מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן

סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש לעלות לדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה מאת חבר הכנסת מאיר כהן. הנושא הוא: ביטול קליטת בעלי מוגבלויות בשירות הלאומי. בבקשה, אדוני, נא לקרוא את נוסח השאילתה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני סגן השר, השנה היו צפויים להיקלט 1,000 בעלי מוגבלויות בשירות הלאומי. בשל שינוי מדיניות הוחלט שלא לתקצב יוזמה זו, וצעירים אלה לא ישרתו. אני רוצה לשאול, אדוני: 1. מה אתם עושים לתיקון העוול הזה? 2. האם משרדך יציע מסגרת אחרת לקליטתם? בבקשה, אדוני סגן שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כהן השואל, שאילתה זאת הופנתה למשרד החינוך. אומנם המספר 1,000 בעלי מוגבלויות מתייחס לכל משרדי הממשלה, ולכן משרדנו לא יכול להשיב בשמם של כל משרדי הממשלה שעוסקים בעניין הזה, אבל אני כן יכול לומר באשר למשרד החינוך, אדוני הנכבד, שבשנת תשע"ה הופעלו 230 בעלי מוגבלויות ונוער במצבי סיכון ומצוקה, ובשנת תשע"ו מתוכננים במשרד החינוך בסעיף זה 350 תקנים, שהם 10% מכלל המתנדבים שמפעיל המשרד. כך שאם שאלת שאלה, ויכול להיות שהיא חשובה, אני יודע לענות לך רק מטעם משרד החינוך, ובמשרד החינוך בתשע"ה, כמו שאמרתי, היו 230 בעלי מוגבלויות שהופעלו, ובשנת תשע"ו, בעזרת השם, מתוכננים להיות מופעלים 350 תקנים לצורך העניין. שאלה נוספת לחבר הכנסת מאיר כהן וגם לחברת הכנסת קארין אלהרר, ואז סגן שר החינוך חבר הכנסת פרוש ישיב לכולם. אדוני סגן השר, אני רק רוצה שתדע שזאת הייתה החלטת ממשלה שאני קיימתי בספטמבר 2014 לקלוט את בעלי המוגבלויות. אנחנו גם ידענו מאיפה התקציב יבוא. החשבת הכללית של האוצר בדקה את העמותות שהם תחת המטרייה שלכם, ומצאה שבהתנהלות נכונה הם יכולים לחסוך 60 מיליון שקלים, ובזה הם ייקלטו. לצערי הרב, מה שאדוני לא יודע, שבהסכם הקואליציוני הסעיף הזה בוטל. אז אני שואל אותך:

אתם מרגישים נוח ש-1,000 בעלי מוגבלויות לא ייקלטו בגלל הסכם קואליציוני? בבקשה, חברת הכנסת קארין אלהרר וגם חבר הכנסת עמר בר-לב. אלה שתי השאלות הנוספות, ואז סגן שר החינוך ישיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, מפרסומים בעניין נציגי מפלגת הבית היהודי שהיו אחראים מסורתית לתחום השירות הלאומי, פרסמו שנמצא המקור התקציבי ממקורות אחרים. הייתי רוצה לדעת, איך הדבר בא לידי ביטוי בתשובה שלך? את אומרת שנמצא וכן יופעלו. זה מה שפורסם. אני קראתי בעיתון. זה סותר את מה שאני עניתי פה?

כי מה שאתה אומר זה שייקלטו 300 נוספים, לא אמרתי דבר כזה. כשהחלטת הממשלה, אני לא דיברתי על,

החלטת הממשלה דיברה מלכתחילה על 10% מכלל המשרתים בשירות הלאומי, שיהיו לטובת תקנים לאנשים עם מוגבלויות. כרגע שמעתי מאדוני מעל הדוכן שהדבר הזה לא מתקיים. אני רוצה להבין, כן יש מקור תקציבי? אין מקור תקציבי? להבנתי, בהסכם הקואליציוני נמצא מקור תקציבי אחר, ולא כפי שהוחלט בהחלטת הממשלה בהתאם להחלטת החשכ"לית לגבי ייעול בשירות הלאומי הכללי. אני אשמח לתשובתך בעניין. תודה לחברת הכנסת אלהרר. חבר הכנסת עמר בר-לב, שאלה נוספת. ואז תשובת סגן השר. בבקשה, אדוני. אדוני סגן השר, בהוד-השרון שובצו עשרות ילדים לשני גנים, חבר הכנסת בר-לב, אתה בשאילתה נוספת.

כרגע אנחנו עוסקים בשאילתה של חבר הכנסת כהן. הנוהג הוא שעל שאילתה שחבר כנסת מגיש יכולים שני חברי כנסת, אתה צודק. אה, זאת הייתה אי-הבנה. אני חשבתי שהרמת יד כי יש לך שאלה נוספת. סליחה. סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש כרגע ישיב לחבר הכנסת כהן ולחברת הכנסת אלהרר. לאחר מכן נעבור לשאילתה הבאה. אדוני היושב-ראש ומכובדי חבר הכנסת, בדברי לא דיברתי על "בוטל" ולא דיברתי על הסכם קואליציוני ולא שאלתי ואמרתי "החלטות ממשלה". הייתה שאילתה שלך, שדיברה על כך שהשנה היו צפויים להיקלט 1,000 בעלי מוגבלויות בשירות לאומי, ובשל שינוי מדיניות הוחלט שלא לתקצב יוזמה זאת, וצעירים אלה לא ישרתו. אני עניתי שאנחנו לא יודעים לענות על 1,000, מכיוון שגם כשהיו 1,000 לא משרד החינוך הפעיל את כל ה-1,000. אמרתי שמשרד החינוך בתשע"ה נתן 230 תקנים לצורך העניין הזה, והוספתי, ואני גם כולל את התשובה לחברת הכנסת קארין אלהרר, לא נכנסתי לשאלות של החלטות ממשלה, של תקציבים ושל הסכמים קואליציוניים. בתשע"ה משרד החינוך הקצה לעניין הזה 230 תקנים, ובתשע"ו משרד החינוך יקצה לצורך העניין הזה 350 תקנים.

מהדוכן בידיעה שהשר שאתה משרת תחתיו חתם על הסכם קואליציוני, זה לא בסדר. נאמר כך: אני לא אמור לענות על הסכמים קואליציוניים. חבר הכנסת שואל ורוצה לדעת מה קורה במשרד החינוך, לא הסכם קואליציוני. בדברי לא הזכרתי, לא הסכם קואליציוני ולא החלטת ממשלה, וגם אמרתי שאותם 1,000 שמדברים עליהם,

כי משרד החינוך לא נותן את כל ה-1,000. על אותם תקנים שהיו במשרד החינוך בתשע"ה עניתי שאף שבתשע"ה היו 230 תקנים, בתשע"ו יהיו 350 תקנים. משרד החינוך, אם כן, משתפר. תודה רבה לכבוד סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת עמר בר-לב. סגן השר נשאר כאן כדי לתת תשובות לחבר הכנסת עמר בר-לב בנושא: שיבוץ לגני-ילדים שאינם קיימים. תודה רבה. אדוני סגן השר, בהוד-השרון שובצו עשרות ילדים לשני גני-ילדים שלא הוקמו מסיבות תקציביות. המבנה החלופי הזמני אינו מתאים לשהייה ממושכת, הוא ציבורי ופרוץ. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע? 3. מדוע שובצו למבנה שאינו מתאים לילדים? 4. מי אישר זאת?

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת עמר בר-לב, מבדיקת הנושא עולה כי הגנים החדשים "מור" ו"קינמון" עתידים להיבנות ברחוב גולדה מאיר במתחם 1200. הרשות המקומית נערכת לקליטת הילדים בשני גנים חלופיים בשכונת גיל-עמל ברחוב הגולן 7, והרשות המקומית גם החלה בפעולות להכנת הגנים החלופיים, להתאמתם לצורכי הילדים, לקבלת אישורי בטיחות וכדומה, לפתיחת שנת לימודים מיטבית. המשרד העביר הרשאה תקציבית לבניית שש כיתות-גן לרשות המקומית. עיריית הוד-השרון, עד שאלה ייבנו, מציעה להורי הילדים הסעה מסודרת לילדים. יצוין כי המפקחת של משרד החינוך ביקרה במבנים הזמניים והיא מצאה כי הם ראויים לשמש כגני-ילדים. שאלה נוספת. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה. אדוני סגן השר, למיטב ידיעתי אכן נמצא פתרון הולם לאחד מהגנים. לעומת זאת, לגן השני, הפתרון שהוצע הוא לא ראוי. יש כאן בפני דוח של ההורים, שקיבלו מגורם חיצוני, עם חוות דעתו על הגן, שאינו ראוי מבחינה בטיחותית לילדים האלה. דבר נוסף, למיטב ידיעתי, ילדים עד גיל ארבע אינם רשאים לנסוע לבד בהסעות. לכן גם התשובה של המועצה, שניתנו הסעות לילדים, היא לא תשובה ראויה. מעבר לזה גם נודע לי, הלוא הם פונו מהמתנ"ס. מתברר שבמתנ"ס שוכנה כיתת גן חדשה, אחרת, לילדים מוגבלים, שייתכן שלהורים שלהם אין העוצמה לבוא בטענות כנגד המועצה. אז אבקש את התייחסותך, ואם חלק מהנתונים קיבלתי ממש עכשיו, אז אני אשמח אם חלק מהתשובות תינתנה בהמשך אם אין לך אותן ברגע זה.

תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. בבקשה, סגן השר, התייחסותך. חבר הכנסת בר-לב, ואני גם אומר את זה בנימה אישית כל נושא שהוא לוקח, הוא עושה את זה ביסודיות ונכנס לפרטי פרטים ועושה את זה על הצד הטוב ביותר, אם מותר לי לומר, מהכירי אותו בשנתיים האחרונות. את זה בטוח מותר לומר. תמיד גם. תמיד. מה שאני יודע לומר זה כך: הצגת השאילתות מהסוג הזה זה טוב, ואני אומר לך,

מכיוון שהמשרד כל הזמן מרגיש שהוא מפוקח, ואם משהו לא בסדר וחורק, אז יש מי שישאל וידרבן, וחברי כנסת מנצלים את זה, וטוב שזה קורה. כשאני בא לענות פה, אף שמכינים לי את זה, הפקידוּת ומהמשרד, דרך המנכ"לית, ואני מקבל את זה, אני אומר לך שהבוקר, בקשר לשאילתה שלך, דיברתי עם תמיר בן משה, שהוא מנהל מינהל הפיתוח, עברתי אתו שוב על התשובה, ואני אומר להם את זה תמיד: אני לא אבוא לכנסת לתת תשובה מעל הדוכן אם אני לא בטוח במאה אחוז שמה שאני עונה זה תשובה. לא שאני חושש לכתחילה שאולי נותנים לי תשובות לא נכונות, אבל אני בכל אופן בודק את עצמי כדי לא להיות במצב שבאתי לפה ועניתי תשובה, ויאמרו לי: שמע, אתה אומר אבל זה לא כך. אז אני אומר את מה שנאמר לי הבוקר, אני אומר גם את השם, מנהל מינהל הפיתוח תמיר בן משה. דיברתי אתו, אומנם לא ישירות, על הנושא הקודם שחבר הכנסת מאיר כהן דיבר עליו, זימנתי ללשכה את מי שעוסק בנושא של שירות לאומי, שמו דוד פלבר, וביקשתי ממנו לדעת, והוא בהרחבה הסביר לי את העניין,

עם זו שעורכת את התשובות. ואני שוב חוזר ואומר: מבחינת משרד החינוך, בלי להיכנס כרגע לשאלה למה ההרשאות שנמצאות והועברו, אִתן עוד לא יכלו לבנות. אני יודע שהיה סיור שם גם בשבוע שעבר, ונאמר שגם עם ההרשאות האלה אפשר מהר מאוד לבנות את הגנים, אותן שש כיתות, זה לא רק לשאילתה שאתה דיברת עליה, אבל במסגרת אותם שישה תקנים, שניים הולכים לגנים החדשים. אבל מאחר שעדיין לא בנו את הגנים האלה, אז המשרד עומד על כך ומבקש לענות שהרשות המקומית נערכת לקליטת אותם ילדים בשני גנים חלופיים בשכונת גיל-עמל ברחוב רמת-הגולן 7, והיא החלה בפעולות להכשיר את זה כדי להכין את הגנים החלופיים. כשאני בא לענות כאן, אז זה אומר שמשרד החינוך יעמוד על כך ויהיה ערני, ויעשה את הכול כדי שב-1 בספטמבר שני הגנים האלה יהיו ערוכים כדי שילדי הוד-השרון יקבלו את התשובה. אתה מעלה נקודה נוספת, שמאחר שזה משרת גם ילדים מתחת לגיל ארבע זה לא מתאים, גם לפי ההתנהלות וגם לפי התקן, שילדים מתחת לגיל ארבע יהיו בהסעות. לא יודע לומר לך מה התשובה של המשרד, אבל אני בוודאי לוקח אתי את השאלה הזו כדי לדרוש, ואני בהזדמנות הראשונה אוכל לתת לך גם תשובה מה הפתרון של המשרד. וכמו שאתה שאלת שאלה שלישית לגבי הכיתה ששובצה במתנ"ס, ואתה אמרת שקיבלת את הנתונים האלה רק עכשיו, גם אני קיבלתי ממך עכשיו את השאלה הזו ולא יודע לענות לך תשובה, אבל אני מבטיח, בעזרת השם, לבדוק ולחזור אליך. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לסגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמינה את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן להשיב על שאילתה של חברת הכנסת מירב בן ארי בנושא: שחיקה בפרויקט מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות. יש לנו כאן שואלת נוספת, שכרגע אני עדיין לא רואה אותה באולם. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, תציגי לנו את שאלתך. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, בעשור האחרון אנו עדים לשחיקה ולצמצום התוכנית, הפוגעות בטיפול באוכלוסיות המיוחדות ובחברה הישראלית כולה. היקף המתגייסים ירד בממוצע מ-1,100 חיילים בשנה ל-600 700 חיילים בשנה. ברצוני לשאול: מה הוא ההסבר לירידת מספר המתגייסים לפרויקט מקא"ם בצה"ל? בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בפתח דברי אני חייב לומר שאני קיבלתי הבוקר את התשובה על השאילתה הזאת. אני מודה שהתשובה היא לא שלמה, ויש לי הרבה הערות ושאלות על התשובה הזאת. אני אומַר את התשובה, אבל אני רוצה שתדעו שהתשובה על השאילתה היא גם בעיני לא שלמה. צה"ל הוא אכן צבא העם, ובהתאם לתפיסה הזאת צה"ל רואה ערך גדול בגיוס כלל האוכלוסיות לשורותיו.

בשנים האחרונות קיימת ירידה בשיעור הגיוס עקב נתונים אישיים נמוכים. הצבא מפנה את המתגייסים בהתאם לנתוניהם למגוון מסגרות, ובהן מקא"ם. ההפניה למסגרות נקבעת לפי נתוני הפרט. צה"ל יוצר תוכניות ומסלולים ייחודיים נוספים לאוכלוסיות אשר זוהו כבעלות צורך בחיזוק בכניסה לשירות הצבאי, וזאת כדי לתמוך ולהעצים את השתלבות האוכלוסיות האלה בשירות משמעותי בצה"ל. למעשה, האוכלוסייה המיוחדת שצוינה בשאילתה הופנתה למסגרות מתאימות לגיוס רגיל, למקא"ם לגברים וחג"ם לנשים, ותוכניות "מעלה" ותוכניות אחרות של מסגרות נוספות. יודגש, אין כוונה לבטל את מערך המקא"ם, וכל אמירה בהקשר זה הנה שגויה ומטעה. השינוי שצה"ל מחיל יביא למקסום תחומי ההתמחות והיתרונות היחסיים של הגורמים המטפלים כל אחד בתחומו ואל מול המטרה המשותפת, גיוס ומיצוי מיטבי של האוכלוסייה בצה"ל ובחברה כאחת. כפי שאמרתי,

התשובה איננה שלמה, איננה עונה על כל השאילתה, ואשמח להשיב תשובה מלאה בכתב על השאילתה הזאת, אם חברת הכנסת בן ארי תסכים. יש לך אופציה לשאלה נוספת, גברתי חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה. אדוני סגן השר, תודה רבה על התשובה, גם אם היא אינה מלאה. כן, יש לי שאלת המשך: האם צה"ל ער למשמעות החברתית והערכית של אי-גיוסם של בני-נוער מאוכלוסיות חלשות וביטול הסיכוי הממסדי הכמעט-אחרון שלהם לעלות על דרך המלך ולהשתלב בחברה באופן מיטבי? הנזק החברתי העצום שנגרם מצמצום של פרויקט כל כך משמעותי, מה שנקרא, השלב האחרון שלהם להצליח בחיים. הדברים שאת אומרת הם נכונים. צה"ל בוודאי ער למשמעות הזאת, צה"ל יודע שדברים רבים שלא נעשו במסגרות החינוכיות, בית-ספר יסודי, תיכון, צה"ל מבין שזאת המשימה שמוטלת עליו, לתקן את מה שלא תוקן, מה שלא נעשה קודם. מה הן המסגרות, והפירוט המלא מה צה"ל עושה כדי לתקן את זה, כפי שהבטחתי, אני אדאג לתת לך תשובה בכתב, מסודרת ומורחבת, עם כל הנתונים, כשאקבל אותם. תודה רבה לסגן שר הביטחון. אתה יכול להישאר כאן. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת דב חנין, בנושא: הרס מחצית מהכפר סוסיא ופינוי תושביו בלחץ המתנחלים. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין, נא להציג את השאילתה שלך. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן שר הביטחון, לאחרונה פורסם כי כמחצית ממבני הכפר הפלסטיני סוסיא בדרום הר-חברון מתוכננים להיהרס בשל לחץ מצד המתנחלים, וזאת בטרם דן בג"ץ בעתירת תושבי הכפר להכרה בתוכנית המתאר שהגישו. רצוני לשאול: האם נכון הדבר? תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בפתח דברי ברצוני להבהיר כי מעולם לא היה כפר ערבי בשם סוסיא. מדובר במחטף שנעשה על-ידי ארגוני שמאל, שמטרתו השתלטות על שטחי C על-ידי בנייה של מבני קבע. חוקרים וסוקרים שהסתובבו באזור בשנות ה-70 מעידים על הימצאותם של רועי צאן במערות, אך שוללים בדבריהם את קיומם של מבנים כלשהם באזור או מגורי קבע של מאן דהוא. חוקרים שמעידים על כך הם המזרחן האנתרופולוג יעקב חבקוק וד"ר עקיבא לונדון. ארגונים לא ממשלתיים, כמו "רבנים לזכויות אדם",

"עדאלה", "שוברים שתיקה" מובילים קמפיין בין-לאומי בשאלת כפר סוסיא, והאיחוד האירופי, אשר הודיע כי הוא מתנגד למהלך הזה, הוא זה שמממן ארגונים אלו המובילים את הקמפיין. ההתנהלות סביב סוסיא נמשכת כבר כ-20 שנה. זה אינו נושא חדש, וזו אינה הפרה חדשה של החוק, אלא התנהלות פושעת סדרתית. אילו היה מדובר ביישוב יהודי, לצערי לא היו מתנהגים כלפיו באותה סלחנות. בהתאם לדין, החל גם באזור יהודה ושומרון, אדוני חבר הכנסת, כל בינוי מחייב קבלת היתר על-ידי הגורמים המוסמכים. הפלסטינים המתגוררים בסוסיא בנו מבנים ללא כל היתר. נגד הבינוי הבלתי-חוקי שנבנה ללא היתרים ננקטו הליכי פיקוח, נמסרו צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה. במהלך השנים 1995 2001 בוצעו הריסות חוזרות ונשנות של מבנים שנבנו ללא כל היתר. סוגיית הבנייה הבלתי-חוקית נדונה במסגרת עתירות שהוגשו על-ידי הפלסטינים לבג"ץ. למרות צו ביניים שניתן ביוני 2012, האוסר על המשך הבנייה הבלתי-חוקית, נמשכה הבנייה הבלתי-חוקית תוך הפרת צו הביניים של בית-המשפט העליון. בתחילת 2012 הוגשה על-ידי הפלסטינים תוכנית מתאר הכוללת את כל השטח שמסוסיא עד לגבולות שטח B. תוכנית המתאר נדחתה על-ידי ועדת המשנה לתכנון ובנייה ביום 19 במאי 2013. יודגש כי תוכנית המתאר שהוגשה נפסלה על-ידי גורמי התכנון משיקולים תכנוניים. הדיון בעניינה הועלה גם במסגרת העתירה לבג"ץ. בתאריך 2 בפברואר 2014 ניתנה החלטת בג"ץ שלפיה המבנים שהוקמו תוך הפרת צו ביניים ייהרסו בסדר עדיפות גבוה, תוך מתן ארכה של 90 יום. מאז עברה כמעט שנה וחצי, והמבנים עדיין לא נהרסו. אדוני חבר הכנסת, לא בגלל לחץ המתנחלים המבנים האלה אמורים להיהרס, אלא בגלל פסק-דין של בג"ץ, בית-המשפט העליון, שכולנו מחויבים לשמוע לצוויו, גם כשזה נוגע לפלסטינים, לא רק כשזה נוגע לבתים יהודיים. בפברואר 2014 הוגשה עתירה נוספת על-ידי פלסטינים, ובמסגרתה ביקשו העותרים מבית-המשפט,

להוציא צו ביניים המונע מרשויות האזור לממש את צווי ההריסה. בקשתם של העותרים לצו ביניים נדחתה על-ידי בית-המשפט ביום 4 במאי 2015. דיון בעתירה נקבע ליום 3 באוגוסט 2015. בתאריך 12 ביולי 2015 התקיים סיור בחברון של הגורמים הרלוונטיים: מתאם פעולות הממשלה בשטחים ונציגי המינהל האזרחי, שיזמו מפגש עם תושבי סוסיא ובאי-כוחם כדי לפתוח בהידברות ולנסות לסייע במציאת פתרונות חלופיים, בהתאם לשיקולים תכנוניים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להזכיר כי סוסיא, העיר העתיקה, קיימת עוד מתקופת התלמוד. חורבותיה, ובמרכזן בית-כנסת עתיק, נחשפו בחפירות שנעשו באזור לאחר מלחמת ששת הימים. לא נמצא שם מסגד אלא בית-כנסת יהודי ומבנים רבים של יישוב יהודי גדול. בהזדמנות זו, אזכיר כי ביולי 2001 נרצח יאיר הר סיני, השם ייקום דמו, שכני הטוב מבית-אל. גופתו נמצאה כ-300 מטר מערבית ליישוב סוסיא, סמוך מאוד למאחז הבלתי-חוקי הנדון בשאילתה זו.

יש לציין את פועלו של יאיר, השם ייקום דמו, שבמסגרת רעיית עדריו הרחיב את חגורת הקרקעות המקיפה את סוסיא. יאיר נרצח בידי מחבלים בעודו רועה את עדריו באדמתו הסמוכה לסוסיא. בחווה שהקים ממשיכים את פועלו גם היום משפחתו ומתנדבים, השומרים עם שאר חקלאי היישוב ותושביו על חגורת הביטחון של סוסיא. דחיית הבקשה למתן צו ביניים בניסיון למנוע את ההריסה על-ידי בית-המשפט העליון נתנה את האות לתחילתו של קמפיין השמצה מתוזמר, בארץ ובחוץ-לארץ, מטעם ארגוני השמאל, כנגד מימוש פסק-הדין של בית-המשפט העליון. הקמפיין חוזר על טענות שקריות, שאת חלקן הצגתי בתשובתי זו, תוך שהוא מנסה להטות את החלטת בית-המשפט ולמנוע את אכיפת החוק נגד מפרי החוק.

תודה רבה לסגן השר. בבקשה, דב חנין, שאלה נוספת. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר, נדהמתי לשמוע את תשובתך.

אני חייב לומר לך שמזמן לא נתקלתי בתשובה כל כך מנותקת מהמציאות. מכיוון שאני מאוד מכבד אותך באופן אישי, אני משוכנע שהביאו בפניך נתונים לא נכונים. אני רוצה לפתוח בציטוט דבריה של פליאה אֵלבַּק, אם ההתנחלויות, אַלבֵּק. אַלבֵּק, זיכרונה לברכה. משפטנית בכירה, שאחראית לבנייתן של רוב ההתנחלויות בשטחים הכבושים. כותבת גברת אלבַּק בשנת 1982 על סוסיא: בית-הכנסת העתיק נמצא במקום הנקרא אדמות חירבת-סוסיא, וסביבו כפר ערבי בין חורבות עתיקות. אין כפר? יש כפר, כותבת גברת אלבק. על אדמות חירבת-סוסיא יש אישור במרשם המקרקעין, ולפיו האדמה הזאת, בשטח של כ-3,000 דונם, היא בבעלות פרטית של בעלים ערבים רבים. מכאן שהשטח הקרוב לבית-הכנסת הוא על כל פנים בבעלות פרטית. האם גברת אלבק שיקרה? גברת אלבק לא שיקרה. גברת אלבק, אדוני סגן השר, הייתה מחויבת למפעל ההתנחלויות בכל אחד מנימי נפשה ועשתה את הכול כדי לקדם את המפעל הזה, וכשהיא כותבת שהיה כפר ערבי, היא לא המציאה אותו.

בשנת 2012 תושבי הכפר עשו ניסיון להסדיר את המקום החדש שאליו הם גורשו מבחינה תכנונית. הם גייסו כספים רבים, הגישו למינהל האזרחי תוכנית מתאר באמצעות מתכנן מקצועי. התוכנית מסדירה את הבנייה בכפר בסטנדרטים תכנוניים מקובלים ומקצועיים.

אדוני סגן השר, רשויות התכנון באזור, שלא כוללות נציגות של התושבים הפלסטינים, כי אין שם תושבים פלסטינים, אבל כן כוללות נציגות של המתנחלים, דחו את הבקשה להסדרה. מה הפלא? כאשר נותנים לחתול לשמור על השמנת הוא גם אוכל את השמנת וגם אחר כך יכול להיות מאוד מרוצה.

זה מה שקורה בכלל בשטחי C: ועדות תכנון צבאיות, ללא ייצוג לפלסטינים, אבל בהחלט עם ייצוג מסיבי למתנחלים, חוסמות את הפיתוח לפלסטינים, לא מאפשרות להם לבנות על אדמותיהם הפרטיות על בסיס סטנדרטים סבירים ומקצועיים של תכנון.

סעיף 49(1) לאמנת ז'נבה קובע במפורש שגירוש של אנשים מבתיהם, על אדמותיהם, הוא עבירה. מבחינת המשפט הבין-לאומי זה פשע מלחמה. הפרת הסעיף הזה נחשבת לפשע מלחמה לא רק על-ידי אמנת ז'נבה אלא על-ידי בית-הדין הבין-לאומי הפלילי, ה-ICC. אלה הם גם הדברים שכותב פרופסור איל בנבנישתי, פרופסור למשפט בין-לאומי מאוניברסיטת תל-אביב.

גם שרי החוץ של הקהילה האירופית השתמשו באמירה קיצונית, לא רגילה, בסטנדרטים הדיפלומטיים, וקוראים לישראל להימנע מטרנספר כפוי של תושבי סוסיא. גם משרד החוץ האמריקני פנה ואמר: אל תגרשו את תושבי הכפר הזה, זה מסוכן, זה בעייתי. אבל, אדוני סגן השר, אתם עושים את הכול כדי לקדם דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. ואין שום ספק שמעשים כאלה יקדמו דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. יימצא אתנו עוד מעט ראש ממשלת איטליה, כדאי שגם הוא ידע מה אתם עושים ואיך אתם מגרשים ואיך אתם מתעלמים,

מהפניות של שרי החוץ האירופים וגם של משרד החוץ האמריקני. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. שאלה נוספת של חברת הכנסת זהבה גלאון. אדוני סגן השר, נדהמתי גם אני מהתשובה שלך,

בסדר, אני אתן לך עוד סיבות להיות שמח. תשובה שהיא כולה תשובה פוליטית, שאומרת: מעולם לא היה כפר ערבי, ובכלל מי שאשם בזה שיש תביעה שלא להרוס 37 מבנים ולא להעיף את הפלסטינים מהמקום שהם נמצאים בו, מי שאשם בזה זה בכלל ארגוני השמאל. נקבת בשמותיהם של כל ארגוני השמאל. הם אלה שיוזמים קמפיין השמצה, כך אתה קורא להם. טוב שאתה לא מאשים אותם ברצח ארלוזורוב, אדוני.

הם אשמים בזה שמתנהל עכשיו דיון בבג"ץ, זה פלסטינים אחרים שאשמים ברצח ארלוזורוב. לא, עכשיו אל תיכנס בדברים שלי. הקשבתי לך בקשב רב, עכשיו תקשיב לי. כי מה שאתה עושה כאן על הדוכן, שעה לפני שמגיע לכאן ראש ממשלת איטליה, הוא יריקה בפרצופן של מדינות אירופה, של ראשי האיחוד האירופי, של נשיא ארצות-הברית, דובר מחלקת המדינה,

ואני מצטטת, ואלה דברים חריפים, דווקא עכשיו במסגרת היחסים בין ארצות-הברית לישראל, אמר שאתם לא מביאים בחשבון את ההשלכות הבין-לאומיות של ההתגרות הישראלית, כך הוא אמר, התגרות ישראלית. מה אתם רוצים עכשיו? תמונות של דחפורים ישראליים הורסים מבנים, מעיפים אנשים מבתיהם, ילדים מתגלגלים ברחוב, אלה התמונות שמדינת ישראל רוצה עכשיו? אתם לא נותנים תוכניות מתאר, אתם לא מאשרים את תוכניות המתאר שהפלסטינים הגישו כדי לתת מענה לדיון הקודם בבג"ץ. אז אתה עומד כאן על הדוכן ומסביר לנו, שוב אתה מנצל את ההזדמנות, שמי שאשם אלה ארגוני שמאל. אני רוצה לקרוא לך,

מה אמר שגריר האיחוד האירופי, אני מצטטת מתוך מאמרו של עקיבא אלדר שפורסם לפני יומיים, והוא כותב: על-פי נתוני האיחוד האירופי, אומר השגריר האירופי, חלה בשנים האחרונות עלייה בממדי ההריסות באזור. התופעה נובעת מהשיעור הזעום של היתרי הבנייה שישראל מעניקה לתושבי הכפרים הפלסטיניים הפזורים באזור C. ואם אנשים היו יודעים היכן הם יכולים לבנות,

זה היה מונע בנייה ללא היתר וצווי הריסה. והוא מוסיף, השגריר אנדרסן: כשמתאם הפעולות בשטחים, יואב פולי מרדכי, שותף לדעה שהדרך הנאותה, אני לא יודעת בשם מי אתה מדבר,

כשאתה עומד כאן על הדוכן,

אני מסכמת, אני רק נותנת את הציטוט. אמר שהדרך הנאותה להתגבר על הבעיה היא בהכנת תוכנית-אב ישראלית-פלסטינית לתכנון פיזי, שתאפשר לתושבים הפלסטינים לבנות באופן חוקי ומסודר. ולמרבה הצער, הוסיף השגריר, התוכנית נלקחה בת-ערובה למשברים בין ישראל לפלסטינים. אתם שבויים, בני-ערובה, למדיניות של המתנחלים, שאתה מייצג אותה,

ואתה וראש הממשלה נתניהו נותנים היתר עכשיו להעיף אלפי אנשים מהבתים שלהם, כי המתנחלים לוחצים עליכם.

ואתה מעז לעמוד כאן על הדוכן ולהשמיץ את ארגוני השמאל? גברתי, שייזמו דיון, זה לא שאילתה.

שאילתה נוספת מחברת הכנסת קסניה סבטלובה.

אני יכול לדבר מה שאני רוצה. אני לא שואל אותך.

זה מיקרופון שלא פועל. אני פונה למנהלת הישיבה. אתם לא תשתלטו פה על השיח בכנסת. אתם מיעוט בעם, ואל תשתלטו בכוח על השיח בניצול לרעה של התקנון. השר ארדן, תודה רבה. אנחנו עוברים לשאלה נוספת. בבקשה, גברתי. אדוני סגן השר, להבדיל מהקולגות שלי שדיברו לפני, לא נדהמתי מדבריך, כי אני כן מכירה את דעותיך הפוליטיות, וידעתי איזו תשובה נשמע היום על שאילתה חשובה זו. מדובר בעצם בכפר שקיים לא עשרות אלא מאות בשנים, כאשר ההתנחלות סוסיא, ואין עוררין על כך, הוקמה ב-1983. וזו עובדה, עובדה שכתובה בכל מקום, בכל מקור מידע במדינת ישראל.

כשאנחנו מדברים על כפר סוסיא הערבי, וכאן אנחנו מדברים בעצם לא על בתי קבע אפילו, אנחנו מדברים על מערות. להבדיל ממך, ביקרתי בכפר סוסיא פעמים רבות, החל מ-2002, כבר אז ניתנו צווי הריסה למערות. אלה אנשים שחיים בתוך מערות, מנותקים ממים וחשמל, כי מתעללים בהם, עשרות בשנים מתעללים בהם ולא נותנים להם לקיים אורח חיים ראוי.

העיוורון שלכם, השנאה היוקדת לארגוני שמאל מעבירה אתכם ולא נותנת לכם בעצם לראות את האנשים שמאחורי ההחלטה הזאת. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, מדינה הומניטרית, מדינה הומניסטית,

אפילו בעתות של סכסוך, כלפי אוכלוסייה שאותה היא בעצם מנהלת. וזו האחריות שלנו, האחריות שלך, אדוני סגן

האחריות של כל אחד מאתנו, לשמור על אורח חיים מכובד במקומות שאנחנו שולטים עליהם, ולמנוע את ההרס הנפשע של אותם הבניינים, שהם לא בניינים אפילו,

אני חוזרת על המילה הזאת.

יש אנשים שחיים בתוך מערות. במאה ה-21 ישראל הנאורה מחזיקה אנשים בתוך מערות,

ולא מאפשרת, אתה רוצה להרוס עכשיו את הבתים, זה נאומים,

כשאתה מסכן את העתיד שלנו ועתיד היחסים שלנו עם האיחוד האירופי, גברתי חברת הכנסת קסניה סבטלובה, יש לך שאלה לסגן השר?

ומסתכלות עלינו בפליאה: מה אתם עושים היום?

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת ענת ברקו. מה, עוד אחת?

זה מהצד הטוב. אתה לא מנהל את הדיון במליאה.

ותפתור את הבעיות, חברת הכנסת גלאון. חברת הכנסת גלאון, באמת נתתי לך יותר זמן ממה שהייתי צריכה. לשאלה נוספת דקה אחת נותנים. נתתי לך יותר. אז בבקשה, תני זמן לאחרים לשאול. בבקשה, חברת הכנסת ברקו. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, היא רגילה שביחס לחלק שלה בעם היא מקבלת פי-מאה בתקשורת. אז היא לא רגילה, כבוד השר, אנחנו עוברים כבר לשואלת נוספת. בבקשה.

פריימריז בליכוד.

כבוד השר, סגן השר, ברצוני, צריך לדאוג שיהיה ייצוג פי-עשרה, זה החוק שצריך לעשות. אבל לא צריך אותו, הוא קורה בפועל.

אי-אפשר להגיד שלא נותנים כאן לאופוזיציה לדבר. הם פשוט לא מפסיקים לדבר, זה יפה. אני רוצה, ברשותכם, לחזור לנושא, הנושא הזה הוא מאוד חשוב, אבל אני רוצה לחזור לנושא שהוא בנפשנו, הנושא של קידום אוכלוסיות מיוחדות בתוך צה"ל, כור ההיתוך של המדינה.

ואני רוצה להתייחס למקא"ם, לחשיבות של מקא"ם, ולומר שמהניסיון שלי בשירות ארוך בצבא, הרבה מאוד חיילים הגיעו, נאספו ממש ממקומות שלא היה סיכוי שהם יתגייסו, מתחת לנתוני סף, והצבא נתן להם הזדמנות הוגנת. הצבא לא רק נתן להם הזדמנות הוגנת, אלא בעצם המדינה אפשרה להם להיות אזרחים הרבה יותר טובים, לתרום גם בשירות צבאי משמעותי, גם לחזור לשכונה עם הדרגות, עם המדים, עם הסמלים, עם הכומתות. זה לא מעניין אותם, ברור שזה לא מעניין אותם, כי את השמאל לא מעניין מה שנוגע לחיילי צה"ל, אנחנו ראינו את זה.

מה שנוגע לחיילי צה"ל לא מעניין אותם. יש דברים שהם בנפשנו, שנוגעים בביטחון המדינה ובביטחון של הילדים שלנו כאן.

זה לא חשוב. יוצאים מהאולם, זה בכלל לא חשוב.

היא עוד לא הגיעה לחצי ממה שדיברת. בטח, אחרי כל הנאומים הארוכים האלה, זה לא חשוב. סדר העדיפויות כאן הוא מאוד מאוד בעייתי, אין מה לומר, אנחנו ראינו את זה. ראינו את זה גם בלילה הקודם, ראינו את זה ביום שני.

חברת הכנסת ברקו, אני מבקשת לסיים את השאלה. תתבייש אתה. תתביישי, לא מתאים לך. יושבים פה אנשים, והיו אנשים שיצאו, תתביישי,

זה לא עניין אותם בכלל. זה לא עניין אותם. חבר הכנסת דב חנין, אני קוראת אותך לסדר. כשתגיעי לקרסוליים שלנו בנושאים חברתיים, נשמע אותך. אני מבקשת לא להפריע. כל הסגנון הזה, באמת, חצופות אתן. אנחנו מגיעים לשיח מאוד מאוד ירוד. כשתגיעו למה שאנחנו עשינו מבחינה חברתית, נדבר אתכן. אדוני סגן השר, את חצופה, לי חשוב שהאוכלוסיות החלשות בצה"ל לא ייפגעו משיקולים תקציביים,

מה לעשות, אתה לא רגיל כנראה שעונים לך, תתרגל. חבר הכנסת חנין, בבקשה, תתרגל ותקשיב טוב. קצת להקשיב גם. תתרגל. תתרגל, אדוני.

תחכה, טוב, גברתי,

זאת הצביעות שלכם. חברת הכנסת זהבה גלאון. פסק-דין של בג"ץ הוא פסק-דין של בג"ץ תמיד, לא רק כשנוח לך.

גם כשלא נוח לך.

וחנין על מה שהם עשו בנושאים חברתיים, אני לא רוצה להגיע לקרסוליים, אז תהיה לכם זכות להעביר עליהם ביקורת. חברת הכנסת מיכל רוזין, יש לך הזמן שלך לשאילתה. כמה שנים היא תצטרך לשתוק לדעתך? את יכולה, זה לא

ב-18 ביולי,

נעצר בגין חבלה חמורה ועוד עבירות, וביניהן כמובן איסור נהיגה ליד חופי רחצה. המשטרה גם תפסה את כלי הרכב שלו, ונפתח גם תיק חקירה, שנחקר על-ידי היחידה המרכזית במחוז חוף. הנהג הודה במעשים. החקירה לא הסתיימה לגמרי, אבל כמובן היא מקבלת עדיפות, כי מדובר באירוע חמור. אני מסכים עם חברת הכנסת רוזין שמדובר בתופעה מסוכנת שצריך להילחם כדי למגר אותה, אבל צריך לדעת שלשם כך נקבעו כבר כמה כלים.

איסור נסיעת רכב בקו החוף נקבע בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז 1997. השר הממונה על אכיפת החוק הוא שר הפנים, שמנהל את חופי הרחצה במדינת ישראל. לשם כך, בסמכותו למנות פקחים. בנוסף, השר להגנת הסביבה רשאי להסמיך מפקחים,

כשכיהנתי בתפקיד הזה, בהחלט הסמכתי, בין היתר מקרב עובדי רשות העתיקות ועובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, שהיום מכונה רשות הטבע והגנים. אבל איפה לדעתי הבעיה? עבירה של נסיעה על קו החוף מוגדרת כעבירה מינהלית בהתאם לחוק עבירות מינהליות, וחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז 1997, איננו בסמכות בית-המשפט לתעבורה. בסמכותם של הפקחים שמונו להטיל קנסות: נהיגה בחוף ים, 500 שקל, נהיגה ברצועת קרקע שבו נמצא חוף רחצה מוכרז, 1,000 שקלים, עבירה חוזרת, כפל קנס בהתאם לסוג החוף. סעיף 7ב לחוק מאפשר לבית-המשפט שהרשיע אדם בנהיגת רכב בחוף הים לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. אבל זה כמובן מצריך הליך משפטי ארוך. ותלוי גם כיצד השופט רואה את העבירה הזאת.

בשל החשיבות הרבה של הנושא והרצון להעלות את תחושת הביטחון של הציבור הפוקד את החופים, ומעבר לנדרש על-פי חוק, משטרת ישראל נערכה בעבר ונערכת גם לקיץ הקרוב ולעונת הרחצה בעבודת מטה סדורה, שלה שותפים גורמים רבים, וביניהם משרד הפנים, הרשויות המקומיות, רשות הטבע והגנים, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד, מופצות פקודות והיערכויות מבצעיות ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, כחלק מתוצרי עבודת המטה, נדרשו הרשויות המקומיות, חלק מהרשויות, לשינויים תשתיתיים, בכלל זה הקמת מחסומים פיזיים בכניסות לחופי הרחצה במטרה למנוע כניסת כלי רכב מסוגים שונים, הצבת שילוט, הנחיות ועוד. במהלך חודשי הקיץ, ובדגש על סופי-שבוע,

בשיתוף הגורמים הנוספים, מקיימת מבצעים רחבים, ובין היתר מבצעים לאיתור טרקטורונים וכלי רכב בעלי עבירות שטח באזור חופי הרחצה. במבצעים ובפעילויות השונות המשטרה מפעילה כוחות רבים, וביניהם היחידה האווירית, אני תכף אפרט, יחידת השיטור הימי, מערך פיקוח,

סיירות הורים ושוטרים ממונעים וסטטיים המוצבים בחוף. בפעילות המחוזות ואגף התנועה משולבות היחידה האווירית ויחידת השיטור הימי לאיתור נהגי רכבי שטח וטרקטורונים הנוסעים באזורים אסורים באופן המסכן את שלום הציבור. בשנת 2014 שולבה היחידה האווירית ב-58 מבצעים, ובמהלכם בוצעו כ-100 שעות טיסה. מתחילת שנת 2015 ועד היום שולבה היחידה האווירית ב-25 מבצעים, שבמהלכם בוצעו כבר עד היום 50 שעות טיסה, ועוד לא התחיל הקיץ.

מפעיל השיטור הימי סיורים ממונעים משותפים בחופי הרחצה עם יחידת הפיקוח ברשות הטבע והגנים כדי לאכוף את האיסור, לצד תפיסת משייטים, אופנועי ים וכו' המסכנים מתרחצים בים. פעילות האכיפה מתחילת עונת הקיץ הנוכחית: בפעילות משותפת עם רשות הטבע והגנים נרשמו כבר 657 דוחות מינהליים עקב נסיעה על החוף, נרשמו 1,406 דוחות מסוגים שונים שניתנו בסמוך לחופי הרחצה, דוחות תנועה רגילים, בריונות וכו'; נתפסו 35 נהגים פסולים או לא מורשים, בוצעו 136 פסילות של רישיונות נהיגה על-ידי קציני משטרה, פסילה מינהלית, והושבתו 63 כלי רכב על-ידי קציני משטרה. לסיכום אני אומר שאני,

מסכים עם חברת הכנסת רוזין, וכמה שלא נעשה תמיד אפשר לעשות עוד, אבל אני חושב שיש כמה יוזמות חקיקה שאפשר ליזום, ואני ביקשתי גם מהמשטרה לחשוב עליהן, ואם יבואו יוזמות חקיקה פרטיות אני אשתדל, במידה שהן יהיו סבירות, לתמוך בהן. בכל מה שקשור להרתעה, זה נכון שיש אפשרות גם היום, בהתנהגות מסוכנת ברמה מסוימת להשבית כלי רכב. אני חושב שזה לא צריך להיות לפי רמה, אני חושב שכל מי שמתקרב, חוצה קו מסוים, מהחוף, יש צורך להשבית את רכבו לתקופה מסוימת, וגם להרחיק אותו ממנו, בדומה למה שהיום נעשה עם נהיגה בשכרות, וכפי שאמרתי, כל יוזמה כזו שתבוא, גם מהכנסת, תישקל בחיוב.

תודה רבה לכבוד השר. שאלה נוספת של חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה.

לא סתם בחרתי להפנות את השאלה אליך, למרות העמקתי בנושא ובחינת הנושא. אני יודעת שבמידה מסוימת הפרטתם את הכוח, אני כמובן התנגדתי לכך, אבל הפרטת האכיפה, גם בנושא הזה עברה מהמשטרה לרשויות המקומיות, ובעצם משרד הפנים.

וגם תיארת בעצמך, אבל רשות הטבע והגנים היא גוף ממשלתי, היא תאגיד סטטוטורי, היא לא הפרטה.

אני רק אומרת הפרטת הכוח מהמשטרה והלאה. אני עדיין אומרת, הפרטה זה כשגורם פרטי מקבל.

אבל אי-אפשר תמיד להגיד ססמאות שאין בהן אמת,

כאשר המשטרה, הפרטה זה גורם פרטי. רשות הטבע והגנים היא תאגיד של המדינה. גם רשויות מקומיות הן לא גורמים פרטיים,

וגם זה לא הפרטה. גם פקח של רשות מקומית זה לא הפרטה. מעבירה מסמכויותיה לפקחי העיריות.

נקרא לזה ככה. אני חושבת, ואתה בעצמך ציינת את העשייה של המשטרה. אני כן חושבת שיש פה אחריות של המשטרה, מכיוון שמדובר פה בסכנת חיים אמיתית, וראינו את זה רק בשבת האחרונה. אני חושבת שיש גם הבדל, והבעיה, ברגע שהעברת את זה לרשות הטבע והגנים, ואני דיברתי אתם באופן אישי, וגם העברת את זה לרשויות המקומיות, מה שקורה זה שכאשר מדובר בחוף מוכרז או בחוף שיש עליו פיקוח אזי הם יכולים לעשות את הפיקוח, שהוא גם כן בעיקרון מינהלי, כמו שאמרת, קנס של 1,000 שקלים או 500 שקלים. כאשר מדובר בחוף שאינו מוכרז, ומה לעשות, החופים שייכים לכולנו, ואנחנו בוחרים ללכת בשבת גם לחופים שאינם מוכרזים, לשכב ולשחק על חוף הים, ואז יש בעיה, כי הם לא יכולים ולא מותר להם, על-פי החוק, לאכוף שם את הנושא הזה. לכן, כן נכנסת פה המשטרה. אני מרימה את ההצעה שלך לקחת יוזמה ולקדם את הצעת החוק הזאת, כי אני חושבת שצריך להחמיר את הענישה, כי כרגע אין ענישה אפקטיבית ומרתיעה.

אני רק אגיד משפט אחרון. אחרי הסיפור של שבת, בשבת האחרונה, במקביל, העלו חבר'ה צעירים סרטון לפייסבוק שממש מראה אותם צוחקים על העובדה,

בתוך חוף ים, צוחקים על העובדה שנתנו להם דוח. הם קורעים את הדוח לפני המצלמה. זה סרטון,

שאפשר להעביר למשטרה ושתחקור אותו. הם קורעים את הדוח, ופשוט צוחקים על העניין הזה. זה אומר שאין ענישה, אין הרתעה אפקטיבית,

בסופו של דבר, לפתחכם.

שאלה נוספת של חברת הכנסת מירב בן ארי. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, תודה רבה על התשובה המנומקת. לפני שאני אדבר, כי אני לא אתן נאום, בניגוד לחברי הכנסת האחרים,

שאף חבר כנסת לא יגיד לחבר כנסת אחר אם

זו אמירה שהיא לא לעניין. אני מעריכה את חבר הכנסת חנין וחברת הכנסת גלאון על העשייה החברתית שלהם, אבל עם כל הכבוד, חברת הכנסת רוזין, זו הערה מיותרת. ועכשיו רק שאלה קצרה, כי את רוב התשובות קיבלתי בתשובה שלך. מעבר לחקיקה והחמרת הענישה, האם המשרד שבראשותך פועל באיזה קמפיין הסברתי לטובת הנהגים במדינת ישראל, גם כדי לדעת את הסמכויות, בעצם של הפקחים,

אני לא מאמינה בהפרטה, אני דווקא חושבת שזה שהרשות מפקחת זה נותן הרבה יותר סמכות לפקחים,

האם יש איזה קמפיין שבו נהגים יודעים מה הקנסות ויודעים גם מי הן אותן סמכויות שיכולות להענישם?

שאלה נוספת של חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני השר, אני חושב שענית בהרחבה על הנושא. זו תופעה מאוד קשה. היום אפילו מתנהלים מירוצים שם, בחופים. בקשר לעניין הפקחים שאתה העלית, אני שמעתי באחד הראיונות שברשות הטבע והגנים שאמורה לפקח על הנושא

לכן למשטרה יש תפקיד חשוב מאוד. אני חושב שאני אסתפק בתשובה שקיבלתי ממך.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה, אדוני השר, התייחסותך. תודה, גברתי. כפי שאמרתי, המשטרה ואני מייחסים חשיבות רבה לאכיפת כל החוקים, בפרט האיסור על נהיגה בסמוך לחופי הרחצה, שאנשים מגיעים אליהם עם בני המשפחות שלהם ומצפים לשלווה, לפחות מכלי רכב, אני לא בטוח שיש שלווה מלאה בחופים בישראל, אבל לפחות שלא להיות חשופים לסכנה מכלי רכב שמסתובבים לידם בחופים. אני חוזר ומדגיש, בניגוד למה שחבר הכנסת עמאר ציין שהוא שמע. אינני יודע ממי שמעת, יש הרבה יותר משלושה. וזה לא רק רשויות מקומיות, אני אומר את זה גם כשר לשעבר להגנת הסביבה. הסיירת הירוקה ופקחי רשות הטבע והגנים, שאחראים לחלק נכבד מהחופים או מרצועות החוף במדינת ישראל, מקדישים לכך הרבה מאוד זמן בסופי-השבוע, לאכוף את האיסור, וגם משטרת ישראל. ציינתי כמה קנסות ודוחות ניתנו בנושא הזה רק השנה. ייתכן, ואמרתי זאת בתשובתי לחברת הכנסת רוזין, שאנחנו יכולים תמיד לבחון את עצמנו איפה אפשר להטיל עונשים מרתיעים יותר, אולי מיידיים, אולי כאלה שלא תלויים בהליך משפטי ארוך ומייגע, שאי-אפשר לדעת מתי הוא יסתיים ואיך הוא יסתיים, אלא לתת סמכויות מינהליות לקציני משטרה, שעל בסיס עבירה שהשוטר יציג להם יוכלו גם לקבל החלטות כנגד הנהג וכלי הרכב שבו הוא נהג. אני אבחן את כל ההצעות הללו, ואני אנסה לקדם אותן. עם זאת, באשר למה ששאלה חברת הכנסת בן ארי, משטרת ישראל אמונה על אכיפת כל החוקים הפליליים ויש לה איזו סמכות שיורית,

כל מה שמישהו לא עושה במדינה, אז המשטרה היא זאת שצריכה לעשות אותו, בין שזה ביקור האפיפיור ובין שזה מה שיקרה במדינה בתחילת העבודות על הרכבת הקלה. אז אני לא חושב שהמשטרה, היא לא מתוקצבת על זה והיא לא יכולה להוביל קמפיינים תקשורתיים שכל היום מסבירים לציבור מה אסור לו לעשות. בשביל זה כל חקיקה מייחדת שר כשר ממונה עליה. חופי רחצה הם באחריות שר הפנים. האיסור הזה נחקק במיוחד כאיסור שהשר להגנת הסביבה אמור להוביל את האכיפה שלו. ולכן, בהקשרים האלה אני חושב שהמשטרה ודאי צריכה לתת את דעתה לתופעות רחבות שהולכות ומתפשטות ומסכנות את הציבור, אבל אני לא חושב שאם נשיק קמפיין דווקא על הנושא הזה זה יהיה סביר, כי אז יגידו לנו: אוקיי, ומה עם עבירות מין, זה לא חשוב בעיניכם? ומה עם התעללות בילדים, זה לא חשוב בעיניכם? אני חושב שכל משרד ומשרד צריך לקחת את הנושאים שתחתיו, וכמובן למשטרה יש האחריות הכוללת. עמותת "אור ירוק" לא, עמותת "אור ירוק" לא צריכה להוביל את הקמפיינים, אבל להזכירך, משרד התחבורה נקרא "משרד התחבורה והבטיחות בדרכים", זה השם שלו, ולכן יש לו גם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ואף שעבירות התעבורה הן עבירות שגם המשטרה כמובן אוכפת אותן, לא המשטרה עושה את הקמפיינים בנושא הזה. היא גם לא מתוקצבת על כך.

אני מוכן שכל תקציבי הקמפיינים של המדינה לאכיפת חוקים או לעידוד ציות לחוקים ירוכזו במשרדי, יכול להיות שזה רעיון לא רע,

אני צוחק. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לכבוד השר. אנחנו כעת ממתינים לאורחים שלנו ונגיע לישיבה מיוחדת לכבוד ראש ממשלת איטליה. אוקיי,

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה שישית.

דרעי להשיב על שאילתה של חבר הכנסת אורי מקלב בנושא: קריסה ברישום למעונות-יום. חבר הכנסת אורי מקלב, במקום. בבקשה, אדוני השר. לא הבאתי את התיק שלי. נא להעביר לכבוד השר.

גברתי היושבת-ראש, שנייה, בבקשה.

אדוני השר, רק שלא ייתנו לך את הנאום של ראש ממשלת איטליה. אני מקווה שלא ייתנו לך את זה. אדוני השר, אפשר? בבקשה. תודה רבה.

לראשונה, הורים נדרשים לעבור ועדת קבלה על-ידי רואה-חשבון במעונות-היום. חבר הכנסת מקלב, דקה, בבקשה. חברי הכנסת ואורחים נכבדים, אנחנו מבקשים שקט באולם. מאוד קשה לשמוע את השאלות במצב כזה. אני מקווה שכולם שומעים אותי. חברת הכנסת לבני, חברת הכנסת סבטלובה, מצד שמאל, חברת הכנסת נאוה בוקר. אוקיי, בבקשה, נא להמשיך.

אני מודה לך על האפשרות להקריא את השאילתה שכותרתה: קריסה ברישום למעונות-היום. השנה, לראשונה, ההורים נדרשים לעבור ועדות קבלה על-ידי רואה-חשבון חיצוני ברישום למעונות-היום. עד היום עשרות-אלפי הורים נמצאים בחוסר ודאות. ברצוני לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר?

מדוע להוסיף ביורוקרטיה? 3. האם מי שאמון על החינוך אינו אמון על תהליך הרישום? 4. מה היא העלות?

בבקשה, כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, אני מודע. לצערי, אני מקבל את זה כל יום, את התלונות, הטרוניות של ציבור גדול על הרישום, על הביורוקרטיה ועל עוגמת הנפש שנגרמת להורים בנושא של רישום למעונות-יום. הנושא שהעלית, חבר הכנסת מקלב, על ועדות הקבלה, אני רוצה רק לציין מספרים: יש לנו כ-1,800 מעונות-יום, במעונות-יום יש עומס גדול ויש ביקוש פי-שלושה או פי-ארבעה מהמקומות שיש במעונות-היום. אנחנו מקימים שם ועדות קבלה, מדובר על כ-338 מעונות-יום, ו-240 ועדות קבלה, לפי מה שמסרו לי, כבר התכנסו, ועד סוף השבוע נקווה שיתכנסו השאר. רואה-החשבון הוא לא חבר בוועדת הקבלה, מי שבוועדת הקבלה אלה המפקחת האזורית ומנהלות המעון, אבל רואה-החשבון עוזר להם בעניין. אני התוודעתי, גם בשיחה שקיימנו, לבעיות שאתה מעלה. אני, בעזרת השם, אבדוק את זה יותר ביסודיות, ואני אנסה, בעזרת השם, לפשט ולדאוג לכך, מגיע להורים לקבל תשובות באמת מייד ולהסיר מהם את הדאגה הזאת, אם יש להם מעון לשנה הבאה או אין להם מעון לשנה הבאה והאם הם התקבלו. שאלה נוספת, חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

אדוני השר, קיצרת בדברי תשובתך, אבל באמת הסיפה של הדברים שלך חשובה, כי אם תיכנס לעומק בעניין הזה, זו כבר באמת תשובה אחת על כל השאלות. אבל עדיין לא קיבלנו תשובה, לא על העלות, מה היה הצורך לעשות את זה, להוסיף עוד רגולציה, העלות, באמת שכחתי לומר לך, העלות של הדבר הזה, של ועדות הקבלה, היא כ-1.5 מיליון שקל. רואה-החשבון, גם אם הוא לא חבר, דה-פקטו אי-אפשר לתת תשובות לפני שרואה-החשבון מבקר במעונות האלה. רק רשת ויצו, רשת ויצו, לפני כמה ימים עלו כולם לירושלים, ישבו במשך שש שעות לבדוק מעון-מעון. משמעות הדברים היא שאנשים עדיין לא קיבלו תשובה אם הם התקבלו או לא התקבלו. לדבריך, כפי שציינת, ובאמת אני מכבד את מה שאמרת, יש מעונות שיש אליהם רישום פי-ארבעה מהמקומות. זאת אומרת, המסקנה היא ש-100 הורים יקבלו תשובה שלילית. 100 הורים צריכים לחפש עכשיו אלטרנטיבה הרבה יותר יקרה. למה אנחנו צריכים את זה? למה צריכים להקשות? תש כוחם של ההורים, של אלה שצריכים לרשום למעונות, עם מה שהם עוברים ברישום הרגיל, קל וחומר עכשיו, בעיכוב התשובה שלהם.

טוב ייעשה, גם אם היה נעשה פיילוט, זה גם טוב. עד היום מנהלי המעונות מקבלים קריטריונים, תן להם לבדוק, תן להם לקבל לפי קריטריונים: אימא עובדת, אבא עובד, זה הקריטריון הקובע, ולמה צריך להביא את זה עוד הפעם? זה היה בעבר ועכשיו שינו את זה, מה קרה? צריך להוסיף עוד משהו? את מי צריך לפרנס? נא לסיים. תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. שאלה נוספת לחבר הכנסת איציק שמולי, המיקרופון בצד השני. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, שתי שאלות קצרות ביותר אליך בעניין של המעונות: 1. כפי שאתה בוודאי יודע, הפרוצדורה עד לקבלת סמל למעון לוקחת זמן, ובזמן הזה, ככל הידוע לי, אין סבסוד. השאלה שלי, אדוני השר: האם נשקלת מדיניות כלשהי של החזר רטרואקטיבי? דבר שני, אדוני השר, מתלונה שהגיעה אלי בעיקר מ"נעמת" באר-שבע, מחגית פאר, יו"ר "נעמת", עולה שיש מחסור חמור ביותר,

גברתי היושבת-ראש, תוכלי גם להעיד על זה,

בכמה מעונות. בשלב הזה בבאר-שבע בוודאי יש 300 ילדים ללא מעון, ובדרום כולו 680. למה לא ניתן את האפשרות לארגונים עצמם, כמו ויצו ו"נעמת", כפי שהיה פעם, לגשת למכרזים ולהשתתף ולקבל סבסוד?

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברי הכנסת, אנחנו מתנצלים, כרגע אנחנו ניאלץ לקטוע את הדיון. אנחנו נבקש מהשר להשיב לאחר הישיבה המיוחדת, כדי לכבד את האורח שלנו, ראש ממשלת איטליה. אנחנו נחזור לדיון לאחר מכן.

חברי הכנסת והשרים, קהל נכבד, אנא תפסו את מקומותיכם, אנחנו מתחילים בישיבה המיוחדת. אבקש מהקהל, חברי הכנסת והשרים, לכבד בקימה את כבוד ראש ממשלת איטליה, הוד מעלתו מתאו רנצי, ואת יושב-ראש הכנסת מר יולי יואל אדלשטיין.

אנחנו נמתין

זמן האמת הגיע. חברי כנסת, שרים נכבדים, אנא כבדו את ראש ממשלת איטליה וכבוד יושב-ראש הכנסת בקימה. כבוד ראש ממשלת איטליה, הוד מעלתו מתאו רנצי, ויושב-ראש הכנסת מר יולי יואל אדלשטיין. (חברי הכנסת מקדמים בקימה את פני ראש ממשלת איטליה ויושב-ראש הכנסת.) (מחיאות כפיים) נא לשבת. חברי הכנסת, המוזמנים ביציע, אני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת של מליאת הכנסת לכבוד אורחנו ראש ממשלת איטליה, הוד מעלתו מתאו רנצי.

שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טלו, שגריר ישראל באיטליה נאור גילאון, כל חברי המשלחת המכובדת המלווה את ראש ממשלת איטליה, אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, כל שרי הממשלה, אדוני ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברות וחברי כנסת בעבר, מכובדי, סגל א' של המדינה, ראשי הנציגויות הזרות, ראשי העדות הדתיות בישראל, חברי קהילת יוצאי איטליה בישראל, אורחינו, שוטרים, סוהרים, כלל המוזמנים, מכובדי ראש הממשלה, Benvenuto a Gerusalemme, Benvenuto in Israele, Caro Presidente, בשם חברי הכנסת ובשמי אני מתכבד לקבל את פניך ואת פמלייתך בברכת ברוכים הבאים לירושלים ולכנסת ישראל, לב-לבה של הדמוקרטיה הישראלית. ישראל ואיטליה נמצאות באותו מרחב גיאוגרפי ושתיהן שוכנות לחוף הים התיכון. אנו חולקים ערכים משותפים ופועלים על מנת שישמרו על הדמוקרטיה שהושגה לאחר מאבקים קשים ומרים. יחסי ישראל ואיטליה הם יותר מאשר יחסים פורמליים בין שתי מדינות, אלו הם יחסים שבין אחים במשפחה קרובה. מדינותינו חולקות היסטוריה משותפת, המתחילה בתקופה הרומית וממשיכה עד עצם היום הזה. מנהיגי הציונות ומנהיגי ישראל בראשית דרכה הושפעו מרעיונות שצמחו באיטליה. ראשית ימיה של הקהילה היהודית באיטליה עוד בתקופה העתיקה. הקהילות היהודיות הגיעו לאיטליה במאות הראשונות לספירה, ומאוחר יותר, מארצות מצוקה, אך הזיקה של העם היהודי לארצכם עמוקה אפילו יותר. קהילת רומא העתיקה היא הקהילה העתיקה ביותר, שמורכבת עוד מצאצאי היהודים שהוגלו מירושלים על-ידי הקיסר טיטוס בשנת 70 לספירה. קהילה זו התבססה לאחר חורבן בית שני, וכיום היא אחת הקהילות המפוארות באירופה. מכובדי ראש ממשלת איטליה, מאז קום המדינה ידעו יחסי ישראל ואיטליה עליות ומורדות, אך אנו חווים עתה תקופה של ידידות ואחווה שאין לה אח ורע בהיסטוריה. שתי המדינות משתפות פעולה בתחומים רבים ומגוונים: ביקורים של מנהיגי שתי המדינות ברמות הבכירות ביותר, מפגשים בין הממשלות המתקיימים מדי שנה, מה שמכונה G To G, וקשרים שוטפים בתחומי כלכלה וביטחון,

תרבות וספורט, טכנולוגיה ואיכות הסביבה.

לא מכבר, נפתחה במילנו התערוכה הנהדרת "אקספו 2015", אחת התערוכות החשובות ביותר בעולם, שהשנה עומדת בסימן Feeding the Planet, Energy for Life. בתערוכה זו הקימה ישראל ביתן גדול ומשמעותי, ובו מוצגים הישגיה המיוחדים בתחומי החקלאות, המים והמזון. ניתן בו, בביתן הזה, ביטוי לתרומתה הייחודית של ישראל, לאנרגיה היצירתית המאפיינת אותה, וגם את איטליה, ערשֹ של יצירה. חברי הכנסת, איטליה היא אחת המדינות המובילות באירופה במאבק באנטישמיות ובשימור מורשת השואה. ממשלת איטליה רואה את המציאות נכונה ופועלת בתחומים רבים, ובהם בתחום החשוב ביותר, החינוך, על מנת למגר את תופעת האנטישמיות. איטליה חווה בימים אלה התמודדות לא פשוטה עם גלי הגירה, ותמונות אנשי משמר החופים שלכם המוציאים מן המים את האומללים או מביאים את ספינותיהם הרעועות אל חוף המבטחים נוגעות ללב כולנו. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש להודות לך, ובאמצעותך, לעם האיטלקי, על ידידותכם העמוקה ועל עמידתכם האיתנה לצדה של ישראל, על הדאגה שהביעו ומביעים מנהיגיכם ועל המחויבות לשלומה ולביטחונה של ישראל. העולם החופשי נמצא בעיצומו של מאבק ברוע האסלאם הקיצוני בהובלת איראן וסכנת הגרעין שהיא מקדמת בחסות בין-לאומית. כולנו שותפים לסכנות האלה מצד הטרור לסוגיו, ומכונית התופת שהתפוצצה לא מכבר מול שגרירות איטליה בקהיר היא עדות נוספת לכך שהמאבק הזה חייב להיות נחוש ומשותף. לשיתוף פעולה זה יש חשיבות גדולה גם בעמידתה של איטליה לצד ישראל בפורומים בין-לאומיים שונים. זו אכן הזדמנות להודות לפרלמנט האיטלקי, לקולגות שלנו, על שני בתיו, על שיתוף הפעולה שזוכות לו משלחות הכנסת לאספות הפרלמנטריות השונות. אני משוכנע שיחד נדע לקדם פרויקטים של שיתופי פעולה בין מדינות הים התיכון, בעיקר מדינות ערב, במגוון תחומי החיים. זה אינו ביקורך הראשון בישראל, ואני כולי תקווה שגם לא האחרון. משפט יפה בשפתכם אומר כך: Tra il dire e il fare c'e di mezzo il mare, כלומר: בין לומר לבין לעשות משתרע הים. ואתה, מכובדי ראש הממשלה, גם אמרת וגם עשית. חצית את הים, הגעת אלינו, ואנחנו מקבלים אותך ואת משלחתך המכובדת בזרועות פתוחות, בלב חם ובברכת ברוכים הבאים לירושלים. חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו לשאת דברים. מייד אחריו, יישא דברים ראש האופוזיציה. ראש הממשלה רנצי, ידידי מתאו, Benvenuto a Israel. ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים. מתאו, אתה מתקבל כאן כידיד אמת של ישראל, כמנהיג שיוצא בעד האמת ונגד השקר, בעד שלום-אמת ונגד חרמות. כולנו מעריכים את המנהיגות ואת התנופה שהבאת לאיטליה. רפורמות כלכליות נועזות הן אף פעם לא קלות, ורפורמה שאתה מנסה להנהיג עכשיו בשיטת הממשל במטרה להשיג יציבות ומשילות, שוחחנו אמש באריכות על כך, ונדמה לי שיש לנו הרבה מה ללמוד מהמאמץ הזה שאתה עושה. ושוחחנו גם על הדברים הגדולים שאנחנו יכולים להשיג יחד, בטכנולוגיה, בכלכלה, במסחר, בתרבות, במדע, בביטחון, בסייבר, בשיתוף פעולה במדינות שלישיות. העולם שלנו משתנה במהירות. חלק מהשינויים הם כמובן מאיימים ומאוד מאתגרים, אבל חלק מהשינויים הללו יוצרים הזדמנויות גדולות, ואיטליה וישראל הן שתי מדינות דינמיות, עם מידה בלתי רגילה של יצירתיות וכישרון, ואני מאמין שיחד נוכל להשיג הרבה יותר בכמה וכמה תחומים מאשר כל אחד מאתנו לחוד. וכשאנחנו יחד פונים אל העתיד, אנחנו ניצבים על יסודות של עבר מפואר שמעשיר את תרבותנו ויוצק בנו ביטחון ביכולתנו לעצב עתיד חדש וטוב יותר למדינותינו. אני יודע שאתה מרגיש כאן, בירושלים, ממש כמו ברומא או בעירך פירנצה, שהחדש נשען על הישן. רומא וירושלים מהוות שניים מהיסודות הבסיסיים ביותר של הציוויליזציה המערבית,

הנאורה. התרבויות שלנו שלובות זו בזו, והן השפיעו השפעה עצומה על ההיסטוריה. תורת המוסר היהודית הביאה לאנושות ערכים של צדק, אמת ואהבת האדם, ותורת המדינה שהתגבשה ברומא עיצבה את סדרי השלטון של עולמנו. וגם בעידן המודרני, כפי שאמר היושב-ראש, נמשכה הזיקה בין רומא לירושלים. תנועת התחייה הלאומית באיטליה, הריסורג'ימנטו, השפיעה רבות על התעוררות הלאומיות היהודית. אולי הציוני הראשון, אחד משלושת הראשונים, לפני למעלה מ-160 שנה,

כתב את הדברים הבאים. הוא אמר: עם שחרור עיר הנצח שעל גדות נהר הטיבר, מתחיל שחרור הנצח שלמרגלות הר המוריה, תחייתה של איטליה מבשרת על תחייתה של היהדות. אבות הציונות, כמו הרצל ונורדאו, שאבו השראה מאבות התנועה הלאומית האיטלקית, ממציני וגריבלדי. בינואר 1904, כמה חודשים לפני שמת בגיל 44, נפגש הרצל ברומא עם האפיפיור ועם מלך איטליה ויטוריו עימנואלה, והוא רשם ביומנו את דברי המלך אליו. המלך אמר לו: אני שמח שהסתלקתם מתוכנית אוגנדה, אהבתכם לירושלים מוצאת חן בעיני. כנראה גם מצאה חן בעיניו של הרצל. בין ממשיכי דרכו הבולטים של הרצל היה זאב ז'בוטינסקי, האב המייסד של תנועתי. בצעירותו, ז'בוטינסקי למד משפטים ברומא. הוא כותב: אם יש לי מולדת רוחנית, הרי היא איטליה. בין השאר, על בסיס הדוגמה של איטליה, הדוגמה של התקומה הלאומית המוצלחת באיטליה, ראשי הציונות סללו את הדרך להגשמת שאיפותינו הלאומיות בארץ-ישראל. הקמנו מדינה משלנו, אבל לא לפני שידענו את הגדול באסונות שפקד אותנו,

בביקורך ב"יד ושם" יכולת לעמוד על תוכנית ההשמדה השטנית של הנאצים, שהכחידה שישה מיליון מבני עמנו, ורבים רבים מיהודי איטליה. לאחר השואה קמנו מתהומות וטיפסנו לפסגות. ישראל היא מדינה דמוקרטית, מתקדמת, משגשגת. מאז עצמאותנו אנחנו שוקדים על פיתוח קשרי ידידות עם מדינות בחמש היבשות, ותמיד ראינו באיטליה בעלת-ברית חשובה, מרכזית, באזור הים התיכון. אני חייב להגיד לך שזה מלווה לא רק באינטרסים אלא גם בסימפתיה גדולה. אנחנו אוהבים את השפה האיטלקית, יש לה ניגון מיוחד, אנחנו מתפעמים מן האמנות האיטלקית, שהגיעה באמת לשיא בהיסטוריה בתקופת הרנסנס, והיא עדיין מגיעה לגבהים גדולים

אנחנו אוהבים את המטבח האיטלקי, אני מעיד על זה באופן אישי, אבל הוא תפס מקום של כבוד בכל שולחן ישראלי, ואנחנו גם אוהבים, מתאו, את הכדורגל האיטלקי וגם את קבוצת "פיורנטינה". אנחנו אוהבים את איטליה. אמרת את זה גם לנשיא ארגנטינה. אנחנו אוהבים הרבה, אבל אנחנו אוהבים את איטליה. ותאמין לי שאני מדבר פה בשם כל חלקי הבית. (מחיאות כפיים) העיצוב האיטלקי הוא שם נרדף לאיכות ואסתטיקה, מאופנה דרך עיצוב תעשייתי משובח ודרך אדריכלות נפלאה. יש פה פוטנציאל עצום של שיתוף פעולה בינינו, כי החיבור בין שני העמים המוכשרים והיצירתיים שלנו יכול לפרוץ להרבה תחומים חדשים בעולם, והביקור שלך כאן יסייע לחזק עוד יותר את הקשרים האיתנים בינינו. זו ידידות אמיצה ואמיתית ומאוד אופטימית. מאוד אופטימית. אתה יודע, מתאו, שהיחסים המצוינים בין איטליה לישראל, בין רומא לירושלים, לא תמיד היו כך בעבר. עברנו חורבן וגלות, אבל מעולם לא שכחנו את ארצנו. המנורה שאותה נשאו על כתפיהם גולי יהודה, אותה מנורה שחקוקה על שער טיטוס ברומא, היא משמשת כסמל של מדינתנו הריבונית. אנחנו מבקשים להדליק במנורה הזאת אור גדול, אור גדול אל מול החושך שאופף חלקים נרחבים מאזורנו. עליית האסלאם הקיצוני הפכה את המזרח התיכון לאלים ומסוכן, ומשם האש מתפשטת לאפריקה, לאירופה, לאסיה, לכל חלקי העולם. המרחב שאנחנו חיים בו רווי אש ודם. הקנאות האסלאמיסטית שוטפת ערים וארצות. היא מביאה למעשי טבח אכזריים והיא מחוללת זוועות שעומדות בניגוד מוחלט לכללי המוסר הבסיסיים.

שחותרת לייצא את המהפכה החומייניסטית לרחבי העולם, מוסיפה לקרוא יום-יום להשמדת ישראל. היא מפיצה טרור רצחני, היא מערערת את היציבות ברחבי המזרח התיכון. אני אומר בצורה הברורה ביותר: הסכם הגרעין שנחתם עם איראן בשבוע שעבר מאיים לא רק עלינו, הוא מסכן גם אתכם באירופה. הוא מסכן את ארצות-הברית, הוא מסכן את הקהילה הבין-לאומית כולה. ההסכם משאיר בידי איראן את היכולת להשיג ארסנל של פצצות גרעין בתוך כעשור, מקסימום בתוך 15 שנה, משום שאז יוסרו כל המגבלות על איראן לייצור צנטריפוגות מתקדמות, וגם לא מתקדמות, ולהעשיר אורניום לכל רמה שירצו, ואז איראן תוכל לפרוץ להרבה פצצות גרעין בזמן אפסי ובלגיטימיות בין-לאומית. העסקה גם תעשיר את קופתה של איראן כבר עכשיו במאות-מיליארדי דולרים, 100 מיליארד לפחות בשנה הראשונה, כסף שישמש אותה להגברת תוקפנותה באזור ולהפצת טרור למדינות רבות. בישראל ובמדינות רבות במזרח התיכון יש הסכמה רחבה, זהו הסכם רע שצריך להתנגד לו. אני חייב לומר שאיראן, "חיזבאללה" ו"חמאס" מצד אחד, ו"דאעש" ו"אל-קאעידה" ודומיהם בצד השני, לא רק שהם מאיימים על כולנו, הם גם מחבלים בסיכוי להגיע להסדר שלום עם שכנינו הפלסטינים.

כי בעבר חתמנו על הסדרים, נקטנו צעדים, פינינו שטחים, והשטחים הללו נתפסו כולם על-ידי גורמי הטרור של האסלאם הקיצוני שירו מהם אלפי טילים על ערינו ועל יישובינו. מובן מאליו שאנחנו לא נחזור על הטעויות הללו שוב. אנחנו רוצים בשלום עם שכנינו הפלסטינים,

ידידי מתאו, זה חייב להיות שלום אמיתי, שלום מוצק: אמיתי בזה שהפלסטינים שמבקשים מאתנו להכיר בזכויותיהם הלאומיות יכירו סוף-סוף בזכותו של העם היהודי למדינה משלו במולדתו, מדינת ישראל, מוצק בזה שיהיו סידורי ביטחון ופירוז בשטח, שימנעו את תפיסתו על-ידי גורמי טרור. ודבר זה מחייב נוכחות ביטחונית ישראלית ארוכת-טווח בכל הסדר, אם יהיה כזה. מדינות אירופה, שחלקן ממהרות למתוח ביקורת אוטומטית על ישראל, בלי לבדוק את העובדות, חלקן, לא כולן, המדינות הללו תוכלנה לקדם שלום-אמת רק כשתכרנה בשני העקרונות הבסיסיים הללו, הכרה הדדית וביטחון לישראל. אבל הן תוכלנה לעזור גם בדברים אחרים. אני שמעתי את הרעיונות שלך על יוזמות כלכליות נרחבות שיכולות לעזור לשכנינו הפלסטינים, בשילוב גורמים רבים באזור ומחוצה לו. התקדמות מדינית אחראית, מפוקחת, מבוססת על הכרה הדדית ועל ביטחון, בצד מאמץ כלכלי גדול, יזמי, להשקעות, לא לכסף שירד לטמיון, להשקעות, לטייב את חייהם של כל שכנינו, בוודאי הפלסטינים, אני מאמין שזהו הכיוון הנכון שבאמצעותו אנחנו צריכים להתקדם. ישראל היא מגדלור של מוסר, חופש וקדמה בים סוער, מוצב קדמי של העולם המערבי. ולכן אנחנו מצפים ממדינות המערב לעמוד יחד אתנו. אנחנו חלק מכם. עלינו לעמוד יחד מאוחדים ומלוכדים מול האיומים המשותפים. פגיעה בישראל תהווה פגיעה, בסופו של דבר, גם באירופה. עלינו לשלב ידיים במאבק המדיני והצבאי, ואני מוסיף, גם במערכה על ניצחון האמת. הרצל, שאותו הזכרתי קודם לכן, לימד אותנו שאנחנו חייבים להילחם בטיעונים האנטישמיים השקריים. ואני רוצה לשבח אותך, מתאו, על זה שאתה מתייצב בצורה איתנה, נחרצת. אינך נסוג אל מול האנטישמיות. אני חושב שכל הבית כאן מצדיע לך ומוחא לך כפיים. (מחיאות כפיים) אנחנו מנהלים היום מאבק מדיני וביטחוני צודק מאין כמוהו, ובמקביל אנחנו פועלים להדוף את השקרים וההשמצות שמוטחים במדינתנו ובעמנו. האנטישמיות החדשה כמובן לובשת צורה בוטה של אנטי-ציונות ואנטי-ישראליות. אנחנו מתגוננים באומץ בפניה, אף-על-פי שישראל מואשמת על לא עוול בכפה. אני רוצה להבהיר, לא שאנחנו חסינים מביקורת, לא שאנחנו חפים מטעויות. אבל כשמציינים אותנו בצורה מעוותת, כמקור של כל הרוע בעולם, אנחנו יודעים שזה שקר גס, שמעלה לנו זיכרונות ברורים מן העבר. היחס של האנטישמים החדשים נגד מדינת היהודים הוא המשך ישיר לאנטישמיות הישנה, ליחסה ליהודים במהלך הדורות. מעלילות הדם בימי הביניים, דרך משפט דרייפוס, דרך תעמולות הכזב של הנאצים, משפטי הראווה של סטלין. היהודים עמדו תמיד למשפט בלתי צודק בהיסטוריה, והיום מדינת היהודים עומדת למשפט מכור אצל חלק מהקהילה הבין-לאומית, משפט שתוצאותיו ידועות מראש. אבל קיים הבדל מהותי אחד: בניגוד לעבר, כיום יש לנו כוח, כוח להתנגד למבקשי רעתנו, כוח להילחם בסכנות, כוח להזים את השקרים שטופלים עלינו וכוח לכונן בריתות עם מדינות נאורות, כמו זאת שלך, שמתייצבות נגד השקר ובעד האמת. ז'בוטינסקי, שאותו הזכרתי קודם לכן, כתב גם באיטלקית. וגם כשהיה כותב בשפות אחרות, היה משתמש במילה אחת,

באיטלקית, כשהוא רצה להביע את כעסו והתנגדותו לדברים בלתי צודקים. המילה שהוא השתמש בה היא "באסטה",

enough. אז אנחנו אומרים לאנטישמיות, לתרבות השקר, לחרמות, אנחנו אומרים לכולם: "באסטה". ואנחנו אומרים לך: ברוך הבא. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לתרומתך לחיזוק ברית הידידות בין מדינותינו. אני מברך אותך ואת המשלחת מאיטליה שהגיעה אתך לארץ. אזרחי ישראל כולם מוקירים אתכם ומודים לכם בכל לב. ויווה איטליה, ויווה ישראל. (מחיאות כפיים) אני מודה לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו, ומתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. ראש ממשלת איטליה, ידידנו מתאו רנצי, שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טלו, שגריר ישראל באיטליה נאור גילאון, משלחת מכובדת שמלווה את ראש ממשלת איטליה, ובה ראשי הקהילה היהודית באיטליה, מכובדנו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שרי הממשלה, חברות וחברי הכנסת, קהל נכבד, אדוני ראש ממשלת איטליה, ידידנו מתאו רנצי, כבר נאמר על-ידי קודמי, אז אני אחזור גם אחריהם: Caro presidente, benvenuto a la Knesset a Gerusalemme. ברוכים הבאים לכנסת ולירושלים. אין זה סוד שחברי הכנסת שיושבים מולך לא נוהגים להסכים האחד עם השני לעתים קרובות, והם גם לא נרתעים מלהעניק ביטוי פומבי לוויכוחים ולמחלוקות שביניהם, אבל ביקורך החגיגי במשכננו מעניק לנו שעה נדירה של הסכמה. הסכמה חוצת מחנות וחוצת מפלגות. האופוזיציה בראשותי כוללת מגוון מפלגות, בעלות תפיסות עולם שונות, המשקפות אמונות ודעות שונות ומייצגות אוכלוסיות מגוונות. כיושב-ראש האופוזיציה אני יכול להבטיח לך שכלל יושבי הבית הזה מקבלים את פניך בהוקרה ולוחצים את ידיך בחום. חלק מאתנו, מנהיגי המפלגות, מסתכלים עליך בקנאה מסוימת, שכן אתה מנהיג שהפך להיות ראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות איטליה וסחף את תושביה בגל של תקוות חדשות. נדמה לי שבין ראשי המפלגות, בודדים הנמצאים בגילך, נמצא בעצם אצלנו בכנסת רק ידידי איימן עודה, מנהיג הרשימה המשותפת,

כמו כולנו, מקבל אותך בברכה כמנהיג פורץ דרך, שעמד בראש העיר שהחלה את הרנסנס, פירנצה, ומבקש להעניק רנסנס לעמו. אתה גם מנהיג של מפלגה אחות למפלגתי, מפלגת העבודה. בהנהגתך מעצבת מפלגתך חזון כלכלי-חברתי המעצב תפיסה סוציאל-דמוקרטית עדכנית ומעניינת. ממשלתך צועדת במסלול הזה במדיניותה, ואנו מכאן עוקבים בעניין רב אחר פועלך ומאחלים לך הצלחה ניכרת. כפי שכבר נאמר, ההיסטוריה של העמים שלנו שזורה בקשר בל-יינתק, ובה רגעי שפל ורגעי התעלות. עוד מימי רומי העתיקה, זו שהחריבה את בית-מקדשנו בתשעה באב, יום צום שנציין בימים הקרובים, עובר לתלמוד, למדרש ולאגדה, כולל אלה הדנים בבריאתה של רומא, עובר לשער טיטוס העומד דומם בלב בירתך, ספק מתאר ספק מסתיר את סיפורה של מנורת שבעת הקנים, שכפי שנאמר, היא סמל לעצמאותנו המתחדשת, כל אלה נשזרים במשך אלפי שנים עד לרגע הטרגדיה הנוראה של יהודי איטליה בשואה, כפי שתוארו בספריו האלמותיים של הוגה הדעות והחוקר פרימו לוי, וברגעי השחרור שבהם השתתפה הבריגדה היהודית בקרבות בנהר סניו ובמסעות המעפילים לארץ-ישראל באניות הומות ניצולי שואה, שיצאו מבארי, ברינדיזי וצ'יוויטווקיה, ועד עצם ימינו אלה. אכן "רומא וירושלים" אינו רק מוטיב, זה סיפור אמיתי. כיום "רומא וירושלים" הוא סיפור של אהבה, הערכה וכבוד בין העמים, אהבה לתרבויות של עמים עתיקי יומין, לנופי מולדתם, לאוצרותיהם ההיסטוריים, וכמובן, איך אפשר לשכוח, לטעמים הערבים לחיך שלהם. ולכן, ביקורך הראשון בישראל הוא הזדמנות להודות לך ולעם האיטלקי כולו על שיתוף הפעולה ההדוק, על הידידות האמיצה ועל החום המוקרן מרומא לירושלים. תודה לך באופן אישי על מאבקך כנגד גילויי הגזענות והאנטישמיות, ועל המחויבות העמוקה שלך לישראל ולביטחונה. כפי שאמרת בעצרת האומות המאוחדות בספטמבר 2014, ואני מצטט: לישראל יש לא רק את הזכות להתקיים, אלא גם החובה להתקיים, בשל ההיסטוריה ובשל העתיד. המאה ה-19 סימלה את תקופת התחייה של עמנו. הזיקה בין התחייה האיטלקית לתחייה היהודית תוארה כאן קודם על-ידי ראש הממשלה מן הצד של משה הס, ואני אתייחס להיסטוריון ארנאלדו מומיליאנו, שכתב: ההתעוררות של התודעה הלאומית אצל היהודים מקבילה להתעוררות של התודעה הלאומית אצל בני פיימונטה, נאפולי וסיציליה. נקודת השזירה בקשר בין שתי התנועות, הוא אמר, היא השזירה בין השחרור האיטלקי והשחרור היהודי.

אדוני ראש הממשלה, כבר מבין שאתה ניצב כאן היום בפני בית-נבחרים מיוחד. עברנו לאחרונה מערכת בחירות סוערת, ואנחנו כאופוזיציה גדולה חלוקים על הממשלה ועל העומד בראשה. אנחנו נאבקים לכך שתהיה תנופה מדינית, שישראל תיהנה מחלוקה צודקת יותר של ההון בקרב כל שכבות הציבור למען פרנסה הוגנת ורשת ביטחון חברתית, למען שקיפות שלטונית, הגנה על שלטון החוק, זכויות הפרט, עצמאות התקשורת, מעמדם וטובתם של כלל אזרחי ישראל, ובמיוחד המיעוטים בתוכה. כל אלה ורבים אחרים הם כר נרחב לזירה פוליטית תוססת, מאתגרת ומאותגרת. אבל חשוב לציין כי ההתפתחויות הדרמטיות באזור, כאשר גורמים פנאטיים קיצוניים מאיימים להשמיד ולהרוג אזרחים תמימים, בין בשיסוף גרונם ובין בטרור מתמשך על חייהם, מאחדים אותנו, כולנו, בהבנת האיום הגלום בהם.

יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, חברי הבית הזה מבינים היטב את מהות איום הטרור עלינו ועל שכנינו. רק לפני פחות משבועיים רעדו קירות הקונסוליה האיטלקית במרכז קהיר בפיגוע מחריד שבוצע על-ידי ארגון "המדינה האסלאמית". האירוע הקשה הזה היה חוליה נוספת בשרשרת זוועות שהתרחשו בשנה האחרונה כנגד העולם החופשי, והוא שב וחידד את העובדה שהטרור הקיצוני לא מבדיל בין דם לדם, והוא לא יהסס לפגוע בכל מי שחושב, חולם או מתפלל אחרת ממנו, בין שהוא יהודי, נוצרי או מוסלמי. מול האויב המשותף הזה עלינו לעמוד ביחד ולהילחם בכל הכוחות. זהו מאבק בין-לאומי, ואנחנו רואים בך ובהנהגתך שותפים נאמנים במאבק הזה. אני שב ומדגיש שגם כיושב-ראש האופוזיציה אגייס את כל הכלים העומדים לרשותי לשמירה על ביטחון ישראל. כך עשינו וכך נוסיף לעשות, ולכן אני חוזר וקובע כי הסכם הגרעין שנחתם בווינה, שאליו התייחס ראש הממשלה, הוא הסכם רע שישפיע באופן משמעותי על ביטחוננו ועל ביטחון האזור, במיוחד בכל הקשור להעצמת הטרור האיראני על שלוחותיו. כעת על ידידינו בעולם להציב רף הרתעה מוכח וברור למול איראן, שתשתחרר מכבלי הסנקציות, לסייע לנו כאן לבנות קואליציה אזורית רחבה ולקבל גיבוי בין-לאומי חזק, למען ביטחוננו, ביטחון האזור כולו. ודווקא בשל כך, ואולי אף ביתר שאת בשל כך, עלינו לעשות מאמץ נוסף, בלתי מתפשר וללא רתיעה, להסדר עם שכננו הפלסטינים. אדוני ראש הממשלה, אתה תבקר ברמאללה בימים הקרובים. היא נמצאת רבע שעה נסיעה מכאן. מנהיג הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, הוא פרטנר לשלום. אתו יש לשבת למשא-ומתן, לנסות שוב ולא לוותר. אתם תרמתם לא מעט משאבים בשני העשורים האחרונים לדיאלוג ולהתקרבות בינינו לבין הפלסטינים. חוויתם אתנו את הסיכויים וגם את מפחי הנפש. אסור לצדדים ואסור לקהילה הבין-לאומית להרפות ממימוש החזון, חזון שתי המדינות, שכן הוא חיוני לנו כאן בישראל וחיוני לשכנינו הפלסטינים.

לפיכך, הזדמנות נדירה, היסטורית, לשינוי פני האזור, דווקא בגלל "דאעש", דווקא בגלל איראן, הזדמנות של שיתוף פעולה אזורי, בזיקה לעקרונות מתוך יוזמת השלום הערבית כתשתית למשא-ומתן ישיר בינינו לבין הפלסטינים, כולל פתרון סוגיית עזה. אנחנו מחויבים לחזון הזה, ותובעים מן הממשלה ומן המנהיגים כאן בירושלים וברמאללה ובקהילה הבין-לאומית כולה לנוע לעבר היעד הזה. חשוב להבהיר כי פריצת דרך מדינית בין הצדדים לא תגיע דרך צעדים חד-צדדיים, לא בפרובוקציות, לא בחרמות והסתה, אלא רק דרך בנייה מחודשת והדרגתית של אמון הדדי, אמון שבתהליך היצירה שלו, התמיכה שלך ושל עמיתיך מאירופה חשובה יותר מאי-פעם. מכובדנו, גם מול הסכנות והאיומים שבפתחנו, אנחנו כאן נוסיף לנתב את משאבינו לקדמה ולפיתוח, לשמר מכל משמר את החירויות ואת הזכויות, להקפיד על הפלורליזם ועל קדושת החיים ולפתח את ארצנו בכל התחומים. ולסיום, אורחנו הנכבד מתאו רנצי, הדלק המניע את המחנה בראשותי, הדלק המניע את תושבי ישראל, הוא התקווה, שמו של ההמנון הלאומי שלנו, המייצג במידה רבה כל כך גם את דרכך שלך. אנחנו שותפים לתקווה להנחיל לעמי האזור עתיד של שלום, שגשוג וביטחון, עתיד שיחבר בין בני עמינו לחדשנות, לקדמה, לצדק חברתי, לצדדים החיוניים והמפרים, ולא לפסימיות ולפסיביות. במעלה הדרך למימוש התקווה הזו, אני שואב השראה מהדברים שאתה אמרת בריאיון למגזין "TIME", ואני מצטט: זהו הרגע שלנו, הרגע שבו אנחנו יכולים לבחור את העתיד שלנו. בימים הקשים ביותר שלנו, ידענו תמיד למצוא את הכוחות לעשות את הדברים המדהימים ביותר. זוהי איטליה.

וכולי תקווה שנדע להוכיח, אנו כאן במעשינו, שזוהי גם ישראל. מירושלים, עיר השלום, העיר שעליה חולמים יהודים, מוסלמים ונוצרים בתפילתם, אני מודה לך על תמיכתך, ונושא תפילה שהשנה הקרובה תביא בשורות טובות לך ולכולנו, לישראלים ולאיטלקים ולכל מי שהשלום והתקווה נטועים בלבו. ברוך בואך למשכננו, לביתנו ולמדינתנו.

(מחיאות כפיים) תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את האורח שלנו, ראש ממשלת איטליה מתאו רנצי, לשאת דברים.

(מחיאות כפיים)

להלן תרגומם הסימולטני לעברית:) אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש האופוזיציה, גבירותי ורבותי חברות וחברי הכנסת, שמעתי ברכות רבות בשפתכם, וחשבתי שהדרך הטובה ביותר להתחיל היא לומר לכם את הברכה היפה ביותר בעולם:

ותודה על ההזמנה הזאת, שהיא מקור לכבוד גדול בשבילי. אני מדבר כאן לפניכם מתוך כבוד עמוק, בשם ממשלת איטליה, בעיר שמעוררת רגשות רק למשמע שמה, ירושלים. ספר תהילים מעביר לנו תמונה של השבטים שעולים לעבר בית-המקדש בשירה ובשמחה בהתקרבם לעיר הקדושה ותוך הילול שם ה'. מרגש לחשוב על הרגע ההוא, מרגש לחשוב על הרגע שבו אותם נשים וגברים מתקרבים לירושלים, אבל יפה גם להדגיש כיצד התנ"ך מדבר גם על כך שבירושלים "ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד", כך שהעלייה לרגל הזאת, הביקור בבית-הנבחרים הזה,

הוא בחזקת עלייה לרגל חילונית. זוהי עלייה לרגל חילונית של נשים וגברים מכל העולם, שאינם מתעייפים מלבקש שלום לירושלים. מפני שלבקש שלום לירושלים פירושו לבקש שלום לעצמנו,

לידידינו.

מי שעוסק בפוליטיקה בכל מקום בעולם יודע שלא מספיק לבקש שלום לירושלים, צריך לבנות את השלום, כאן ובכל מקום אחר. אף אחד מאתנו אינו יכול להעמיד פנים שאינו יודע, המחויבות הזאת נוגעת לכל אחד ואחד מאתנו, איש אינו פטור. ההיסטוריה של עמנו מוכיחה לנו שזה המצב, ההיסטוריה של המולדת שלי,

מוכיחה שכך הם פני הדברים. המולדת האיטלקית הובלה אל החירות לפני 70 שנה בדיוק, מן הנאצו-פאשיזם. מכל פינה במדינתנו צעירים וזקנים סיכנו את חייהם, ובמקרים אחדים גם הקריבו את חייהם, כדי להבטיח את האידיאל של החופש. אני מצדיע גם כאן לאנשים האלה, ואני רוצה להצדיע לאותם נשים וגברים שיצאו ממדינות אחרות ותרמו לפרויקט גדול, ובאו מכם: אני חושב בראש ובראשונה על אדם שחי עם זהות כפולה, בונה מדינת ישראל החדשה ופטריוט של איטליה האנטי-פאשיסטית, אנצו סרני, יד ימינו של בן-גוריון, שקודם עזב חיים נוחים ברומא כדי להקים את קיבוץ גבעת-ברנר, ואחר כך, אחרי שהציל חיי רבים בגרמניה הנאצית, צנח מעל איטליה הכבושה. הוא נלכד על-ידי הנאצים ונרצח בדכאו. שמו חי לנצח. אני חושב על עוד איטלקי דגול, דמות מרכזית של הקהילה במדינתי, אדם שהפך בהמשך לרב הראשי של רומא, אליהו טואף. הרב טואף נלחם נגד חרפת חוקי הגזע, שגם איטליה אישרה אותם ב-1938, חוקי הגזע שממיטים בושה על מדינתי. בהמשך נאבק הרב טואף אישית במאבק נגד הפאשיזם ברזיסטנס. הוא היה אחד ממובילי בנייתה של איטליה, הוא היה אדם של דיאלוג, והיה זה שקידם את הביקור ההיסטורי של האפיפיור יוחנן פאולוס השני בבית-הכנסת הגדול של רומא, אותו בית-כנסת שבו נפרדנו ממנו בפעם האחרונה. לפני כמה שבועות הוא עזב אותנו, כמה ימים לפני יום הולדתו ה-100. 100 שנים, שאת כולן בילה בשירות מדינתנו, בשירות העתיד שלנו. אני רוצה להזכיר גם מישהו שלא היה איטלקי, מישהו שאולי אפילו לא הכיר טוב את ארצנו, ואף-על-פי-כן התחייב בגופו. נסו לחשוב, רבותי וגבירותי חברי הכנסת, על צעיר יהודי לפני 70 שנה, צעיר שמחליט להתנדב לבריגדה היהודית, צעיר שמחליט לסכן את חייו, הדבר היקר מכול, למען חירותם של אנשים שאינו מכיר, אנשים כמו סבי, אבי, ומכאן שגם למען החירות שלי, של ילדי ושל ילדיהם. נסו לחשוב אם אחד מאותם נערים היה כאן היום, כמה יכול היה עם ישראל להתגאות בו, כמה היינו יכולים להיות אסירי תודה לו,

העם האיטלקי. לא כל אותם הנערים של הבריגדה היהודית עזבו אותנו, ולא צריך לדמיין זאת, גבירותי ורבותי, כאן בינינו נמצא אחד מאותם צעירים שנלחמו למען החופש שלי, מר אשר דישון.

(מחיאות כפיים) אנחנו קדים לך, מתנדב צעיר בבריגדה היהודית, שבא להילחם למען חירותנו. תודה על מה שאתה וחבריך עשיתם למען עמי, ותודה על כך שאתה חולק אתנו את הרגע הזה.

מר דישון, תודה רבה, אנצו סרני, תודה רבה,

לבנות את השלום, עם זאת, זה אינו רק הגנה פיזית, אם כי בעוד כמה דקות אדבר על הצד הפיזי. אני רוצה לדבר גם על האתגר התרבותי. בחרתי, אדוני ראש הממשלה, לקבל את הזמנתך ולהתחיל את ביקורי במדינתך באוניברסיטת תל-אביב. אישית אני חושב שזוהי חובה וגם עונג גדול לבקר באוניברסיטאות של מדינות ידידות, מסטנפורד עד הומבולדט, מג'ורג'טאון, לפני כמה ימים, עד לאוניברסיטת ניירובי בקניה,

חלקתי כבוד לסטודנטים שנרצחו בגאריסה על-ידי פנאטים. לגבי דידי אוניברסיטה, מרכזי מחקר, הם בתי-ספר, הם מקום שבו ההון האנושי יוצא ומתפרץ בכל יופיו. הביקור באוניברסיטה הוא לא רק חלק מן הפרוטוקול הרשמי, הביקור באוניברסיטה הוא לא רק שורה בלוח הזמנים של הביקור. הביקור באוניברסיטה הוא מחווה למקומות שבהם נקשר הקשר העמוק ביותר. אוניברסיטה היא מעבדה של ידידות, אוניברסיטה היא מקום של שיתוף פעולה אסטרטגי. ואני חייב לומר לכם, אני התרשמתי עמוקות מן האנרגיה של הצעירים שלכם, מן הדינמיות של האוניברסיטאות שלכם, מן הסמכותיות של הפרופסורים שלכם. התרשמתי מאוד מן העושר של ה-Start-up Nation הישראלית, הקשרים בין האוניברסיטאות, קרנות ההון-סיכון, החברות החדשניות. זה אחד ההיבטים הפחות-ידועים לגבי ישראל בשיח הבין-לאומי והאירופי. מדברים על כך כל כך מעט, אבל זה אחד מן ההיבטים המעניינים ביותר, איזה עושר אינטלקטואלי, איזו תשוקה לעתיד, כמה אנרגיה מנטלית. נכחתי בחתימת הסכמי שיתוף פעולה עם כמה אוניברסיטאות איטלקיות, ובדיון נפלא שכותרתו הייתה " Iבחזקת 3, Italy-Israel Innovation, מִידע לצמיחה". גם לאור זאת אני רוצה לומר כאן, במקום הרשמי הזה, שמי שחושב להחרים את ישראל איננו מבין שהוא מחרים את עצמו. (מחיאות כפיים) מי שחושב להחרים את ישראל אינו מבין שהוא בוגד בעתידו שלו. לגיטימי להחזיק בדעות שונות על אירועים או נושאים אלו ואחרים. זה קרה וזה ימשיך ודאי לקרות, כמו בכל מהלך תקין של ידידות. אבל תדע הכנסת כי איטליה תתייצב תמיד בחזית באירופה ובקהילה הבין-לאומית למען שיתוף הפעולה,

לעולם לא למען חרם טיפשי ועקר. (מחיאות כפיים) אני כאן גם כדי להדק את הקשר המאחד אותנו לא רק בזיכרון, אלא גם בבניין המחר. אנחנו מדינות גאות בעברן, וזה חיובי.

מדינות גאות בעברן, מפני שההיסטוריה של האנושות חייבת לא-מעט לעם ישראל ולעם האיטלקי. בהיסטוריה שלנו, מהמלך שלמה ועד הרנסנס, יש סיפורים יוצאים מן הכלל שהותירו את חותמם על האנושות. במשך מאות שנים בארצות שלנו הצלחנו לעצב תרבות שעלה בידיה להשפיע על הקדמה האנושית. אני הייתי רוצה שיחד לא נהיה רק גאים בעבר שלנו, אלא נהיה גם קנאים לעתיד שלנו. הסכמים אוניברסיטאיים עוזרים לנו בכיוון הזה. לפני כמה שבועות הייתי במרכז המחקר CERN בז'נבה, שם איטליה וישראל מובילות בחקר החומרים המהווים את היקום במלוא התנופה וההתרגשות, לנוכח דברים אינפיניטסימליים בגודלם ובעוצמתם. זו קהילה של מדענים שיחד חוקרים את היסודות, תוך שהם מעצבים את העתיד. הטרור רוצה שנמות בדרך נוראית, אבל כאשר הוא אינו מצליח בכך הוא מנסה לגרום לנו לחיות בדרך נוראית, מוכי חרדה, סגורים, בלי יכולת לדיאלוג, תוך ויתור על עצמנו. זאת הסיבה, אדוני היושב-ראש, לכך שהאוניברסיטה, המחקר, התרבות, אינם רק חלקים בזהות שלנו. הם גם, ומעל הכול, חזית האתגר, אלה המקומות המסייעים לנו להישאר מי שאנחנו, גם נוכח האיומים מבחוץ, פתוחים ונכונים לחיים.

לא חומק מעיני היבט הביטחון, המאפיין לא רק את האזור הזה, ואני אומר, לא עוד רק את האזור הזה. העולם כיום מתאפיין באי-יציבות טריטוריאלית, שאולי לפני כמה שנים הייתה מוגבלת לחלק מן האזורים. היום אין זה עוד כך. פיגועים בודדים המאורגנים באופן עצמאי עם מניע קיצוני מופעלים על-ידי אזרחי אירופה בתוך גבולות אירופה, זה דבר שלא קרה עד לפני כמה שנים. בה בעת, גם מבצעים מתוכננים פוגעים בעולם כולו, מארצות-הברית ועד אוסטרליה. הכוחות האיטלקיים מגויסים מדי יום ביומו בלבנון,

באפגניסטן, בקוסובו, והם יהיו מגויסים בכל מקום שיידרשו לקואליציה הבין-לאומית המנסה לעצור את הברבריות, מפני שעל זה אנחנו מדברים, זהו מאבק נגד הברבריות, זה עימות נגד מיעוט של קיצונים אלימים לבין הרוב הגדול, שמאמין בערכי הדיאלוג והציוויליזציה.

אין לנו ספק באיזה צד להיות בין מי שמשליך את יהבו על המוות לבין מי שבוחר בחיים. לא נפסיק להילחם בצד הצודק, יחד אתכם, כמובן, יחד עם בעלת-הברית הוותיקה שלנו, ארצות-הברית, יחד עם האו"ם,

תוך מתן חשיבות לתפקידן של כל המדינות, כולל רוסיה, שאנחנו רוצים לראות בה שחקנית גלובלית, ואנחנו לא רוצים אותה כשכנה מבודדת של אירופה מפוחדת, יחד עם מדינות ערב, ואני מתייחס כמובן לירדן ולמצרים, קהילות סמכותיות שיש בראשן מנהיגים דגולים שיכולים לקרב אותנו ליציבות ולשלום. אתם הזכרתם, ואני מודה על כך, את הפיגוע נגד הקונסוליה האיטלקית בקהיר. הם חשבו להפחיד אותנו, אבל הם השיגו את ההפך. אנחנו כעת עומדים עוד יותר לצדה של ממשלת מצרים, כדי להתמודד עם האתגרים, ואנחנו עושים זאת, כל אחד מאתנו, כשאנחנו נושאים בלבנו את הפצעים. רק לפני שנה הערים שלכם היו תחת מתקפה, רק לפני שנה הסירנה ששמענו היום לתרגול נשמעה לא לתרגול. האוכלוסייה נאלצה לחפש מקלט תחת הגנה של טכנולוגיות הגנה מתקדמות שאתם מובילים בעולם. בעזה ההרס והמוות הותירו חותם עמוק, ומעט לפני כן שלושה נערים ישראלים נחטפו ונרצחו באכזריות, שלושה נערים שלכם, שלושה נערים שלנו. אני רוצה להזכיר את שמותיהם: נפתלי, איל וגיל-עד. הם נערים שלנו, כך אנו חשים אותם. אנחנו ממשיכים לראות במחויבות של הוריהם מופת של כבוד לעולם כולו. (מחיאות כפיים) אמו של נפתלי מלמדת אותנו באמצעות אומץ לבה כמה חשוב להיפגש. היא ניגשת לחפש את אימא של מוחמד, נער ערבי שנשרף חי באופן ברברי. אנחנו חושבים שהשלום שאנחנו דורשים למען ירושלים, השלום שאנו מבקשים לירושלים,

יהיה אפשרי רק כאשר יהיו שתי מדינות לשני עמים. והדבר יקרה רק אם יובטח ביטחונם המלא של כולם, תוך הגנה על זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית וזכותו של העם היהודי למדינת לאום משלו, מדינה בטוחה. אני רוצה לחזור כאן על מה שאמרתי באו"ם ובפרלמנט האירופי. אני אומר זאת בעוד כמה שעות גם בבית-לחם, מול מנהיגי הפלסטינים: קיומה של מדינת ישראל איננו מחווה נדיבה של הקהילה הבין-לאומית אחרי השואה, קיומה של ישראל בא מאות שנים לפני כל הסכם בין-לאומי. להכיר בעובדה הזאת, פירושו להכיר במציאות. מדינת ישראל קיימת למרות השואה. היא תמשיך להתקיים בתמיכתן של כל ידידותיה ושותפיה באירופה ובעולם. (מחיאות כפיים) אם כיום עדיין יש מי שמנסה להטיל ספק בדבר זכותה של ישראל להתקיים, אם עדיין קיים אדם כזה בעקבות כל מה שאמרנו זה לזה עד עכשיו, ברור לכולם שאין לכם סתם זכות להתקיים, יש לכם חובה להתקיים. חובה להתקיים, חובה להתעקש, חובה להעביר מורשת, לצאצאיכם, אבל גם לשלושת הילדים שלי, יש לכם חובה לחיות למען ילדיכם, אבל גם למען פרנצ'סקו בן ה-14 ומנואל בן ה-12,

גם למען אסתר בת התשע,

מפני שאתם נקודת משען בעולם, בלי קשר לעובדה שלעתים יש לנו רעיונות שונים. ואנחנו נעמוד לצדכם באתגרים האלה. (מחיאות כפיים) בה בעת, איטליה תעשה הכול כדי לאפשר שהשטחים הפלסטיניים יצאו ממצב המצוקה השורר שם, החל במצוקה הכלכלית, העוני החינוכי של הקטנים. חלק ניכר מן המאמצים של איטליה, ואנחנו נמשיך להשקיע הרבה, קשור באופן היסטורי לאזור הזה, ואנחנו נמשיך לעודד זאת בתשומת לב רבה. אחר-הצהריים אבקר במרכז השלום של קרן האפיפיור יוחנן פאולוס השני. זהו מרכז שיקר ללבי, גם מן ההיבט הגיאוגרפי והתרבותי, וכן אבקר במוסד המיוחד "ילדי האלוהים". יש צורך חיוני להחזיר תנאים כלכליים בסיסיים ולהשקיע בחינוך הדור הצעיר כדי להשיב לאיתנה את פלסטין. הדבר נכון על אחת כמה וכמה לנוכח הידיעה שהיכולת לבקש שלום לירושלים עוברת בעקרונות שאתם, בראש ובראשונה אתה, אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה,

אדוני ראש האופוזיציה, כולכם הזכרתם. אני רוצה לגעת גם בנקודה שיש לגביה בינינו דעות והערכות שונות, זה קרה גם בעבר וזה קורה גם כיום לגבי השאלה האיראנית. אני מבין את חששותיכם. אתמול הקשבתי לדבריו של ראש הממשלה שלכם. הוא הדגיש בפני את ההיבטים הפרובלמטיים ביותר של ההסכם הזה. עשה זאת גם ראש האופוזיציה, ועשה זאת גם הנשיא ריבלין, כאשר פגשתי אותו. יחד עם ארצות-הברית אנחנו סבורים שההסכם הזה יכול להיות פשרה שתועיל להפחית את האי-יציבות באזור, אבל אנחנו מוכנים לבדוק יום-יום, רגע אחרי רגע, את היישום שלו. אנחנו יכולים להתווכח, ואולי לא להסכים, על עצם הפשרה, על איראן, אבל אני רוצה להיות ברור מאוד: לעולם לא תוכל להיות פשרה בנוגע לעתידה של מדינת ישראל. אנחנו לא עושים זאת כמחווה של כבוד או נדיבות. הרשו לי להיות ברור וכמעט ברוטלי, באופן גלוי עלי לומר: הביטחון שלכם הוא גם הביטחון שלנו. (מחיאות כפיים) ידידי חברי הכנסת, אנחנו חולקים שורשים וערכים. אנחנו יודעים זאת, כבר אמרנו זאת, אבל אנחנו חולקים משהו גדול עוד יותר מן הערכים והשורשים. אני חושב שאנחנו חולקים אותו גורל, ואיש אינו יכול לשכוח זאת, אפילו לא לרגע. בניו של אברהם צריכים לבקש שלום לירושלים, מפני ששלום לירושלים פירושו שלום לעולם כולו. כשכתבתי את הנאום הזה חזרתי לקרוא את בראשית,

ג'נזי באיטלקית. אני התרשמתי מאוד ממה שמסופר בבראשית י"ד, פסוקים י"ג עד ט"ז, כאשר פליט שברח מן המלחמה בין מלכי הארץ מודיע לאברהם על חטיפת לוט. שני דברים מרשימים אותי בדבר הזה: אברהם מנצח במלחמה הזאת חרף המספר הקטן של חייליו, חרף חיסרון על הנייר, ואברהם בפעם הראשונה והיחידה בתורה נקרא "אברם העברי". הרבנים אומרים לנו שאברהם נקרא "העברי" מפני שרק הוא הפגין את האומץ לעבור,

הוא הנביא שבבחירה להיות לבד עבר, עבר לעולם אחר, ואנחנו זקוקים ליכולת לראות מעבר. אנחנו צריכים שבניו של אברהם יקיימו שלום בר-קיימא. אנחנו צריכים שכל אחד מאתנו ימלא את תפקידו במאמץ הזה. אדוני היושב-ראש, סיפרתי לך ולחברי הכנסת הזאת על ההתרגשות שלי, האישית,

התקרבתי לירושלים. זוהי התרגשות כשאני מגיע לשיאה של העלייה לרגל החילונית שלי. אני רוצה לספר לכם על ההתרגשות של נקודת המוצא של העלייה לרגל שלי.

אזרחי העולם, כולנו קשורים עמוקות לשורשים שלנו. גם משום כך הרשה לי, אדוני היושב-ראש, לכבד כאן את יושב-ראש הקהילות היהודיות באיטליה, העורך-דין רנצו גטניה, שנמצא כאן. הוא מכבד אותנו בנוכחותו. (מחיאות כפיים) אני בא מן העיר האצילית פירנצה. אני מודה לכם על כך שהזכרתם אותה בדבריכם. בעיר האצילית פירנצה סמלים רבים מזכירים את הידידות שלנו. בית-כנסת יפהפה. אני הייתי גאה מאוד, ואני זוכר שכאשר נבחרתי לתפקידי, בית-הכנסת הואר על-ידי הרב הראשי של פירנצה באור יקרות. בעבר, כאשר צפינו על פירנצה מגבוה, לא ראינו אותו, וכעת בית-הכנסת מואר. אני חושב גם על סיפורים רבים שראיתי כאן, גם בהתהלכי בתהום ובאור ש"ביד ושם". אני חושב על אותם אנשים שאיבדו את חייהם, שנרצחו בשואה. אני חושב על חבר שלי, שחי כיום באיטליה, ואשר שרד את השואה, שרד את אושוויץ. בן פירנצה, איש שהחליט, כאשר עדיין יכול היה לעשות זאת, ללוות דורות שלמים של תלמידים לאושוויץ, יחד עם המינהלה. שמו נדוף יאנו, ואני רוצה לומר את שמו במליאה הזאת, נדוף יאנו, אשר נסע אתנו כל פעם לאושוויץ, אמר לי שוב ושוב: מתאו, בשבילי זה סבל, מפני שעל פסי הרכבת האלה ראיתי בפעם האחרונה את עיניה התכולות של אמי, אבל אני עושה זאת, אני חי מחדש את הכאב הזה, כי אני חושב שלמען הדורות הבאים צריך, חובה, חובה עלינו לזכור ולחיות את החיים במלואם. כמה סיפורים יוצאי דופן. אני חושב על אותן נזירות קתוליות שהצילו לא רק את משפחת פצ'יפיצ'י, הצילו גם את האמונה של אותם ילדים. במנזר בפירנצה היה נהוג להתקרב בערב, ולנשק את הצלב שעל צווארן של הנזירות. כאשר באו שני ילדים יהודים שהוסתרו במנזר, כדי שהאחרים לא יראו שהם יהודים היו הנזירות אומרות להם: תתקרבו. אבל מתוך כבוד לאמונתם הן היו שמות שתי אצבעות על הצלב כדי שהם לא ינשקו את הצלב וכדי שישמרו את זהותם. ויפה כל כך לחשוב על כך שאחד מאותם ילדים הפך ליושב-ראש הקהילה היהודית ברומא וחי היום, לא רק בנושאו את חייו אלא גם בנושאו את אמונתו. ואני חושב שוב על העיר שלי. גם אתלטים דגולים. איזה כבוד היה כאשר "יד ושם" הכיר בג'ינו ברטלי, אלוף הרכיבה על אופניים, מנצח שני "טור דה פראנס", כחסיד אומות העולם, מפני שהוא עסק בהצלת חיים של אחים שהוא אפילו לא הכיר. (מחיאות כפיים) אתם יודעים שבכל עיר איטלקית יש סיפורים כאלה. אף-על-פי-כן אני רוצה לחזור בסיום דברי אל התרבות ואל היופי. יש יופי ללא סוף במעשיהם של אנשים שהצילו חיים. אבל יש יופי נוסף, שבעיר שלי מתבטא ברמת התרבות. יש סמלים: מוזיאון ה"אופיצי", המונומנטים, הכנסיות, בית-הכנסת, אבל יש סמל אחד של פירנצה בעולם: "דוד" של מיכלאנג'לו, יצירת המופת האבסולוטית של מיכלאנג'לו.

מתוך האבן, היופי, מיכלאנג'לו היה אומר, שיצא מתוך האבן רק מפני שהוא סילק את האבן המיותרת שהייתה סביבו. אני אוהב לחשוב על דוד, על הסמל שהוא מייצג, בתרבותכם, שהיא התרבות שלנו, ואני אוהב לחשוב שכמו דוד כל אחד ואחד מאתנו נקרא לחיות חיים של קושי, של אתגרים, אבל נקרא לחיות חיים שבהם אפשר להיות נושאי ערכים מן העבר אל העתיד. אנחנו, העם האיטלקי, הממשלה האיטלקית, מתבוננים בחיבה, בתודה ובהערכה אליכם, ואנחנו אומרים לכם גם, בראש מורם, שגם אם במקרים מסוימים איננו מסכימים על כל דבר, יש לנו אותה דעה בדבר עקרוני אחד: הגורל שלכם הוא הגורל שלנו, הביטחון שלכם הוא הביטחון שלנו. יחד נבנה עולם טוב יותר, צודק יותר ושוויוני יותר. תודה לכם. (מחיאות כפיים) נא

אני מודה מאוד לראש ממשלת איטליה, אורחנו, מר מתאו רנצי. אני נועל את הישיבה המיוחדת לכבודו. אין הפסקה. אנחנו מייד ממשיכים בסדר-היום העמוס שלנו. אבקש מחברי הכנסת, השרים והקהל לקום, לכבד את האורח ביציאתו. מכובדי ראש ממשלת איטליה, הוד מעלתו מתאו רנצי, ויושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת ראש ממשלת איטליה

אנחנו ממשיכים בשאילתה שעצרנו. אני מזמינה את שר הכלכלה חבר הכנסת דרעי. אני כבר לא רואה אותו. חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, בבקשה. חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, אני מבקשת לחזור לדוכן. הייתה לנו שאלה נוספת בשאילתה, של חבר הכנסת חיים ילין. להזכירכם, הנושא: קריסה ברישום למעונות-יום. כבוד היושבת-ראש, שומעים? כבוד השר. עוד חצי דקה, חבר הכנסת חיים ילין.

אני, אני אחכה שכולם ילכו. ניתן לחברי הכנסת, זה בסדר. אני הייתי אומרת: אני מבקשת, מחכה עד שהם יחזרו למקומם.

טוב. מי שמעוניין לצאת, נא לעשות את זה יותר מהר.

הם לקחו מהנאום,

את האוכל האיטלקי, אז כולם הולכים לאכול עכשיו.

מי שמעוניין לחזור, אני מבקשת לחזור למקומכם.

חבר הכנסת ילין, אתה יכול להמשיך,

בשאלתך. אני אהיה מאוד תכליתי. הנושא של מעונות-יום, אני רוצה לחלק אותו לשלושה חלקים. נושא ההרשמה, שזה כבר לא רק השנה האחרונה, הוא כמעט בלתי נסבל. הנושא השני הוא הסמל הזמני. נאמר פה על-ידי איציק שמולי: כשבונים מעון-יום, אין לו סמל,

ולכן ההורים לא זכאים לקבל את ההנחה ולא מסוגלים להירשם. השיטה שהייתה קיימת היא של סמל זמני,

ולכן ההורים יכולים להימצא במצב ששנה שלמה הם מממנים.

באופן אישי, כראש המועצה האזורית אשכול, מימנתי שלושה חודשים את ההורים, כי אנשים קשי-יום לא מסוגלים לעשות זאת. הנושא השלישי, שבו אני חושב, כבוד השר, אני פותח פה את המניפה. גם השתתפתי ברשות החינוך שרוצים לפתוח, אין ספק שבסוף צריך לשים את האגו בצד, ואני מאוד מכבד אותך, ואתה מכיר את הצרכים האמיתיים: אני חושב שמעונות-היום צריכים לעבור למשרד החינוך ולהקים, כולנו ביחד, את רשות החינוך, להסתכל על הילדים בהיבט חינוכי, ולא רק שמרטפון של ההורים והאימהות שיוצאות לעבודה.

תודה רבה לחבר הכנסת ילין. שאלה נוספת, חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה, אדוני. ולאחר השאלה ניתן לשר זכות להשיב. כבוד השר, קודם כול זה מרגש לדבר אחרי הנאום המרשים כל כך של ראש ממשלת איטליה. אני רציתי לדבר על קווי עימות ובעיקר על עיר אחת, שהיא בעיני כמו סמל: קריית-שמונה. האימהות בקריית-שמונה היו שולחות את הילדים שלהן למעונות, וקריית-שמונה הייתה מוכרת בתור יישוב קו עימות. ומכיוון שכבר "יותר מדי" זמן לא ירו שם, חס וחלילה, אז העלו להם את העלות לילד עד גיל שלוש במעון מ-660 שקל, זה היה הסבסוד, ל-2,200 שקל לילד. מה שקרה שם בשנתיים האחרונות הוא שיותר ממחצית הילדים יצאו מהמעון, כי לאימא בקריית-שמונה,

שיש לה שני ילדים קטנים, זה פחות או יותר 4,400 שקל לחודש, והמשכורת הממוצעת, ואלה אימהות מדהימות, נהדרות, היא 5,000, אולי 5,500. ואני רוצה, ביקשתי ממשרד הכלכלה, כבר הבאנו 60 אימהות לפני שנה ולפני חצי שנה, אני רוצה שמשרד הכלכלה, לפני שהוא יעשה את כל סדרי העדיפויות למדינת ישראל, יעשה עזרה ראשונה בכמה מהמקומות, שהם אולי לא קו עימות ביטחוני אבל הם קו עימות חברתי.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. בבקשה, כבוד השר. אדוני השר, סיימנו עם שאלות. עכשיו יש לנו רק תשובה.

גברתי היושבת-ראש, אני מקווה שאני אזכור את כל מה שהיה לפני כן. הנאום, באמת, אני חייב לומר, מאוד מרגש לראות את ראש ממשלת איטליה, עם כל ההיסטוריה שיש לנו עם איטליה. ראש ממשלה צעיר, נמרץ, מוכשר. הייתי מאחל שכל הבית הזה גם כן ידבר בסגנון כזה. באמת, נאום כל כך, חסיד אומות העולם, פשוטו כמשמעו. באמת, תענוג לשמוע אותו. אדוני השר,

בוא עכשיו לא, אני ציינתי את זה, נעזוב את זה עכשיו. עכשיו אני רוצה לעסוק בנושא המעונות. אני אנסה להתרכז, ואם אני אשכח, שיזכירו לי. נתחיל מהסוף. חבר הכנסת אראל מרגלית, אני לא מכיר את המקרה של קריית-שמונה. היות שאני מכיר אותך, שאתה מעלה נושאים לא רק בשביל הכותרת אלא בשביל לפתור אותם, אנא תדאג שישלחו למשרדי את הנושא הזה, ואני אדאג גם לטפל וגם לתת לך תשובה מסודרת.

2. חבר הכנסת שמולי העלה,

שלושה נושאים, אם אני זוכר:

הרטרואקטיבי,

בניית מעונות-יום על-ידי ארגונים, וזהו? שניים. שני דברים, אוקיי. בנושא הרטרואקטיביות, אני חושב שהבקשה מוצדקת. בחודשיים האחרונים אני טיפלתי בזה כמה פעמים. יש בזה היגיון שאם יש לך מעון, ואתה בהליכי רישום, ורק בגלל ביורוקרטיה כזו או אחרת או בגלל הליכים זה לקח זמן, ויש לך אותו מספר ילדים ואישרו לך, אז אין שום סיבה. אני למעשה כבר הנחיתי, אישרתי את זה, הוריתי לעשות את זה, אבל אמרו לי שיש עיכוב משפטי כלשהו של לשכת היועץ, ובודקים את זה אתם ביחד.

כן, כן. אז אני מקווה שהעניין הזה, אני ממשיך לעקוב אחרי זה, כיוון שיש בזה היגיון. גם הנושא השני שהעלית נפגשתי עם כל הארגונים של מעונות-היום: ויצו,

"נאות מרגלית",

והם העלו את הטענה הזאת,

נכון, שינו את הנוהל, ויש בזה יתרון גדול: הרשויות המקומיות בונות מהר, מתכננות קרקע. אבל זה לא סותר את זה שגם הארגונים יכולים לבנות. גם בזה הנחיתי. אני מקווה שבעזרת השם, אנחנו אמורים בימים אלה ממש להוציא את ההודעות על כ-200 מיליון שקל שכבר הגישו לפי הנוהל הישן, אני מקווה שבסבב החדש של 2015 ו-2016 אנחנו גם ניתן אפשרות, אני חושב שיש בזה היגיון. חוץ מזה שהארגונים עשו את זה כל הזמן, הם גם מביאים תרומות, מביאים מצ'ינג, וחבל לוותר על הדברים הללו. אלה שני הנושאים של חבר הכנסת שמולי. היה הנושא השלישי, וזה המצוקה המיוחדת באזור באר-שבע. לצערי, אתה צודק.

600 ומשהו ילדים בסך הכול, ובבאר-שבע זה 300 ומשהו.

המצוקה הזאת נמצאת, נכון שלאזור הדרום יש הרגישות שלו. לצערי, יש לנו כ-300,000 בקשות. המעונות שמסובסדים על-ידינו, אנחנו בסוף מאשרים כ-90,000,

בגלל המצוקה התקציבית, בגלל הקריטריונים ובגלל העומס הגדול, שחסרים מעונות-יום. לכן אנחנו בהליך של בינוי מואץ מאוד. יש באמת בעיה, לא רק באזור הדרום, באזור המרכז, באזור ירושלים ובאזורים היותר-גדולים, יותר צפופי אוכלוסייה, הבעיה היא הרבה יותר קשה, לצערי הרב. משפחות שלמות, אימהות שרוצות לצאת לעבודה, מקשה עליהן מאוד העניין שאין מספיק מעונות ולא מקבלים אותן. לכן אני חוזר לנושא של חבר הכנסת מקלב, בנושא של, 60 שנה תבדוק את זה מחדש. זה נטו לציבור. אני עונה ביחד, גם על מה שאמר חבר הכנסת ילין, בנושא של ההרשמה. זה צוואר הבקבוק הגדול שיש לנו במשרד, לצערי הרב. אני חושב שאין עוד תקדים בשום משרד, בשום מערכת חינוך או בכלל בשירות לציבור שרושמים כ-110,000 איש, משפחות, דרך הטלפון, דרך מוקד טלפוני. יש בזה אולי ברכה, שאנחנו נותנים פרנסה לכ-200 עובדים ועובדות בטבריה במוקד הזה, במיקור חוץ, אבל זה יוצר פקק גדול מאוד. נכון שיש אפשרות דרך האינטרנט, אבל להבדיל למשל מרישום לגני-ילדים, שאתה רק רושם, פה אתה גם צריך להראות זכאות. אתה צריך לשלוח טפסים ותלושי שכר, ולא הכול מגיע דרך הפקס, ולא לכולם יש פקס, ולא כולם יודעים להשתמש. ויש כל הזמן, לצערי הרב, אני הצעתי איזו הצעה לקצר תהליכים, וזה אולי מתאים למה שאמר חבר הכנסת מקלב.

אם יש מעונות-יום, ואני מעלה את זה לדיון באמת כדי להציף את זה, אני חושב שזה רעיון נכון, הרי אנחנו מתקצבים, אנחנו עובדים מול ארגונים של מעונות-יום, או אפילו לפי אנשים שיש להם מעונות-יום. אבל יש מנהל למעון, אם דרך הארגון או מנהל למעון. אז למה הרישום, לא רק הקבלה, למה גם הרישום לא ייעשה כך? אנחנו נפרסם קריטריונים, נודיע באופן ברור מי זכאי ומי לא זכאי, ומנהלי המעונות יעשו את הרישום הזה ויגישו תצהיר עם עורך-דין שכל הנתונים אמיתיים, ומשרד הכלכלה יעשה ביקורת. הדבר הזה, הרישום, עולה 25 מיליון שקל,

במקום זה אני אתן את הכסף הזה לארגונים, למעונות, דמי ניהול. הם יעשו.

לצערי הרב, וגם חלק מהמשרד שלנו לא מקבלים את זה. הם לא מאמינים, הם מפחדים מרמאויות, הם מפחדים שלא יהיה, אדוני השר,

זה מה שאני טוען. באוניברסיטאות, מי עושה רישום? בישיבות, מי עושה רישום? בגלל זה אפשר לעשות ביקורות פתע. ואני אמרתי, אם אני תופס מעון-יום אחד ששיקר או נתן נתונים לא נכונים עם הצהרה של עורך-דין, יש הליך פלילי, וגם אני אבטל לו את הסמל למען ילמדו וייראו. זה הרבה יותר קל.

שמעתי שהרבה הורים התייאשו ולא,

אני מתכונן להיאבק על זה. לא רציתי לעצור עכשיו את פתיחת שנת הלימודים, ולכן לא נאבקתי על זה, אבל אני מקווה שבשנה הבאה אצליח. בושה למדינה.

אני קודם כול בעד גישה שצריך להאמין לאנשים, עם כל הכבוד,

בדיוק. אנחנו לא בממלכה הטורקית. זאת הבעיה העיקרית. זה או זה או זה, לצערי הרב. אבל למרות זאת אני מתכונן להכניס חברה חיצונית שתיתן ייעוץ וארגון בתוך המוקד שם בטבריה כדי לשפר את השירות, לקצר הליכים.

לגופו של עניין, חבר הכנסת מקלב, האמת שהתקלת אותי,

אף אחד לא הביא לידיעתי את השינוי בתקנה השנה. אני מבין שזה נעשה עוד לפני זמני, הדבר הזה. אני לא הייתי מעודכן בזה. ועדות קבלה עם רואה-חשבון, ובכלל ועדות קבלה אזוריות ומחוזיות, אני צריך לבדוק באמת למה. אני לא יודע אם אפשר לעצור את זה עכשיו מייד, או לתקן את זה לקראת השנה הבאה, כיוון שכבר סיימנו פחות או יותר את הרישום, אבל אני מבין את הטענה הזאת, למה לשנות דבר שהלך כל השנים, בפרט שאתה אומר שזה יוצר עיכוב חמור מאוד בתשובות. אני מודה לכולם על ההערות ועל ההארות. אני אקח את זה לתשומת לבי. מה שאפשר לתקן אני אשתדל, כיוון שזה השירות,

המינימלי שהמדינה יכולה לתת לאזרחיה, לאימהות העובדות ולמשפחות העובדות. לגבי משרד החינוך, אדוני, אני לא בורח מהדבר הזה. אין לי בעיה, תשמע, מי שמכיר אותי יודע. כמו שאני הבאתי לכם לכנסת הצעת חוק, מי שהיה בוועדת הכספים, להקים רשות לחדשנות של המדען הראשי. אני לא חושב שזה מצוי במחוזותינו ששר מוותר על סיירת המטכ"ל שלו והופך אותה לתאגיד חיצוני. עשיתי את זה כיוון שהאמנתי והגעתי למסקנה שזאת הדרך הנכונה היום להתמודד מול מדינות העולם בתחרות של הטכנולוגיה, של ההיי-טק. אין מה לעשות, יש לנו עוד יומיים לעצב את החוק, תעשו. אדרבה, זה התפקיד שלכם. אבל זה הכיוון. כולם מברכים על הכיוון. יש הערות כאן ושם, נקבל אותן, אבל זה הכיוון וצריך ללכת אתו. אותו דבר, תאמין לי, חבר הכנסת ילין, אם הייתי משוכנע במאה אחוז שטובת עם ישראל, טובת האזרחים, טובת האימהות, טובת הילדים, להעביר אותם למשרד החינוך,

הייתי עושה את זה בשמחה ובלי שום צער. רק אני יודע, מתי אני כן מוכן לשקול לעשות את הדבר הזה? כשאני אדע שיש מספיק מעונות-יום במדינת ישראל, כשאני אדע שבאמת דאגנו לתקציב של הסבסוד, דאגנו לתקציב של זה, אלא מה? יש עכשיו שיקולים של חינוך: האם יש מספיק תכנים חינוכיים? האם המטפלות הן מספיק מקצועיות? אז אני מסכים אתך. בוא ניקח דוגמה, למשל, של הצהרונים, שזה דבר יפה מאוד. יש חלק במשרד החינוך וחלק במשרד הכלכלה. אני מציע לך לבדוק מה אומרים הצהרונים או הארגונים שמנהלים את הצהרונים, איך יש לחץ של כולם לחזור למשרד הכלכלה.

כי עם כל הכבוד, משרד החינוך הוא מערכת גדולה מאוד. אם אתה וחבריך בכנסת תצליחו להעביר הצעת חוק שחוק חינוך חינם חובה יתחיל מגיל שלושה חודשים, אז יש באמת הצדקה.

ההצעה.

כשנגיע לשם, אני אצביע אתך בכול, בבקשה. אבל אם, דקה. למה הגענו, Mais qu'est ce qui se passe, un peu de patience. כבוד השר, שלא יסיטו אותך מהנושא, אני אומר, לצערי, היום אין חוק חינוך חינם בגילים האלה, ואני לא רואה, לצערי הרב, אני חייב להיות מציאותי עם תקציב המדינה, שבשנים הקרובות זה כן יהיה. להעביר את זה למשרד החינוך, בכלים הללו, שחסרים מעונות-יום, חסר תקצוב,

אני חושב שזה חוסר אחריות להוציא את זה, תאמין לי, 90% מהתלונות שאני מקבל בלשכה שלנו, הלשכה לפניות הציבור,

אז אתה מבין שהחשק הכי גדול שלי הוא להעביר את זה הלאה למישהו אחר שישבור, אבל לי יש אחריות.

אלו האוכלוסיות שאנחנו צריכים לעזור להן הכי הרבה.

יש אנשים שצריך, לא שומע. אולי צריך להוציא אנשים, גם זה ייעשה. תאמין לי, חבר הכנסת מקלב, אני אומר לכם את האמת, באתי למשרדים שלי בלי אנשים.

השארתי את המנכ"ל. אני חושב שאני אולי השר היחידי שהשאיר את המנכ"ל במשרד הכלכלה וגם את המנכ"לית במשרד לפיתוח הנגב והגליל. אם יש אנשים טובים, אני עובד ביחד אתם, אני מחפש את טובת העניין. אבל אם אני מגיע, ולצערי, חלק אני כבר רואה שאין ברירה, שחוץ מהבעיות המבניות יש גם בעיה של אנושיות של ניהול,

אין מה לעשות. אבל אני מקווה שבעזרת השם נפתור את הבעיות.

תודה רבה לשר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. בכך תם פרק השאילתות. אנחנו עוברים להצעות חוק לדיון מוקדם. הצעת החוק הראשונה היא הצעת חוק כלי הירייה (תיקון, כניסה למטווחים), התשע"ה 2015. חברת הכנסת ענת ברקו, אנחנו מבקשים ממך להציג לנו את החוק. ישיב על ההצעה השר לביטחון פנים גלעד ארדן, אז בינתיים תדאגו שהוא יגיע.

אוקיי, שרת המשפטים. בבקשה, גברתי, את יכולה, יש לך דקה. גברתי היושבת-ראש, תודה, כבוד השרה, כנסת נכבדה, החוק הזה נולד כצורך עצום לשמור על הביטחון של כולנו. עד כה היה נהוג להשתמש במטווחים גם לאימונים של גורמים עברייניים, גורמים טרוריסטיים, חולי נפש, וגם אפילו ילדים קטנים שהגיעו וטיווחו במטווחים. כמובן, לא הייתה מגבלת גיל, לא היה צורך להציג רישיון. היו שני מקרים, ב-2008 ו-2013, של אנשים שהתאבדו במטווח. היו מקרים של גורמים עברייניים שהשתמשו בנשק במטווח, והדבר סייע להם בבניית אליבי לביצוע פשע לאחר מכן. מובן שהתייחסות לירי ספורטיבי היא נפרדת. גם תיירים יורשו לבצע ירי, גם כן במגבלות מסוימות. ברור לנו שהחוק הזה יגביר את הביטחון, לא יאפשר אימונים של גורמים מהסוג שפירטתי, שאנחנו מקנים להם את היכולת אחר כך להרוג בנו או לבצע פשע נגד אזרחי ישראל. יש כאן איזון ברור בין החופש לירות ולבצע ירי במטווח של אנשים שצריכים להתאמן ויש להם רישיון, ויש הגורמים השליליים הללו, שלהם אנחנו לא נאפשר לעשות את הדברים הללו, ונשמור על שלום הציבור. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. ההצעה קיבלה פטור מחובת ההנחה. אני מבקשת משרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המונחת בפניכם, של חברת הכנסת ענת ברקו, מבקשת לתקן את חוק כלי הירייה. סעיף 7ב לחוק

כי מי שנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע שהוצאו על-ידי הרשות המוסמכת. מכוח סעיף זה הותקנו על-ידי האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים הוראות הקבע של הרשות המוסמכת למטווח קליעה,

בין היתר, כי ככלל, ירי במטווח קליעה ייעשה על-ידי מישהו בעל רישיון או הרשאה לכלי ירייה. כמו כן קובעות ההוראות כי גם מי שאינו בעל רישיון לכלי ירייה, לרבות תיירים או זרים, יכולים לירות במטווח, אולם רק בכלי ירייה מסוימים. במסגרת הוראות הקבע קיים גם מענה לירי תושבים זרים בתיאום מראש בתחומים שונים עם התאחדות הקליעה, משרד הביטחון ומשרד החוץ. הצעת החוק מבקשת להטיל אחריות על מנהל המטווח למנוע כניסה של מי שקיים לגביו חשש ממשי כי הירי שיתבצע על-ידו במטווח נועד לצורך ביצוע עבירה או לצורך אימון לשם ביצוע עבירה.

הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה ראשית את הוראות הקבע הנוגעות לכניסה לירי במטווח קליעה למי שאין ברשותו רישיון, לרבות ירי של תיירים או תושבים זרים. ועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום ראשון האחרון החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף להתחייבות חברת הכנסת ברקו שסעיף 2 להצעת החוק, שעניינו הטלת אחריות על מנהל מטווח למנוע כניסתו של מי שקיים לגביו חשש ממשי כי הירי במטווח נועד לצורך ביצוע עבירה או לצורך אימון לביצוע עבירה, יימחק. חברת הכנסת ברקו, את מסכימה? כן. אוקיי. אבקש שהצעת החוק לא תקודם בוועדת הכנסת עד להגשת הצעת חוק ממשלתית וכי הצעת החוק תקודם בהסכמה עם המשרד לביטחון פנים. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בהתאם לתנאים האלה. תודה.

רבותי, אנחנו כרגע שמענו, יש התנגדות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, שרת המשפטים, אני אשמח מאוד אם תקשיבי למה שיש לי לומר,

המציעה, חברת הכנסת ענת ברקו. לא שחלילה וחס אני חושבת שאתם עושים טעות, אבל אני כן רוצה להסב את תשומת לבכם להצעת חוק שהעברנו בכנסת הקודמת, וזו הצעת חוק משמעותית מאוד, בעיני לפחות. אני קוראת לה הצעת חוק על שם אלן פרידזון. הוא היה נער בסיכון, שהיו לו עבירות שלא היו עבירות בגוף ובנפש. אבל אותו נער עבר תהליך שיקום, ואותו נער התגייס, נלחם להתגייס כדי להגן על המדינה. התגייס, עבר שיקום, התגייס לצנחנים, הפך להיות מחייל מצטיין למפקד מצטיין ב-101. השתחרר מהצבא, רצה לעבוד באבטחה. אותו אחד, אלן, זיכרונו לברכה, גם היה מתנדב בפרויקט "אחריי!" לגיוס ילדים לשירות משמעותי. אפילו אותם ילדים בסיכון. והפלא ופלא, כאשר הוא רצה לעבוד בתחום האבטחה ולהמשיך במסלול של ביטחון וכדומה, האופציה הזו הייתה סגורה בפניו. היא הייתה סגורה בפניו בגלל אותם תיקים שבהיותו נער נפתחו לו, כאשר היה נער בסיכון. אני מבקשת מכם שבהצעת החוק הזו לא נבטל את התיקון שעשינו. כי נער שהיה בשיקום והשתקם היה בסיכון והשתקם, ועשה שירות משמעותי כלוחם בצבא, לא ייפול עכשיו בין שני החוקים האלו. כי בעקבות אותו נער, נא לסיים. שהפך להיות לוחם בצבא, מפקד נערץ בצבא, גילינו שיש לא-מעט חיילים לוחמים שבהיותם נערים נפתח להם תיק במשטרה. אני רוצה לדעת האם אותם חיילים לוחמים יוכלו אחר כך לעסוק בתחומי האבטחה ולהחזיק נשק, או לא. אי-אפשר להעביר את החוק הזה בלי לתת את הדעת על התיקון שהעברנו בכנסת הקודמת, שנער שנפתח לו תיק פלילי ונסגר בטרם גיוסו לצבא ועשה שירות כלוחם, כי שם הוא מחזיק בכלי ירייה. נא לסיים, גברתי. לכן אני מבקשת את ההתייחסות. היה וזה לא פוגע, אני אתמוך. חברת הכנסת אורלי אבקסיס, זה יותר חמור. היה וזה פוגע באותם נערים שהשתקמו, אני אצביע נגד. תודה. זה יותר חמור. למה זה מחובר? זה יותר חמור מכיוון, תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ענת ברקו חוזרת לדוכן, רישום פלילי, לשנות את זה, חבר הכנסת מיקי לוי, אני הבנתי, אבל אני לא יכולה לתת לך רשות דיבור. אוקיי? תבחר במה שאתה מחליט להצביע. בבקשה.

בעצם, גם אם היה להם תיק פלילי.

כאחד שגם לא אמור להיות לו רישום פלילי. כי צריך לפעול בתוך הצבא, כשהוא לוחם, למען מחיקת ר"פ שיש לבחור מהסוג הזה. זו הגישה. החוק הזה בא למנוע מאנשים שיצאו מאברבנאל והלכו לירות במטווח,

מאנשים שהתאבדו בתוך המטווח, באותו

יש לו רישיון לשאת נשק, הוא בא למטווח, הוא צריך להציג את הרישיון, הוא צריך לבוא ולבקש רשות כדי לטווח, אבל מצד שני, אנשים שאין להם רישיון יכולים לטווח כאוות נפשם ולנצל את זה לאימונים לצורך ביצוע מעשים עברייניים ומעשים טרוריסטיים, שלא לדבר על הכנסת ילדים וסיכונם במהלך מטווח, ויש לי תמונות של ילדים קטנים שעומדים מאחורי מדריכי ירי, ומכוונים אותם למטרה, בנשק חי, בשימוש בתחמושת חיה. זו הכוונה. החוק הזה בא לשמור על שלום הציבור ועל שלומם של אותם אנשים שעלולים להיות קורבן של אותם אנשים שמתאמנים במטווחים מהסוג הזה. הוא לא בא לדבר על ירי, אנחנו החרגנו ירי ספורטיבי וצורך שבא מכוחות הביטחון. נא לסיים.

אני אודה לכם אם תתמכו בחוק חיוני זה למען שלום כולנו. תודה, גברתי היושבת-ראש.

אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת. אני מבקשת לשבת. אני מבקשת מכולם לשבת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק כלי הירייה (תיקון,

40 בעד, אחד נגד, אחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה ראשונה. אפשר להוסיף אותי?

עמר בר-לב מבקש להוסיף את שמו כמצביע בעד. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון. אני מזמינה את חבר הכנסת לנמק. להצעתו נצמדת הצעה של חבר הכנסת דב חנין. על ההצעה של חבר הכנסת גילאון תהיה הצבעה שמית, הגישו לנו 20 חתימות, נא להיערך בהתאם.

תודה רבה, גברתי היושבת בראש הישיבה, זה הזדמנות מרגשת במיוחד בשבילי, לא רק משום כך שאני בא לעזור לממשלת ישראל במקרה הזה, בדרך שהיא הבטיחה אותה, ולא רק משום כך שנמצאים פה שר החינוך וחברי הנכבדים, אלא משום שהנכד הבכור שלי נמצא פה, דין גילאון, שהוא אחד האוהדים השרופים של "הפועל קטמון", איש שאני מאוד מכבד. והאמת אני אגיד לך, כמעט כל מה שאני עושה זה בגלל דין והאחים ובני-הדודים שלו וכל החברים שלהם. אז הוא שם, והוא כבר מתחיל ללמוד את המקצוע לדעתי. ולעצם העניין, אמרו שאני מעלה את החוק הזה כדי להביך את ממשלת ישראל. אני מוכן להסכים לכך, גברתי. הרי זה חוק של ממשלת ישראל, זה חוק שהיה הבטחת בחירות אצל בנימין נתניהו, אצל אריה דרעי, אצל משה כחלון. כל מי שהתמודד בבחירות האחרונות הבטיח את זה כהבטחת בחירות, להוריד את המע"מ על מוצרי היסוד לאפס.

זהו חוק שהוא ברירת מחדל כמובן, כי צריך להוריד את המע"מ, שהוא מס רגולטורי, על כל מה שאנחנו רוצים לכוון. אני הייתי מוריד את המע"מ, לו היה הדבר בידי, על כל המוצרים שהם מוצרים בריאים, וזה מה שצריך להיות השלב הבא. אנחנו רוצים לעודד אותם באמצעות המס העקיף הזה, שהוא מס באמת רגולטורי והוא גם לא רגרסיבי, הוא פרוגרסיבי כאשר מטילים אותו על מוצרי יסוד. אנחנו יכולים לכוון את הצריכה במדינה. תעלו את המע"מ על ג'יפים 4X4, אני מכיר הרבה מאוד משפחות שנוסעות לסופר כדי לקנות קוטג' עם 4X4. למה הם צריכים את הדבר הזה כשזה לא באמת למטרות של עבודה?

מס ערך מוסף הוא כלי בידי המדינה כדי לכוון עניין. והיום יותר ממיליון עניים במדינת ישראל ממתינים למס הזה. אני יודע שהדמגוגים אומרים: אתם מורידים את המע"מ על מוצרי יסוד? זה שיש לו יותר כסף, יכול לצרוך הרבה יותר והוא ייהנה יותר מן ההנחה הזאת. גברתי, זה קש וגבבה. מדוע זה איננו נכון? משום שבואי נחשוב על סל הצריכה של משפחה עשירה במדינת ישראל, נגיד של בני-הדודים עופר. תמיד יש האחים עופר, בני-הדודים עופר, איך אומרים? הים הוא אותו יום והעופר הוא אותו עופר. כמה מוצרי יסוד יש בסל שלהם, גברתי? כמה לחם אחיד? כמה חלב? כמה שמן? נאדה, שום דבר. עכשיו, אלמלא כך או אלמלא צדקתי, אז לא היה קורה שגם ראש הממשלה לפני הבחירות הבטיח מע"מ אפס על מוצרי יסוד. זה היה חלק מן ההסכם הקואליציוני של ממשלת ישראל. אבל אצלנו, גברתי, אחד בפה ואחד במעשה.

אנחנו מדברים על מאחזי עיניים שאינם יכולים לדבר מילה אחת אמת מבלי להסמיק,

זאת המסקנה. ובסופו של דבר, אותם שקופים, אותם אנשים שאנחנו מדברים ברוממות גרוננו עליהם, בסופו של דבר נותרים האנשים השקופים, משום שבסופו של דבר המערכת הפוליטית צריכה לגלות אחריות ולעסוק בשאלה המרכזית של החלוקה של רשת הביטחון. תמיד יהיה עוני, בכל חברה. השאלה אם הוא יתחיל מרמה של 5,500 שקל או 2,200 שקל לנפש. זאת השאלה המרכזית, מה תהיה הצריכה, מה יהיו הוצאות הדיור. מדינה שלא מבינה שהיא צריכה לתת קורת גג, ביטחון, חינוך ובריאות לתושביה, כאילו איננה מקיימת שום כלל. ואנחנו מדינה שהולכת באופן עקבי להתפרקות מן האחריות, להפרטה מטורפת. אנחנו מקיימים כאן, גברתי, קפיטליזם בולשביקי, ואני אומר, הוא לא חזירי.

משום שבמקומות שאנחנו לא רוצים להפריט אותם בהפרטה המטורפת, אני אתן דוגמה, בהתנחלויות למשל, שם קיימת מדינת הרווחה לאללה ולעילא. הרבנות הראשית קיבלה את המונופול לפני שבוע על-ידי ועדת השרים לענייני חקיקה כדי להמשיך את הדבר הזה שהוא מנוגד לגמרי לתפיסה הקפיטליסטית המפריטה. אז על מה אנחנו מדברים ואנה אנחנו באים? תסתכלו על ועדת לוקר, שהקים אותה ראש הממשלה. הקימו ועדה, עוד לא שמעו מה המסקנות שלה,

הדיו עוד לא הספיק להתייבש, וכבר רצו מהר לספר לחבר'ה ולהשמיץ את התוכנית הזאת, מבלי להבין את תוכנה. אולי אחת הבעיות של הממשלה הזאת, גברתי, שהיא לא קוראת ממש עד הסוף את תוכן הדברים שעליה לקרוא, אלא ישר היא רצה לספר כמה שהם גרועים וכמה שהם יותר נלוזים. בוועדת לוקר, מקימים ועדה כזאת, ועדה רצינית, שבסופו של דבר מפרסמת מה שידענו מראש. הפרה הקדושה שנקראת "תקציב הביטחון" איננה קדושה כל כך, והתקציב הזה חייב להיות תקציב שקוף. לא הכול נראה לי שם, למשל, העניין של ההבדלה, הדיפרנציאליות, שאנחנו עושים בין אנשים שנפגעים בצבא איננו נכון, אבל יש הרבה דברים שהם נכונים. מה שמאכזב ביותר זה איך קרה, כתוצאה מהוועדה הזאת, שבסופו של דבר תקציב הביטחון עלה לעומת השנה הקודמת.

בהחלט בעיה, גברתי, שאנחנו צריכים לדבר ולחשוב עליה. ועדת לוקר היא מקרה אחד. אנחנו מדברים בעצם על מצב של התפרקות לא נכונה, שבתוכה הקומץ מקבל את השאור והשאור לא מקבל שום דבר. לכן המע"מ הזה, שהוא אחד הכלים שיש לכלכלה הזאת לעשות מקצת מן הצדק, מקצת מן האיזון, הוא דבר שיש להשתמש בו. עכשיו, אומרת הממשלה, אני לא יודע מה היו נימוקיה, אנחנו נשמע אותם, כנראה אצטרך להתמודד גם אתם אחרי, אנחנו דוחים, וביקשו ממני לדחות את ההצעה הזאת בשלושה חודשים.

הבטחתם אותה לפני חמישה או ארבעה חודשים, מתי היו הבחירות,

שלושה, ארבעה חודשים? הבטחתם אותה לציבור. בבקשה, אתם רוצים להשהות את העניין? בואו נצביע על ההצעה הטרומית, ברמה הטרומית, ואחרי זה נראה מה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הזה. אבל צריך לומר את הדברים, מה שנקרא, בשפת לבם. אי-אפשר מצד אחד לדבר ככה ומצד שני לעשות ככה. המטרה, אדוני סגן השר, שאני כבר רואה אותך, ואני מנסה לעזור לך איך להשיב לי, כי אני בטוח שאחרי זה תבוא ותגיד לי, ואני בטוח גם לפני זה, שאתה בהחלט היית מסכים אתי, אבל בגלל אילוצים קואליציוניים שאני לא מבין אותם, הרי כל המרכיבים בתוך הקואליציה בעד הדבר הזה,

מע"מ אפס היה תוכנית שלכם. ואני באתי לעזור, ואמרתי: לי יש חוק מוכן. כל שישה חודשים, כמו קאטו הזקן, אני מניח את החוק הזה להורדת המע"מ על מוצרי יסוד, להורדת המע"מ על תרופות, להורדת המע"מ על מה שהציבור מוכרח וחייב להשתמש בו. ואתם הרי הראשונים שתמכתם בעניין הזה. והנה, אתם מבקשים עכשיו להשהות את הדברים. מאיזו סיבה?

האם אתם בוחנים חוקים על-פי גופו של אדם או על-פי גופו של עניין? וההשהיה הזאת, מה המשמעות שלה בסופו של דבר? אז נכון, גברתי, שהעלות של הורדת המע"מ על מוצרי היסוד, עלותה מיליארד שקלים. אני יכול בתוך שלוש שניות להראות לך כמה מקורות טובים,

יכול להיות שהם מובלעים בתוך ועדת לוקר, אבל גם בתוך מערכת המסים לחברות ולמדרגות מס אחרות, שאפשר בהחלט לקחת מהם את המע"מ הבלתי-צודק הזה. כמו שעל פירות וירקות אין מס ערך מוסף, וזה כל כך נכון, כי זה גם נכון מבחינת דיאטת המזון שאנחנו רוצים לאפשר לאנשים, ככה על מוצרי יסוד בשלב הזה צריך להוריד את המע"מ, ואני לא אבין את הממשלה אם היא לא תסכים לדבר הזה. בסופו של עניין, מה שאני בא לומר כאן: תראו, הממשלה הזאת, עם כל הסמטוחה שסיבכה אותנו והולכת ומעמיקה את הקרע בינינו לבין ארצות-הברית, מה חשים האנשים האלה? אין הצלחה בשום מישור, בשום תחום, גברתי, שאפשר להעלות על הדעת.

בגרעין האיראני, אתם חושבים שתוכלו לעולם להפחיד בדחליל הזה את כל האנשים ושהם יגידו כן? אלה לא החיים המהותיים והאמיתיים לעומת הגרעין האיראני. אני רוצה להזכיר לכולכם שהבעיות המיידיות לא סובלות דיחוי. אני כמובן אבקש הצבעה שמית, ואני רוצה שכל אחד יתייצב מול האמת שלו, מול מה שהוא אמר לפני הבחירות ומה שהוא אומר עכשיו לאחר הבחירות. אני מאוד רוצה להודות לך, אדוני, גברתי, סליחה. זה הרגל מגונה, אגב. כן, אני כבר יודעת את זה. זה הרגל מגונה, אבל לא הייתה לי שום כוונה רעה. מקבלת. ודרישת שלום לנכד המקסים שלי, שהוא אחלה בן-אדם, שאני מאוד מכבד אותו. דרישת שלום גם מאתנו. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, נא להשלים. יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה לך,

סעדי הגיש גם הוא הצעת חוק, שמשלימה את הצעת החוק שלנו: לא רק מע"מ אפס על מוצרי יסוד, מע"מ אפס על מים, למשל. ואני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, להסביר למה העיקרון הזה כל כך חיוני. וחבר הכנסת עמיר פרץ, ותרופות.

תרופות מצילות חיים, בוודאי. ואני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, להסביר מדוע הדבר הזה כל כך חיוני, מדוע הדבר הזה כל כך חשוב, כל כך דחוף וכל כך מתבקש. דיברו כאן, וזה נכון, מס ערך מוסף הוא מס רגרסיבי, עניים ועשירים משלמים את אותו מס. המיליונר שקונה לחמנייה והאישה מהדיור הציבורי שפגשנו בבוקר, חבר הכנסת שמולי ואנוכי, שקונה לחמנייה משלמים את אותו סכום על הלחמנייה הזו. ולכן מס ערך מוסף הוא מס רגרסיבי, צריך לצמצם אותו, צריך לצמצם בו עד כמה שניתן. מס ערך מוסף הוא גם כלי שבאמצעותו אתה מונע ומצמצם ופוגע ביכולת של אנשים להשיג מוצרי מזון, להשיג תרופות, להשיג ספרים. ולכן אנחנו, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מקדמים שינוי בחוק הזה, שינוי במס העקיף הזה, כדי לומר שמוצרים בסיסיים, מים, תרופות חיוניות, ספרים, יהיו פטורים מתשלום מס ערך מוסף, יהיו פטורים מתשלום של מסים עקיפים. הדבר הזה חיוני, נכון ומתבקש מבחינה חברתית. אבל אני כבר מכיר גם את התשובות של משרד האוצר, אדוני סגן השר כהן, ואני יודע שמשרד האוצר בדרך כלל נוטה להסביר שלא נכון כלכלית לבצע דיפרנציאליות במס ערך מוסף. אני מקווה שלא זו התשובה שאנחנו נשמע היום, אני מקווה שכאן לפחות יחול שינוי. אבל אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, רשימת המדינות שבהן מס ערך מוסף הוא בשיעורים שונים על מוצרים שונים היא רשימה עצומה, וגם הממשלה הקודמת ניסתה לקדם כאן הצעת חוק של מס ערך מוסף בשיעור אפס על דירות מגורים. נא לסיים, חבר הכנסת חנין. אני מסיים.

ערך מוסף בשיעור אפס במוצרים מסוימים, את הוויכוח העקרוני הזה אנחנו סיימנו, והגיע הזמן לעבור מהעקרונות למעשה. הגיע הזמן לעבור להחלה בפועל של פטור ממס ערך מוסף על מוצרי מזון בסיסיים, וכן, להתקדם למים, לתרופות בסיסיות וגם לספרים.

תודה, חבר הכנסת חנין. סגן השר איציק כהן, אנחנו עוברים להצבעה או שאתה רוצה לעלות? זה לא חלק מקמפיין הבחירות של ש"ס? בדיוק, רציתי לומר שלדעתי זה נמצא במצע של ש"ס. סגן השר, אולי תסביר באמת למצביעי ש"ס איך אתה יכול להתנגד לחוק הזה, או שתפתיע אותנו באמת. הוא תומך.

במקומך הייתי שומר עשר דקות על שתיקה. שתיקת מחאה, חבר הכנסת רוזנטל. עדיף, לדעתי. הצעות החוק של החברים דב חנין ואילן גילאון, שדנות בשיעור מע"מ אפס על מוצרי מזון בסיסיים, זו הצעה שלמעשה חוזרת על עצמה בכמה ורסיות, בכמה כנסות, וכמו שאמר אילן, במרחקים,

של חצי שנה כל פעם. אבל בכנסת העשרים יש איזה חידוש, מכיוון שתנועת ש"ס והיושב-ראש שלה, שהוא גם שר הכלכלה, הרב אריה דרעי, הכניס את זה לתוך ההסכם הקואליציוני. אז אתה בעד החוק?

אם אתם רוצים את הקרדיט, אני מוחק, חבר הכנסת גילאון מוותר על הקרדיט. אילן, אילן, גם אני. גם חבר הכנסת חנין. מוותרים, השם שלנו לא יוזכר.

הפוך הפוך הפוך. הקרדיט שלך הוא כזה גדול, שאתה יכול לוותר כמה שאתה רוצה, אבל יהיה לך קרדיט ענק. אבל מה לעשות, גם בקמפיין הבחירות של ש"ס היו עוד אחרים שחשבו כמו שאתם חושבים: מע"מ בשיעור אפס על מוצרי יסוד. על כל פנים, רק לצורך הידיעה, למי שלא יודע, חוק מס ערך מוסף קובע, בין היתר, את רשימת המוצרים, סגן השר, ברגע שאתה חוזר לדפים אתה לא מדבר מהנשמה שלך. מהנשמה שלך תגיד מדוע אתה לא תומך. איך אתה יכול להתנגד לזה? על כל פנים, אנחנו מתנגדים לזה מסיבה פשוטה. מכיוון ששר האוצר, מר משה כחלון, ושר הכלכלה, הרב אריה דרעי, החליטו שהם מטפלים טיפול שורש בבעיית יוקר המחיה, והם רוצים לעשות עבודה הרבה יותר יסודית, הרבה יותר מעמיקה, להביא פתרונות, לאמץ פתרונות יעילים שיטפלו בשורש הבעיה. אשר על כן, אם היית שומע בקואליציה הקודמת כזאת תשובה היית מתחרפן מתשובה כזאת, אדוני סגן השר, אתמול לימדת אותי כמה זה חשוב לשים רגל בדלת, כמה זה חשוב להיות פרגמטי בפוליטיקה. מה, באמת. מה, אתם תביאו לפה עכשיו, מרחיקת לכת? חברת הכנסת לנדבר. חברת הכנסת רוזין, את רוצה להוסיף עוד משהו? עכשיו תוציא אותה החוצה? לא. למה להוציא אותה? חברת כנסת טובה וחשובה. למה להוציא? במיוחד כשהיא אומרת דברי טעם, אין מה להוציא. גם חברת הכנסת לנדבר, חברת כנסת ותיקה, אומרת דברי טעם, כדאי שתקשיב לה, אדוני סגן השר. שרה. שרה לשעבר.

פנים, כפי שציינתי, הטיפול בבעיית יוקר המחיה אמור להיות דרך אימוץ פתרונות יעילים שיטפלו בשורש הבעיה. אני חוזר ואומר ששר האוצר משה כחלון ושר הכלכלה הרב אריה דרעי, במטרה ליישם את ההסכם הקואליציוני,

לא החליטו, הקימו בימים האחרונים צוות אשר יבחן את אופן יישום הורדת המע"מ על סל מוצרי היסוד, או חלופות אחרות לסיוע לשכבות החלשות. כמובן, הוועדה הזאת התחילה לעבוד. אני מציע לכם למשוך את ההצעות, לחכות לסיום עבודת הוועדה. איך שאני מכיר את הרב אריה דרעי,

אם הוא החליט והבטיח את זה, אז הוא כנראה יקיים. אני מציע לכם למשוך את ההצעות ולחכות, להמתין. כרגע, אם תעלו את זה, הממשלה תתנגד. אז הממשלה מתנגדת. למה לא לראות בהצעה הטרומית הזאת זרז לוועדה וזרז לממשלה? אין צורך. יש צורך. באמת שאין צורך. אתה יודע מניסיונך שהפקידים הרבה פעמים שמים רגליים.

ולפעמים השר יכול להיעזר בחקיקה פרטית. קודם כול, אני מוחה על האמירה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, פקידים לא שמים רגליים, פקידים עושים את עבודתם, עבודה נאמנה, מקצועית. ובאמת ההתקפות האלה על הפקידים,

זאת הערה.

נהוג לכנות אותם "נערי אוצר" או כל מיני כאלה כינויים. אני מוחה על הסופרלטיבים האלה, זה מיותר. הם באמת עושים עבודה יוצאת מן הכלל. כרגע הם כולם עסוקים בהכנת התקציב, שהוא לא קל ולא פשוט. רק אתמול פורסמו מסקנות ועדת לוקר, וכולם כרגע שוקדים על המסקנות ולומדים אותן היטב. כך לומר על פקידים, שישימו רגליים, חלילה.

אדוני היושב-ראש, הכנת התקציב היא לא פשוטה, היא מאוד מורכבת. וצורכי עמך ישראל מרובים. וצריכים לדעת איך לחלק את המשאבים בין הצרכים, להחליט על סדרי עדיפויות, והדברים בהחלט לא פשוטים. אבל ההצעות שהציעו גם דב חנין וגם אילן גילאון, אני חייב לציין שאילן גילאון הוא עקבי, כל חצי שנה, נומרטור,

וכל חצי שנה הוא מעלה את הצעת החוק הזאת. ולשמחתו ולשמחתנו כולנו, החברים מתפרצים לדלת פתוחה.

דרישה של שר הכלכלה לקיים את ההסכם הקואליציוני, ושר האוצר, שהתחבר לעניין הזה מהזווית החברתית שהוא מוביל, הוחלט על הקמת הצוות. עכשיו, זה לא כל כך פשוט להחליט על כזה שינוי רדיקלי, שלא היה מקובל.

גם מדינות ה-OECD לא כל כך ממליצות עליו,

אדוני השר עמיר פרץ?

כשמיקי לוי אמר את הטיעונים האלה לפני שנה, צרחתם עליו. נכון. אמרנו שזה לא נכון. הוא עמד פה ואתם צרחתם עליו. מע"מ אפס על דיור, אני אסביר לך. מע"מ אפס על דיור זה תקלה. תקלה.

מפני שאתה לוקח 3 מיליארד ש"ח ממקום טוב, מעביר אותם למקום לא טוב. קח את אותם 3 מיליארד ותעזור לנזקקים, תעזור לאותם מסכנים שבאמת זקוקים לזה. במקום להעביר, מה? זה מיקי לוי מדבר מגרונך. פה הוקם צוות. מאיר, פה הוקם צוות, כבוד השר. הצוות יטפל בזה, יעשה טיפול שורש. לא רק בזה, בעוד כמה סעיפים. כן, עמיר. אדוני סגן השר, כן, יקירי. העליתי את זה בממשלה, נכון. והממשלה, וה-OECD, כמו שאמרת, מתנגדים. אבל כששמעתי את השר דרעי בקמפיין, זה מה שאמרתי. השתכנעתי שאני צודק. זה מה שאמרתי.

חבר הכנסת פרץ, השקופים כבר פחות שקופים כנראה. לא, ממש לא. ממש ממש לא. למה שלא נעביר את זה בטרומית? החברים מסכימים להמתין עד שתגמור הוועדה את עבודתה. נכון. נראה לי הצעה טובה.

יש לי הצעה יותר טובה: שהחברים ימשכו את ההצעה, שיחכו לעבודת הממשלה. זה מראה על כוונה. אין צורך. תראי, אין צורך, באמת שאין צורך.

עובדים על זה כל כך קשה. וזה באמת לא פשוט, לא פשוט, החלטה לא פשוטה, מכיוון שיש כל כך הרבה פרמטרים בעניין הזה.

היה אישור ועדת שרים, הייתה גם הצעה שלי, ועדת שרים ביקשה ממני להמתין שלושה חודשים. הסכמתי. אם החברים יסכימו גם, אז ביחד. אני למשל ויתרתי על הדיון היום כדי להמתין לוועדה. אז, אדוני היושב-ראש, אני חוזר ואומר, אתה לא מסכים להצעות של חבר הכנסת פרץ? לא עניין של מסכים, לא מסכים. אני מאוד מעריך אותו, הוא חבר שלי הרבה שנים, הוא לא שומע אותי. חבר הכנסת פרץ, סגן השר מתייחס לדבריך. אמרתי שאני מאוד מעריך אותך ואני מכיר את הגישה החברתית שלך. ויש לך רקורד, מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. על כל פנים, בעניין הזה, בעניין הזה, מכיוון שהוא מטופל בצורה כל כך יסודית וכל כך אמיתית ועמוקה, ושר האוצר ושר הכלכלה הקימו כבר את הצוות הזה, והם שוקדים ועובדים על זה. למה לתקוע מקלות בגלגלים?

תנו לעניין להתקדם. כן, בבקשה. מה שהוועדה הציעה אתמול, חברי הכנסת אילן גילאון ודב חנין לא הסכימו. עכשיו הם מסכימים. אפשר להודיע על הצבעה במועד אחר, ואנחנו, לא, אני מציע משהו אחר. אני מציע משהו אחר, שהוא הרבה יותר ענייני: שימשכו את ההצעות האלה, שימשכו אותן ויחכו לעבודת הצוות לא מושך. טוב. אז הוא לא מושך. אדוני יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת הנגבי, צחי, הבנת את כל הנימוקים? הבנת את הנימוקים? אה, אוקיי. בוא, אילן, בוא. תודה רבה, סגן השר. חבר הכנסת גלאון, גילאון, מבקש שוב. בבקשה.

גילאון, גילאון. סליחה, גילאון. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, השם שלי גילאון.

תזכור, זה אוקסימורון: יותר גיל, פחות און. ככה זה עובד. אז זה שתדע לך. אני לגמרי מוכן לזה שתהיה, להצביע כדי שייתנו לזה טרומי, ולאחר מכן נראה מה יקרה.

חבר'ה, וואלכ אתם, ש"ס, כבוד סגן השר, איפה נעלמת לי, השר איציק כהן, מה קרה לכם, אתם בש"ס? הגעתם לשם, עכשיו אתם אומרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם? כאילו, מה הרבותא? ותעשו לי טובה, מספיק לדבר אתי על חברתיות וחברותיות. עוני הוא דבר אחד בלבד: חלוקה לא נכונה של עושר. אין לו שום משמעות אחרת.

מידת החברתיות והחברותיות שלכם, וכמה אתם מדברים על שקופים ועל לא שקופים, זה ממש לא מעניין. מה שמעניין זה איך אתם מחלקים את העושר הלאומי. האמצעי הזה הוא אמצעי לחלוקת העושר הלאומי בצורה אחרת. קוראים לדבר הזה יותר הגינות, יותר צדק, יותר רמה של ביטוח, כדי למצוא רשת ביטחון לאלה שנופלים למטה לגמרי. ואם אתם מתנגדים לזה, מטעמים שהם פסולים ולא מובנים, אז תסלחו לי על זה, אתם מנסים לחרטט את כולנו. אני גם חייב התנצלות לסיעת כולנו. חברת הכנסת, תיקנת אותי, היושבת-ראש תיקנה אותי, ומשה כחלון וכולנו לא הציעו את הדבר הזה של מע"מ אפס על מוצרי יסוד.

יש לך דימוי טוב, חשבתי שזה חלק מן הסט החברתי, כי זה נראה לי דבר ראשון שצריך להציע, והלכתי אפריורית. אני מתנצל, ובכל זאת אני אומר לך, בתור שר חברתי, שנתן פה ביטחון סלולרי לעם, אתה צריך לתת עוד כמה ביטחונות כאן,

זו אחת הדרכים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני, כמובן, ביקשתי הצבעה שמית. תודה רבה, חבר הכנסת גילאון. על-פי דרישת האופוזיציה ועל-פי דרישת הממשלה, אנחנו עוברים להצבעה שמית. בבקשה, מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, בעד חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, תוכלי לקרוא שוב בשמות של חברי הכנסת שלא הצביעו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד יוסף ג'בארין, בעד שרון גל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח אורי מקלב, נגד חמד עמאר, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מירי רגב, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח האם מישהו מחברי הכנסת, לא קראו בשמו ולא הצביע? תמה ההצבעה. נא לספור. בבקשה.

ובכן, הצעת חוק מס ערך מוסף, של חבר הכנסת אילן גילאון: 55 נגד, 44

תודה. הצעת החוק הזו באה לגעת אולי לראשונה, בטח בישראל, באחד הנושאים המוכחשים ביותר בשיח הציבורי, שלא נעים, נו, מה אני אעשה? אדוני היושב-ראש, מהיציע מעירים לי שלא שומעים אותי. אתם לא מבינים איזה רעש יש באולם, אי-אפשר לשמוע אף אחד. אני מבקש, מנהלי הסיעות, אני מבקש לשמור על שקט, חברי הכנסת. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. תודה רבה. אני, כאמור, אני בפעם השלישית מתחילה, זו הצעת חוק שבאה לגעת בנושא שהוא נושא קשה לעיכול. לא קל לגעת בו ולא קל לדבר עליו, הוא נוגע באחד הנושאים שלא נעים לנו, לאף אחד מאתנו, לדון בו.

כי מדובר בנושא שנוגע לגוף. מדובר בנושא שנוגע לכבוד האדם, אדוני, אני מצטערת, אני כבר פעם רביעית מנסה להתחיל, הלכו לי שתי דקות מתוך העשר, וכל הזמן אומרים לי שלא שומעים אותי. אני מסכים אתך. טוב, חבר הכנסת יוגב, אני מבקש מכם לשבת. חבר הכנסת ירון מזוז, סגן השר ירון מזוז, לא להפנות גב, בבקשה, אני מבקש שתתפוס את מקומך. השר אלקין, השר אלקין, השר אלקין, אני מבקש ממך לתפוס את מקומך. חברת הכנסת יחימוביץ, אני מבקש לשבת. חבר הכנסת בגין והשרה גמליאל. פשוט אי-אפשר לשמוע אף אחד כאן. תודה. אני אקח את הרעש כאן באולם כעדות לעד כמה קשה לשמוע את הנושא הזה, כי זה באמת נושא שהוא חדש, בטח למערכת המשפט הישראלית וגם לשיח הציבורי. נדמה לי שכן יש מודעות, שאולי הולכת וגוברת בשנים האחרונות, למה שאנחנו בתנועה הפמיניסטית, בשיח הפמיניסטי, קוראות "אידיאל היופי". אידיאל היופי הוא הרעיון שבו המערכת הציבורית, התקשורתית, הפרסומית, הכלכלית, משדרת לנו שיש רק דרך אחת להיראות, בטח ובטח אם אתה או את רוצה להיחשב יפֶה או יפָה, ובעיקר יפָה, זו תופעה שמוכוונת בעיקר כלפי נשים, שמטרתה למשטר אותנו, קודם כול את הגוף, אחר כך את הנפש, אחר כך לפגוע בביטחון העצמי שלנו, בכבוד שלנו וביכולת שלנו לזהות את הגוף שלנו כמו שהוא, להכיר אותו, לאהוב אותו, לחשוב שהוא נורמלי. אפשר לראות את זה בכל מקום, אידיאל היופי, כפי שהוא נשקף אלינו מאין-ספור דימויים פרסומיים, תקשורתיים, ממהדורות החדשות, תחשבו לעצמכם, מתי ראיתם בפעם האחרונה מגישת חדשות או מגישת טלוויזיה, שכביכול התפקיד שלה הוא מקצועי, הוא להגיש מהדורת חדשות, שחורגת במקצת מאיזה שטנץ, מאיזה סטנדרט מאוד מאוד צר ומצומצם, שבא להכתיב לנו איך צריכה אישה להיראות. וחלק מרכזי מאוד מהרעיון הזה, מהסטנדרט הזה, איך אישה צריכה להיראות, נוגע למשקל הגוף. החברה משדרת לנו מכל עבר, מכל פינה, שיש דרך מאוד מאוד מסוימת, יש ממדים מאוד מאוד מסוימים וצרים, תרתי משמע, איך הגוף שלנו צריך להיראות. אני קוראת לתופעה הזאת "הדיקטטורה של הרזון". אנחנו רגילים לזהות רזון עם יפה בהכרח, ויותר מזה, וזאת גם תופעה שהולכת ומתגברת בהרבה מקומות בעולם, וגם בישראל,

עם בריא. וכתוצאה מזה, או אולי קודם לזה, זיהוי של שמן עם חולה. כשאנחנו מסתכלים סביבנו, הדימוי הציבורי, התקשורתי, הטלוויזיוני, הבידורי של אדם שמן הוא כמעט אחד: טיפוס נלעג, עצלן, חסר משמעת עצמית, חסר כוח רצון, מצחיק, מעורר לעג, זה הדימוי שיש לנו. אנחנו כמעט לא רואים על המסך וסביבנו במרחב הציבורי, כמעט לא רואים שמנים ושמנות. וכאשר אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים אותם בצורה מאוד מאוד צרה ומצומצמת. הדבר הזה עומד בניגוד לכמה דברים.

הוא עומד בניגוד לרוב הציבור, לרוב האוכלוסייה. חברות וחברים, לפי נתונים ממשלתיים, 57% מהאנשים חורגים מהמשקל המומלץ שהכתיב לנו אותו אידיאל יופי שדיברנו עליו קודם. אתם מתארים לעצמכם מה זה אומר? רוב האוכלוסייה, כמעט 60% מאתנו, מהציבור שכולנו מייצגים, חורג מהסטנדרט שמוכתב לנו ושניבט אלינו מכל מקום, והדבר הזה מכניס אותו למשטר בלתי פוסק של קודם כול חוסר שביעות רצון, חוסר ביטחון עצמי, וניסיונות חוזרים ונשנים וכמעט נידונים מראש לכישלון להשתנות. חברת הכנסת זנדברג, את יודעת שהעניין הזה של השמנה הוא גם עניין בריאותי. רגע, אני מגיעה לזה. אני כבר מגיעה לזה.

אני כבר מגיעה לזה, זו נקודה מצוינת. אז אמרתי, קודם כול הדבר הזה חורג מהנורמה הקיימת. אדם נורמלי, במובן של אדם שמייצג את רוב הציבור, שנמנה עם למעלה מ-60% ממנו, הוא אדם שחורג ממשקל שאנחנו יודעים להגדיר אותו כאידיאלי. דבר שני, וכאן אני מגיעה לנקודה שלך, אדוני היושב-ראש יואל, התרגלנו, או יותר נכון שודר לנו, שאנחנו צריכים לזהות רזון עם בריאות ושומן עם חולי. יש אפילו תוכנית ישראלית למאבק בהשמנה, שכביכול מזהה בטעות, ואני חוזרת ואומרת, בטעות, מצבים של עודף משקל עם מצב חולני. יש היום מחקרים שמצביעים על כך שבעצם הקטגוריה של משקל עודף מבולבלת בטעות עם הקטגוריה של אורח חיים לא בריא ועם שאיפה לתזונה בריאה. אתה יודע, סיפרה לי אישה שמנה,

בימים האחרונים התעסקתי הרבה עם הצעת החוק הזאת לקראת ההעלאה שלה, סיפרה לי אישה שמנה שהיא הולכת עם בדיקות הדם שלה בתיק, כי כל פעם שמישהו מעיר לה משהו שמה שהיא עושה לא בריא, היא שולפת את בדיקות הדם ומראה לו שהבדיקות שלה תקינות לחלוטין, היא בריאה לחלוטין. אין שום קשר, אין שום קשר. אני הולך עם האק"ג.

יש לך לב חזק, אנחנו יודעים. כשצריך, עושים השוואה. התוכניות הממשלתיות, גם בישראל וגם בעולם,

במקום תוכניות ממשלתיות לעידוד תזונה בריאה ולעידוד אורח חיים בריא, הפכו למלחמה בהשמנה ותו לא.

יש קצה מאוד מאוד קיצוני של משקל עודף שמזיק לבריאות. יש גם קצה מאוד מאוד קיצוני של תת-משקל שמזיק לבריאות. ובאמצע, כל ה-90% מאלה שבאמצע, הם אנשים שחיים בבריאות טובה בגלל גורמים גנטיים, בגלל מטבוליזם, בגלל רצון, בגלל בחירה. אנחנו רוצים לכבד, חלק מכבוד האדם זה לכבד את האוטונומיה של האדם, כאשר הוא לא מזיק לאיש וגם לא מזיק ולא מזיקה לעצמו, זכותו לחוות את חייו, זכותו לחוות את גופו כפי שהוא רוצה. ולמרות זאת, אנחנו רואים את אותה דיקטטורה, את אותו אידיאל יופי חוזר ונשנה וחודר אלינו מכל מקום. אנחנו רואים אותו בתוכניות הריאליטי, אנחנו רואים אותו בתוכניות הבידור, אנחנו רואים אותו במסרים הציבוריים שמועברים אלינו. אתה יודע, בארצות-הברית זה הגיע עד כדי כך, אני מצטטת ממאמר של ד"ר יופי תירוש, בארצות-הברית זה הגיע עד כדי כך שילדים הוצאו ממשמורת ההורים שלהם בגלל שמשקל עודף נחשב להזנחה הורית, דבר שכמובן לא היה ולא נברא ואין שום קשר בינו לבין המציאות. לדבר הזה יש גם השלכות מאוד מאוד ממשיות, והצעת החוק שלפנינו באה בעצם לתקן שלושה חוקים שרלוונטיים לעניין ושיש להם השפעות מאוד יומיומיות על חיי אדם. הראשון, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. שמענו על הרבה מאוד מקרים של ראיונות עבודה או אנשים עובדים שעומדים בפני פיטורים מפני שהם,

לא מספיק ייצוגיים, שזה שם קוד לקצת משקל עודף, או שבראיון עבודה נתקלים בסטראוטיפים ודעות קדומות, שמייחסים להם חוסר משמעת עצמית, עצלנות, חוסר יכולת להתמיד בעבודה, עייפות, חולי כפי שתיארתי וכו'. החוק השני הוא חוק איסור אפליה. אנחנו נתקלים ונתקלות בכל כך הרבה מקרים של אפליה,

אני חייבת להגיד לכם, בגלל מידת ההכחשה ובגלל ההפנמה שמשודרת אלינו מכל עבר, הרבה אנשים מפחדים אפילו להתלונן על דבר כזה או לזהות את זה כקטגוריה למרות שזה קיים. הדבר השלישי שהצעת החוק הזאת באה לתקן, איסור לשון הרע. בגלל שהיום הולכת וגוברת ההבנה שביזוי והשפלת אדם מחמת משקלו, וזאת לא מוגבלות ולכן זה לא איסור אפליה או לשון הרע מחמת מוגבלות וזה לא שום דבר בסגנון הזה, אלא זה פשוט חריגה מנורמה, או יותר נכון, זאת הנורמה שחורגת מאידיאל מוכתב לנו, שהוא מאוד מאוד בלתי ניתן להשגה, אנשים סובלים מביזוי, מהשפלה ומלשון הרע בכל מיני הזדמנויות. אני יכולה רק לציין את הקטגוריה של האיש השמן והאיש הרזה, המיתוס הזה שראש הממשלה בקדנציות קודמות שלו הביא כדוגמה לעצלנותו ולחוסר יעילותו וחוסר תפקודו של המגזר הציבורי, כמובן המשל זה האיש השמן, כאילו שהוא הגורם לכל חולי בחברה הישראלית.

תודה רבה. אני מסיימת את דברי. בזמן שאני מדברת חלה כאן איזו תכונה במליאה, והשרה לשוויון מגדרי, צעירים ואזרחים ותיקים אני מקווה שביטאתי את השם הנכון, אני יכולה להסיק מזה שהיא ככה באה והציעה כן לתמוך ולנסות להעלות את הנושא על סדר-היום, הציעה להפוך אותו להצעה לסדר-היום. שר הכלכלה שהיה אמור להשיב, הצטרף אליה. מכיוון שהמטרה של הצעת החוק הזאת היא,

להעלות מודעות ולעורר שיח ציבורי בנושא, אני נענית להצעה שלהם להפוך את הנושא להצעה לסדר-היום, שתעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. הצעת החוק הפכה להצעה לסדר-היום. אנחנו נצביע עכשיו. מי שבעד הוא בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה. ההצעה להפוך את הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015,

לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת העבודה,

ובכן, 44 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום של חברת הכנסת זנדברג תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים עכשיו להודעת יושב-ראש ועדת הכנסת.

שתי הודעות. הודעה ראשונה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הכספים תדון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה 2015, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה שנייה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה היום על הקמת ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים, לפי סעיף 14א לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז 1997, לעדכון משתנים המשפיעים על תמחור דמי הביטוח בענף ביטוח רכב חובה. הוועדה תהיה בת 14 חברים, שבעה מכל ועדה. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, אורי מקלב, רויטל סויד, ענת ברקו, נורית קורן, זאב בנימין בגין ומיכל רוזין, מטעם ועדת הכספים: חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, יצחק וקנין, מיקי רוזנטל, מיקי לוי, באסל גטאס, אורלי לוי אבקסיס ואלי כהן. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אנחנו עוברים להודעת מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

הממשלה: הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 2015, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים)

13), התשע"ה 2015. תודה. תודה רבה למזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה, של חבר הכנסת איתן כבל. ישיב במשולב שר הכלכלה אריה מכלוף דרעי. חבר הכנסת כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית נכבדה, על מה אני עולה כאן, אדוני היושב-ראש, לדבר? אדוני השר אריה דרעי, אתה צריך להשיב לי, ואני אשמח שגם תדע על מה אני מדבר. מה הבאתי, חברותי וחברי חברי הכנסת, בפני ועדת השרים? שומו שמים. בקשה ששומרים בכניסה בכל מיני מקומות, תהיה להם קצת קורת גג, לעתים מהגשם, לעתים מהחום. דרך אגב, זאת הצעת חוק, שאם אינני טועה דניאל בן-סימון כבר הביא אותה, הוא הראשון שהביא אותה, והיא עברה בקריאה טרומית. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, זה דומה, חברת הכנסת זנדברג, אחר כך הוא לא ידע מה להשיב לי. כתוב: דע מה שתשיב. מה שעשית, לא, לא, אל תרגיז אותי, בוא לא נפתח את זה קבל עם ועולם. בכל מקרה, לא התכוונתי לעשות לך רע, אלא להפך. אבל עזוב, יש לי עשר דקות. כשאני אסיים את החלק שלי, אני אחזור. ברשותך, אדוני השר, מה מונע? כמה אנחנו כל יום, חבר הכנסת דוד ביטן, מגיעים לכל מיני מקומות, עוברים ליד השומר כמי שכפאם שד, בלי לראות אותו, רגע, אדוני. אין חוק, חבר הכנסת ביטן, ידידי וחברי, שאין בו בעיה, אבל סליחה, אתה לא יכול. לא חשוב, הוא ילמד. יש תקנון, אדוני חבר הכנסת. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, אילו ועדת השרים הייתה אומרת לי: חבר הכנסת כבל, לא מתאים לחוק, תביא את זה בתקנות, דרך אגב, הצדק היה עמם. אילו אפילו היו אומרים לי: בוא נקים ועדה במשרד הכלכלה שתבחן את העניין הזה עם המעסיקים, הייתי אומר: שווה דיבור. אבל יש בעיה בחוק, אבל לעשות לי את אותו תרגיל, לדחות את זה בשלושה חודשים כדי לעשות לזה קבורת חמור, חבר הכנסת דוד ביטן? במה דברים אמורים? חבר הכנסת צחי הנגבי, כשאתה מגיע למקום, למה מגיע? פה, בבניין. כשהמזגן בחדר של כל אחד ואחד מאתנו לרגע מפסיק, אנחנו הופכים עולם. חס וחלילה, שלא נתקרר בחדר. כשקצת קר לנו, טיפה קר לנו, אדוני, שר הכלכלה, אנחנו מזמינים תה. אנחנו, שומו שמים, הופכים את העולם. וכמה פעמים קראנו למנכ"ל הכנסת כי קר לנו בחדר? קר לנו בחדר. קר לנו בחדר. חם לנו מדי בחדר, חבר הכנסת טיבי? אם כל אחת ואחד מאתנו, בכניסה, בגשם, היה רואה את אותו שומר, והיה רואה לרגע את אביו שם, לרגע היה רואה את אביו, חבר הכנסת ביטן, שרועד מקור בכניסה, או אולי מישהו מחברי הכנסת יואיל בטובו לצאת לרבע שעה עכשיו, שם ליד המנורה,

כי בא לו, כי הוא יכול לעמוד בחום. עשר דקות לעמוד בחום. לא ביקשתי שמונה שעות, אפילו לא שבע שעות, אפילו לא שעה, חבר הכנסת דניאל עטר. ביקשתי עשר דקות. אתה רואה כל אחד מהיושבים פה מתחיל להזיע, ומי הביא אותי לכאן ומה רוצים ממני, ולמה אני כאן? ומה ביקשנו, שישקלו את העניין? שאולי יתייחסו לעניין בכובד ראש? הצעת החוק הזאת, אני חוזר ואומר, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, איננה מתאימה להיות בחקיקה. היא צריכה להיות בתקנות, אבל אין ברירה, הרי אנחנו צריכים לצעוק כדי שמישהו יקשיב לנו בכלל. והשאלה הנשאלת בכלל:

חבר הכנסת זאב בנימין בגין, עד היום, שומו שמים, זה עדיין לא נעשה? היא צריכה להיות בערכים ולא בחוק. אבל, חבר כנסת מיקי לוי, לנו חם, לנו נעים, לנו יש מזגן בקיץ. יש לנו מזגן עם חימום, תרמוסטט בדיוק, אתה אומר: חם לי מדי, אני אקרר קצת, קר לי מדי, אני אחמם קצת, כדי שחס וחלילה לא נזיע. חס וחלילה, חבר הכנסת דוד ביטן חבר כנסת דוד ביטן, אני רק מספר לו. אני יודע שאצלי בוועדה הוא מרעיש לי, אז אני מרעיש לו חזרה עכשיו. תשכנע אותי אחר כך. יש תקנון, אדוני. אז אני אומר לדוד אמסלם, אני יכול להסביר לך את זה, חבר הכנסת דוד ביטן, אל תסביר לי. ביטן.

אני אגיד לך איפה אתה צריך להסביר לי, אני אגיד לך איפה. אם הוועדה הייתה אומרת: אוקיי, שווה מחשבה. ואללה, נכון.

עוד אין מקום שבו שומר יכול, ככה, בין לבין קצת לתפוס לו קור או חום, אין דבר כזה? הרי לא יכול להיות. וכל מה שביקשתי, אתה יודע, אני אחזור לאחור: בתחילת הדרך, כשהגעתי לכנסת, ביקשתי להקים פינות החתלה, כי כולנו מכירים את זה. כשחלקכם הייתם צעירים, יש היום צעירים, כשיש לך ילד או ילדה וצריכים להחליף, יש כאלה שאין להם שום בעיה, עושים פריסה באמצע הקניון. יש כאלה, הייתי יורד למטה, ביקשתי אז, בזמני, בחוק, שתהיינה פינות החתלה. אני זוכר איזו תשובה נתנו לי: עשרות מיליונים זה יעלה. עשרות מיליונים, חבר הכנסת צחי הנגבי, אמרו לי אז. וברוך השם, הבאנו אז כתקנות למשרד הכלכלה, והיום זה חלק בלתי נפרד מחוקי התכנון והבנייה, וזה מוסדר, וזה בסדר גמור. מה אני בעצם מבקש גם כאן, אדוני השר? אני לא רוצה חוק. אני אומר לך, בהן צדקי, זו לא שאלה של חוק. אני חושב באמת שהגיע הזמן. אני מצפה ממך שתצא ממך קריאה כאן. יכול להיות שיש לזה עלויות, יכול להיות שיש עם זה בעיות, אינני מקל ראש. הרי לא בכל מקום אפשר להקים, לא בכל מקום זה מסתדר. ברור לי, חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, ברור לי. הרי זה ברור לי העניין, החוק אומר "בכל מקום". שאי-אפשר בכל מקום ובכל פינה. אבל אני אומר: למען השם, בואו נתחיל לחשוב על זה. בואו נתחיל לחשוב על זה. אדוני ראש הממשלה, צריך רק להתחיל לחשוב, זה הכול. תקים ועדה, תאמר לה שבמקום שלושה חודשים שיובא לוועדה לבדיקה,

אני לא צריך את זה, באמת שלא, חבר הכנסת אדוני יושב-ראש הקואליציה. אל תצביעו על זה היום. לא רוצה שיצביעו. אני רוצה שיתחיל להתקיים דיון בשאלה של האנשים השקופים האלה. אני מוכן למה שתגיד. אני מוכן להיות זה שבונה את הבודקה. מה שתגיד. הצעה טובה. אני מוכן. חבר הכנסת, ידידי, באמת, אוהב אותך. חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת ביטן, תקשיב. אם באת לכנסת לספר לנו כמה כל דבר יש בו בעיה, תחליף מקצוע. פה אנחנו שומעים את זה, חבר הכנסת ביטן, פה, האוצר, זה תפקידו, לא תפקידך. כל דבר שאתה תביא לפה, יספרו לנו למה זה אי-אפשר, ולמה זה אי-אפשר, ולמה זה אי-אפשר. אנחנו רוצים, בכל מקום אתה רוצה.

אנחנו רוצים, מה אתה מוסיף לו? חבר הכנסת ביטן, אני חוזר ואומר לך,

בעזרת השם. כתוב: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. השר שהגיע לכאן כנציגם של השקופים ידע, סליחה, אם תפריע לי אני מבקש שהוא יוסיף לי. יש לו עוד זמן, מה זה.

אני מוסיף לך עוד דקה, אדוני.

אני אומר, אל תדאג,

צחי, מה שאני מבקש,

באמת, שאנחנו כולנו לא נראה שקופים בכניסה, נראה בני-אדם.

תודה רבה לך, אדוני. יש הצעת חוק מוצמדת של חבר הכנסת דב חנין. בבקשה.

לא, שלוש דקות. ואז אתה תשיב במשולב. שלוש דקות, אדוני, על-פי התקנון. דב, אל תזכיר אותי בכלל, תעשה לי טובה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה לך, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אמר כאן חברי חבר הכנסת איתן כבל דברים כהווייתם, ואני רוצה להצטרף לכל הדברים שהוא אמר. עמיתי חברי הכנסת, המציאות הזאת, שכל אחד ואחת מאתנו נתקל בה פעם, פעמיים,

חמש פעמים בשבוע, של אותו עובד שעומד בכניסה לסופר, לבנק, לקניון, ועומד בשמש, בלי שום יכולת,

בבתי-הספר שלנו, בגני-הילדים אפילו. ברוב בתי-הספר יש כבר. לא, אין. אני יכול להראות לך. אין עמדה מוצלת, אין עמדה מוצלת בבתי-הספר. תבוא לראשון ואני אראה לך. אולי בראשון. כל הכבוד לראשון. אני שמח לשמוע. אז אולי, ידידי חבר הכנסת ביטן, מראשון תצא הבשורה. הצרה הגדולה היא שראשון היא ראשון, אבל במקומות אחרים זה לא המצב. ראשון ראשונה. גם בבתי-הספר, גם בקניונים, גם בבתי-הקולנוע, גם במרכזי קניות, שומרים עומדים בשמש הקופחת, לעתים עומדים בגשם, אין מקום להסתתר, אין מקום להתגונן, אין מקום לנשום. מדבר חבר הכנסת כבל על הזכות למיזוג אוויר, זה בכלל החלום הנפלא, הרחוק מזה.

עומדים בשמש, שמש קופחת, עומדים בגשם. ולכן, אותו גורם שמעסיק את העובד בענף השמירה, בענף האבטחה, צריך להבטיח את תנאי העבודה המינימליים לאותו אדם שמבצע עבודה קשה ומסורה בתנאים מסובכים. לפחות צל, לפחות מחסה מהשמש, לפחות מחסה מהגשם. ולכן, עמיתי חברי הכנסת,

בנושא הזה,

זה לא לכל עסק אלא למקומות מסוימים. בנושא הזה, חבר הכנסת ביטן, אנחנו כבר מנהלים מאבק שנים. הרי הסיפור הזה לא התחיל בכנסת הזאת. הסיפור הזה התחיל עוד בכנסת השמונה-עשרה. אני הייתי אז שותף לחבר הכנסת דניאל בן-סימון בהצעת חוק כזו, וגם אז אמרו לנו: לא צריך חוק, יהיו תקנות, יהיו הסדרים, נפתור את הבעיות, הכול יהיה בסדר. וחיכינו והמתנו, ולא היה בסדר. ולכן צריך היה להעביר את הצעת החוק, והיא עברה, אבל לא סיימה את הליך החקיקה, מכיוון שהבחירות לכנסת אז הוקדמו. ולכן חידשנו את המאבק בכנסת התשע-עשרה, וגם בכנסת התשע-עשרה אמרו לנו: הכול ייפתר, הכול בסדר,

הסדרים וכדומה. ולכן, אדוני השר, אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות אליך: גם אני לא מעוניין בחקיקה הזאת. אנחנו מעוניינים בפתרון, ואם הכנסת הזאת תהיה זו שפותרת את בעיית המאבטחים והשומרים ונותנת להם לפחות את עמדת הצל, המחסה מהגשם, היכולת לעבוד בצורה סדירה ותקינה, תבוא לכולנו גאולה. תודה רבה. שר הכלכלה, בבקשה. השר דרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, איפה, חבר הכנסת כבל כבר יצא אני מבין. לא לא. הוא לא הכי גבוה במשכן, פשוט. לא, חשבתי שהלך לקיים דיון. כך אתה מכיר אותו? לא יודע, אולי הוא רץ לקיים דיונים על הגז,

בסדר, הבנתי, הבנתי. אל תחבר את הגז לבודקה.

אני רק רוצה להגיד לחבר הכנסת כבל, שהוא איחל לי ותודה רבה על הברכה: אתה חונן לאדם דעת. אני רק רוצה להגיד לו שאד"ם, ראשי תיבות: אריה מכלוף דרעי. אז זה בסדר גמור, אז זה הולך. הוא איחל לי: אתה חונן לאדם דעת, אז אמרתי לו שאד"ם זה אריה דרעי מכלוף. זה מכלוף עם כ"ף או עם חי"ת, אריה? יש הצעות חוק, האחת אחרי השנייה: הצעת החוק של חברת הכנסת תמר זנדברג, שלא השבתי עליה, חברת הכנסת זנדברג, אני לא השבתי על הצעת החוק שלה, כיוון שהיא הסכימה להפוך אותה להצעה לסדר-היום. אבל שתי ההצעות, יש להן מכנה משותף: שתיהן באמת מתכוונות לדבר טוב. אני יכול להתנגד להצעת חוק נגד

אפילו יש לי ניגוד עניינים לדבר על הנושא הזה. אבל אני יכול להתנגד למשל לבודקה, או לעמדת שמירה, לאותו מסכן, אדם שמקבל פחות משכר מינימום או שכר מינימום, שהוא רואה את המזגן והוא לא מצליח להיכנס אליו והוא צריך לעמוד,

מי יכול להתנגד לכאלה הצעות חוק?

אני אומר אבל, עם כל הכבוד, לא לכל דבר הפתרון הוא חקיקה. יש בעיה, באמת. יש בעיה להכניס את הכול לספר החוקים. אני אגיד לכם את האבסורדים, למשל. נניח שהיינו עכשיו מקבלים את הצעת החוק ככתבה וכלשונה, של איסור הפליה על סמך השמנה, כמו שחברת הכנסת זנדברג אומרת. מה ההגדרה של שמן? אני נחשב שמן או לא נחשב שמן?

אני אחליט. אתה באמת יכול להחליט, שי. הנה, הרב שי פירון, מה הוא? אקס שמנמן. אקס: שר לשעבר, שמן לשעבר. כן, בסדר. אנחנו לא נתחיל לשקול פה את חברי הכנסת, ולא לפי זה יהיה משקלם הציבורי. כן, כן, קשה. אתה זה שהצבעת עכשיו נגד מע"מ אפס על מצרכי יסוד? זה אתה? אני שהצבעתי בעד הצעת החוק שלך, כן. כן, גם זה שלי, אני גאה. את תביאי בחשבון, בסדר? לשקול מילים אתה אומר? כן, כן, כן. צריך לקדם אותו לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אז אנא טוב, זה היה מרומז, נכון? מכיוון שזה היה פומבי זה לא היה איום.

אם ככה נשמע אצלך רמז אני לא יודע איך נשמע אצלך משהו שהוא לא רמז. לא כדאי. לא כדאי. אדוני היושב-ראש, שוב אני חוזר, הבעייתיות של החוקים, שמכניסים דברים טובים בחקיקה, אין לדבר סוף. איפה כן שמים עמדה, איפה לא שמים עמדה, כמה שעות הוא צריך לשבת בעמדה.

יש דברים בסיסיים, שזה צריך להיות מובן מאליו, או בתקנון, או בנוהלי עבודה, או בהסכמים קיבוציים. לכן אני מציע לחבר הכנסת איתן כבל, ואני לא רוצה באמת להאריך, וגם לחבר הכנסת דב חנין, יש לי הצעה, כמו שהצעתי לחברת הכנסת תמר זנדברג. יש לנו, ברוך השם, ועדת כלכלה, ויש לנו יושב-ראש מדי נמרץ לפעמים, אני מציע, בואו נעביר את זה לוועדת הכלכלה כהצעה לסדר-היום, נקיים דיון, ובואו נדון בכל המכלול של הדבר הזה. אולי אפשר בתקנות, או שאפשר לנסות לראות איך מגיעים לזה בהסכמים, או אולי נצא בהחלטה של ועדת הכלכלה ונפיץ אותה. אני לא יודע, נדון בזה. אם נגיע בסוף למסקנה שאין דרך אחרת, רק בחקיקה, אולי נתאם איזה נוסח שנוכל להגיע אליו. לכן אני מציע, נושא כל כך חשוב, באמת חבל להפיל אותו ברוב קואליציוני. אני מציע שנעביר את זה כהצעה לסדר-היום בוועדת הכלכלה.

תודה רבה לשר הכלכלה. המציע איתן כבל, אתה בעד. חבר הכנסת חנין, גם. לכן אנחנו נעביר את זה, כהצעה לסדר-היום, לוועדת הכלכלה. מי שבעד העברה לוועדת הכלכלה, יצביע בעד, מי שנגד, נגד. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להפוך את הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה, התשע"ה 2015, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. 63 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

השרים, חברותי חברות הכנסת וחברי חברי הכנסת, נושא ההצעה נוגע לכל אחת ואחד מכם, אז אנא תשומת לבכם, חברי באופוזיציה וגם חברי בקואליציה.

ותאמין לי שאני אדייק, אני מאוד אדייק. אני חושבת שכולנו היינו מחליטים שזה לא יכול להיות, שזה לא תקין, שזה לא יעלה על הדעת שנבחרי ציבור או עובדי ציבור הם אלה שיקבעו לעצמם את שכרם. מה המצב היום? המצב היום הוא שיש אומנם ועדה ציבורית, בראשותו של פרופסור חיים לוי, והוועדה הציבורית הזו היא זו שיושבת וקובעת את ההצמדה של השכר שלנו. אבל מי שבפועל צריכה לאשר, ויכולה גם באותה מידה לדחות את ההחלטה, זו ועדת הכנסת. חברי הכנסת שיושבים בוועדת הכנסת הם אלו שיכולים לקבוע אם הם מקבלים את ההמלצות של הוועדה הציבורית או לא מקבלים. והראיה, רק לפני שבוע אנחנו דנו בהמלצה של הוועדה הציבורית, כאשר הוועדה הציבורית באה וביקשה לשנות את ההצמדה של שכר חברי הכנסת, ובמקום להצמידו כפי שהוא היום לממוצע השכר במשק, היא ביקשה לשנות ולהצמידו למדד המחירים לצרכן. ורק כדי שנבין, ממוצע השכר במשק עולה תמיד הרבה יותר ממדד המחירים לצרכן. בעשור האחרון הממוצע עלה ב-30%, מדד המחירים עלה ב-25%. רק ב-2013 היה הפרש של 35% בין הממוצע לבין עליית המדד. וכדי שנדע גם קצת פרופורציות, וכדי שנדע גם מה קורה בפרלמנטים האחרים בעולם, אז מן הראוי לדעת שאנחנו, במדינת ישראל, אנחנו משתכרים פי-3.7 מהממוצע של השכר במשק, לעומת מדינות אחרות באירופה, שבהן השכר הממוצע הוא לפעמים, שכר חברי הכנסת הוא לפעמים 0.87, פי-שניים, פי-שלושה. אנחנו אוחזים בשיא. נכון, אני חייבת לבוא ולומר שאנחנו, חברי הכנסת, איננו רשאים לעסוק בשום עבודה נוספת, ונכון שיש פרלמנטים שמאפשרים לחבריהם עבודה נוספת, אבל גם שם זה מוגבל. בכל מקרה, האם נראה לכם סביר שחברי פרלמנט הם אלה שיקבעו את שכרם? האם זה נראה לכם תקין שאנחנו כחברי הכנסת נשב ונקבע מה מותר ומה אסור? נשב ונקבע אם השכר שלנו יהיה מוצמד לממוצע או למדד? נראה לי שאנחנו נמצאים בניגוד עניינים פנימי, מובנה, אינהרנטי, ניגוד עניינים שלא רואים כמוהו באף פרלמנט בעולם,

אני רוצה לתקן את עצמי, שני פרלמנטים בעולם מרשים לעצמם לקבל החלטה מה יהיה שכר חבריהם. בשאר הפרלמנטים יש ועדה ציבורית חיצונית. ולכן הצעת החוק שלי היא הצעה מאוד מאוד פשוטה. היא לא מדברת על כך, האם אנחנו נעלה את שכרנו, נשאיר את שכרנו, נוריד את שכרנו, כל אחת מהאפשרויות האלה פתוחה. היא מדברת אך ורק, חברי חברי האופוזיציה, אני מבקשת את תשומת לבכם, אפשר לקבל את תשומת לבם של החברים?

הצעת החוק מבקשת דבר מאוד פשוט: שאנחנו נוציא מידינו את הסמכות לקבוע את שכרנו, נעביר את זה לוועדה ציבורית, ובוועדה הציבורית אנחנו יכולים לקבוע שיושב שופט או יושב פרופסור, זה ממש לא חשוב. ושוב, אני חוזרת, אני לא מדברת על כך שאנחנו נעלה את שכרנו או נוריד את שכרנו. אני חושבת שאנחנו עובדים מאוד קשה. אני חושבת שכל מי שנמצא לא רק בקדנציה הזו, גם בקדנציה הקודמת, בוודאי גם בקדנציות הקודמות, יודע כמה קשה עבודתו של חבר כנסת. אבל דווקא מפני שהיא קשה ומפני שהיא עבודה ציבורית, אנחנו חייבים להוות גם דוגמה. אף אחד מאתנו לא בא בגלל השכר, אנחנו באנו בגלל השליחות הציבורית, באנו למלא את תפקידנו הציבורי. ואם יורידו לנו 80 שקל או יוסיפו לנו 80 שקל, זה לא ישנה כהוא-זה. אבל אם נקבע בעצמנו את השכר או לא, זה משנה. אני חושבת שזה קודם כול צריך לשנות לנו, אבל זה בוודאי ישנה לציבור, הציבור שמסתכל ואומר לעצמו: חברי הכנסת האלה, מה הם חושבים לעצמם? הם קובעים לעצמם את שכרם? אני חושבת שהבהרתי את דברי. אני מצפה שכולם יבינו שההצעה אינה עוסקת, לא בקושי שלנו ולא בגובה השכר שלנו, אין כאן עניין של גובה שכר. ההצעה עוסקת במינהל תקין, ההצעה עוסקת בניגוד עניינים, ההצעה עוסקת בדוגמה אישית של אנשי ציבור, שצריכים לקחת על עצמם את אותם הכללים שהם מצפים ששאר הציבור ייקח על עצמו. ולכן אני מצפה שתצביעו בעד הצעת החוק שמוציאה מאתנו את האפשרות לקבוע את שכרנו ומונעת מאתנו ניגוד עניינים חמור. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. אדוני השר, בלי קשר אם בעד או נגד, יהיה מעניין לדעת מדוע ועדת השרים קבעה עמדה בעניין שבדרך כלל היא לא קובעת עמדה, בדברים שקשורים בכנסת. בבקשה, השר לוין. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, נו, מה אתה אומר על זה? באמת, אני שואל אותך, לאן עוד נגיע עם הפופוליזם, חבר הכנסת לפיד.

שיש לי אליה באמת הערכה רבה.

אני הייתי מחפש, במקום פופוליזם, קצת אומץ לב.

ולמה אומץ לב? למה, תן לו להסביר למה. תנו לי להסביר, אולי יש משהו בדברי. ואני אומר את זה דווקא ממקום של הערכה רבה, באמת הערכה רבה, שאני רוחש לחברת הכנסת גרמן. בדרך כלל כשהיא אומרת דברים, גם אם אני לא מסכים אתם, הם בוודאי סדורים ומנומקים היטב וראויים להישמע. ולא כך הפעם, חברת הכנסת גרמן, אני אומר לך בכנות. אדוני היושב-ראש, יש בדמוקרטיה שלוש רשויות: רשות מבצעת, רשות מחוקקת ורשות שופטת. שלוש הרשויות האלה, במשטר דמוקרטי תקין, צריכות להיות שוות-מעמד, מאזנות זו את זו, לא אחת מעל ולא אחת מתחת. משכך הם הדברים, נכון שהם יבואו לידי ביטוי בכל קשת הנושאים. חבר הכנסת אייכלר, אתה יכול לשבת לידו. כאן אני עונה כבר על שאלתך,

שהיא אומנם נכונה נוכח הצעת החוק שמצטמצמת רק לכנסת. ועדת השרים מצאה לנכון להביע עמדה נחרצת ולהתנגד להצעה הזו, משום שהיא נוגעת למארג היחסים והמעמד של שלוש הרשויות כולן, האחת אל מול השנייה. הצעת החוק הזאת, ומה שעושה ומנסה לעשות חברת הכנסת גרמן, זה את המלאכה הפופוליסטית והקלה, כן, זאת האמת, לטפל, עם מירכאות או בלי מירכאות, בחברי הכנסת, בתנאיהם של חברי הכנסת, בשכרם של חברי הכנסת. ואני אומר לך, חברת הכנסת גרמן, אני בעד והייתי בעד גם בקדנציה הקודמת,

כאשר, אני אזכיר לך, אני אזכיר לך: הממשלה שאת היית חברה בה, בהובלתו של שר האוצר לפיד, ראש מפלגתך, הביאה לכנסת הצעת חוק להתערב בשכרם של חברי הכנסת ולהוריד אותו ב-10%. למה אז לא תמהת מעל הדוכן הזה מה פתאום הממשלה מתערבת בשכר חברי הכנסת? איפה הייתם אז? לא, אז אתם יזמתם את

אז בכל הכבוד, לבוא היום, אחרי שראש מפלגתך לפיד יזם הצעת חוק ספציפית על חברי הכנסת, של התערבות בשכרם, כאילו אין ועדה ציבורית ואין ועדת כנסת ואין שום דבר, והביא אותה לכאן, לבוא ולעמוד מעל הדוכן הזה ולהתפלא מה פתאום הממשלה הביעה עמדה, אני אגיד לך את האמת, אדוני היושב-ראש, זה שיא נוסף על השיאים שכבר חווינו כאן. אבל אני אומר לך, חברת הכנסת גרמן, יותר מזה. הגיע הזמן שהשוויון בין שלוש רשויות השלטון יקרה וייעשה. ואני אומר לך כאן, מעל הדוכן הזה, כפי שאמרתי גם בקדנציה הקודמת כשעלה אותו חוק: אני מוכן לכל קביעה שתהיה, אני בעד להוציא את הנושא הזה לוועדה חיצונית, לוועדה ציבורית, זה לא נכון שאנחנו נקבע את שכרנו. אבל בתנאי אחד: שאנחנו נקבע בחוק דרגות שכר שוות לשלוש רשויות השלטון. שראש ממשלה, יושב-ראש הכנסת ונשיא בית-המשפט העליון ייהנו מאותם תנאי שכר. לא נשיא בית-המשפט העליון כאן, ויושב-ראש הכנסת, כאילו הוא לא נחשב, עם שני-שלישים ממנו או חצי ממנו, לא נשיא בית-המשפט העליון שם, וראש הממשלה כאילו הוא שופט שלום או לכל היותר שופט מחוזי, כפי שהמצב היום. זאת השערורייה האמיתית. עכשיו אני אומר לך, בואי באומץ לב, וזה לא סוד שאני הצעתי ויש הצעת חוק כזאת מוכנה, שהכנו בקדנציה הקודמת, ואני מציע לכל מי שמעוניין להגיש אותה ולהצטרף אליה: בואו נקים ועדה חיצונית, בואו נקבע בחוק שהשכר של שלוש רשויות השלטון יהיה שווה, ראש ממשלה, יושב-ראש הכנסת ונשיא בית-המשפט העליון, בדרגה אחת, שופטי עליון, שרים, ראשי ועדות בכנסת, בדרגה שנייה, וכן הלאה. ראש ממשלה צריך לקבל הרבה יותר. לא, אני לא מסכים. שיקבל אותו דבר. נייצר שוויון מלא. וכאשר נקבע בחוק את השוויון המלא, נעביר לוועדה חיצונית, והיא תקבע בכל דרגה כמה כל אחד ישתכר. אבל הדרך הזאת, שבה חברי הכנסת, שכבר היום נמצאים הרחק מאחורי הרשות השופטת, את יודעת שחבר כנסת ותיק כאן, 20 שנה, מרוויח פחות משופט מחוזי ביומו הראשון? זה המצב. אז במקום לטפל בזה, במקום לעשות האחדה, במקום לשים את כולם באופן שווה, פופוליזם. אנחנו נוריד לחברי הכנסת, אבל לשופטים אנחנו פוחדים. פוחדים לגעת. לא רוצים להתעמת עם מערכת המשפט. מה יגידו עלינו? מה יאמרו עלינו? זאת האמת, חברת הכנסת גרמן, וכדאי לומר אותה. ואני אומר כאן ומצהיר: אני משוכנע שבוועדת שרים לחקיקה יהיה רוב גדול להצעת חוק שמשווה את המעמד של שלוש הרשויות, משווה את תנאי השכר של כולם, ומותירה את כל ההחלטה על תנאי השכר של כולם, בלי יוצא מן הכלל, בידי ועדה ציבורית בלתי תלויה. אני קורא מכאן גם לכם, לכל אחד מחברי הכנסת, ליזום ולחתום על הצעת החוק הזו ולקדם אותה. אבל אני מציע לנו להקפיד בכבודה של הכנסת, ולא לנסות בכל פעם,

תורם את תרומתו לפגיעה במעמד, להעמקת הפער הבלתי-נסבל הזה, למציאות שבה שופט שלום מרוויח יותר משר בישראל. זה מצב בלתי נסבל, בלתי סביר. זה מצב שפוגע בנו. ואני אגיד לך עוד דבר: אם אנחנו לא נתחיל להתייחס לעצמנו כאן בכנסת ובממשלה כשתי רשויות שהן שוות לרשות השופטת, ונמשיך להתבטל בפניה, נמשיך לדבר כאן על חוקים עוקפי-בג"ץ במקום לדבר על בג"ץ שעוקף את הכנסת ומתערב בחקיקה של הכנסת, כפי שהדברים הם באמת, אל תצפי שבציבור שמסתכל עלינו מישהו יתייחס אלינו ברצינות.

בואו נתייחס לעצמנו בצורה רצינית, בואו נישיר מבט פעם אחת ובאמת נעשה סדר בעניין. אני בהחלט אומר, אדוני היושב-ראש, שהגיע הזמן לטפל בנושא הזה, ובמובן הזה לפחות עשתה חברת הכנסת גרמן דבר טוב. אני חושב שנכון להציף את הבעיה הזאת, כי אין חולק שמציאות שבה, ולו מבחינת הנראות, חברי הכנסת יושבים וקובעים את שכרם, היא מצב לא תקין. אין על זה בכלל ויכוח. ולכן, אני חוזר ומציע, חברת הכנסת גרמן, אני מציע, אני באמת מציע,

אני מציע באמת, תהפכי את ההצעה להצעה לסדר-היום, תגישו הצעת חוק, אפילו פרטית, שמסדירה את העניין. הצעה כזאת כבר מוכנה, יש כבר נוסח שהכנו בקדנציה הקודמת. אני מבטיח לכם להתגייס באופן אישי לעמוד בראש המאבק כדי להעביר אותה. בואו נעשה את זה בצורה אמיתית ורצינית. תודה רבה לשר לוין. חברת הכנסת גרמן, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני חושבת שאין הבדל רב בדעות בין יריב לביני. אני מסכימה בהחלט, מן הראוי באמת להוציא בכלל את שכר הנבחרים מידיהם של הנבחרים, ומן הראוי לעשות סדר ולקבוע מדרג. ובהחלט צריך גם לגעת בשכר השופטים, יריב. אין לי שום בעיה לומר זאת וגם לעשות זאת. והנה, אני מוכנה, אני מוכנה ליזום חוק נוסף, ואני אביא לך אותו, ואני מקווה שגם תחתום. אבל כולנו יודעים שלפעמים, תפסת מרובה לא תפסת. אם אנחנו עכשיו נשב ונחוקק את החוק הגדול שאתה רוצה, ואני יודעת שגם הכנת, זה ייקח אולי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ובינתיים אנחנו נמצאים בניגוד עניינים, שאתה בעצמך יריב, אני אחכה שתקשיב. גברתי השרה, אני יכול להגיד לך משהו? בשנת 1996 התקבלה החלטה להוריד את השרים, סגני השרים וחברי הכנסת, 7% ל-2%, מ-4% ל-2%. ותראי איזה פלא: הגיעו לשופטים, אותה ועדה, השופטים עמדו על הרגליים האחוריות. לכולם הורידו ל-2%,

ואז, קודם כול, אני מכירה, חבר הכנסת וקנין, אני מכירה את הסיפור, ואני יודעת את זה, ולכן אני חוזרת ואומרת, אין הבדל בין העמדות שיריב לוין הציג לבין עמדתי. הבסיס הוא ניגוד העניינים. אנחנו לא יכולים להיות בניגוד עניינים. אני לא מדברת על כך שנעלה או נוריד. יכול להיות שוועדה ציבורית תשב ותאמר, תראה את עבודתנו, היום בוודאי עד 02:00, לפני יומיים עד 23:00, לפני שבוע עד 04:00, יכול להיות שהיא תבוא ותאמר שמגיעה לנו תוספת.

אבל היא, הוועדה החיצונית, תאמר זאת, ולא אנחנו. ובינתיים, יריב ידידי, עד שנחוקק את החוק, שאני בעדו, והוא נכון וצודק, ונחוץ, ומהר, בינתיים אין שום סיבה שלא להתחיל מחברי הכנסת, שלא לבוא ולומר לעצמנו ולציבור: אנחנו מפקיעים מידינו את הסמכות הבלתי-חוקית והבלתי-תקנית לקבוע את שכרנו, ומפקידים את הסמכות בידי ועדה חיצונית. ועל ניגוד העניינים הזה, שאתה בעצמך מכיר בו, לא השבת. ולכן, להערכתי, עד שנחוקק את החוק הגדול, מן הראוי, הנכון והצודק שאנחנו נהיה בעד הצעת החוק שמפקיעה את הסמכות שלנו לאשר לנו את המשכורות. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. הממשלה ביקשה הצבעה שמית. אנחנו עוברים להצבעה שמית.

חברת הכנסת עליזה, מה את אומרת? אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה. מי בעד? מי נגד? בבקשה.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הכנסת (תיקון,

38 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת יעל גרמן בנושא קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית,

חבר הכנסת דני עטר הצביע בעד החוק, נוסיף את זה לפרוטוקול. אני קובע שהצעת החוק לא עברה.

לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), של חבר הכנסת מיקי לוי. ישיב במשולב על ארבע ההצעות המוצמדות, מי המשיב? סילבן שלום.

לי כתוב שלום.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר הפנים, שאיננו, וחבל לי, כי זה עניינו, ידידי סילבן שלום, הצעת החוק שאני מביא היום להצבעה בפני מליאת הכנסת, שלצערי, אני אומר: לצערי, הממשלה מתנגדת לה בתוקף, ולא ברור לי על מה ולמה היא מתנגדת, תכליתה לחייב את הרשויות המקומיות לנהוג בשקיפות ולהקליט ולצלם את כל ישיבות מועצת העיר, כפי שנהוג במליאת הכנסת זה שנות דור. התוספת השנייה לפקודות העיריות כבר קובעת כי ישיבות מועצה יהיו פומביות, אלא אם כן הכריז ראש העירייה על היותן בדלתיים סגורות, לאחר שקיבל חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה. על כן, אין צורך להכביר מילים על חשיבות השקיפות והנגישות של ישיבת המועצה לכלל הציבור שהחלטות המועצה משפיעות עליו באופן משמעותי ביותר. עם זאת, הנגישות הפיזית של רבים מתושבי העירייה לישיבות המועצה מצומצמת ביותר, כי הרי אין שם, במועצות העיר, איזה אולמות שמסוגלים להכיל כל כך הרבה אזרחים שמבקשים לבוא ולשמוע, משני טעמים עיקריים: הראשון, מועדי ישיבת המועצה הם לרוב בימי עבודה, שמהם אנשים עובדים אינם יכולים להיעדר למשך הזמן הרב שדורשת התייצבות פיזית בבניין העירייה. ישיבות מועצה הן רק אחרי השעה 18:00, כן, אין לי בעיה, אבל יש אנשים שעובדים, יש אנשים שעובדים משמרת ב'. למה לא? אתה באמת היית סגן ראש עיר וחבר מועצת עיר המון שנים. למה לא בעצם? כי הן מוקלטות, קודם כול. לכן, יש שקיפות, לא כולן. ושנית, יש המון סעיפים בסדר-היום, זה לא סעיף אחד. לפעמים יש 50 סעיפים. גם פה יש. אם יתחיל בטלוויזיה, יתחיל דיון על כל סעיף ברמה כזאת, לא, אני לא מבקש שהטלוויזיה תהיה החוצה, אני לא מבקש שתהיה הטלוויזיה החוצה.

אני מבקש שיוקלטו ויצולמו כדי שראש עיר לא יקרא שם של רחוב על שם מישהי שהוא חפץ ביקרה. מה רע בזה, אני לא מבין. מה, יש פה הוצאה כספית? הוצאה כספית גדולה מאוד. אני לא מבין את העניין הזה. לרבים מהציבור אין יכולת להגיע, גם אם ישיבת המועצה בשעה 18:00, דוד ביטן.

כי יש אזרחים שעובדים משמרת ב', מה לעשות. מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? אז מפני שמישהו שעובד במשמרת,

זה לא בגלל מישהו, רד לסוף דעתי, אני מבקש שקיפות. אני מבקש שאחרי חודש, חודשיים או חצי שנה, והיום הנושא של הקלטה ושמירה ב-data כל כך זול שאין שום בעיה בעניין הזה. למה אתה לא עושה את בוועדות הכנסת? שם העבודה האמיתית, למה שם אתה לא מצלם, אתה רק מקליט? אז ברוב ועדות הכנסת, מוקלט ונשמר, לידיעתך. מוקלט ונשמר. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת,

חבר הכנסת לוי, רק עדכון לחבר הכנסת ביטן, הדיון בוועדות הכנסת משודר באופן מקוון באינטרנט. יכולים לצפות בו באינטרנט. אם לא ידעת את זה עד היום, שתדע. אתה מוקלט חי ומשודר חי, גם כשיש תקנון. זה בטלוויזיה. אבל באינטרנט הנגישות הכי גדולה. אני לא נכנס באינטרנט.

תכף יחזירו לי את הזמן, כי אני לא רוצה להתווכח אתך. כל מה שאני רוצה, שזה יוקלט, יצולם ויישמר, כדי שלא יטענו אחרת, ומצעד ראשי הערים שנמצאים בחקירה ובחדרי חקירות, שמוגשים נגדם כתבי-אישום, רק מוכיח שזה צורך קיומי ממש. כיום, באמצעים טכנולוגיים פשוטים ולא יקרים אפשר לפתור, לא כל הוועדות משודרות, רק שתיים. הנה, הוא אמר לי את זה עכשיו. רק שתיים באופן ישיר. אבל מה זה רלוונטי? אתה יודע מה, גם בכנסת צריך. אין לי בעיה עם זה. אבל תסתכל על מצעד ראשי הערים שנמצאים בחדרי החקירות ומוגש נגדם כתב-אישום, ואחר כך אומרים: לא אמרנו, לא עשינו. אבל זה לא כי לא מצולם. לא בגלל. אני מדבר על שקיפות, אני מדבר על נגישות לציבור, ואני מדבר על זה שבשנים האלה, לנוכח מה שמתבצע, כדאי שזה יקרה.

באמצעים טכנולוגיים פשוטים ולא יקרים אפשר לפתור את הפער בין החשיבות שהעניק המחוקק לשקיפות ולפומביות של ישיבות המועצה ובין הנגישות והחסמים המקשים את היישום של שקיפות זו בפועל, באמצעות שידור ישיבות המועצה באתרי העיריות או במקומות אחרים באינטרנט. צילום ושידור ישיבות מועצה נעשים כבר בכמה מועצות ועיריות, והדבר מעיד על הצורך שהתעורר בציבור בשקיפות ונגישות מוגברת של המתרחש בישיבות המועצה.

הצעת החוק הזאת מרחיבה את החובה לנהל את הישיבות בשקיפות ובפומביות וקובעת כי יש לצלם ולשדר את הישיבות באופן סדיר. התנגדות הממשלה להצעת החוק הזאת, שבאה להרחיב את עקרון השקיפות ולחזק את אמון הציבור בשלטון המקומי ובנבחריו, מצטרפת להתנגדות הממשלה לעוד שורה של חוקים לחיזוק שלטון החוק, למאבק בשחיתות ציבורית ולהרחבת עקרון השקיפות, ערכים שכנראה אינם נחלתם של הממשלה הזאת והעומד בראשה. קדמו להצעת החוק הזאת גם הצעת החוק להחלת חופש המידע על קרן קיימת, שהתנגדתם לה, וכן הצעת חוק הקלון, שתמנע מנבחרי ציבור מורשעים לחזור לכהן כנבחרי ציבור, שגם לה התנגדתם. כל מה שקשור לשקיפות, אתם מתנגדים. אם הוא יחזיר לי את הזמן, אני מוכן להתווכח אתך. לצלם את ועדות בניין עיר, אבל לא את מועצת העיר. אני מוכן לצרף. היה אפשר להתחיל בזה. רעיון טוב. אני מוכן לקבל את זה. אני מוכן גם לא להצביע על זה, ובתנאי שיעלה שר הפנים ויגיד: אני מוכן לשקול את זה, בואו נדחה את זה בארבעה חודשים, נראה איפה צריך לצלם ולתעד. הכול אני מוכן. אבל שתצביעו נגד דבר כזה, כמו שהצבעתם נגד חוק הקלון? נשב עם ראשי ערים, חבר הכנסת ביטן, לא צריך פה שרביט של קסם שיגרום לזה לקרות. צריך פשוט שהשר יסכים לזה. אם השר יסכים, אפשר להתקדם. אדוני היושב-ראש, רק שאלה למיקי.

אבל למה כשאני הגשתי אותו בכנסת שעברה הצבעתם נגד? אני לא הצבעתי נגד. הצבעתם נגד. אני לא. אתה מוכן לוועדה בעניין הזה? אין כאן עניין של אוצר, אדוני השר. אין. כל העלות היא 10,000 שקל. כל העלות. צילום ודאטה, 10,000 שקל. זה הכול. אין כאן עלות. עלות הטיול שעושה עירייה זו או אחרת היא הרבה יותר מהעלות הזאת. יש 20 ישיבות בשעה. אז מה? יש מועצה מן המניין ומועצה שלא מן המניין. למשל, דוגמה, חבר הכנסת ביטן, תאשר את הצעת החוק, יהיה דיון מאוד מעניין בוועדה. אנחנו לא בוועדה כרגע. אני מוכן כל דבר. הנה, הוא מציע מדרג. אפשר לעשות מדרג. אני מוכן. אולי נפרוץ את הדרך, כשנתחיל לעשות משהו. כמה טיעונים, כמה הצטדקויות, כמה הסברים מדוע לא לקדם את הצעות החוק החשובות האלה. שוב אנחנו כולנו מבזים את עצמנו. גם אני מבזה את עצמי בזה שאנחנו לא מקדמים את הדברים האלה. די אם נבחן מה קרה בעיריית רמת-גן, אדוני השר, נצרת-עילית, רמת-השרון,

לאחרונה, ואף באור-יהודה, חבר הכנסת ביטן, די. זה מפריע. זה לא דיון בוועדת הפנים עכשיו. יש לך כל הדברים להגיד למה זה לא טוב. אולי תגיד לי למה זה טוב, לעזאזל? אמרתי לך, אם תתייחס לכל דבר שהוא יגיד, אני לא אתן לך הארכת זמן. אני מוסיף לך עוד שתי דקות וזהו, אדוני. רשימת ראשי הערים שנמצאים בחדרי החקירות, די בה להדליק אור אדום, שהנושא הזה של צילום ותיעוד ושמירה לדאטה למשך חצי שנה או שנה יוכיח את עצמו, ולא יצטרך, כמו אותו ראש עיר שקרא רחוב על שם אחת מידידותיו. הרי אם זה רק 1% מאותם כספי ציבור, אולי נצלם גם הנהלת עיר. חבר הכנסת ביטן, תודה. הרי אם רק 1% מאותם כספי ציבור שנעשה בהם שימוש שלא כדין על-ידי ראשי רשויות שהורשעו היו מיועדים לטובת אותם מכשירי צילום והקלטה, אני מאמין שהשימוש בכספי ציבור למטרות שאינן ראויות היה פחות שכיח. אני רואה חשיבות גדולה בקשר של הציבור עם הרשות המקומית. אני יודע כמה ראשי רשויות ושליחי ציבור ברשויות המקומיות מחויבים לציבור שלהם ופועלים בשליחות ובתום לב. הצעה זו באה להגן עליהם, לחזק אותם, לחזק את פעילותם ולחזק את האמון בהם, בעובדי הרשויות המקומיות, בפקידי הציבור ונבחריו גם יחד. אז מדוע להתנגד? מדוע במאה ה-21 ישיבות מועצה בחלק מהרשויות אינן שקופות, אינן גלויות ואינן מתועדות? הייתי מוכן לדחות, כפי שאמרתי, את תחולת החוק, הייתי מוכן לבוא בדברים עם נציגי משרד הפנים ואנשי מרכז השלטון המקומי, אם יהיה בכך צורך, אבל אם אתם לא רציתם בכך, ואם שרי הממשלה, העדפתם למחוק את ההצעה הזאת, ואני חוזר על מה שאני אומר, אגיד לך,

דבר אחד: רוב ההחלטות ורוב הדיונים האמיתיים נעשים בהנהלת העיר, לא במועצת העיר. תודה, חבר הכנסת ביטן. עוד מעט שוברים את הכוס. תסיים. אני אומר לך, אתה מומחה גדול יותר ממני. ישבת כסגן ראש עיר הרבה שנים, אני נותן לך את הכבוד המגיע לך. אם פה תתחייב, יחד עם כבוד השר, אם כבוד השר יבוא ויגיד: לא מצביעים, בואו נעשה ועדה, בואו נעביר את זה לוועדה כדי לבחון, כל דבר אני מוכן. כל דבר אני מוכן. תודה רבה, חבר הכנסת לוי.

יופי, אני מוכן, ועל כך תודה רבה לך, אדוני השר. הצעת החוק המוצמדת של חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. גם מרצ הגישו? מרצ בעד תמיד לצלם, אבל לעשות צריך, לא רק לצלם. אתה מאוד פעיל היום, חבר הכנסת ביטן, מה קרה? אני מסתדר עם תמר זנדברג, זה בסדר. אני שמח על כך. תודה. חברות וחברים, מושכלות יסוד, עורכי-הדין שבינינו, גם בישיבות מועצה,

בכנסת, עקרון פומביות הדיון. הדיון הזה מצולם ומוקלט גם בשידור חי, גם אחר כך אפשר לצפות בפרוטוקול המצולם והכתוב. כל ישיבת ועדה כאן, בכנסת, מצולמת ומשודרת ישירות, מי שלא ידע עד היום, לא רק אלה שבאולם "נגב"; משודרות בערוץ הכנסת, כמו שכתוב בהזמנות לוועדה ברוב טקס, אלא גם אלה שבחדרי הוועדות מצולמות ומשודרות חי בפורטל הוועדות.

כי יש, הציבור יכול, הדיון שייך לציבור, הוא לא שייך לנו. אנחנו נבחרי ציבור. כל מה שאנחנו עושים כאן הוא בשליחות ציבורית, ולכן אין כמעט, אין טעם אינהרנטי, יש טעם לפגם מובנה במחשבה שדברים שאנחנו עושים ואומרים, בטח ובטח דיונים שאנחנו מנהלים במסגרת תפקידנו, שזה רוב הזמן שלנו, לא יכולים להיות פתוחים לציבור, והציבור לא יכול להשתתף בהם, במובן של צפייה, במובן הבסיסי ביותר של שקיפות.

שבדיוני צוות קנדל, שגיבש את מתווה הגז, לא נכתבו פרוטוקולים, לא נכתבה סטנוגרמה. זה דבר שפוגע פגיעה מהותית ברעיון הבסיסי ביותר של השליחות הציבורית. הרי לא לנו, גם הדברים שאני אומרת עכשיו לא שייכים לי, הם שייכים לציבור שצופה בנו, ולא רק אלה שיושבים כאן,

ונקבל בברכה את הקהל שיושב כאן, אלא גם אלה שצופים בבית, וגם אלה שיוכלו לקרוא את הפרוטוקול ולהסתכל בו. ולכן לא ברור לי הרצון

או יותר נכון, חוסר הרצון לחשוף חשיפה ציבורית, לא במובן של התערטלות, לא במובן של משהו שלילי,

אלא פשוט לתת לציבור, כמו שהציבור יכול להיכנס לישיבת מועצת העיר, שהוא בחר, או לישיבת הכנסת, שהוא בחר, ולעשות את הדבר הפשוט של צפייה בדיון. זו ההגשמה הבסיסית ביותר של עקרון פומביות הדיון. יש כבר היום מועצות, לצערי מעטות, שעושות את זה. חבר הכנסת מיקי לוי,

תיאר את היתרונות של זה. מובן שחשיפת שחיתויות והתנהלויות לא תקינות, אבל גם יכולת פיקוח מינימלית של הציבור על נבחריו. אחד הדברים המדהימים שקרו בזמן האחרון, דווקא במועצות הערים, זו התופעה שנקראת "משמר המועצה" מתנדבים מטעם הציבור מגיעים למועצת העיר, מדווחים לציבור. למה שהציבור לא יוכל בבית,

ללחוץ על אתר הרשות המקומית ולצפות שם בדיון? זה רק יועיל לכולנו. אין לנו מה להסתיר ואין לנו מה להסתתר, וככל שנקדים להפנים את הרעיון הזה בתור נבחרי הציבור, גם ברמה הלאומית וגם ברמה המקומית,

תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. שר הפנים, השר סילבן שלום, בבקשה. תמר,

אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, אני מודה לחבר הכנסת מיקי לוי ולחברת הכנסת תמר זנדברג על כך שהעלו נושא חשוב, שמחייב עיון ובדיקה. אני חושב שזה לא צריך להסתכם רק בעניין הזה, של השלטון המקומי. האם אנחנו צריכים, למשל, לפתוח לסיקור מלא את ישיבות סיעת יש עתיד?

את ישיבות סיעת מרצ? שאלה. כמובן, סיעת הליכוד. כל, גם בדיון הזה.

אבל ישיבות הסיעות, למשל, הן סגורות. אבל ישיבת מועצה מקבילה לישיבה הזאת. ישיבות הסיעות הן סגורות. אולי, צריך לפתוח גם את ישיבות הנהלת העיר? אני לא יודע. צריך לבדוק את העניין הזה.

אני אומר לא רק לגבי השלטון המקומי, אלא לבחון את זה בכלל. אני חושב שאם הדברים ייעשו באופן הזה, יש אפשרות לבחון את זה בהיבט יותר רחב. דוד, בוועדת הכנסת אתם תחליטו. או שוועדת הכנסת תקיים דיון, והיא בעצם תדון בזה, או שתחליטו על ועדה אחרת,

מה, אתם, מסכימים לוועדת הכנסת?

ועדת הפנים. ועדת הפנים.

בוועדת הכנסת יחליטו על זה.

אנחנו מצביעים על זה עכשיו.

למה ועדת, הכנסת? כי זו הצעה, כי זו הצעה לסדר-היום.

אני אגיד לכם: לי אין בעיה עם ועדת הפנים, אני שר הפנים. אבל מאחר שאני רוצה להחיל את זה, יותר מהשלטון המקומי, ולתת לזה היבט יותר רחב, ולבחון בכלל את העניין של שקיפות לגבי גופים יותר רחבים מאשר הדבר הזה, ולא לייחד את זה רק, לעניין של ישיבות מועצה, אמרתי, אולי שזה יהיה בהיבט יותר רחב.

אדוני, הפחד, אם זה יהיה גדול זה לא יקרה.

בוא נלך לוועדת הפנים,

נשתמש בזה בשלב ראשון ונבקש הרחבות עתידיות. כן כן, לי, אמרתי, אין בעיה שזה יהיה בכל ועדה. ועדת הכנסת, מאחר שהוא רוצה ועדת הכנסת, ועדת הכנסת תחליט על זה.

הרי אם יש שתי פניות,

שתי ועדות, אז ועדת הכנסת צריכה להחליט בזה בכל מקרה. אבל אין שתי ועדות.

לא, הוא אומר ועדת הפנים, למה? אתה אומר ועדת הכנסת.

חבר'ה, זה יעבור לוועדת הכנסת. דוד, עזוב.

שמישהו אומר ועדה כזאת ומישהו אומר ועדה אחרת, זה עובר לוועדת הכנסת.

לא, דוד, אבל אין לך, אין לך שום יתרון לדון בזה. טוב, בסדר, אנחנו מסכימים, זה יעבור לוועדת הכנסת. טוב, בוועדת הכנסת תחליטו, לא, תקבלו את ההחלטה.

הוא רוצה לדון בזה,

חבר הכנסת לוי,

בכלל מה קורה עם החוק. יש כאן עניין של תקנון: ברגע שחבר כנסת אחד אומר ועדת הפנים,

וחבר כנסת אחר אומר ועדה אחרת, אז זה בוועדת הכנסת באופן אוטומטי, מה אני יכול לעשות.

היא תקבל את ההחלטה לאיזו ועדה להעביר את זה. היא יכולה להעביר את זה לוועדת הפנים,

היא יכולה לעשות כל החלטה שהיא רוצה, אבל הוא רוצה ועדת הכנסת, אז זה מה שיהיה. הדיון יהיה שם. בכל מקרה, אני רק רוצה כשורה, שתדע:

אם נקבע כי חייבים להקליט כל ישיבת מועצה, זה דבר ראשון. ודבר שני, נקבע כי הפרוטוקולים, ההקלטות או התמלילים של ישיבות המועצה הפומבית, מתפרסמים לידיעת הציבור הרחב באתר האינטרנט העירוני. זה על-פי הפקודה, על-פי פקודת העיריות. כך שזה לא דבר שלא קיים. אבל זה לא קורה, אני שמח שהסכמתם להעביר את זה לוועדה, וועדת הכנסת תדון באיזו ועדה זה יהיה: או ועדת הפנים, ועדת הכנסת,

או כל ועדה אחרת.

תודה, אדוני השר. הצבעה על העניין של, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מסכים להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

לא, רגע, אם לא, אז אני רוצה לדבר. בוא, אדוני, לא, לא, רגע, היושרה היא נר לרגלי. כשאמרתי כן, זה כן.

הוא לא היה עושה לך תרגיל בעניין, אני לא עושה תרגילים כאלה בחיים. בוודאי שאני מסכים, ואני עליתי רק להגיד לך תודה רבה,

על היד המושטת שלך. ואני מקווה שאנחנו נצליח לקדם, טוב.

חברת הכנסת, תודה רבה.

את גם תלכי למיקרופון, בבקשה?

אדוני השר,

אני מודה לך, היית סגן יושב-ראש פעם? על הנכונות לבחון, לא.

אני בהחלט חושבת שאנחנו צריכים לקיים את הדיון הזה לגופן של הרשויות המקומיות, כי זאת זירה דמוקרטית חשובה שבה, כמו הדיון הזה, זו המקבילה לשלטון המקומי, ונשמח יחד לבדוק את הדברים בוועדה, לקבל את ההצעה, ואת מסכימה להצעה לסדר-היום.

כן כן, מסכימה, תודה רבה.

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה ביקשת והגשת חתימות להצבעה שמית. אתה מוותר? לא שומע. מוותר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעה לסדר-היום, על העברה כהצעה לסדר-היום של ההצעה לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה) של חברי הכנסת, אז אנחנו מצביעים על שתי ההצעות, של חבר הכנסת מיקי לוי ושל חברת הכנסת זנדברג, בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), כהצעות לסדר-היום. מי שבעד הוא בעד להעביר את זה לוועדה, ועדת הכנסת, כי אין הסכמה על הוועדה.

לא, הצעה אחת. תמחק את ההצבעה שלי, כי אני,

ההצעה להפוך את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ה 2015, ואת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות

התשע"ה 2015, להצעות לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. תמחק את ההצבעה שלי, טוב. 34 בעד, אין מתנגדים. אני מוחק את הצבעתו של השר סילבן שלום. הצעה, ההצעות, תוריד את,

חבר הכנסת גטאס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, חוק החרם שהצעת החוק המונחת לפניכם באה לבטל, הוא חוק שצריך להיעלם מספר החוקים של כל מדינה הטוענת שהיא מדינה דמוקרטית המגינה על חופש הביטוי. הטעמים לביטול החוק הם גם מוסריים וערכיים וגם מעשיים ופוליטיים. קריאה לחרם כלכלי-תרבותי-אקדמי היא כלי פוליטי לגיטימי הנובע מהזכות האוניברסלית לחופש ביטוי, כל עוד הוא נעשה להשגת מטרות פוליטיות וללא שימוש באמצעים אלימים. השימוש בחרם הגיע לבתי-משפט בהרבה ארצות במערב, ובכולן ניתנה לגיטימציה לשימוש בחרם ככלי, כחלק מהזכות לחופש ביטוי. בית-המשפט העליון האמריקני קבע באופן מפורש כי חופש הביטוי חל על פעילות של חרם פוליטי, כל עוד היא נעשית באופן מילולי וללא אלימות. ואני מצטט: Political boycotts are a traditional mean of communicating thoughts between citizens and discussing public questions. גם בקנדה ובגרמניה הכריעו בתי-המשפט במתן לגיטימיות לשימוש בחרם כפעילות פוליטית נורמטיבית. חוק החרם, אתה באמת בסדר? אתה היית רוצה שתושבי ישראל יגידו, מסיבות כלשהן, שלא קונים מאזורים ערביים? זה היה נראה לך בסדר? התשובה היא לא, שזה לא בסדר.

חוק החרם, למה כשהיו בחירות, אם זה למטרה פוליטית לגיטימית,

אתה שכחת מה, בבחירות? חוק החרם בא בעצם,

אני גם אתייחס למה שאמר ליברמן.

אני גם מתייחס למה שאמר ליברמן. אז למה זה בסדר וזה לא בסדר? באמת. חוק החרם בא בעצם כדי להגביל באופן בוטה, או בחקיקה, את זכות היסוד של חופש הביטוי ולהתייחס לקריאה לחרם כעוולה אזרחית. בג"ץ, בהרכב תשעה שופטים, דחה את העתירות על החוקתיות של החוק, אבל ביטל את סעיף 2(ג) של החוק, מה שמחזיר את הכדור למגרש החקיקתי, ועל המחוקק עצמו להתפכח, ולהתעשת, ולבטל את החוק הרע הזה, הפוגע לא רק בזכות לחופש ביטוי אלא גם בזכויות בסיס נוספות, כמו הזכות לשוויון ולחופש העיסוק. במישור המעשי, החוק צריך להתבטל גם בגלל ביטול סעיף 2(ג), שמעקר אותו מהסעיף הדרקוני שהיה הופך אותו לחוק של משטרים אפלים, ובעצם מייתר החוק בעיני מי שיזם אותו, כך שהישארותו במתכונתו הנוכחית היא בגדר השארת מצבה לרוח הגזענית האפלה שעמדה מאחוריו. הייתי מצפה ממי שיזם את החוק המקורי לבוא ולהציע את ביטולו כאן ועכשיו, במיוחד אחרי שממשלתך, ממשלת ישראל, חתמה בעצמה על הסכם שיתוף הפעולה עם האיחוד האירופי, "הורייזן 2020", והסכימה בעצם חתימתה על ההסכם שהמימון מהתוכנית יושקע אך ורק בתוך גבולות 67' והארגונים שיש להם כל נגיעה בהתנחלויות לא יוכלו לגשת לתוכנית. זוהי חתימה של ממשלת ישראל. לא משנה איך תתייחסו לחתימה, זהו יישום דה-פקטו של חרם, בהסכמת הממשלה, על ההתנחלויות. אין שום קשר בין קווי 67' לחרם, ולמה ממשלת ישראל,

שום קשר.

המטרה שלו היא להעלים את המדינה היהודית,

זה בהזיות שלך. אתה כבר הוכחת, טוב, אוקיי. אולי מחלת הים שלך, אל תיתן לי ציונים.

הוכחת כמה אתה ימני, לא צריך על חשבון הנאום שלי להוכיח את זה שוב. אתה הוכחת,

הוכחת שאתה, אתה יכול לעבור לצד השני של האולם. מצדי אתה יכול לעבור לצד השני של האולם. זה לא הוא ימני, זה אתם נהיים יותר ויותר שמאלנים. אל תיתן לי ציונים. למה, אתה מתגעגע, של הספינה. למה אתם חושבים, לא קיבלת מספיק כותרות, נכון? למה אתם חושבים שממשלת ישראל, גברתי, ואפילו שומעים לך. לא מעניין אותו, אני הבנתי שאני צריכה לעזור לך.

אני לא יכול, תוסיפי לי זמן.

רבותי, חברי הכנסת, אבל תתווכחו עם הטיעונים שלי, מה אתם, אני אומר לכם שממשלת ישראל מחרימה את ההתנחלויות. תתאפקו, תתאפקו. היא חתמה על מסמך שמחרים את ההתנחלויות, הממשלה בראשות ביבי נתניהו. "חמאס", נו. למה היא חתמה? תחכה. תחכה, תשמע למה היא חתמה. היא חתמה על אותו מסמך רק בגלל הפחד מהחרם האמיתי על ישראל באירופה, שהיה מתפתח ומתגלגל כתוצאה ממידור ישראל מתוכנית "הורייזן". ואתם יודעים שהלכו עם ביבי נתניהו כל ראשי האקדמיה בישראל, ואמרו לו תחתום, כי אם לא תחתום אנחנו ננודה ולא נוכל להשתתף יותר לא בוועידות מדעיות ולא בתוכניות מחקר אירופיות ועולמיות. לפני שבוע, אדוני היושב-ראש,

"גברתי", כמעט אמרתי. הייתה פה גברתי, עכשיו זה אדוני. חתמה הסתדרות המורים על ההכרזה העולמית של הקונגרס של ארגוני המורים, המסמך כלל הצהרות מרחיקות לכת בדבר העילות המצדיקות חרם על מפעל ההתנחלויות הישראלי, ואני מצטט: מה שחתמה הסתדרות המורים הישראלית, המייצגת,

150,000 מורים, הם חזרו,

הכיבוש הישראלי הנמשך בגדה המערבית, אתה רוצה חרם על ישראל, חבר הכנסת גטאס? תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה בביטול החוק. אתה תיפגע מחרם באותה מידה. אני רוצה בביטול החוק,

הוא רוצה למחוק את מדינת ישראל, אני לא מתווכח,

זה מה שהוא רוצה. מותר לי לשאול אותך שאלות. הוא רוצה למחוק את מדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, אני עומד כאן, תשמע את נאומי עד הסוף ותדע.

מותר לי לשאול שאלה. אתה רוצה

כל עוד נמשך הכיבוש. כבוד היושב-ראש, עם כל הכבוד לך, אל תקטע אותי. יש לי נאום, אני אקרא אותו, הוא קרא לחרם. הוא כבר קרא לחרם. בנאום שלי יש את התשובה גם לשאלה שלך.

הוא עמד פה והוא

חברת הכנסת בן ארי, חבר הכנסת כהן, אתה פרובוקטור. אתה רוצה למחוק את המדינה, זה הכול. זוהי זכותי. חבר הכנסת שמולי, נא לתת חבר הכנסת גטאס לסיים. חבר הכנסת גל, תודה. פרובוקטור זול. זה מה שאתה, אתה פרובוקטור זול.

מה לעשות, אתם רוצים לשנות את המציאות.

רבותי, לא מחוקקים חוקים על מנת להתמודד עם חרם פוליטי. על מנת להתמודד עם החרם,

יש להתמודד עם הכיבוש, על מנת למנוע חרם, יש למנוע

זוהי ההנהגה בישראל. ההנהגה הזו היא המקור לחרם, בגלל המדיניות שלה. כל עוד ישראל ממשיכה בכיבוש ובשלילת חירותו של העם הערבי הפלסטיני,

ובקיום דה-פקטו של משטר ההפרדה הגזעית,

החרם יימשך, ובצדק.

אתה פרובוקטור ואתה זול. אני קורא לכם, במיוחד לחברים באופוזיציה,

חבר הכנסת שמולי, חבר הכנסת שמולי, אשר תוקפים את מדיניות הממשלה, אתה פרובוקטור ואתה זול, ואתה עושה בול את מה שליברמן עשה אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. והעומד בראשה לתמוך בהצעת

הכרזה על בחירה אישית של אזרחים לנקוט בטקטיקת החרם. אם מחר חבר הכנסת אראל מרגלית יחליט שיש לו בעיה עם "תנובה" בגלל מחיר הקוטג', או בגלל 75% אני לא יודעת מה זה היה, וירצה לקרוא לחרם צרכנים על "תנובה",

אני מתנגדת. למה? את מסבירה לנו למה אתם בעד. אני מסבירה לך, חבר הכנסת שמולי, וכדאי שתקשיב היטב למה שאמרתי, ובשבילך אני חוזרת על מה שאמרתי.

אדוני היושב-ראש,

חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מניח שאתם לא מופתעים מכך שביקשתי ממזכירות הממשלה באופן אישי לענות על הצעות החוק של חבר הכנסת גטאס וחברת הכנסת זהבה גלאון. כי זה החוק שלי, נכון, זהבה, ואני גאה בזה. כל תועבה שבאה לכנסת היא שלך. כמעט כל תועבה. זהבה, תכף אני אענה, כי זה מרענן איך פעם אחר פעם את וחברי סיעתך מתייצבים עם באסל גטאס וחנין זועבי על אותם קווים בדיוק, אחד לאחד. אבל תכף נענה לך.

חברת הכנסת זנדברג. אבל קודם אליך, חבר הכנסת באסל גטאס. אין לך מה להגיד,

אני חייב להגיד לך, ממך אני לא מופתע. בן-אדם שהוא סייען "חמאס" מוצהר,

חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בהחלט. מי שמוכן לעזור לארגון טרור ומי שמוכן לפעול כנגד החוק הישראלי, אז בן-אדם כזה באמת ובתמים מאמין שצריך להחרים את מדינת ישראל. בהחלט. אני חייב להגיד שאתה עקבי. חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתה עקבי מאוד. אבל אנחנו פה בהחלט קצת פראיירים כשאנחנו מאפשרים לך לשבת בבית הזה ופעם אחר פעם לפעול כנגד מדינת ישראל. זה כן. די כבר. ועל זה אתה לא מעיר לו? אדוני השר, זה לא ביטוי פרלמנטרי, ולא מתאים. אבל בסדר, אתה שר בממשלה, אתה בוחר, כנראה,

אני בהחלט בוחר את הביטויים שלי.

תתבייש לך. אתה וירון מזוז, מאיפה באת? ועכשיו אלייך, חברת הכנסת גלאון. אני יודע שבשביל מטרה נעלה, לעזור לחבר הכנסת גטאס ולחבריו לסיעה, מותר גם לשקר.

אבל כדאי שהבית הזה ידע על מה היה החוק שאת מנסה לבטל, פשוט ידע מה כתוב שם, כי זה הרי לא מעניין אף אחד. אף אחד לא הלך ולא בדק. אז לפני שתעלי על הדוכן ותסבירי לנו עד כמה בשם חופש הביטוי כל כך חשוב לבטל את החוק הזה, ועד כמה חשוב לבטל את החוק הזה כי הוא, אתה פגעת, כי הוא עושה רצף בין גבולות 67' ליהודה ושומרון. חברת הכנסת גלאון, אני אשתף אותך, למשל, בפרט אחד מדיון על החוק הזה בבג"ץ, כי נכחתי, זה היה חוק שלי. השופטים, בהרכב מורחב בבג"ץ, שאלו את נציגי העותרים שעתרו נגד החוק, ביניהם היה שם גם נציג שייצג את חבר הכנסת טיבי באופן אישי, שאלו אותם: תגידו, אם אנחנו לא נחיל את החוק הזה על יהודה ושומרון אלא זה יהיה רק בגבולות של הקו הירוק, אתם מבטלים את העתירות? אתם יודעים מה הייתה התשובה של העותרים? לא, אנחנו רוצים ונאבקים על הזכות להחרים את מדינת ישראל, לא משנה מה גבולותיה. זאת הייתה התשובה של העותרים, לכן אל תיקחו את הסיפור הזה לוויכוח על יהודה ושומרון.

המטרה האמיתית שלכם זה לפעול כנגד מדינת ישראל, זה מה שמעניין אתכם. ותחשבי טוב,

למה את וחברייך לסיעה מתייצבים על אותם קווים. מה קרה לכם? חבר הכנסת גילאון, תודה רבה. שמענו. מפ"ם ההיסטורית הייתה מתביישת בזה. ההיסטורית הייתה מתביישת. עכשיו כמה דברים על מה שכתוב בחוק, כל אלה שכל כך דואגים לחופש הביטוי. החוק לא מפריע לך, זהבה גלאון, לא לקנות מוצרים מיהודה ושומרון.

נסתדר בלי הכסף שלך. תאמיני לי, נסתדר בלי זה. את יכולה להמשיך לא לקנות. החוק עושה שני דברים בלבד, וכדאי שחברי הכנסת שלא היו כשהחוק חוקק ידעו מה כתוב בו. - החוק אומר, שאם את יוזמת קמפיין של חרם, במטרה לפגוע בגוף ישראלי או בגוף שנמצא באזור, לפי חוק, ביהודה ושומרון, מותר לאותו גוף שנפגע לבוא לבית-המשפט, ואם הוא נפגע ממך, לבקש פיצוי. זה הכול. את לא סומכת על מערכת המשפט הישראלית? את מתייצבת פה יום אחר יום ומגינה עליה, עליך אני לא סומכת. תוקפת אותנו שאנחנו האיום עליה. אז פתאום זה מפריע לך שמותר לצד נפגע לגשת לבית-המשפט ולבקש פיצוי? זה נורא? זה סתימת פיות? זאת הבעיה הגדולה של חופש הביטוי במדינת ישראל? זה החוק הנוראי?

דיבר חבר הכנסת באסל גטאס על החוק האמריקני. חבר הכנסת פריג'. דיבר חבר הכנסת באסל גטאס על החוק האמריקני. בחוק האמריקני, אם אתה חברה שרק נענתה ללחצים של מדינות ערב ומשתתף בחרם על מדינת ישראל, אתה יכול להיכנס לכלא ולשלם קנסות אדירים. החוק הזה הוא צמחוני מאוד בהשוואה לחוק האמריקני. חבר הכנסת גטאס, אתה יודע שאתה יכול לחזור לדוכן לעוד שלוש דקות, אז תשמור את זה לזה. הלוואי שהגנת עלי ככה. לכן, אם היינו מאמצים את המודל האמריקני, אני בודק את זה, ואני רואה את זה: מותר בארצות-הברית, וזה נעשה כרגע, להחרים, והם מחרימים מוצרים מההתנחלויות. גם פה מותר לפי החוק הזה. אמרתי: מותר לא לקנות, כל אחד באופן אישי, הם לא אוהבים את זה,

כל אחד באופן אישי יכול לעשות מה שהוא רוצה, חבר הכנסת אראל מרגלית, בחוק הזה. לא לא לא, לא באופן אישי.

אני חוזר ואומר: בשונה מהחוק האמריקני, ששם חברה שמשתתפת בחרם על מדינת ישראל, זו עבירה פלילית,

היא עוברת על החוק האמריקני והיא יכולה לשלם קנסות. פה כל מה שיקרה, ויש הבחנה בחוק האמריקני בין גבולות 67' לא, זה בכלל לא רלוונטי. הוא בכלל לא מתייחס לסוגיה הזו. בחוק הזה, כל מה שקורה זה שאתה פונה לבית-המשפט ומעלה את תואנת הנזק, ובית-המשפט יכול להחליט שמגיע לך פיצוי על הנזק. אגב, יש בחוק הזה עוד דבר, שאם אתה משתתף בקמפיינים של החרמה, אתה מוותר על הכסף הממשלתי הישראלי. מותר לממשלת ישראל לא לתת לך הטבות מס, ומותר לה לא לתת לך איזשהו מימון מיוחד. תחליט עם מי אתה רוצה ללכת. זה הכול.

החוק האמריקני, איפה אתה נותן מקום לוויכוח הלגיטימי? חבר הכנסת מרגלית, תודה.

כל אחד באופן אישי יכול להחליט מה שהוא רוצה, כל אחד באופן אישי יכול לקנות את התוצרת שנוצרת באזור שאני גר בו, וגאה שאני גר בו, ויכול שלא. אבל מי שמרים קמפיינים של החרמה, אם של מדינת ישראל ואם של גופים ישראליים שהוקמו ברשות וסמכות, הם לא עבריינים של החוק, צריך לדעת שהוא יכול לשלם. אגב, יש השפעה לחוק הזה, ואני מאוד גאה. בדיון בבג"ץ, אותם ארגונים שעתרו נגדו ואותם ארגונים שאמרו שלא מעניין אותם קווי 67', הם רוצים את הזכות להחרים את מדינת ישראל ככזאת, אמרו, למה הם עתרו? אמרו: החוק מפריע לנו, אנחנו מפחדים שנצטרך לשלם. אנחנו נאלצנו לצמצם את הפעילות שלנו, רחמנא ליצלן. זה היה הנימוק שלהם בבג"ץ למה הם רוצים לבטל את החוק. ואני מאוד מאוד גאה שזאת התוצאה, ואני גאה בכך שבית-המשפט העליון, בהרכב מורחב של שופטים, עם כל הטענות שלכם, אמר שהחוק הוא חוקתי, כנגד כל מה שנכתב וכנגד כל צעקות

אבל כל אלה שכל כך טוענים לבית-המשפט העליון, גם כשהוא אומר שזה חוקתי זה לא מספיק לכם, ואתם אצים רצים לבטל את זה דווקא בתקופה שקמפיינים להחרמה של מדינת ישראל רק גוברים.

איך ניראה בחוץ-לארץ? איך נבוא לגופים בין-לאומיים ונגיד להם: תגנו עלינו, כשאתם בסופו של דבר רוצים להצדיק את הזכות של גורמים ישראליים להחרים את מדינת ישראל? איך כולנו ניראה?

חבר הכנסת מרגלית. ולכן, זהבה, צר מאוד שזה המקום שאתם ממקמים את עצמכם בסקאלה הפוליטית הישראלית, שאתם מוחקים את הקווים האחרונים שמפרידים ביניכם לבין באסל גטאס, אחמד טיבי וחנין זועבי. חבל מאוד. כשהחוק הזה קודם,

בזמנו בכנסת, אני גאה בזה, קידמו את זה חברי כנסת מסיעות שונות של הבית, מהקואליציה ומהאופוזיציה, מימין וממרכז ואפילו ממרכז שמאל, כי כולם מבינים שבקרב הזה למען מדינת ישראל והגנה עליה כולנו צריכים להיות מאוחדים, כל מי שרוצה כאן מדינה יהודית. מי שרוצה כאן מדינת "חמאס", כמו באסל גטאס, שיצביע כמו באסל גטאס. ואני קורא לכנסת, כמובן, לדחות את שתי הצעות החוק. תודה רבה לשר אלקין. חבר הכנסת גטאס, אתה רוצה? שלוש דקות, בבקשה. לא חשבתי שלא תנצל אותן, וזה בסדר. חברת הכנסת זהבה גלאון, את רוצה גם? ברור. יש פה דמוקרטיה, השר אקוניס, אתה יודע. לפעמים זה לא קל, לפעמים קשה, אבל יש דמוקרטיה.

אדוני היושב-ראש, שבשלוש הדקות עכשיו תגן עלי, אף אחד לא מבטיח כאן נאומים סולו,

לא סולו, אבל שיהיה לי את הזמן שלי, כפי שהגנת על השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בנוגע לחוק יש לי רק לחזור ולהגיד שביום שממשלת ישראל חתמה על ההסכם של שיתוף הפעולה המדעי, בתוכנית שנקראת "הורייזן 2020", החוק הזה התייתר. ממשלת ישראל בעצמה החרימה, בעצם חתימתה, את ההתנחלויות, ואמרה במפורש שכל דולר, כל יורו, שמגיע מהאיחוד האירופי, ותבינו, רבותי, הדולרים האלה, חלק מהם באים מישראל, ישראל תורמת לתוכנית ה"הורייזן" לפי התל"ג שלה,

כסף שבחלקו או ברובו ישראלי, שמגיע בחזרה לתוכניות המו"פ, אסור לו להגיע להתנחלויות. ו-2. ישראל חתמה במפורש שאסור שארגון כלשהו שיש לו נגיעה,

אוניברסיטה, חברה שיש לה נגיעה בהתנחלויות, להגיש תוכניות שיתוף פעולה ל"הורייזן 2020". אז אין טעם בחוק. מה אתה בא ומלין? אתה חתמת, כממשלת ישראל, על חוזה כזה. אבל בכלל אני רוצה להגיד

רבותי, אמרתי לכם, תקראו את המציאות, שמתי לכם מראה לפני העיניים שלכם. ואם ההסכם עם איראן, שישראל, וביבי נתניהו הולך ומתנגד לו בכל זירה, הוא צריך לקרוא אותו נכון. המכניזם שהביא את ההסכם בין איראן למעצמות הוא זה שצריך להפחיד את ביבי נתניהו ואת ממשלת ישראל. המכניזם הזה, של סנקציות, וחרם, ומשא-ומתן, הוא כנראה המזור האחרון בשביל לסיים את הכיבוש ולהביא לשלום סוף-סוף.

אני מחפש שלום, אתם מחפשים מלחמה. ככה לא משיגים שלום. אתם מחרחרים מלחמה, תודה רבה. אני רוצה שלום צודק, אני רוצה חיים משותפים, חבר הכנסת, סגן השר מזוז, ואם אין לי דרך אחרת להגיע לשלום ולחיים משותפים חוץ מחרם, אז אני בעד חרם.

תודה רבה לחבר הכנסת גטאס. חברת הכנסת גלאון, בבקשה. חבר'ה, זה בסדר, הוא אמר שהוא בעד החרם, הכול בסדר. לפחות אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים. לעזה. זהבה, את מוזמנת להצטרף אליו גם. חבר הכנסת חזן, אני מבקש. זאת בושה. השרה רגב. השרה רגב, אין קריאות ביניים משולחן הממשלה. חברי חברי הכנסת, הססמה הכי מפורסמת של האנטישמים הפוגרומיסטים ברוסיה הצארית הייתה: הכה ביהודים והצל את המולדת, הצל את אימא רוסיה. עכשיו זה פה הכה בערבים, אחר כך הכה בשמאלנים. הכול כשר בעיניכם. אתה לא עושה את ההבחנה, חבר הכנסת אלקין. אני עמדתי כאן על הדוכן, אל תיכנס לי בדברים. עמדתי כאן על הדוכן, השרה רגב, אני מבקש, זה לא מקובל. לא אקרא אותך לסדר. השר אלקין, בבקשה. עמדתי כאן על הדוכן ואמרתי בצורה ברורה את העמדה של הסיעה שלי. אני לא חייבת להסכים עם חבר הכנסת באסל גטאס. מה שאתם רוצים לעשות זה להשתיק כל קול שהוא קול ביקורתי, אני לא שומעת את עצמי. חברים, אני מבקש. חבר הכנסת גל, מספיק. חבר הכנסת קיש, נא לשבת. סמוּטריץ, נא לשבת, חבר הכנסת, בבקשה. סמוֹטריץ.

אמרתי קודם, ואני אומרת לטובת אלה שנכנסו: אנחנו בסיעת מרצ מתנגדים לחרם על מדינת ישראל, חרם אקדמי, כלכלי, תרבותי. אנחנו תומכים בבחירה אישית של אנשים שרוצים להביע את המחאה שלהם, חבלי ארץ. בחירה צרכנית,

אנחנו תומכים בזה, כשמדובר בכיבוש ובהתנחלויות. חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

ומה שרוצים לעשות כאן, חברי חברי הכנסת, אתם רוצים להחריג את ההתנחלויות מהשיח הפוליטי הלגיטימי. ואני אומרת לכם שמותר לנו להגיד לכם שמי שעושה דה-לגיטימציה למדינת ישראל זו המדיניות של ממשלת ישראל: מדיניות של סרבנות, מדיניות של חוסר רצון להגיע להסדר, מדיניות שמביאה את העולם למקום שאנחנו נמצאים בו. רק היום שמענו על בנקים באירופה שרוצים למשוך את ההשקעה שלהם. למה זה קורה? בגלל מדיניות ניהול הסכסוך של הממשלה שלכם. איבדת את זה לגמרי.

היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה קטנה. חבר הכנסת חזן, פעם שנייה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לדברים של השר אלקין. שלא יבלבלו אתכם עם מה שקורה בארצות-הברית, ממש שלא יבלבלו אתכם, שלא ייתנו לכם מידע כוזב, החקיקה בארצות-הברית מתייחסת רק לחרם שהוכרז על-ידי מדינות, ומתייחסת לפעילות של תאגידים, ולא יחידים ולא קבוצות פרטיות. ובארצות-הברית עושים שימוש תדיר בחרמות: חרמות חברתיים, ציבוריים.

מי שרוצה להפעיל לחץ על השלטון ולא רוצה לרכוש קוטג' או מי שלא רוצה לרכוש מוצר אחר,

יכול להשתמש בטקטיקת החרם, תודה רבה.

היא לגיטימית, טוב, תודה רבה לך. ואתה רוצה להשתיק אותנו ולסתום לנו את הפה, וזה לא יעזור לך. תודה רבה לחברת הכנסת גלאון. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים על הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, של חבר הכנסת באסל גטאס. הצבעה. היו"ר יואל חסון: היו"ר יואל חסון: רגע, יש פה תקלה. מופיע "חיליק בר", ואני הצבעתי בשם חיליק בר. יש פה תקלה. היו"ר יואל חסון: רגע, יש פה תקלה. מופיע "חיליק בר", ואני הצבעתי בשם חיליק בר. יש פה תקלה. אני יודע, יש פה תקלה. תעשה עוד פעם.

חברים, הייתה פה איזושהי תקלה. אנחנו נבצע הצבעה נוספת.

בבקשה, הצבעה נוספת על הצעתו של חבר הכנסת גטאס. בבקשה.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון,

התשע"ה 2015, נתקבלה. 75 נגד, 14 בעד, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצעת חוק נוספת. לא לפרוטוקול, להוסיף אותי להצבעה נגד. חבר הכנסת חיליק בר, אני מוסיף לפרוטוקול שאתה הצבעת נגד. לא לפרוטוקול, אני רוצה הצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק, נוספת, למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (ביטול החוק), של חברת הכנסת זהבה גלאון. ההצבעה עכשיו.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון,

14 בעד, 74 מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום להצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. ישיב סגן השר מאיר פרוש. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. עשר דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, מטרת ההצעה היא לשמור על בריאות הילדים, אני מבקש לשמור על שקט ביציעים. בבתי-הספר, יותר נכון, לשמור על הגב של הילדים. כיום המצב הוא שילדים נאלצים לסחוב תיקים גדולים. לפעמים אני רואה את הבנות שלי נאלצות לסחוב על הגב שלהן תיק במשקל 12 ק"ג, לפעמים, כאשר משקל הילדה הוא פחות מ-40 ק"ג. התקנה של משרד החינוך אומרת שמשקל התיק שמותר לילד לסחוב הוא 15% ממשקלו של הילד, ולגבי ילדים בכיתות הנמוכות ההמלצה של המשרד היא שזה יהיה פחות מ-15%. אם מישהו מכיר בית-ספר שבו הילדים עומדים בסטנדרט הזה, שיבוא ויספר לי את זה. זו תקנה של המשרד ששום בית-ספר לא מקיים, ואף אחד לא בודק, כי משקל הספרים הולך וגדל, מספר הספרים הולך וגדל. באותו יום הילדים נאלצים ללמוד כמה מקצועות, והם נאלצים להביא כל מיני דברים וציוד לבית-הספר, וכאשר הילד נאלץ ללכת מביתו אל בית-הספר ברגל, אין לו הסעה, במיוחד מעוטי יכולת, אז מצבם עוד יותר קשה. ההצעה היא, שכמקובל בעולם, יהיו בבתי-הספר ארוניות שבהן אפשר לאחסן חלק מהספרים, חלק מהציוד. בארצות-הברית, כמעט כל בתי-הספר הם כאלה. בארץ נעשו ניסיונות כאלה, יש בתי-ספר שעשו את זה בהתנדבות, בעצמם, כדי לפתור את הבעיה של התיקים הגדולים, אבל הבעיה לא נפתרה באופן כללי. ולכן, הצעת החוק היא פשוטה, היא גם סבירה, היא באה לפתור את הבעיה בתוך חמש שנים, בפריסה מדורגת. העלות שלה היא לא גדולה, אבל התועלת שלה לבריאות הילדים היא גדולה מאוד. אני חושב שבמצב שיש ארוניות אפשר לאכוף יותר את התקנה של משקל סביר וניתן לנשיאה של תיקים על-ידי ילדים, על-ידי בנים ובנות. מדובר בבריאות של הילדים. אני מקווה שחברי הכנסת יצביעו לגופו של עניין, ולא יתחילו להתחשבן שזה הצעה של זחאלקה וצריך לפסול אותה רק כי היא כזו. אחלה הצעה. אחלה הצעה. ההצעה הזאת, דרך אגב, היו בעבר החלטות של ועדת החינוך לתמוך בה,

לצערי הרב, הממשלה לא תמכה בה. אני מוכן לשתף פעולה עם משרד החינוך בקידום ההצעה, ככה שתהיה, איך אומרים, סבירה יותר, ואני חושב שחובתנו, אם יש תקנה, ואנחנו רואים במו עינינו שנעשה נזק לילדים, שנים על גבי שנים, וזה לא נפסק. כל התקנות, למה? פעם ביררת למה משרד החינוך מתנגד לזה? זה רק עניין של כסף? זה לא כסף, זה כסף קטן. זה לא כסף קטן. זה 120 שקלים לכל יחידה, תכפיל במספר התלמידים בארץ. אז בסדר, נעשה את זה מדורג, אבל אי-אפשר להשאיר את זה ככה. ומה זה הכסף הזה לעומת הגב של הילדים שלנו? מי אין לו ילדים? מי שיש לו ילדים בגיל הזה, שמישהו יגיד לי שהוא מקבל תיק שהבן שלו נושא תיק פחות מ-15%. כולם, 20%, 30%. חבר הכנסת זחאלקה, אולי יהיה יותר זול פשוט לתת להם אייפדים ושכל חומר הלימוד יהיה באייפדים. גם זה לא יפתור את הבעיה. לא יפתור את הבעיה. טוב, אז בסדר. אנחנו לא נגיע כנראה להסכמה פה. אז אייפד לכל ילד.

פעם זה היה מכונית לכל פועל, עכשיו זה אייפד לכל ילד. אני קורא לחברי הכנסת, אתם יודעים מה? בחוק הזה, אני סומך על המצפון שלכם. אם כל אחד יצביע לפי המצפון שלו, החוק יעבור, כי החוק הזה אומר: לשמור על הגב של הילדים, ומי לא רוצה לשמור על הגב של הילדים? אני מאמין שכולם רוצים לשמור, ולכן העניין הוא, אם זה עניין כספי, אפשר גם את זה לפתור, גם את זה לפרוס בצורה נכונה, גם על העניין הזה לתת את הדעת. אפשר. 120 שקל ארונית,

תשלומי הורים זה הרבה יותר מזה. זה לא ביג דיל, זה דבר שאפשר לפתור אותו. אבל התועלת, שמשלמים אחר כך בריבית דריבית על מחלות גב של ילדים, במיוחד ילדים עניים. אז אני חושב שאם כל חבר כנסת וכל חברת כנסת יצביעו לפי המצפון שלהם, מי שיש לו ילדים, מי שיש לו נכדים, מי שרוצה שיהיו לו ילדים ומי שדואג לילדים בכלל, יצביע עבור החוק הזה. מי שמצביע נגדו מצביע נגד זחאלקה, ולא נגד החוק.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זחאלקה. אני מבקש מסגן השר מאיר פרוש, סגן שר החינוך, להשיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, 13 חברי כנסת נכבדים חברו להצעת חוק חדשה, שהוגדרה על-ידיהם: ארוניות במוסדות חינוך. הצעת החוק מעניינת, ומה שקוראים בשפת העם, עושה שכל. בעצם, מה אומרים המציעים הנכבדים? הם מבקשים לקבוע שבכל מוסד חינוך, לרבות מוסדות הפטור, יהיו ארוניות אישיות. יתר על כן, הצעת החוק מבקשת גם, שר החינוך אמור, לדעת המציעים, לקבוע בתקנות הוראות בדבר ארוניות אחסון, לרבות בדבר גודלן, אדוני היושב-ראש, לרבות בדבר נגישותן לשימוש התלמידים, בכל מוסד חינוך, וכמובן, כל מוסד חינוך חדש ייבנה מעתה באופן המאפשר התקנת ארוניות אחסון. אמרתי כבר, ההצעה עושה שכל, כלומר יש בה היגיון, יש בה סבירות, והיא מתקבלת על הדעת, ומדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי המטרה היא לאפשר לתלמידים להשאיר בבית-הספר חלק, לפחות חלק מספרי הלימוד ומהחפצים שהם נושאים עמם, כדי להקל את משקל הילקוט שנושא תלמיד, שעלול להסב לו נזקים בריאותיים, כמו שהגדיר זאת גם המציע, בשם המציעים, חבר הכנסת זחאלקה. אדוני היושב-ראש, אני לא מקל ראש בהצעת החוק, אלא שבחינה מעמיקה של הנושא מעלה שורה של קשיים, או לפחות השגות, ביישום בפועל של ההצעה. ראשית, לשיטת משרד החינוך לא נכון לקבוע נושא ריהוט של מוסדות החינוך בחקיקה ראשית. במציאות, כלומר בפועל, ברבים ממוסדות החינוך כבר מותקנים מקומות אחסון לתלמידים, והאמת היא שאלה משתנים בהתאם לאופי המוסד וגם לגיל התלמידים הלומדים במוסד. אני אומר כאן במלוא גילוי הלב, גם במלוא גילוי הדעת: קידום חקיקה בנושאים כגון אלה עלול לגרום, ממש לגרום להצפה של הצעות חוק בנושאים דומים, כלומר בנושאים שאינם אמורים להיות מוסדרים בחקיקה. מעבר לכך, אדוני היושב-ראש, הממונה על הבריאות במשרד החינוך, ואני אומר שהיא פונקציה חשובה מאוד במשרד, סבורה כי מעבר לארגון מקומות פיזיים במבני המוסדות יש לפעול, במקביל, להנחות את מוסדות החינוך, ולא פחות, לא פחות, את הורי התלמידים, בדבר ארגון יעיל של הילקוט. ההגדרה היא מאוד מדויקת: ארגון יעיל של הילקוט, ולמעשה כבר היום קיים חוזר מנכ"ל בנושא ילקוט התלמיד. החוזר המפורט מסביר כיצד יש להבטיח ארגון נכון של ילקוט התלמיד כדי למנוע העמסה מיותרת שלו. זאת ועוד, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק אמורה לחול על כלל מוסדות החינוך, ומה פירוש "כלל מוסדות החינוך"? גם על מוסדות ישנים וחדשים, וכמובן, הדרישה היא שזה ייעשה בהדרגה, בתוך חמש שנים. ואני שואל את עצמי: האם זה מעשי? האם זה בר-ביצוע? האם זה אופרטיבי? וצר לי להגיד, לא, ואני אומר עוד פעם: לא. כי רצון טוב ומחשבה נכונה לא תמיד נפגשים עם הריאליה, עם הניתן לביצוע. נכון, יש, כידוע, מוסדות חינוך שפועלים עדיין במבנים ישנים, יש מוסדות חינוך שפועלים עדיין באזורים צפופים, ולמותר לציין כי במבנים אלו יקשה על מחזיקי המבנה, בדרך כלל אלה רשויות מקומיות, אבל גם גופים פרטיים, לשפץ אותם, לערוך בהם בדק בית יסודי, או מה שמכונה בשפת העם לערוך בהם "רמונט", לשפץ אותם כדי שיוכלו לכלול בהם גם ארוניות. דבר נוסף, הצעת החוק, שנובעת בלי ספק מרצון חיובי, חברי המציעים, קובעת כי מהפכת הארוניות תחול על כלל מוסדות החינוך. מהי המשמעות? המשמעות היא פשוטה: בעוד שבמוסדות הרשמיים מדובר בתקציבי מדינה ורשויות מקומיות, הרי במוסדות המוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפטור תוטל העלות על הגופים הפרטיים המחזיקים את המוסדות, וגם כמובן על הורי התלמידים. יכול להיות שכוונת המציעים שגם זה יחול על חשבון המדינה, אז, אני הייתי אומר כאן במאמר מוסגר, כאחד שלמד במוסד פטור: אני לא הייתי מוכר את האידיאולוגיה שלי עבור כסף מהמדינה בשביל ארונית שהילקוט יהיה בה. אבל נעזוב לרגע את הוויכוח הזה ואת הגישה. בגישה מפוכחת זה רחוק מלהיות מעשי, זה גם רחוק מלהיות בר-ביצוע. ולכן אני שוב חוזר, אדוני היושב-ראש, אני אמרתי בפתח דברי: הצעת החוק, אין לי ספק, נובעת מרצון טוב, והיא ראויה אפילו לברכות, אבל גם המציעים הנכבדים יודו שאם הצעתם התיאורטית תתקבל, מדובר כאן בתוספת תקציבית ניכרת, תוספת תקציבית גדולה, לצורך הרחבת בנייה להצטיידות בארוניות. ולבסוף, במגבלת הזמן שלי אני כמובן לא יכול לפרט, אבל כדאי למציעי החוק לעיין שוב בחוזר המנכ"ל שמדגיש את הדרכים החלופיות להתמודדות עם עודף המשקל של ילקוטי התלמידים, ויש דרכים חלופיות מצוינות. ולכן, אני לא ממליץ כאן שאנחנו, חברי הכנסת, נתמוך בגישה של אמצעי חקיקה בנושא כמו ריהוט נוסף במוסדות החינוך, ולכן אני מבקש גם לא לתמוך בהצעת החוק. ואדוני היושב-ראש, כאשר אני עומד כאן מעל הדוכן בתפקידי כסגן שר החינוך, אני אנסה לנצל עוד כמה דקות, ברשותך האדיבה, מכובדי היושב-ראש. אני מבקש להעיר הערה קצרה בנושא חינוכי אחר, אני מבקש להעיר הערה קצרה בנושא חינוכי אחר, כי בעצם כל המחקרים מדברים על חשיבות החינוך בגיל הרך. המחקרים קובעים שככל שהגיל צעיר יותר, ההשקעה בחינוך משתלמת הרבה יותר, והאמת היא שבשנים הראשונות לחייו מעצב הילד את הדימוי העצמי ואת ערכי היסוד שיעצבו אותו שנים קדימה. אני רוצה להזכיר גם, שחז"ל לימדו אותנו שבזמן שבית-המקדש עמד על מכונו היה העם כולו, אנשים,

העם כולו, מצווה אחת לשבע שנים לעלות לבית-המקדש, להאזין לקריאת התורה מפי מלך ישראל. קראו לזה "מצוות הקהֵל", מכיוון שהמטרה הייתה שכולם יחד יבואו וישבו ויחיו בתוך האווירה הזאת.

זה קשור לארוניות? מי שהיה פה במליאה, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אני חייב לומר לך שהייתה פה נוכחות גדולה מאוד של האופוזיציה, הם שמעו ממני הסברים מעמיקים, על נושא הארוניות. ברעיון הגאוני של הארוניות. לחלקם יש, ראש האופוזיציה, הוא כל כך חושב שזה גאוני שהוא מתנגד לזה.

אני אמרתי פרקטית, לכן נראה לי שבמקרה הזה קשה לומר שצריכים לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לסגן השר פרוש. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה ביקש להגיב על דברי השר. שלוש דקות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

אני רוצה להביע, מעבר לוויכוח הפוליטי שהתחולל בעניין החרם, אני רוצה להביע מחאה על דבריו של השר אלקין, שפנה בצורה פוגענית, גזענית, פאשיסטית, כלפי הח"כים הערבים, כאילו הוא עושה לנו טובה שאנחנו כאן בכנסת. מסתבר שוב שמזוז וחזן יש גם בממשלה, חבר הכנסת אלקין ניסה באופן אופורטוניסטי להשיג, לזכות בפופולריות זולה על חשבון הח"כים הערבים. אני רוצה להבין, עכשיו זה נהיה ביטוי?

כל הנאום של סגן השר התעלם מנקודת המוצא של החוק,

אין לי מה להגיד על זה. והיא לשמור על בריאות הגב של התלמידים. הרבה חוזרי מנכ"ל היו, הרבה תקנות היו, וכולם אמרו: משקל התיק יהיה פחות מ-15% ממשקל התלמיד, זה לא מיושם. למה זה לא מיושם? כי בתוכניות הלימודים הנוכחיות, בספרים הנוכחיים, זה בלתי אפשרי. ולכן אני מציע הצעה סבירה, לא ממציא את הגלגל, אלא אני אומר: תסתכלו מה קורה בעולם. במרבית בתי-הספר במדינות המפותחות יש ארוניות. אני לא אומר לעשות משהו שלא קיים. זה עולה כסף? שיעלה כסף. תאמין לי, שיפוץ בית-ספר או שיפוץ הגב של התלמיד, אני בעד זה שישקיעו בשינוי או בשיפוץ בית-ספר כדי שיהיו ארוניות, ולא נתעסק בבעיות בריאותיות של גב של תלמידים. יואל,

מי שאכפת לו מהילדים, אני אומר שוב, שיצביע עבור החוק. מי שמצביע נגדו, מצביע נגד זחאלקה. תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה. הממשלה ביקשה הצבעה שמית. נא להתחיל בהצבעה. זו הצבעה אנטישמית, לא שמית. מוותרים על השמית? אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, עוברים להצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך, התשע"ה 2015, נתקבלה. 24 בעד, 48 נגד. חבר הכנסת נגוסה, אני מוסיף לפרוטוקול שהוא נגד, חברת הכנסת רוזין, אני מוסיף לפרוטוקול שהיית מצביעה בעד. אני קובע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון, איסור התקשרות קבלנית להעסקת עובדים), של חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא היום הצעת חוק שהיא באמת חוצת מגזרים, חוצת מפלגות, ואדוני סגן השר כהן, כיוון שאתה המיועד לענות לי, אני רוצה לומר לך ביושר, את הצעת החוק הזאת הגיש חברנו המשותף חבר הכנסת אברהם מיכאלי מסיעת ש"ס בקדנציה הקודמת. גם אני הגשתי הצעת חוק דומה בקדנציה הקודמת, ואנחנו שיתפנו פעולה וניסינו לקדם את הצעת החוק ההיא בקדנציה ההיא. לא הצלחנו,

אתם היום נמצאים בממשלה, ושר הכלכלה, השר דרעי, הביע תמיכה במהלך הזה. אני יודע שגם סיעת ש"ס הייתה מחויבת, אנחנו שמענו עמדות כאלה גם משרים במפלגות אחרות בקואליציה, ואני מקווה, עמיתי חברי הכנסת, שהיום נעשה את המעשה ונעביר את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית. במה אנחנו עוסקים, עמיתי חברי הכנסת? אנחנו עוסקים במחלה המסוכנת שנקראת: העסקה קבלנית. המצאה בעייתית שהולכת ומתפשטת במשק הישראלי. עובדים שמגיעים למקום העבודה, עובדים בו קשה כל היום, אבל לא מועסקים אצל המעסיק שלהם, אלא מועסקים אצל קבלן כזה או אחר. עובדי קבלן. יותר נכון לומר: עבדי קבלן. עבדי קבלן, כי לאנשים האלה אין זכויות, אין מעמד, אין כבוד, וגם בתחום השכר הם מופלים לרעה. אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על התרחבות של המחלה הזאת, של עבדות הקבלן, תחומים נוספים של עובדים נכנסים לתוכה. זה כבר לא רק עובדי שמירה, אבטחה, ניקיון, מסעדנות. היום מדובר בעובדים סוציאליים, 40% מהעובדים הסוציאליים בישראל הם עובדי קבלן, מהעובדות הסוציאליות. אנחנו מדברים על מורים, על מורות במערכת החינוך, מורות שמלמדות מקצועות ליבה, חבר הכנסת גפני, עובדות קבלן. אנחנו מדברים על רופאים שהם עובדי קבלן, על מהנדסים שהם עובדי קבלן. מכת מדינה. ובמכת המדינה הזאת, המגזר הציבורי בולט לרעה. אנחנו מדברים על יותר מ-400,000 עובדי קבלן בישראל, אבל קרוב למחצית מהם נמצאים במגזר הציבורי: במערכות הרווחה, במערכת החינוך, ברשויות המקומיות. שיטה נהדרת, להעסיק אנשים בלי תנאים, בלי שכר, בלי זכויות, בלי מעמד. הגיע הזמן לעשות את השינוי בתחום הזה. הגיע הזמן לעשות את השינוי בתחום הזה, כי השינוי בתחום הזה הוא אפשרי. ואני רוצה לתת לכם, עמיתי חברי הכנסת, דוגמה אחת, של נושא שאנחנו נאבקנו פה שנים עליו, והנה, השבוע חל בו השינוי, ואנחנו דרך הדוגמה הזאת יכולים לראות שהשינוי אפשרי ויכול להתרחש. אתם זוכרים את הפרטת אחיות בתי-הספר, איך הפריטו את השירות החיוני הזה, של אחות בית-הספר. ואנחנו ניהלנו על זה מאבק שנים, והסברנו שזה פוגע במורות, והסברנו שזה פוגע בילדים, והסברנו שזה פוגע בבריאות, ואפילו הוכחנו שזה עולה יותר כסף למדינת ישראל. הראינו את המספרים, זה עולה יותר כסף. אגב, זה הגיוני שזה עולה יותר כסף, כי צריך לשלם לא רק לעובדות, לאחיות, צריך לשלם גם לקבלני כוח-האדם, גם הם רוצים לעשות רווחים. והיו פה ויכוחים, גם עם אנשי משרד האוצר.

השבוע סוף-סוף הפרשה הזאת מסתיימת, והיא מסתיימת בניצחון, ונגמרת ההעסקה הקבלנית בתחום אחיות בתי-הספר. אחיות בתי-הספר תהיינה עובדות המדינה. וזה קרה בזכות איום בשביתה כללית, ואני מברך את ההסתדרות על האיום הזה. ואני מברך את ההסתדרות על כל הישג בתחום הזה, על כל עובד קבלן שמפסיק את תקופת העבדות ומתחיל את תקופת העבודה בכבוד, כעובד המדינה או כעובד במערכת הציבורית. הצעת החוק שלנו אומרת שהמערכת הציבורית חייבת לעבור להעסקה ישירה. ואנחנו מתייחסים למערכת הציבורית קודם כול, כי המערכת הציבורית צריכה להיות דוגמה. אם במערכת הציבורית נבער את הנגע של ההעסקה הקבלנית, אנחנו נוכל להתקדם בהמשך גם למערכות אחרות במשק הישראלי. עמיתי חברי הכנסת, הנתונים שנמצאים בידי בתחום ההעסקה הקבלנית הם רבים, קשים וכואבים. אנחנו מדברים במקרים רבים על עובדים שעובדים כתף אל כתף, באותו חדר מורים יושבת מורה שמלמדת אזרחות והיא עובדת המדינה, ולצדה מורה שמלמדת גם היא אזרחות, והיא עובדת קבלן. וכשהיא עובדת קבלן, שכרה נמוך יותר, יש כאן נתונים: שכר עובד קבלן נמוך בכ-30%, יש לה פחות זכויות, פחות זכויות לחופשה, פחות זכויות לוותק, פחות ביטחון בעבודה, כי עובד קבלן הרי אפשר לפטר,

אנחנו נמצאים במצב בלתי סביר, שבמערכת הציבורית, אחת ליד השנייה, עובדת עם כבוד, מעמד ושכר, ועובדת בלי כבוד, מעמד ושכר. איך ייתכן הדבר הזה? איך ייתכן הדבר הזה במערכת החינוך? איך אנחנו מצפים שילדים יסתכלו על המורים שלהם, כשהמורים האלה הם מורים חסרי ביטחון, חסרי מעמד, חסרי שכר? המאבק הזה, נגד ההעסקה הקבלנית, הוא מאבק של שנים. נמצאות כאן בפני עדויות קשות, של עובדות סוציאליות, עובדת שמספרת על עבודה של שנים שהיא עובדת כעובדת קבלן, אבל אין לה גמול השתלמות, אין לה תוספות ותק, אין לה אחזקת רכב, אין לה תנאים שיש לעובדים שעובדים לידה ובצדה ועושים בדיוק את אותה עבודה. אנחנו מדברים על העסקה שמגיעה עד קרוב ל-40% מהשירות הציבורי. זה מספר מזעזע. מספר מזעזע. מה אפשר לעשות בתחום הזה? מה צריך לעשות כדי שנפסיק את המציאות של עובד מקופח לצד עובד מטופח? מאבקי העובדים בתחום הזה השיגו הישגים, והיו כבר הסכמים עם המדינה, ואני מברך על כל הסכם וכל התקדמות, אבל אני גם זוכר, אדוני סגן השר, את השמחה שהייתה, נדמה לי, היה אז השר שטייניץ, היה הסכם על התחלת הטיפול בעובדי כתף אל כתף, אדוני השר, ואני מברך על ההסכם הזה, הייתה בו התקדמות. אבל כל פעם שמתקדמים צעד אחד, גם שיפור התנאים? כן, וגם שיפור התנאים, ואני מברך על כך. זה היה הסכם שיפור התנאים לעובדים הכי חלשים, העובדים בתחום השמירה והאבטחה.

נכון. ואני מברך על כך.

עשיתם צעד קדימה, ובינתיים מאז אנחנו עושים שלושה צעדים אחורה,

התופעה של העסקה קבלנית הולכת ומתרחבת, אתם סוגרים פרצה במקום אחד, ונותנים קצת יותר תנאים, ואני מברך על כך, לעובדים המוחלשים יותר, אבל היום עובדי קבלן זה כבר תחומים אחרים וחדשים ושונים לגמרי. ראו מה קורה במערכת החינוך, עם מורי הקבלן, ראו מה קורה במערכת הבריאות, עם האחיות, ראו מה קורה במערכת הרווחה, עם העובדות הסוציאליות. ולכן אנחנו חייבים לייצר כאן התמודדות מערכתית. השבוע הסתיימה, בהסכם, התביעה של ההסתדרות בנושא העסקה ישירה. אני מברך על העברתם של עובדים להעסקה ישירה, אני מבין שמדובר על כ-10,000 משרות, שזה כ-15,000 עובדים, ואני מברך על כך. אבל התופעה הרבה יותר רחבה. וכדי שאנחנו נוכל ללכת בבטחה בדרך הנכונה, אנחנו לא יכולים להמשיך להסתפק בפה הסכם ושם הסכמה, ושם לגזור ולהציל את אחיות בריאות הציבור. אנחנו צריכים התמודדות מערכתית. וההצעה שלי, עמיתי חברי הכנסת, היא, ואני רוצה, אדוני סגן השר, שתאזין להצעתי, שאנחנו נעביר היום את הצעת החוק בקריאה טרומית, כדי, אדוני שר האוצר, סגן שר האוצר וגם שר האוצר פה. שאני מברך אותך על הצטרפותך אלינו, הצעתי היא, אני יודע גם את עמדתך בנושא ההעסקה הקבלנית, ואני מבין שהסוגיה היא מצד אחד, אדוני השר, סוגיה ערכית וחשובה, ואני יודע שהיא חשובה גם לך, ומצד שני, שאלה מורכבת. אני לא מזלזל במורכבויות של ההתמודדות המעשית, אבל אני חושב שחשובה האמירה הערכית שלנו ככנסת, לא רק הסתדרות ולא רק אחרים. ההצעה שלי היא, ואני בכך מסיים, שאנחנו נתאחד היום בכנסת בהעברת הצעת החוק בקריאה טרומית. אני מתחייב להימנע מלהמשיך לקדם אותה בשלב הנוכחי, אלא להיכנס אתכם, וקודם כול אתך, אדוני השר, להידברות. ההידברות הזאת ודאי תיקח זמן, לא נפתור את הבעיה הזאת ביום אחד, אבל אני חושב שלאמירה הערכית של הכנסת בנושא הזה תהיה חשיבות מאוד גדולה.

תודה רבה לחבר הכנסת חנין. יעלה להשיב סגן שר האוצר יצחק כהן, שיסיים לדבר בטלפון. הוא מקבל בטח עדכון מפקידי האוצר מה לענות, תוך כדי. אתה יכול להמשיך, כדי שכולם ישמעו את השיחה, אדוני סגן השר, ותגיד לנו סוף-סוף מה פקידי האוצר אומרים, איזה הוראות הם שולחים. אתה לא רוצה לספר לנו מה הייתה שיחת הטלפון הכל-כך חשובה עכשיו? לא, אם הוא לא שמע את ההצעות של יום שני,

דב? הייתי בטוח שאתה עולה לפה, דב חנין, ומברך את שר האוצר על הסיכומים הנפלאים שהיו ביום שני עם מזכיר ההסתדרות,

לא, אתה מתחיל את הכול מהתחלה, כאילו לא קרה כלום.

זה היה לי שיעור בהיסטוריה כזה, אתה יודע. הוא בא לברך. בא לברך ויצא מברך.

הוא בסדר, הוא תמיד מברך, ויוצא מבורך. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, נושא הצעת החוק נמצא בימים אלה על סדר-יומו של שר האוצר, ונעשית עבודת מטה מקיפה בעניין הזה במשרד האוצר. ביום שני השבוע, בשעה טובה, סוכם מתווה בין שר האוצר ויושב-ראש ההסתדרות החדשה, למעבר להעסקה ישירה של עובדים במיקור חוץ ועובדים כתף אל כתף בשירות המדינה וברשויות המקומיות.

אין מקום לקידום חקיקה באופן שעוקף את המדיניות המתגבשת.

אין מקום לחקיקה, כי יש מדיניות שמתגבשת בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אין צורך. על-פי הצעת החוק, תיאסר כל התקשרות עם מי שעיסוקו הוא במתן שירות באמצעות עובדיו. לפיכך תיאסרנה התקשרויות בתחומים רבים נוספים, כגון שירותי ייעוץ, בקרה ופיקוח, חשבונאות, אספקת הדרכות, סיורים, שירותי הסעות, תחזוקה, סיוע טכני, עריכת-דין ועוד ועוד.

חברות עסקיות נהגו להעסיק באופן ישיר את כלל או לפחות מרבית העובדים העוסקים בכל שרשרת הייצור של המוצר או השירות שאותם סיפקו, או שתוצר עבודתם היה דרוש לצורכי המפעל. לא הייתה אפשרות מעשית להתקשר עם גורם חיצוני לשם כך. עם התפתחותה של הכלכלה המודרנית חלה עלייה ברמת התחרות, ההתמקצעות והמיקוד בתחומים ספציפיים, תוך מעבר הולך וגובר למיקור חוץ של פעילויות שאינן בליבת העיסוק של החברה, או שאין לה שום יתרון יחסי בהן. לאורך השנים אפשר לראות, בארץ ובעולם, התפתחות ענפי משק שלמים המתמקדים במתן שירותים תומכים במודל מיקור חוץ, כגון שירותי מחשוב,

הסעדה וכיוצא באלה. רכישת שירותים במודל מיקור חוץ מאפשרת ניצול יתרונות של גודל והתמחות של נותני השירות אל מול חלופת הביצוע העצמי על-ידי כל חברה וגורם במשק. מגישי הצעת החוק טוענים כי מצב הדברים הקיים מסתיר את גודלו האמיתי של המגזר הציבורי. טענה זו אינה נכונה, דב. ראשית, תופעת המעבר של המגזר הציבורי לאספקת שירותים במיקור חוץ איננה תופעה ייחודית למדינת ישראל, גם בהשוואה בין-לאומית, המדינות המפותחות רואות במיקור חוץ כלי חשוב בפעילות המגזר הציבורי והסקטור הפרטי. איסור פעילות כלכלית של רכישת שירותים לא קיים בשום מדינה ב-OECD, להבדיל מהגבלות רבות הקיימות במדינות שונות, ובכלל זה ישראל, על רכישת שירותי כוח-אדם, אם באופן זמני ואם באופן קבוע. מסקירה השוואתית גם עולה כי בבריטניה, בארצות-הברית, בשווייץ ובמדינות צפון-אירופה היקף מיקור החוץ גבוה במיוחד, ואף נמצא במגמת עלייה מתמדת.

בחלק ניכר מהמקרים השירותים שהמגזר הציבורי רוכש במיקור חוץ הם שירותים פרויקטליים או זמניים באופיים, כך שגודל ליבת הפעילות של המגזר הציבורי אינו משתנה.

ברי כי רכישת שירותים אלו ממומנת מתקציבי הממשלה, וחלקה בתוצר ידוע וגלוי. מכל מקום, מובן מאליו כי יתרונות הגודל וההתמחות האלה אמורים להיות מושגים באמצעות התייעלות ושיפור ביצוע השירות, ולא על-ידי קיפוח זכויות העובדים וניצולם. דוגמה טובה לכך אפשר ללמוד מרמות השכר ותנאי ההעסקה בענף המחשוב, שבו השימוש הנרחב במיקור חוץ מתקיים,

לצד תנאי העסקה הולמים לעובדים המועסקים בענף זה, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.

גם בתחומים רבים שבהם מבצעת הממשלה התקשרויות לצורך ייעוץ ופעילות אחרת, שכר העובדים המועסקים באמצעות מיקור חוץ גבוה לפרקים משכרם של עובדי המדינה, והכול כפועל יוצא ממתכונת האי-קביעות שבה הם מועסקים. אשר לטענת קיפוח ופגיעה בזכויות עובדים במיקור חוץ, הרי הפתרון לטענות אלה הוא בשיפור חקיקת המגן ובאכיפת הסדרי ההעסקה הקיימים. בהקשר זה יש לציין כמה תהליכים שהתקיימו בשנים האחרונות כדי להבטיח את שמירת הזכויות של העובדים, כגון תיקון לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, התשנ"ו 1996, הקובע לצד חובת רישוי לקבלני כוח-אדם גם חובת רישוי לקבלני שירותים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון, ואף קובע איסור פלילי להתקשר עם קבלנים,

שאינם בעלי רישיון. כמו כן הוגדל אגף ההסדרה והאכיפה של דיני העבודה במשרד הכלכלה ב-120 תקנים, השר שטייניץ זוכר את זה, שניתנו רק לאחרונה, הורחבו פעולות הביקורת של החשב הכללי, ותוקנה תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת תנאי סף במכרזים של גופים ציבוריים, שעל-פיו, בין היתר, גוף ציבורי לא יתקשר עם מציע אם הוא או בעל השליטה במציע הורשעו בשל הפרת דיני העבודה בשלוש השנים שקדמו להגשת הצעתם האחרונה. נוסף על כך, בהתאם לצו העסקת עובדים על-ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, שנכנס לתוקפו בנובמבר 2013, שופרו משמעותית תנאי ההעסקה של העובדים המועסקים בגופים ציבוריים, ובכלל זה גדל שכר הבסיס המשולם להם וניתנו להם תנאי העסקה נלווים שווי ערך לתנאי ההעסקה של עובדי מדינה בתחום הפנסיוני, בתחום הרווחה, זכאות לקרן השתלמות ועוד. נוסף על כך, באחרונה נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, שנחקק בעקבות הצעת חוק ממשלתית, המקנה הגנה יתרה וכלי אכיפה נוספים על זכויות המועסקים במודל מיקור חוץ. אני חוזר ואומר ומציין שהנושא הזה נמצא על סדר-יומו של שר האוצר, ונעשית עבודת מטה מקיפה בעניין במשרד האוצר. אני חוזר ומזכיר שביום ב' האחרון סוכם המתווה בין שר האוצר ויושב-ראש ההסתדרות החדשה למעבר להעסקה ישירה של העובדים במיקור חוץ ועובדים כתף אל כתף, כך שזה מכסה חלק גדול מאוד, דב, מההצעה שאתה הצעת. אני חושב שבאמת אין מקום לקידום החקיקה באופן שעוקף את המדיניות שמתגבשת כרגע במשרד האוצר. אשר על כן, איפה צחי? אשר על כן, ולאור האמור לעיל, אני מקווה ששכנעתי אתכם. אבקש להסיר את הצעת החוק מסדר-היום ולהתקדם במתווה שמגובש כיום באוצר. תודה רבה. תודה, אדוני השר. חבר הכנסת חנין, מעוניין? בבקשה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שעליתי לדוכן בעיקר כדי להביע את פליאתי על משפט אחד בדברי סגן שר האוצר, שאני מאוד מאוד מעריך אותו ברמה האישית. אומר סגן שר האוצר: למה לקדם חקיקה שתעקוף את המדיניות שכבר מתגבשת במסדרונות משרד האוצר? אדוני סגן השר, עם כל הכבוד למשרד האוצר, לא הכנסת עוקפת את משרד האוצר, אולי משרד האוצר עוקף את הכנסת. אבל מי שצריך לומר את דברו בעניין הזה, זה קודם כול המחוקק, המחוקק הראשי. והאמירה צריכה להיות האמירה הערכית. ואני אומר, האמירה הערכית שצריכה להיות היא: המערכת הציבורית הולכת ומשתחררת מעבדות הקבלן. זו האמירה הערכית. איך עושים, באיזה קצב, באיזו צורה, באיזו מתכונת, בבקשה, על זה נדבר. אבל האמירה הערכית חייבת להיאמר.

עמיתי חברי הכנסת, אני קורא לכם, חברי, להצביע כאיש אחד, קואליציה ואופוזיציה, בעד הצעת החוק החשובה הזו. אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים הצבעה שמית. זה נייר החתימות.

אני חושב שגם הממשלה ביקשה. מזכירת הכנסת, יש פה גם בקשה להצבעה שמית. אז גם הממשלה ביקשה הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה שמית על הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון, איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים). אנא התחילי את הליך ההצבעה.

עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו משתתף בהצבעה אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

נפתלי בנט,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

ג'בארין,

באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, נגד דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג'

בעד ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן,

דב חנין, בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון,

איתן כבל,

אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, בעד חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד נחמן שי,

סילבן שלום, אינו משתתף בהצבעה עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד מזכירת הכנסת תקרא עוד סבב של חברי הכנסת,

של מי שלא נכחו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל,

מיכל בירן, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון,

יעל גרמן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

שי פירון, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח תודה רבה. האם יש חבר או חברת כנסת שנמצאים באולם ולא קראו בשמם?

תמר זנדברג. (קוראת בשמות

אני מבקש מגברתי מזכירת הכנסת לספור את הקולות.

תוצאות ההצבעה הן: 50 נגד, 39 בעד. על כן אני קובע כי הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים

אנחנו עוברים להצעת חוק 1407, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל). יציג את החוק חבר הכנסת שרון גל. תשיב עליו שרת המשפטים איילת שקד. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אני מודה שכשניסחתי את דברי ההסבר לחוק-יסוד: הכנסת,

צורך להכביר מילים או להתאמץ לשכנע את רוב חברי הבית הזה, לא חלילה מתוך עצלות, פשוט הדברים ברורים. הפרשנות הנוכחית לחוק מרחיבה ומקילה, ואותם אנשים שמרשים לעצמם לא פעם לאתגר את החוק הקיים, מרחיקים לכת ומקבלים היתר כאילו בשם חופש ביטוי רחב, ולעתים יש בלבול בין חופש ביטוי לחופש שיסוי, הסתה ותמיכה בטרור. ראיתם היום כאן, עמד חבר כנסת, באסל גטאס, ופשוט קרא לחרם על ישראל. אז יכול להיות שבית-המשפט יחליט, גם אחרי שנחוקק היום את התיקון, שזה עדיין במסגרת חופש הביטוי, אבל אמירות כמו "חיילי צה"ל הם רוצחים", או אמירות כמו "חוטפי שלושת הנערים אינם טרוריסטים", יש בהן בבחינת מתן לגיטימציה לטרור רצחני נגד ישראלים במדינת ישראל. שם עובר הגבול, ולכן התיקון המובא לפניכם היום נועד לחדד את הגבול, שנפרץ בגסות, בין חופש הביטוי הרחב, הקיים במשטר הדמוקרטי הישראלי, לבין חופש שלקחו לעצמם גורמים מאוד מסוימים בבית הזה בשנים האחרונות להסית, להמריד ולעודד טרור. כמו בכל פריצת גבול, הפורץ תמיד יהלך על חבל דק מאוד וינסה להקצין ככל שיוכל. עד שלא יוצב גבול ברור, המקצין, המסית והממריד לא יעצור לבד, וכך המציאות שבה אנו חיים מכילה ניצול ציני של חופש הביטוי, עד כדי קריאה מפורשת להתנגדות אלימה, זהו כמובן ביטוי מכובס לטרור. מילים, חברי וחברות הכנסת, כידוע, מובילות למעשים, והחיים והמוות ביד הלשון. דווקא בישראל, אשר מתמודדת עם מציאות אלימה במיוחד, שפיגועי טרור מכים בה בתדירות קיצונית, דווקא כאן חובה על המשטר הדמוקרטי להגן על עצמו. חובה על המדינה להגן על אזרחיה מפני גורמים קיצוניים אשר לקחו לעצמם חופש בלתי מוגבל לפעול, בין אם בלשונם ובין אם באמצעים אחרים, נגד המדינה וביטחון אזרחיה. בשום מדינה בעולם על ביטויים כאלה לא היו עוברים לסדר-היום. כשמסית במסגד בירושלים קורא לג'יהאד זה חמור, ושירותי הביטחון חייבים לקבל את החופש לפעול נגדו. לאנשים האלה יש פנים ושמות. תופעות מן הסוג הזה ראינו לפני שבוע בכתבת תחקיר של צבי יחזקאלי בערוץ 10. לצערי, כל המסיתים שהוצגו שם, שיש להם פנים ושמות, ממשיכים להסית בחופשיות, כי אף אחד לא נתן בינתיים הוראה לעצור אותם, כאילו החוק הוא המלצה וכאילו שיש לנו אשראי להמר על חיי אזרחינו. אבל כשנבחרי ציבור, חברי וחברותי, כשנבחרי ציבור מחליטים לתת דרור ללשונם עד כדי הסתה חמורה נגד המדינה ואזרחיה, לדבר הזה יש הד ציבורי רחב יותר, ואת זה חייבים להפסיק אחת ולתמיד. אני חוזר שוב: חנין זועבי אמרה שחוטפי שלושת הנערים זכרם לברכה אינם טרוריסטים. במילים אחרות, היא נתנה לגיטימציה במו-פיה לחטיפה ולרצח של גיל-עד, איל ונפתלי זכרם לברכה. זוהי אמירה שחורגת מכל גבול, אפילו במשטר דמוקרטי עם חופש ביטוי רחב. כשאחמד טיבי אמר ברמאללה שלהיות שהיד זה הדבר הנעלה ביותר שצעיר יכול לשאוף אליו,

הוא אמר, שהכובש מכנה אותם "מחבלים"; הוא הסביר בדיוק למה הוא מתכוון, מה זה אם לא מתן תעודת הכשר לכל צעיר ברמאללה, בשכם, בג'נין, לקחת סכין מטבח ולצאת לרצוח ישראלים ולמות כדי להיות שהיד, כדי לשמור על ההתנגדות המזוינת נגד מדינת ישראל? האנשים האלה יושבים כאן רק כי מערכת המשפט הישראלית החליטה לתת פרשנות מאוד מסוימת לחוק הקיים, מאוד מרחיבה, מאוד סובלנית. כאילו שזה במסגרת חופש הביטוי. חובתנו כמחוקקים, כאשר אנו מבחינים בעיוות המסכן חיי אדם, לחדד את הנאמר בחוק, וזוהי מטרת התיקון לחוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א. במילים פשוטות: לא רק מעשים הם חלק ממאבק מזוין נגד מדינת ישראל כאשר הם מתרחשים, גם התבטאויות. מילים המתירות לשפוך דם, בין במפורש ובין ברמז עבה, יש בהן מעשה פסול ולא חוקי, שצריך לפסול מועמד או מועמדת מלהיות חברי כנסת,

ברור וחלק. זהו תיקון מידתי, מאוזן, הכרחי בכל מדינה דמוקרטית, בטח במדינה המתמודדת עם טרור אסלאמי קיצוני בלתי פוסק המתודלק בידי מסיתים שלא יודעים, או לא רוצים, לשים גבולות לדברי ההסתה שלהם. אני קורא לכל חברי הבית הזה, לכל מי שמבין שמדיניות ההכלה מובילה אותנו למציאות מסוכנת, בלתי אפשרית, רצחנית, ככל שאנחנו ממשיכים לאמץ אותה בשם חופש שלא קיים בשום מדינה דמוקרטית, אנחנו פוגעים בעצמנו ונותנים לגיטימציה לקיצוניות שאין לה מקום. סיכמתי עם כבוד שרת המשפטים איילת שקד שהחלק השני של התיקון לחוק, שאני חושב שהוא חשוב וקריטי, יוסר בשלב הזה. בפוליטיקה, השרה שקד, לומדים מהר מאוד שצריך לעשות פשרות. לכן אני מוכן שנצביע רק על סעיף 1, שמשנה את החוק באופן שגם התבטאויות קיצוניות,

תומכות טרור, ולא רק פעולות או מעשים, כמו לעלות על משט טרור, גם זה ייחשב לעבירה שתפסול מועמדים החותרים לחיסולה של מדינת ישראל ותומכי טרור. הגיע הזמן באמת שנעשה את רצון הבוחר. קיבלנו מנדט, ובעניין הזה אנחנו יכולים בהחלט לשתף פעולה, ואני שמח מאוד שהגענו לסיכום הזה. אני רוצה להגיד עוד הערה אחת קצרה. אני רק מעיר, שרון, שהובהר לי, כבוד השרה, הובהר לי שמצביעים על הצעת החוק שהונחה, ולא על איזושהי פשרה, זה מה שאומר לי סגן המזכירה. אז תחליטו רק מה, מקובל שכשיש הסכמות בין המציע לקואליציה, אוקיי, אבל אנחנו מצביעים על הצעת החוק שלך.

היום אני סומך על הליכודניקים, אני סומך על הבית היהודי, אני בטוח סומך על חברי המופלאים בישראל ביתנו. זה היה אחד הדברים שאמרנו במהלך מערכת הבחירות, שאנחנו נעצור, חבר הכנסת אביגדור ליברמן דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים,

אנחנו אומרים ואנחנו עושים. אני חושב שבפוליטיקה שרואה את הדברים בצורה יותר רצינית ויותר בוגרת, יש מקום לשלב ידיים כדי לשמור על חיי אזרחינו, כדי לחסוך בדם, כדי לבלום את תופעות ההסתה האלה שאנחנו רואים כאן חדשות לבקרים. אז אני סומך על הצד הזה, ואני מקווה שאני לא,

בתמימות של טירון. אני אומר,

לחלקים במפלגת העבודה שבזמן האחרון מדברים יותר ימין: אי-אפשר לדבר ימין ולהיות שמאל קיצוני. כתוב להם בדפים,

חבר הכנסת הנגבי, יש פה גיוס, אז אני רואה שהכיסאות ריקים, בוא נתחיל למלא אותם, ונעביר מסר ברור: לפני שמסיתים, לפני שנותנים לגיטימציה לרצח של יהודים, אני מדבר על חנין, אני מדבר על אחמד טיבי, צריך יהיה מהיום, או כשהחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית, להתחיל לחשוב פעמיים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לכם. תודה, חבר הכנסת גל. שרת המשפטים איילת שקד תשיב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חבר הכנסת שרון גל מבקשת לתקן את חוק-יסוד: הכנסת. היא קובעת שבדומה למצב המשפטי הנהוג ביחס לרשימת מועמדים, כך גם ביחס למועמד לכנסת: ועדת הבחירות המרכזית תבחן את העמידה בתנאי סעיף 7א לחוק-היסוד לא רק ביחס למעשה המועמד אלא גם ביחס להתבטאויותיו.

על-פי החוק והפרשנות המקובלת בבתי-המשפט, רשימת מועמדים נבחנת ביחס לשאלות הבאות: האם במעשיה או במטרותיה יש כדי להתנגד להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית? זאת אומרת שהיום, במצב הקיים, כל הסיעות בכנסת תומכות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל-פי חוק-היסוד לא עולה על דעתי שתהיה כאן היום סיעה שכסיעה תתנגד להיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית ותצהיר שהיא מאמינה במדינת כל אזרחיה. עד כאן זה המצב החוקי הקיים. זאת אומרת, כל הרשימות פה, בגלל שהן פה, סימן שהן תומכות במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. עוד סעיף: האם במעשיה או במטרותיה של אותה רשימה יש כדי לתמוך במאבק מזוין נגד ישראל? האם במעשיה או במטרותיה יש כדי להסית לגזענות? במובן זה, מועמד המבקש להתמודד לכנסת נבחן רק ביחס לפרמטר אחד, והוא מעשיו הממשיים. בכל הקשור להתבטאויותיו, לא ניתן כלל המשקל הראוי, ומועמד לכנסת לא ייפסל בשל אמירותיו.

למשל, למרות נאום השהידים המזעזע של חבר הכנסת אחמד טיבי, שהילל ושיבח את מי שמתו במאבק המזוין על ירושלים, שבו הוא אמר, ואני מצטטת: בהיסטוריה של העמים ובמאבקיהם, השהיד הוא שיא התפארת. אין ערך נעלה יותר מאשר השהאדה. השהיד הוא אשר פורץ את הדרך ומסרטט בדמו את הדרך לחירות ולשחרור. השהיד הוא סמל המולדת. ברכות לאלפי השהידים במולדת ובנכר, וברכות לשהידים שלנו ושלכם, בתוך הקו הירוק, אלה שהכובש רוצה שיכנו אותם מחבלים. אם כך, חברי הכנסת הנכבדים, החגיגה הזאת תיגמר. חבר כנסת שיתבטא ככה לא יוכל, כנראה, לכהן בכנסת. הסיפור הזה חייב להיפסק. החוק חייב להכיר בכך שגם אמירות שהן כשלעצמן משלהבות את הטרור וחותרות תחת קיומה של מדינת ישראל לא יוכלו להיאמר. טרוריסט הוא לא רק זה שמבצע את הפיגוע, אסור בשום מצב, בטח לא לחבר כנסת, לשלהב המונים לבצע פיגועים. ועדת השרים לחקיקה תמכה בחופש הצבעה בחוק הזה, ואך ורק ככל שמדובר בחלק של הצעת החוק שנוגע לעניין ההתבטאויות, וחבר הכנסת שרון גל הסכים לכך. אני תומכת כמובן בהצעת החוק וקוראת לחברי לתמוך בה. תודה רבה, שרת המשפטים. חבר הכנסת אוסאמה סעדי ביקש להתנגד לחוק. בבקשה.

דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק לא חוקתית, סותרת את חוק-היסוד, סותרת פסיקות עקביות של בית-המשפט העליון. תמוה מאוד שכבוד השרה, שרת המשפטים, עומדת על דוכן הכנסת ומסיתה באופן פרוע נגד חבר כנסת, מצטטת דברים לא מדויקים, לא נכונים שנבחנו גם, כבוד השרה, גם על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, גם על-ידי ועדת הבחירות, גם על-ידי בית-המשפט העליון. נקבעו קביעות עובדתיות, וכבוד השרה באה, ובפני הכנסת מביאה את הדברים שנאמרו בפרשנות מוטעית ולא נכונה, ומצטטת אותם בתמיכה להצעת החוק הזאת. מדובר בחוק-יסוד, זכות חוקתית, ובאים פה ומשנים סדרי עולם. חבר הכנסת שרון גל מבקש להפוך את היוצרות ולהפוך את נטל הראיות. בשביל זה הוא הלך לכנסת, הוא הלך לכנסת לחוקק. לא אני צריך להוכיח שאני תומך טרור, אלא מי שצריך להוכיח את זה עכשיו, לא התביעה ולא מי שמבקש את הפסילה, אלא חבר הכנסת או המועמד הוא זה שצריך להוכיח שאין לו אחות. הוא צריך להוכיח שהוא לא תומך בטרור, לא תומך במאבק מזוין, כאשר עוד לא הביאו את התשתית העובדתית. בית-המשפט העליון קבע מאז עשרות שנים הלכות ברורות, חד-משמעיות, שצריך להיות תשתית ראייתית, מאסה קריטית, מסיבית, לא סתם מעשה. וכאן רוצים להפוך את זה גם על דיבור. התבטאות יכולה לשלול זכות בחירה. אדוני היושב-ראש, מדובר בהצעה מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו מבקשים להתנגד לה ולדחות על הסף. תודה, אדוני.

כן, חברות וחברים, אנחנו נעבור להצבעה. נא להצביע. ההצבעה החלה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת

הכנסת (תיקון, הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל)

אם כן, 38 בעד, 41 מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק לא עברה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת,

חבר הכנסת אחמד טיבי מורשה לעלות בגלל שהתייחסו אליו באופן אישי. בבקשה, עד חמש דקות לרשותך. רגע, רק להוסיף לפרוטוקול: עמיר פרץ התנגד, זוהיר בהלול התנגד. נאזם, אתה רושם? לפרוטוקול, עמיר פרץ התנגד, זוהיר בהלול התנגד. עוד מישהו? בבקשה, אדוני, עד חמש דקות. אם אפשר לעזור להוריד את האוקטבות. חברים, תודה, תודה. ההצבעה הסתיימה, החוק לא עבר. התייחסה אליו באופן אישי ומותר לו אחרי ההצבעה. לא, לא, השרה. השרה. שרון גל לא חשוב. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, חברי הכנסת איתן כבל, עפר שלח ואיימן ודב, אני לא אתייחס כאן למה שאמר הח"כ שהציע את ההצעה הזו, גם להתקפות שלו נגדי. אבל אני רוצה להתייחס לדברים, דברי ההסתה והשקר של שרת המשפטים איילת שקד. היא עלתה כאן, חבר הכנסת פרץ, נחמן שי, תאפשר לאחמד לדבר,

והסיתה, הוציאה דברים מהקשרם, אמרה חצאי דברים, שאני עומד עליהם פעם אחר פעם. אמרתי בעבר, ואני חוזר ואומר, והתייחסתי שמית לשהידים והקורבנות שהם השהידים של כפר-קאסם, השהידים של הפגנות אוקטובר 2000, באופן שמי. האנשים האלה נהרגו ולא הרגו. הם קורבנות, הם שהידים, ואני מעלה אותם על נס. אני מרכין ראש מול האנשים האלה שקיפחו את חייהם באמצעות ירי ישיר, חלקם בטבח, חלקם בירי צלפים, וחלקם בירי מכוון על-ידי כוחות הביטחון. השרה, באופן, במזיד, השמיטה את השמות. כך עשו גם מי שסילפו את הדברים, מה שקרוי "מבט לתשקורת", לא לתקשורת. אבל כאן מסתיימות העובדות. מי מטיף לנו מוסר כאן? השרה שהעלתה בדף הפייסבוק שלה תוך כדי המלחמה על עזה מאמר של אורי אליצור שקרא להרוג את האימהות של כל הפלסטינים? שרת המשפטים של מדינת ישראל, בושה וחרפה. היא מטיפה לנו מוסר? היא מדברת על הסתה? אלה דברים שבפרלמנט אחר היו אנשים מרכינים ראש. על-פי חוקים קיימים במדינות אירופה, ממשלה הייתה נופלת על דברים כאלה. לא רק לא מעמידים אותה לדין כפי שביקשתי, אלא נותנים לה פרס וממנים אותה לשרת המשפטים של מדינת ישראל. והיא באה לבקש באמצעות עוד חוק. חלק העלו את אחוז החסימה כי חשבו שלא יהיו כאן ח"כים ערבים, חלק רוצים באמצעות החוק הזה להכתים ח"כים ולמנוע מהם למעשה להשתתף בבחירות. פאשיזם, כבר אמרנו? כאשר הממשלה הקיצונית ביותר בתולדות מדינת ישראל מתייחסת כאן אל המיעוט הערבי, וחלקם נסמכים על תזה של שנאה מבעבעת כדי לעשות דה-לגיטימציה לציבור ולהנהגה, אתם מנסים לעשות דה-לגיטימציה. אנחנו עושים דה-לגיטימציה לכיבוש, כי הכיבוש הזה צריך להסתיים. ואנחנו נמשיך להביע עמדות ברורות, חד-משמעיות, שלא מתפשרות בהקשר הזה. ממשלה שבה איילת שקד מטיפה להרג אימהות היא ממשלה לא לגיטימית. היא הטיפה באמצעות מאמר. תארו לכם שאחד מחברי הכנסת הערבים מהמשותפת היה מעלה מאמר מקביל באותו הקשר, באותו הקשר,

איזה משט טרור? זה משט טרור?

כמה כדורים היו לו? כמה קאנטים היו לו? הוא הפציץ מישהו? אני הייתי מעדיף,

שאתה לא היית מתערב בדיון, כי מי כמוך יודע שלומר "הרגתי הרבה ערבים וזה לא היה נורא", זה משפט קשה. לא היית צריך להתערב בדיון הזה, כי אי-אפשר גם להטיף, במדינת ישראל, אגב, מותר לשרים, לחברי כנסת מהימין, להסית. מותר להם להסית נגד אימהות, לבקש עונש קולקטיבי, לבקש את נפשן של האימהות האלה, ולהגיד אחר כך: הדברים הוצאו מהקשרם. הדברים לא הוצאו מהקשרם, הדברים לא הוצאו מהקשרם. מי שמטיף להרג, כבוד היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, נגמר לו הזמן. דברי

נגמר לו הזמן, תוריד אותו.

לא, אתם לא תיתנו לו לסיים. אבקש שתיתנו לו לסיים. אוסקוט, אוסקוט, אוסקוט. אוסקוט. אוסקוט, אוסקוט. אוסקוט. סליחה, חבר הכנסת מוטי יוגב. תכף השר בנט יעלה, כי פנו אליו באופן אישי, ובאופן חריג הוא ידבר. אני מבקש ממך, מוטי יוגב.

לעזה, אני לא רוצה להוציא אנשים. אני לא רוצה להוציא אנשים.

הוא אמר?

חבר הכנסת טיבי מבקש שתחזור על מה שאמרת. לא, לא זה. זה לא חשוב.

זה, הגבוה. מוטי. מה זה הדיבור הזה?

"דאעש", אמרת? טוב, זה לא דיאלוג פה בין מוטי יוגב לטיבי. בבקשה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, חלק מהאנשים שעלו כאן כדי להסית נגד חברי הכנסת הערבים, חלקם לא ראוי לתשובה, חלקם לא ראוי לתגובה, אבל שרים האמורים לייצג את כלל האזרחים, למרות שמדובר בממשלה לעומתית קיצונית ימנית, בכל זאת,

אוסקוט. תודה, חבר הכנסת טיבי. הזמן הסתיים. תודה. תנו לו לסיים את המשפט. גמרנו. אני גם אאפשר לשר בנט, בגלל שהוא פנה אליו אישית, לענות. אז תנו לזה לקרות. בבקשה. אתם הפרעתם בשנייה האחרונה, אז תשמרו על השקט 20 שניות. בבקשה, משפט סיכום. אדוני, אתה אחרי הזמן. משפט סיכום. אסור היה לתת לדבר. אסור היה לתת לדבר? נכון. אסור היה לתת לדבר. חבר הכנסת חזן, די. אני באמת מתאפק. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת חזן, די. בבקשה, משפט סיכום. אלה שאמרו את הדברים האלה, אני פשוט בז לכם. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת טיבי. השר בנט, בבקשה, זכות התגובה. אני מבקש ממך לנסות לא ליצור שרשרת של תגובות אישיות, בסדר? תודה. בבקשה, אדוני. יש פה טרגדיה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הסיפור של ערביי ישראל הוא טרגדיה, והוא נובע מהכשל של המנהיגות של ערביי ישראל. משחר הציונות, כשהיד של היהודים הושטה לשלום, ראש ערביי ישראל, מופתי חאג' אמין אל-חוסייני,

במקום ללחוץ את אותה היד ולבנות פה מדינה בשותפות, הוא בחר לכתת רגליו לצורר הנאצי היטלר ולחתום אתו הסכם להשמדת היהודים. ומאז, פעם אחר פעם, מנהיגות ערביי ישראל עושה אותה שגיאה: בכל פעם, במקום לדאוג לערבים עצמם, אתם מפעילים גזענות נגד יהודים. פעם אחר פעם. למה בחגיגות הרמדאן יש גל פיגועים? למה אני לא שומע גינויים? איזה גינוי? הרי כשפה התבטאו נגד ערביי ישראל, אני הייתי הראשון לפעול, וכשר הכלכלה הייתי הראשון לדאוג לערביי ישראל, וכשר החינוך אני דואג לצמצם פערים. אני דואג לערביי ישראל יותר משאתם, כי אתם, מנהיגי ערביי ישראל, הולכים למשטים, תוקפים את מדינת ישראל, מערערים על זכות הקיום. אם אתם באמת רוצים לייצג את ציבור ערביי ישראל, תתחילו לעשות את זה, במקום לתקוף את מדינת ישראל. תודה רבה.

שלא התייחסת, שנייה. ואני אחדד משהו, חבר הכנסת אחמד טיבי: הציטוט הזה לא נאמר. פורסם בעיתון שזה לא נאמר, ומי שיגיד עוד פעם שהציטוט נאמר, הוא משקר ביודעין. תודה לשר בנט. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה 2015, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 43) (משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה 2015, מאת חברי הכנסת יואל חסון, אורי מקלב, משה גפני ומיקי לוי. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת מיקי לוי בנושא: הקמת אתר להטמנת פסולת בניין סמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות. תודה.

אנחנו עוברים להצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון, פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), של חברת הכנסת נאוה בוקר,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להציג, בשם 12 חברי כנסת מסיעות האופוזיציה והקואליציה, את התיקון לחוק הרשות השנייה המסדיר את תחום פיצול השידורים ברדיו. כבר שנים רבות משדרות תחנות רדיו אזוריות שהוקצה להן יותר מתדר אחד, שידורים מפוצלים, חברי חברי הסיעה המשותפת. אם אפשר בבקשה לשמור קצת על השקט, ברשותכם. מי זה שם עם הגב אלי?

חבר הכנסת טלב אבו עראר, מי זה עם הגב? אדוני, שב בבקשה. זהו, התחלף היושב-ראש, אין יותר רעש.

עכשיו סדר בכיתה. כן, בבקשה. כבר שנים רבות משדרות תחנות רדיו אזוריות שהוקצה להן יותר מתדר אחד, שידורים מפוצלים בחלק משעות היממה.

בנוסף לתכנים הרגילים, משדרות התחנות תכנים נוספים המיועדים לקהלים ייחודיים ומעשירים את התוכן שמוצע ברדיו. זהו כלי שמאפשר מתן מענה לקהלים מוגדרים ומבודלים בתוך אזור הזיכיון, כמו למשל אוכלוסיית דוברי הרוסית או תושבים בעלי צרכים ייחודיים באזור הדרום או באזור חיפה. בעקבות בירור הנושא בבג"ץ, החליטה הרשות השנייה בתחילת השנה כי בשל היעדר סמכות מפורשת בחוק תיקצב תקופת מעבר בת שנתיים לבחינת ההסדרה של הנושא בחקיקה. אדוני היושב-ראש, אתה יכול לעזור לי שם עם שקט באזור של סיעת הליכוד וכו', הרעש שם? תוכל לסייע לי קצת? לא, יש רגעים, עליזה, שאני חושב שאת היושבת-ראש. הרעש עד לכאן מגיע. אנא, בטובכם, תנמיכו בבקשה את הסאונד, כדי שמי שמדבר, אפשר יהיה לשמוע אותו. בבקשה. תודה. בפסק-הדין נתן בג"ץ תוקף להחלטת מועצת הרשות השנייה, תוך שהוא מדגיש שתקופת המעבר בת השנתיים תאפשר, בין היתר, הסדרה חקיקתית של הנושא. בהתאם לעמדת בג"ץ, עמדת מועצת הרשות השנייה ועמדת הממשלה, מוגשת הצעת חוק זו, שנועדה לעגן סמכות חוקית מפורשת למועצת הרשות השנייה ולהתיר שידורים מפוצלים בהתאם לקריטריונים מקצועיים שייקבעו באופן שוויוני. אני מודה לחברי ממפלגות הימין, המרכז והשמאל על שיתוף הפעולה. תודה רבה.

אנחנו ניגש, תשובה של השר אופיר אקוניס, שר במשרד התקשורת.

זה מאוד רגיש, אדוני היושב-ראש.

אני מתנצל שאני לא מודע לרגישויות הללו. אתה תסלח לי, אתה יודע שזה לא בכוונת זדון. לחלוטין. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, חברת הכנסת בוקר, ביום שני אישרה הכנסת את התיקונים שהציעה הממשלה לחוק השידור הציבורי הישראלי. מדיניות הממשלה, כפי שכבר אמרתי בכמה הזדמנויות, היא ברורה: אנחנו בעד פתיחת פיות ולא סגירת פיות. הדבר נכון הן לרשות השידור, הן לרשות השנייה, הן לשידורי הכבלים והלוויין. הצעת החוק בנוגע לפיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו, עניינה בפרקטיקה של היתר לפיצול שידורים שנתנה הרשות השנייה. לצורך הפצת שידורי תחנות הרדיו האזורי באזור הזיכיון, הוקצו על-ידי משרד התקשורת, אגף ספקטרום, תדרי רדיו. עקב אילוצים טופוגרפיים הוקצו לחלק מהזכיינים יותר מתדר אחד, במטרה לאפשר כיסוי וקליטת שידורי התחנה באזור הזיכיון. בחלוף הזמן העניקה הרשות השנייה היתר לחלק מהזכיינים שלהם הוקצו יותר מתדר אחד, לשדר תכנים שונים באחד או יותר מפסי התדרים שהוקצו להם, באופן שיאפשר להם בפועל פיצול של השידורים, לזה התכוונת, חבר הכנסת שי? זה בתקופתך. נו, אז אתה רואה. בתקופתו של חבר הכנסת כמנכ"ל הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה. בהמשך לשימוע שערכה בעניין בחודש ינואר 2015, קיבלה מועצת הרשות השנייה החלטה שלא להעניק יותר היתרים לפיצול שידורים, וקבעה תקופת מעבר בת שנתיים לבחינה מעמיקה והסדר חדש של הנושא. כנגד החלטה זו, אדוני היושב-ראש, הוגשו עתירות לבג"ץ. בג"ץ דחה את העתירות והשאיר את החלטת המועצה על כנה. בהחלטתו ציין כי בתקופת המעבר תבחן המועצה את הדרכים המתאימות למתן מענה לצרכים של אוכלוסיות שונות ברחבי הארץ בדרך של מכרז או של שינוי חקיקה, והכול בדרך הוגנת ושוויונית. בהקשר זה הוגשה הצעת החוק. על-פי דברי ההסבר להצעה, מטרתה לתת מענה תוכני לקהלים מצומצמים ומוגדרים בתוך אזורי הזיכיון. לשם כך מוצע להקנות למועצת הרשות השנייה סמכות לאשר לבעלי זיכיון לשידורי רדיו, אשר הוקצה להם יותר מתדר אחד, לשדר תכנים שונים בתדרים השונים בחלק משעות היום, ולקבוע כללים לשם כך תוך 60 יום. כן מוצע להקנות למועצה סמכות להתיר פיצול שידורים לבעלי זיכיון אשר מחזיקים בתדר אחד, ככל שיתאפשר להקצות להם תדר נוסף לשם כך. בהצעת החוק מוצעת הוראת מעבר אשר נועדה לאפשר לבעל זיכיון אשר קיבל בעבר היתר פיצול מהמועצה, להמשיך את שידוריו המפוצלים עד קבלת ההיתר. אדוני היושב-ראש, בהתאם להחלטת ועדת השרים לחקיקה, מוצע לתמוך בהצעה זו, בתיאום עם משרד התקשורת ומשרד המשפטים.

תודה רבה לשר אופיר אקוניס. אנחנו ניגש להצבעה, ועל-פי הבקשה, חבר הכנסת זוהר, מה הצעקות פה? חברים, למה, למה יש פה אווירה שוקית

יש משהו בדברים שאמרתי,

שמפריע לך? כי, כן, כן? אז, המיקרופון שלך.

הצבעה רגילה. בבקשה, אפשר להצביע. רגע, רגע, רגע, מה רגע? בבקשה,

ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות השנייה

שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו),

אם כן, תוצאות ההצבעה הן: בעד ההצעה, 69, נגדה, 9, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה עברה. הוועדה המוסמכת היא ועדת הכלכלה, והיא תעבור לדיון שם להכנה לקריאה ראשונה.

הנושא הבא: הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון, מעמד החטיבה להתיישבות) קיבלה פטור מחובת הנחה. אני מזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, מן המקום, לא? זה לא מן המקום? יש לי עשר דקות. לא היה צלצול להצבעה הזאת.

היה,

בבקשה. אדוני, אתה יכול להתחיל.

אדוני היושב-ראש, אני מציע רק, חברת הכנסת שפיר, חברת הכנסת גלאון וחברת הכנסת, תחליטו ביניכן, מותר לי לתת רק לאחת.

שלא תחשובנה שיש לי העדפות כאלה ואחרות. היא אומרת שלא. הם אומרים שרק אחת יכולה להתנגד. ירדנה, מזכירת הכנסת, אומרת שמותר לי לתת רק לאחת להתנגד. אז רק שנייה, נראה מה, חכה רגע. אתה יכול להתחיל לדבר, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. הציונות מראשית דרכה ראתה במפעל ההתיישבות ערך עליון ונשגב. לאחר אלפיים שנות גלות שבהן לא זכינו ליישב את אדמתנו חזרנו לארץ, ושוב החקלאות, חבר הכנסת סמוטריץ, תעצור שנייה,

חברים, לא ניתן, חבר הכנסת פולקמן, חברת הכנסת בן ארי, או בפנים או בחוץ. שבו, בבקשה. תודה. חברת הכנסת יעל גרמן, חברת הכנסת יעל גרמן, לא עם הגב.

גם אני אותך. שבי בבקשה. חברים, אי-אפשר לנהל ככה ישיבה. זה לא מכבד, לא את הנואם, לא את הבית הזה. שקט, בבקשה. תמשיך. ימשיך כבודו, כמו שאומרים. הציונות מראשית דרכה ראתה במפעל ההתיישבות ערך עליון ונשגב. לאחר אלפיים שנות גלות, שבהן לא זכינו ליישב את אדמתנו, חוזרת השכינה לציון, ואִתה אנחנו חוזרים הביתה. חזרנו לארץ, ושוב החקלאות, הבניין, הצבא וההתיישבות, כל אלו קיבלו מחדש ערך של קדושה בהיותם ביטויים של המשך צמיחת גאולתנו. המושבות פתח-תקווה, יסוד-המעלה, מזכרת-בתיה, גדרה, הקיבוצים עין-חרוד,

טירת-צבי, מפעלים אדירים של ציונות והתיישבות. חומה ומגדל, חקלאות ישראלית, אדוני השר כחלון, אני, חברי, תראו איזו שיחה ערה. חבר הכנסת אמסלם, אני מבין שאתם עכשיו מנהלים משא-ומתן עם שר האוצר על חבירתו,

אי-אפשר. דברו בשקט. אנחנו לא, מה שלא נעשה לפני כבר לא ייעשה. יש החמצת השעה בעולם שלנו.

המושבות פתח-תקווה, יסוד-המעלה, מזכרת-בתיה וגדרה, הקיבוצים עין-חרוד,

טירת-צבי, מפעלים אדירים של ציונות והתיישבות. חומה ומגדל, חקלאות ישראלית, כל אלו שמות ומושגים שמעוררים אצל כולנו יראת כבוד. כבר ב-1907 הציג ד"ר ארתור רופין בפני המוסדות הציוניים תוכנית להקמת יישובים וגושי התיישבות סביב המושבות הקיימות, ובכך לפתח את הציונות ואת המדינה שבדרך. התוכנית לא התקבלה בזמנו מפאת מחסור בכסף ובכוח-אדם, אבל תוכניתו של רופין התוותה את החזון ואת דרך הפעולה ההתיישבותית שקיימת עד היום. שנה לאחר מכן הוטל על אותו רופין לעמוד בראש "המשרד הארץ-ישראלי" ביפו ולהתחיל ביישום מוחשי של הרעיון הציוני. לא בכדי הוא זכה לכינוי "אבי ההתיישבות". הצעדים הראשונים של המשרד החדש כללו רכישת קרקעות והכשרתן להתיישבות חקלאית. בנוסף, הקמת החברה "הכשרת היישוב" בראשות חיים ויצמן ומנחם אוסישקין, ביחד עם רופין וחנקין. פועל נוסף של "המשרד הארץ-ישראלי" נגע לרכישת קרקעות עירוניות ולהקמת שכונות יהודיות חדשות, בשיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל. ב-1914 הוקמה המחלקה להתיישבות בתוך "המשרד הארץ-ישראלי". המחלקה קיבלה אחריות לתחומי הבניין והתכנון של ההתיישבות היהודית. ב-1929, עם הקמת הסוכנות היהודית המורחבת, עברה המחלקה לעבוד תחת אחריותה של הסוכנות. חשוב לציין: פועלה של המחלקה להתיישבות המשיך גם לאחר קום המדינה, בליווי ובתמיכה של משה שרת, לוי אשכול ועוד ממנהיגי הציונות מהדור המייסד. בשנת 1952 חוקק חוק המעמד, שמהווה עד היום את מקור הסמכות המשפטי לפעילותה של המחלקה והחטיבה להתיישבות, כחלק מהסוכנות היהודית. בחוק המעמד הכירה מדינת ישראל בהסתדרות הציונית העולמית ובסוכנות היהודית כסוכנויות שיוסיפו לפעול במדינה היהודית לפיתוח הארץ וליישובה, לקליטת עולים מהתפוצות ולתיאום פעולותיהם בישראל של מוסדות וארגונים יהודיים הפועלים בתחומים אלה. חוק המעמד קבע כי בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית תיכרת אמנה אשר תסדיר את היחסים ביניהן. החוק עודכן בשנת 1975, ובעקבות כך, בשנת 1979 נכרתה האמנה בין ממשלת ישראל, אשר ביססה את ההתחייבויות של הממשלה להרחיב את הסיוע שיינתן על-ידה לביצוע משימותיה של החטיבה להתיישבות, של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. במסגרת זאת, הממשלה התחייבה לדאוג לכך שהרשויות המוסמכות יעניקו להן את כל הרישיונות וההקלות הדרושות לפעולות הנעשות בהתאם לאמנה, על יסוד תוכניות מוסכמות עם הממשלה. לאחר מלחמת ששת הימים, שבה שוחררו חבלי מולדת רבים, פנה ראש הממשלה דאז לוי אשכול ליושב-ראש ההנהלה הציונית אריה פינקוס וביקש את סיוע המחלקה להתיישבות בהקמת יישובים כפריים, חקלאיים וקהילתיים בתחומי יהודה ושומרון, חבל-עזה, רמת-הגולן וחצי האי סיני. ראש הממשלה התחייב כי המקור למימון פעולות הקמת היישובים באזורים אלה יהיה מתקציב מדינת ישראל. לא בכדי עשה זאת לוי אשכול, אשר הכיר טוב יותר מכל אחד אחר את יכולותיה של המחלקה להתיישבות בכל הקשור להקמת יישובים חדשים. יושב-ראש ההנהלה הציונית נענה לבקשת ראש הממשלה, והמחלקה להתיישבות יזמה הקמת חברה מיוחדת בשם "המרחיב", אשר החלה לעסוק בהתיישבות ביהודה ושומרון במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית. עם ההתפתחות בהרחבת הפעילות ביהודה ושומרון, חדלה החברה להתקיים, ובמקומה הוקמה החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית כחלק מהמחלקה להתיישבות. מלחמת ששת הימים הציבה בפני מדינת ישראל בכלל ובפני ההתיישבות הכפרית בפרט אתגרים חדשים. כבר בחודש ספטמבר 1967, שלושה חודשים בלבד לאחר המלחמה, הגיש רענן וייץ, ראש המחלקה, ללוי אשכול, ראש הממשלה, תוכנית להתיישבות חדשה שכללה כמה אזורים חיוניים לישראל, רמת-הגולן, בקעת-הירדן ואזור צפון סיני. הייתה זו למעשה ההצעה המקיפה הראשונה להתיישבות באזורים אלו. ממשלת ישראל אימצה את ההצעה, ובמשך שנים רבות רוכזו בה עיקר פעולות ההתיישבות. כמו שמפלגת העבודה ידעה לעשות. בשנת 1992, תכף נראה איך תצביעו. בשנת 1992 עברה החטיבה תהליך התייעלות,

והיפרדות מהמחלקה להתיישבות. בשנת 2000 נחתם הסכם מחודש בין המדינה לחטיבה, המסדיר את מעמדה תחת ההסתדרות הציונית העולמית.

שיתוף הפעולה הפורה לאורך השנים בין הממשלה לחטיבה הוליד את הקמתם של מעל 1,000 יישובים ברחבי המולדת, לתפארת מדינת ישראל. בשנת 2002 החלה החטיבה, בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו בעניין, לפעול גם בנגב ובגליל, ובשנים האחרונות היא נכנסה לתחום חברתי נוסף: היא מפעילה עבור הממשלה פרויקט מדהים של גרעינים משימתיים, אוכלוסיות חזקות ואידיאליסטיות שהולכות לגור באזורים חלשים יותר ומחוללות שם נפלאות. פעילותה של החטיבה להתיישבות מוסדרת בשורה של החלטות ממשלה שקבעו את תפקידיה ואת אופן התנהלותה, את מדיניות ההתיישבות של הממשלה ואת אופן חלוקת התקציבים של החטיבה.

בשנים האחרונות קמה לה קבוצה קטנה ורעשנית שעושה כל שביכולתה כדי לפגוע בציונות, כדי לפגוע בערכים שעליהם גדלנו, כדי להצר את צעדיה של ההתיישבות. אותה קבוצה עושה כל שביכולתה כדי לפגוע בחטיבה להתיישבות. חכה שנייה. חברת הכנסת בוקר וחבר הכנסת נגוסה, בבקשה לשבת אם אתם יכולים. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי וחבר הכנסת דב חנין, התמונה של שניכם ביחד מרהיבה, אבל תשבו בבקשה. תשבו בבקשה, זה לא מכובד.

חבר הכנסת עמאר. רוברט.

שבו בבקשה. אני אוסיף לך דקה. שבו בבקשה. אותה קבוצה עושה כל שביכולתה כדי לפגוע בחטיבה להתיישבות, ובדרך זו לפגוע בהתיישבות ביהודה ושומרון ובבקעת-הירדן. הקומץ הרעשני הזה יודע היטב שאם יציג את האג'נדה שלו בצורה גלויה,

הוא יודע היטב שרוב העם, וכמוהו גם רוב הבית הזה, דוגל עדיין בערכי הציונות וההתיישבות, ולא ייתן בשום אופן לפגוע בה.

עוטפים את המאבק בצלופן אובייקטיבי כביכול, בכל מיני ערכים צורניים כדוגמת שקיפות ומינהל תקין, ומתחילים להטיח בחטיבה האשמות שווא מופרכות ולערוך לה מסע דמוניזציה שקרי ומעוות. יש כאן בבית הזה מי שעשה על החטיבה להתיישבות את הפריימריז שלו ובונה עליה את הקריירה הפוליטית שלו, ולעזאזל מאות יישובים ועשרות-אלפי מתיישבים חלוצים שישלמו את המחיר. הקמפיין המתואם הזה של השמאל הקיצוני הביא, למרבה הצער, גם את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת-הדין דינה זילבר, לפרסם חוות דעת מרחיקת לכת שאוסרת על הממשלה לממש את מדיניות ההתיישבות באמצעות החטיבה. הצטערתי מאוד לקרוא את מכתבה של עורכת-הדין זילבר מאתמול לחברת הכנסת מרב מיכאלי, מכתב שבו למעשה מנסה עורכת-הדין זילבר לשכנע את האופוזיציה להתנגד לחוק, שנהנה מתמיכתה של הממשלה שאותה אמורה עורכת-הדין זילבר לשרת. אני רואה במכתב הזה התערבות חמורה וכפולה, רגע, סליחה,

והפרת חובת הנאמנות שלה,

אני אתן לך להתייחס,

אני אתן לך להעיר מן המקום. גם אם שרי הממשלה לא קיבלו את עמדתה בוועדת השרים והחליטו לתמוך בחוק בניגוד לעמדתה. אדוני היושב-ראש, נחזור לכנסת. אדוני היושב-ראש, יפגע, יש כאן בבית הזה מפלגה, שפעם ההתיישבות הייתה, אז אני מציע לך, הערך שלה, בה"א

אז אחרי ההצבעה חברת הכנסת מיכאלי תעלה ותאמר את הדברים. אושר לה. כיוון שהוא הזכיר את שמה, מותר לה להגיב. זו שערורייה. חברת הכנסת גלאון הייתה מאוד מבקשת להזכיר גם את שמה. חברי חברי הכנסת, יש כאן בבית הזה מפלגה שאני מעריך מאוד, באמת, ואשר פעם ההתיישבות הייתה הערך שלה, הערך שלה, בה"א הידיעה. למרבה הצער, בקדנציה הקודמת המפלגה הזאת נתנה לחלק קטן ורעשן מחבריה להשתלח בחטיבה להתיישבות ולכרות את הענף שהיא כמפלגה נשענת עליו.

אני שמח לשמוע כאן היום שמפלגת העבודה, העסקנים שלכם. בצלאל, חברת הכנסת שפיר, ברוך השם,

תמתיני רגע בבקשה. חברת הכנסת, תהיי רגע בשקט בבקשה. ברוך השם, אני שמח לשמוע כאן היום שמפלגת העבודה מתעשתת, ולמרות חברת הכנסת סתיו שפיר, חוזרת לעצמה ולערכיה ותומכת עקרונית בחוק הזה.

אני מבין שבעיות של פוליטיקה, תודה לך,

אני מבקשת להגיב על זה. אני מבין שבעיות פוליטיות של קואליציה אופוזיציה מונעות מכם להצביע היום בעד.

כי הפריעו לו באמצע, נתתי לו עוד דקה. מה, אתה נגדי, חיים?

רציתי להצביע בעדך, אבל אתה מקריא, ותקבל בראש, גם סתיו שפיר אחרי זה. אתה רוצה לתת לגיטימציה לגנבה לאור היום.

אתם יודעים מה? חבר הכנסת מרגלית, יכול להיות שגם אני עשיתי טעות של טירון והגשתי את ההצעה הזאת לבד.

חבר הכנסת סמוטריץ, גם בתוספות יש סוף.

מה שחשוב זה העיקר, והעיקר הוא, אתה רוצה לתת לגיטימציה לשוד לאור היום,

לאחר אישורה פה-אחד בוועדת השרים לחקיקה.

בבקשה, אחרון. אחרת השר כץ יעשה קמפיין נגד ההצעה. אני עומד כאן ומצהיר בבית הזה: אותו קומץ של שמאל קיצוני ייכשל. חברים יקרים, קמה ממשלה לאומית בישראל,

אני רוצה לדעת למי אתה מתכוון.

הקשבתי בקשב רב לטענותיכם על חוסר השקיפות ועל המעמד הלא-מוסדר של החטיבה, חבורה של גנבים.

הצעת החוק הזו בסך הכול מסדירה, כמו שאתם רוצים, את ההתקשרות ארוכת השנים ומרובת הפירות הטובים שבין הממשלה לחטיבה להתיישבות,

ומסמיכה את הממשלה לממש את מדיניות ההתיישבות שלה באמצעות החטיבה, וליהנות מהידע, הניסיון והמקצועיות האחת והיחידה של החטיבה להתיישבות בתחום ההתיישבות. אני קורא מכאן לכל חברי מימין ומשמאל, לכל מי שהציונות יקרה ללבו, לתמוך בחוק הזה. יחד, מתוך כבוד הדדי ונשיאת הציונות על נס, נמשיך לבנות את ארצנו האהובה ונכיר תודה לחברינו מהחטיבה להתיישבות. המשפט האחרון שלך הוא כמו משפט של הרב קוק,

ארוך. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה.

מזל שעכשיו תשעת הימים, אז אני יודע שלא תשיר את השיר. תשיב בשם הממשלה שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי. קודם איילת ואחר כך, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות לארץ-ישראל (תיקון,

להסדיר את היחסים בין ממשלת ישראל לחטיבה להתיישבות. ייחודיותה של החטיבה כזרוע ביצוע למימוש ייעודה של ההסתדרות הציונית העולמית,

חברת הכנסת גלאון, דווקא רציתי לבחור בך להיות זו שתשיב, אבל אני רואה שאת מנצלת את הזכות בזה שאת מדברת מכאן, אז אני אתן לחברת הכנסת לבני, לא תהיה לי ברירה. לא, לא שומעים אותי. מוכחת מזה עשרות שנים בתחום ההתיישבות בארץ-ישראל. לאחרונה נקבע בחוות דעת מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי נפל פגם בדרך ההפעלה וכי יש להסדיר את דרך הפעלתה של החטיבה. משכך אמורה הייתה, על-פי ההסכם הקואליציוני, לקום ועדת מנכ"לים אשר תגבש את מסקנותיה בנושא ותסיים את עבודתה לאחר 60 יום, שחלפו להם ביום ראשון האחרון. מכיוון שהוועדה טרם התחילה לפעול, תמכה ועדת השרים בהצעת החוק שבנדון, וזאת כדי להסדיר את בעיית ההסמכה של הממשלה לפעול באמצעות החטיבה להתיישבות. אני שמחה מאוד שיש חברי כנסת מכל סיעות הבית שמבינים את הערך של החטיבה כזרוע ביצועית של הממשלה, גם ממפלגת העבודה וגם ממפלגות אחרות. כמו כן, אם ארגון מסוים, נופלים בו כשלים, כשלים ניהוליים או כשלים בהפעלה, לא צריך לסגור אותו אלא לתקן אותו. ההצעה עברה בקריאה טרומית ותובא מחדש לוועדת השרים מייד בתום הפגרה. עד אז אני בטוחה שוועדת המנכ"לים, שקמה השבוע ואמורה להגיש מסקנות בתוך 60 יום, תסיים את עבודתה. ההצעה הזו תומכת במתווה הסדרת פעילותה של החטיבה להתיישבות ומשמשת לו פלטפורמה משפטית. משכך, ובתנאים אלה, תומכת הממשלה בהצעה. תודה רבה. כיוון שיש מתנגדים אני אתן לחברת הכנסת ציפי לבני להביע התנגדות ואחר כך אנחנו נצביע. אחר כך תהיה הודעה אישית של חברת הכנסת מיכאלי וחברת הכנסת סתיו שפיר. עקב העובדה שהדובר התייחס אליהן בשמותיהן ופנה אליהן באופן אישי, נאפשר להן להתגונן אישית. חברת הכנסת לבני, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא לא מי בעד או נגד ההתיישבות, היא לא מי בעד או נגד הפריפריה, אלא מי בעד שלטון החוק ומינהל תקין במדינת ישראל, ומי שלא. החוק הזה, אם עד עכשיו ראינו כאן בכנסת חוק עוקף-בג"ץ, עכשיו המצאנו, הקואליציה הזאת רוצה להמציא, את חוק עוקף היועץ המשפטי לממשלה. עולה שרת משפטים, זה חוק, ואומרת בהגינותה, עולה שרת משפטים ואומרת בהגינותה שיש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שאומר שנפל פגם, ולא פגם אחד, תאמינו לי, זה חוק. מה זה חוות דעת, זה חוק. במערכת היחסים שבין הממשלה לבין החטיבה להתיישבות, זה אמור לסדר את זה. מה הבעיה? ואת הפגם הזה רוצים לחוקק היום. החוק הזה לא בא להסדיר את היחסים,

סירבה להחיל עליה שקיפות, כהצעת חברת הכנסת גלאון וכהצעתי כשרת משפטים. וטוב שכך. אלה שאוטמים את האוזניים לכל מה שהתגלה בוועדת הכספים על-ידי מי שנלחמה שם עבור הפריפריה, עבור הנגב והגליל, חברת הכנסת סתיו שפיר, כל זה היום קורה כי יש מי שרוצה לקבל את הכסף בחושך, מתחת לשולחן שתקי, מה את עשית בשקיפות? לא עשית דבר בשקיפות אצלך חוץ מלדבר. בלי שנדע מה עובר, אבל אנחנו יודעים

דווקא אלה ששוקלים להצביע בעד החוק הזה: היועץ המשפטי לממשלה קבע שהסמכויות שהממשלה העבירה לחטיבה להתיישבות חורגות ממה שניתן לה. איזה הסכם קואליציוני כופה על מישהו כאן להצביע בעד משהו לא תקין, מעוות, שהיועץ המשפטי לממשלה קובע שהוא לא בסדר?

אומרים לי חלק מחברי במחנה הציוני,

את יכולה לעצור לרגע, בבקשה? חברים, אני מבקש. בבקשה, אי-אפשר לנהל דיון ככה, באמת. ששש. חברים, בבקשה. רק שזה לא יהיה על חשבוני, בבקשה.

אדוני שר הכלכלה,

שר הכלכלה, הוא לא שומע, שב, בבקשה. סגן שר השיכון, שב, בבקשה. חברים, אי-אפשר לנהל ככה. חבר הכנסת איימן עודה, שב, בבקשה. ככה, כי אתה מדבר. בבקשה, גברתי. אמרו לי חברי כנסת, גם מהמחנה הציוני, שפנו אליהם מההתיישבות לא ביהודה ושומרון אלא מהערבה, מהנגב ומהגליל, ואמרו להם: אבל החטיבה להתיישבות עוזרת גם לנו.

המילה התיישבות היא מילה נרדפת לערכים, ואני לא מעלה בדעתי שכל המתיישבים הציונים המדהימים האלה שחיים בנגב ובגליל רוצים שנציגיהם בכנסת הזאת יצביעו בעד הצעת חוק שמעגנת את מה שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שהוא לא תקין, בעד הצעת חוק שנועדה לקבע דבר שאיננו חוקי, העברת כספים מתחת לשולחן. וברמת הנתונים, כפי שעדכנה אותי חברת הכנסת שפיר, מתוך חצי מיליארד שקל שקיבלה החטיבה בשנת 2014, רק רבע הגיע לנגב והגליל.

קשה לי להבין את הנציגים הפוליטיים של המתיישבים בנגב והגליל, שהם מבקשים לתמוך בחוק הזה. הם הפכו להיות אסירי תודה על המעט שהם מקבלים כאילו כטובה, במקום לדרוש,

את מה שמגיע להם על-פי הדין, כי זה הכסף של כלל הציבור במדינת ישראל. חברת הכנסת לבני, זה כבר אחרי תוספת הזמן עכשיו. אז למה אי-אפשר לקבל מקצועיות, וחטיבה מקצועית, עם שקיפות ועם מינהל תקין? וזה בדיוק מה שאנחנו נציע. אני מבקש לסיים. ושאף אחד לא ירמה אף אחד. אם החוק הזה לא יתקבל, זה לא סוגר את החטיבה להתיישבות. זה בסך הכול יכריח אותה לעבוד כמו כל גוף ציבורי אחר, תודה רבה. בשקיפות, בכספי הציבור של כולם. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני על דבריה. על-פי התקנון מותר לחבר כנסת סמוטריץ. האם אתה מעוניין, בתור המציע?

בבקשה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מוכרח להעיר,

אם אתה מוכרח, אז תעיר. אתה נתת לי פתק כשדיברתי וביקשת ממני להזכיר את חברת הכנסת שפיר בשמה. אני מוכרח להודות על האמת, לא ידעתי שזה יקנה לה זכות דיבור, ונדמה לי שזה היה לא ראוי. האם זה אומר שלפי התקנון יש לה זכות דיבור או אין לה זכות דיבור, כי היושב-ראש ביקש,

אבל אני חושב שזה לא ראוי. מה, מה אכפת לך? שעוד קול יישמע? אני אמרתי שאני חושב שזה לא ראוי, זה הכול. מה לא ראוי?

תראו, חברים, כשאין מה לומר לגופו של עניין, אז רצים לחפש תירוצים במקומות אחרים. אין כאן אף אחד בבית הזה שלא רוצה שקיפות. אין כאן אף אחד בבית הזה שלא רוצה מינהל תקין. אין בעיה של שקיפות, ואין בעיה של מינהל תקין בחטיבה להתיישבות. מינהל תקין, גם חוות הדעת המדוברת לא באה בטענות ברמות האלה. חוות הדעת מדברת בעיקרה על היעדר הסמכה היום, על-פי החוק הקיים, חברת הכנסת לבני, לממשלה לאצול את סמכויותיה לחטיבה להתיישבות.

זה לב-לבה של הטענה בחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. זה לב-לבה של הטענה. קשורה בהתיישבות, מה שאנחנו עושים היום, זה שאנחנו בסך הכול מעגנים את אותה סמכות בחוק. להפך. קראנו, עושים את זה, שמענו, קיבלנו את ההארה,

מבחינתי, יכול להיות שהמצב לא היה מוסדר עד היום. כל מה שאנחנו עושים זה להסדיר. זה ממש לא חוק עוקף. זה חוק שמקבל, ופועל בעצם בהתאם לאותה חוות דעת ומסדיר את פעילותה של החטיבה להתיישבות. זה מה שעושה החוק הזה, חברת הכנסת לבני, זה בדיוק מה שהוא עושה. אני,

מוכרח לציין שבאיזשהו מקום נדהמתי לשמוע את הביטוי "חוק עוקף יועץ משפטי לממשלה". את הביטוי "חוק עוקף-בג"ץ" אני מכיר אצלכם בשמאל הישראלי כבר הרבה שנים. מאז שאתם לא מנהלים את המדינה, אז כל מה שלא מוצא חן בעיניכם הולך לבג"ץ, וכל, כל מה שלא מוצא חן בעיניכם דרך המערכת הדמוקרטית הולך לבג"ץ, ואז לעם, לרובו, באמצעות נבחריו, אסור להביע את דעתו, כי זה חוק עוקף-בג"ץ. אני מכיר במדינה דמוקרטית אוטוסטרדה אחת, קוראים לה כנסת. לפעמים בג"ץ עוקף את הכנסת, אז זה דבר שהוא צריך עיון גדול,

כמה ולמה ומתי. עכשיו אתם מציעים ביטוי חדש: חוק עוקף יועץ משפטי לממשלה. ושוב, אני לתומי, ולמדתי משפטים, נדמה לי שבקורס הראשון, שנה א', קורס ביסודות המשפט, לומדים שהכנסת, הריבון, מחוקק, קובע את הנורמות, קובע את המסגרת המשפטית בתוך הגבולות, והיועץ המשפטי מוודא שהרשות המבצעת, הממשלה, פועלת במסגרת אותם החוקים שקבעה הכנסת. טוב, השר אלקין אומר לי שהקואליציה השתכנעה, וזה מה שחשוב לי. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, תבדקו את זה תקנונית. דומני שאין סיבה להתיר לחברת הכנסת שפיר לדבר מאחר שלא הזכרתי אותה מרצוני החופשי.

אנחנו נלך להצבעה, אלקטרונית?

חבר הכנסת הנגבי, שמית או אלקטרונית, בבקשה? מה החלטת? שמית.

בבקשה, גברתי המזכירה. תתחילי בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, נגד יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן,

דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, נגד זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, נגד מירב בן ארי,

אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, בעד יואב בן צור, בעד איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, נמנע ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, נגד באסל גטאס,

אילן גילאון, נגד שרון גל,

זהבה גלאון, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים,

משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד אבי דיכטר, בעד דני דנון,

אריה מכלוף דרעי, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא,

חוטובלי,

אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג,

נגד שלי יחימוביץ, נגד חיים ילין, בעד משה יעלון, בעד איתן כבל, נגד אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן,

משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, נגד ינון מגל, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, נגד רחל עזריה, בעד דניאל עטר, בעד

בעד רועי פולקמן, בעד שי פירון, אינו משתתף בהצבעה טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר,

איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן,

המזכירה, קראי בבקשה שוב בשמות של מי שלא השיבו בפעם הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, נגד רחל עזריה, בעד דניאל עטר,

אם כן, עד כאן לגבי הנושא הזה. נעבור לנושא הבא: הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ה. ינמק חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.

אדוני, ההערות שלנו, מה, מה התוצאה? לא שמעתי. הקראתי. אמרתי: 65 חברים תמכו, 41 התנגדו, אחד נמנע. בסדר, חבר הכנסת גפני, בבקשה. בבקשה.

ינון מגל, אני רוצה להגיד לך משהו.

שלושה יישובים, ואל תלמד אותי מה זה התיישבות, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מתכבד להגיש לכנסת את הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אורי מקלב ושלי. אני מבקש להסביר את הרקע של החוק הזה. פעמים רבות בשיח הציבורי, ושרים, בעיקר שרים כלכליים, דיברו על פיגוע כלכלי, שבני הציבור החרדי אינם משולבים בתעסוקה, בעבודה, בכל מה שנלווה לעניין הזה. מכיוון שאנחנו מכירים את המצב כמות שהוא, אני כבר הגשתי לפני שנים רבות, אמרתי: אני מייצג את הציבור החרדי, ואני אומר לכם אני לא מדבר על לומדי תורה שתורתם אומנותם, שבזכותם העולם קיים, ועליהם לא מדובר. אבל רוב הציבור החרדי, ואני רוצה להדגיש, לא בזכות ההיי-טק, שמחזיק 65% מהתל"ג? לא, לא, ההיי-טק מצליח בגלל שיש לומדי תורה. אבל היה באחד העיתונים, זה עכשיו דווקא ויכוח מעניין. סוף כל סוף נהיה מעניין. זה היה טיעון מקורי.

רגע, לא הבנתי באמת איך החברות, חבר הכנסת אראל מרגלית, אתה הרי משלב הרבה חרדים בעבודה, ואתה גם ביזמות, מכיוון שהיה באחד העיתונים, אמרו לי, לא ראיתי, שהצעת החוק מדברת רק על גברים, אז אני מבקש להכחיש את זה מכול וכול. אני מודיע, אתם יכולים לקרוא גם את הצעת החוק, הצעת החוק מדברת על נשים חרדיות ועל גברים חרדים. אז תדגיש את זה, תדגיש. נשים חרדיות וגברים חרדים. מה עוד להדגיש? מה עכשיו? את מכירה אותי. הייתי מגיש חוק שאני רוצה לשלב רק חרדים ולא חרדיות? עולה על דעתך? בעיקר שהחרדיות מובילות. לא, זה עוד דבר, אבל את זה נשאיר עכשיו לדיון אחר. על כל פנים, מכיוון שכל הזמן אומרים שצריך לשלב חרדים, אני החלטתי להוכיח שהאמירה הזאת היא צביעות, היא שקר. התפרסם באחד העיתונים, לא רוצה להגיד את השם, אבל אחד העיתונים המפורסמים, שמשרד עורכי-דין בתל-אביב מחפש עורך-דין צעיר, שהוא רוצה דחוף, הוא צריך עורך-דין כזה. זה משרד גדול, כמובן לא אומר את שמו. ולקחנו בחור, עורך-דין טוב, צעיר, שייסע לפגישה שמה, בגלל שהיה צריך מייד עורך-דין, היה צריך מייד עורך-דין צעיר.

אבל הוא, היו לו פאות גדולות וזקן גדול, לעורך-דין הזה, אני אומר לך. זה לא מתאים לעורך-דין. מתאים. לא מתאים,

היום יש כבר הרבה עורכי- דין עם זקן גדול ועם פאות. שלחנו אותו. הוא הגיע לפגישה בתל-אביב אחר-הצהריים, צריכים דחוף, צעיר. ההוא רואה אותו, זה שמראיין אותו מהמשרד של עורכי-הדין, מסתכל עליו, מקבל חלחלה, והוא אומר לו: סליחה, הסתדרנו. עכשיו, אני שואל אתכם למה. למה הוא אמר לו הסתדרנו? עורך-דין מצוין, תאמינו לי. היום כבר גם מכירים אותו. למה הוא לא קיבל אותו? הרי הם צריכים עורך-דין דחוף. הוא מכיר את החרדים מהטלוויזיה, והוא היה בטוח, ברגע שהוא ראה אותו מגיע למשרד שם, הוא היה בטוח שאיך שהוא נכנס לעבודה הוא מוצא קבר מתחת לשולחן של המנהל ועוצר את העבודה. כך מציירים את החרדים בטלוויזיה. הבעיה שאנחנו לא מכירים אתכם מהחברה,

אגב, אני אומר לכם, גפני, מוצא קבר? כן, כן, זה בטוח. העורך-דין ההוא שראיין אותו היה בטוח שזה מה שהוא הולך לעשות. לא חשוב, מה זה משנה. אבל למה קבר? אני לא רוצה לצחוק יותר מדי על החילונים. סתם, יש לי עוד דוגמאות, מה הוא חשד. ואז, אני אומר לכם, נפגשתי, אוקיי.

חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת לפיד תומך בהצעת החוק שלך. בסדר, אז מה, אז לכן שאתנגד? לא, שלא תריבו סתם. זה בסדר, אני משבח אותו על כך.

אני רוצה להגיד לכם, אל תחזור על זה יותר מדי פעמים, כי זה ייזקף לרעתך. לא, הוא לא ייזקף לרעתי, זה יהיה לרעתו. המציאות הזאת, אם כך, אנחנו נשקול עכשיו את התגובה שלנו.

אני משוכנע שזה הגורם המכריע אצלך,

ולא השקופים. נפגשתי גם בקדנציה הקודמת שלי כיושב-ראש ועדת הכספים עם ראשי חברות גדולות במשק, עם ראשי המשק. הם אמרו: יש אצלנו חרדים וחרדיות בעבודה. ואני אומר לכם, אמרו לי: הם יותר מהממוצע הרגיל, ברמה. האמת היא שאני אומר לכם שגם אצל החרדים יש מטומטמים וגם אצל החילונים יש כאלה עם שכל, יש.

למי התכוונת מטומטמים? אבל אני אומר לכם, האמת היא שהממוצע של החרדים, הממוצע, בעיקר החרדיות, הממוצע הוא גבוה יותר. יש יותר נאמנות, לא משנה, ודאי שהם יכולים להשתלב.

הממשלות בישראל עד היום לא נקפו אצבע, רק דיברו. לא עשו כלום. לשלב חרדים בעבודה, לא במשרות בכירות. עיריית ירושלים, שליש הם חרדים, 1.3% עובדים בעירייה. וכשביקשתי באחד החוקים שהגיע בכנסות הקודמות, אמרתי: תשלבו חרדים, היה שילוב ערבים, צ'רקסים, נשים, עולים, ביקשתי: תשלבו חרדים, בא נציג משרד המשפטים, והוא אומר: אי-אפשר, על-פי החוק אי-אפשר, בגלל שחרדים,

תשמע טוב, חרדים זה לא דת, לא גזע ולא מין. איך יודעים שהחרדים לא משתלבים בעבודה אם זה לא דת, לא גזע ולא מין? איך יודעים להשמיץ אותם בטלוויזיה, הרי הם לא דת ולא גזע ולא מין? איך יודעים מי זה חרדים? חבר הכנסת גפני, אני לא בטוח שבתשעת הימים ההצגה הזאת מותרת. אני לא בטוח. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בימים אלה, וכמדומני שאתה נכנס פה לשאלות הלכתיות מעניינות,

טוב, אז אני אוריד בווליום. לא, רק רציתי להעיר הערה למדנית. אני מקבל את מה שאתה אומר.

אז אני רוצה לדבר אתכם ברצינות. יש שאלה, יאיר לפיד, אני רוצה את ההקשבה שלך עכשיו לדקה. אני בעדך, דקה, תשמע את מה שיש לי להגיד. תן לו, הוא בחזרה בתשובה. מי בחזרה בתשובה? הוא היה בכותל. היית בכותל. משה, תסתכל, יש תפילין, הוא חושב להניח עכשיו. הוא הצטלם בבית-כנסת קונסרבטיבי בשבת. הוא הצטלם בשבת בבית-כנסת קונסרבטיבי.

אם אני הייתי יאיר לפיד הייתי מודאג מהמחמאות שאתה מרעיף עליו עכשיו. אנא, בטובך.

חבר הכנסת יאיר לפיד. אני רוצה להגיד משפט רציני. חבר הכנסת כבל. חברים, באמת. ערב תשעה באב.

אני אבקש להעביר את החוק לדיון בוועדה, אם הוא אכן יאושר כאן, ואני אבקש לקיים דיון בוועדה מה ההגדרה של חרדי שאותו צריך לשלב, על-פי החוק הזה, בכל מה שאנחנו קובעים. עכשיו זה לא יהיה מיהו יהודי, זה יהיה מיהו חרדי. מיהו חרדי, בלאו הכי הדיון הזה מתקיים. היה גם דיון בבג"ץ, שלא נתנו לכאלה, לבנות שרצו ללמוד במכללות, אנחנו מכירים את הסוגיה. בדיוק. ובג"ץ אמר שצריך לקבל החלטה בעניין הזה. נכון, אמת.

זה גם מופיע בהסכם הקואליציוני שלנו, הבג"ץ ההוא, שהייתה שם אמירה להחליט מיהו חרדי, מכיוון שאם אנחנו רוצים להגיד, ולא מיהו יהודי.

זה פחות חשוב, חבר הכנסת. זה חשוב, חשוב.

חשוב. אסור להגיד את זה בתשעת הימים, שזה לא חשוב. זה חשוב. אין ערבית, עוד לא שקיעה. השקיעה רק ב-19:50. 19:48. ואז, אנחנו נצטרך לקיים את הדיון הזה, בגלל שהוא דיון רציני. אם אכן אנחנו נכנסים לעידן אמיתי, שבו כשמדברים על שילוב חרדים מתכוונים לכך, אז אנחנו צריכים לדעת בדיוק על מי מדובר. מדובר על ציבור

ואני חוזר ומדגיש בפעם האלף: אני לא מדבר על מי שלומד תורה ותורתו אומנותו, שבזכותו העולם הקיים, בזכותו חזרנו לארץ,

תגיד, אל תתערב בזה, אראל. עזוב אותי. אנחנו מדברים על אלפי או אולי עשרות אלפי חרדים וחרדיות, חבר הכנסת מרגלית, זה לא בלבד שאתה לא עוזר,

הרי אם באמת כנה כוונתכם שצריך לשלב את החרדים, לא שמעתי טוב,

לא שמעתי

אם אכן כנים דבריכם, למה אתם מתנגדים לחוק הזה? חבר הכנסת סמוטריץ, אתה ישן. הרי אחת מהשתיים: אם החרדים לא רוצים לעבוד,

אוהו, את יודעת כמה פעמים הצביעו על החוק הזה,

את חדשה בכנסת. אני עברתי

אז אני רוצה להתנגד. אחרי הדברים שלו, אחרי שהשר משיב. יש רשימה ארוכה של מתנגדים. שנייה. מרב מיכאלי. מתנגדים ומתנגדות. חבר הכנסת דרעי, בבקשה, אדוני השר. אני אשמח שתאיר את עינינו. אדוני היושב-ראש, בקצרה מאוד. בקצרה מאוד. סליחה? הרב גפני יכול לדאוג שיאריכו את זה. אדוני היושב-ראש, אני באמת אגיד בקצרה. אנחנו מכינים במשרד, במשרד הכלכלה, הצעת חוק ממשלתית רחבה, השר אקוניס, השר אקוניס, שומעים אותך ממש. זה היה השקט שלך? זה השקט שלפני הסערה, קוראים לזה.

השר אקוניס, אתה מפריע לי. שאלו חברי או חברות כנסת מה ההגדרה של חרדי. ההגדרה היום, אחרי שעבר חוק השוויון בנטל, יש שם הגדרה ברורה. אותה הגדרה שיש בשוויון בנטל תהיה ההגדרה גם בחוק,

השר לפיד, בכל דבר רע יש גם משהו טוב. מה ההגדרה? עזוב, בשביל מה עכשיו להיכנס לזה? אתם רוצים לקצר, לא? אז בואו נקצר. לאו דווקא, זה נושא, לא משנה,

יש שם הגדרה רחבה. תראו, אני רוצה אבל בכל זאת, למען האיזון, להגיד שהממשלה הקודמת הקימה, על-פי החלטת ממשלה, ועדה בראשותו של אודי פראוור, ואני ישבתי אתם בשבוע שעבר. אני חייב לומר, שבלי קשר להצעת החוק הם הכינו הצעה מאוד טובה לשילוב חרדים במשרדי הממשלה, במשרות, בקורסים של צוערים, סטודנטים וסטודנטיות חרדים, ואני, בעזרת השם, בזמן הקרוב נביא את זה להחלטת ממשלה.

רגע. אמרת קצר, אז פשוט שמחתי. לא,

מבחינתי, אין שום בעיה, פשוט השר אקוניס מסמן לי שהוא עוד לא הספיק דף יומי. מיהו חרדי, אני שואל עכשיו. טוב. כפי שאמרתי, בהסכמת המציעים, שהם יחכו עם הכנת הצעת חוק עד שאנחנו נביא את הצעת החוק הממשלתית, ונשלב שם גם עולים חדשים, ונביא הצעה מפורטת, רחבה, עם הגדרות, גם אחוזים של משרות, את כל הדברים הללו אנחנו נפרט שם.

ולכן, אני מבקש, חבר הכנסת גפני, לאיזו ועדה? חבר הכנסת גפני, לאיזו ועדה אמרנו? ועדת חוקה, חוק ומשפט. בסדר, שיהיה ועדת חוקה.

חבר הכנסת גפני, אתה רוצה להתייחס לדברים? אתה לא חייב, אתה לא חייב. אנחנו ניגש להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת הנגבי,

אני אתן לך להתנגד אחרי ההצבעה.

לפני, סליחה, סליחה. חברת הכנסת גלאון, את מוזמנת להתנגד, בבקשה. שלוש דקות, אחר כך הצבעה ואחר כך חברת הכנסת מיכאלי, הודעה אישית. רק אחד אני יכול לבחור, לפי הסדר, מה לעשות.

אנחנו רוצים לדבר. מותר אחד לפי התקנון, אדוני. בכל זאת. אבל בכל זאת כדאי, ראש השדולה להעסקת חרדים רוצה לדבר. בבקשה, גברתי. מדברים יפה, אתה רוצה לדבר, אתה לא רוצה להתנגד. אני רוצה לדבר ולהביע את דעתי איך לקדם תעסוקת חרדים. אז אני מתנצל. ולא, החוק הזה זה לא הפתרון.

חבר הכנסת גפני העלה כאן לדיון סוגיה מאוד רצינית שמדברת על שילוב של החרדים במשרדי ממשלה, בדירקטוריונים ציבוריים. שקיפות, הייתי אומרת, לבחון כמה חרדים יש, אין בכלל אפשרות לבחון, אם הבנתי נכון. ואני חושבת ששקיפות זה אחד הדברים היותר משמעותיים שממשלה צריכה לאפשר. ומה שראינו כאן קודם, בהצבעה הקודמת, בחוק הקודם, לגבי החטיבה להתיישבות, זה בדיוק ההפך משקיפות. נכון, חבר הכנסת דרעי. אני מתפעל מהכישרון שלך, אדוני

מה שנעשה כאן קודם, אתה מפריע לי, אתה מגיע לדוכן,

חבר הכנסת השר אריאל, זה נראה כאילו אתה מתנפל על הדוכן, ישב כבודו. אדוני היושב-ראש, מה שנעשה כאן קודם זה היה הפוך למה שנקרא ייצוג, זה היה הפוך למה שנקרא שקיפות, זה היה צפצוף על מוסד היועץ המשפטי לממשלה. חוק עוקף-בג"ץ שלא רוצה לדעת, רוצה לתת הכשר בחקיקה למהלך של שוד לאור היום, לקביעת מדיניות, להעברת תקציבים לזרוע הביצועית של הממשלה לבנייה בשטחים, באמצעות חקיקה. זה מה שהממשלה והכנסת עשו, נתנו הכשר חוקי. וכיוון שהסוגיה שהעלית, חבר הכנסת גפני, היא סוגיה חשובה, רצינית, שזקוקה לתמיכה רחבה יותר, אנחנו נבחן אותה, אדוני היושב-ראש. תודה. תודה רבה. אנחנו ניגש להצבעה. לאחר ההצבעה ניתן הודעה אישית לחברת הכנסת מיכאלי ולחבר הכנסת אראל מרגלית. על-פי החלטת יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת צחי הנגבי, הוא החליט לצ'פר את החברים וזאת לא תהיה הצבעה שמית אלא הצבעה,

אתה רוצה שמית, חבר הכנסת דרעי?

למרות שחבר הכנסת דרעי מבקש הצבעה שמית אנחנו לא נקבל את בקשתו, לא הכול פה זה לפי מה שחבר הכנסת דרעי רוצה. בבקשה, ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה),

85 חברי כנסת הצביעו בעד, אפס חברים הצביעו נגד, אפס חברים נמנעו. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי למסור הודעה אישית,

גברתי. זה עבר,

חוק ומשפט, כפי שאמרנו לפני ההצבעה, ותודה למזכירה על ההערה המחכימה. חבר הכנסת גפני, גברתי השרה גמליאל, אנא בטובכם, שבו כדי שנוכל לנהל את הישיבה. כולנו נרגשים מלחיצות היד החמות בין חבר הכנסת לפיד לחבר הכנסת גפני, זה ממש ביטויים לאהבת חינם בתשעת הימים. שבו, בבקשה, כולכם. תודה. כן, גברתי, תמשיכי.

ברכות כמובן לחבר הכנסת גפני על החוק החדש והמעולה, ובאמת, כמי שמכירות אפליה מקרוב, אנחנו שמחות להיות שותפות לעוד צעד בדרך לתיקון אפליה. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, עמד כאן על הדוכן קודם חבר הכנסת סמוּטריץ,

ובמסורת הידועה של המפלגה שלו הסית ואמר דברי בלע, אלא שהפעם הוא השתמש במעמד שלו, בבמה שיש לו כחבר כנסת, וגם בחסינות שלו, כדי להכפיש עובדת ציבור שלא יכולה לעמוד כאן ולהגן על עצמה, ולא יכולה לומר את האמת, בניגוד לשקר שאמר עליה חבר הכנסת סמוּטריץ.

אז רק כדי להעמיד דברים על דיוקם פשוט, עובדות, בואו נדבר על העובדות. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה בשם סיעת המחנה הציוני, שיש לי הכבוד והעונג להיות היושבת-ראש שלה, וביקשתי חוות דעת לגבי הצעת החוק שאתה העלית כאן, חבר הכנסת סמוטריץ, ממתי יועץ משפטי לממשלה אומר מה, ממתי? אני רוצה להגיד לך שאני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה לא פעם ולא פעמיים לגבי, חבר הכנסת סמוטריץ, אני מבקש ממך להירגע. תודה לך, אני שמח שאתה נרגע. אני רוצה להגיד שזה לא צעד יוצא דופן במקומותינו, אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה לקבל חוות דעת הרבה פעמים, על כל מיני חוקים, וגם הפעם מצאתי לנכון. מה גם שהיה דיון אצלנו בסיעה בשביל להבין האם אומנם מדובר בחוק שיתחיל להביא שקיפות, מינהל תקין והתנהלות ראויה לגוף הבעייתי-מאוד הזה שנקרא החטיבה להתיישבות, או שמא אכן מדובר בהמשך הקומבינה, בהמשך, איך להגיד את זה? השיטה הזאת שבה לוקחים כספים בצורה לא ראויה ומחלקים אותם בעיקר להתנחלויות וקוראים לזה "התיישבות", ולהתיישבות בתוך תחומי מדינת ישראל זורקים פירורים. זה פשוט שקר.

קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי לממשלה, והמשנֶה, שלא לומר המשנָה, ליועץ המשפטי לממשלה, בתפקידה הזה, דינה זילבר, כתבה את חוות הדעת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, חבר הכנסת סמוטריץ, תן לי להאיר את עיניך: לא זאת שהיא כתבה שהיא חושבת שלא צריך לתמוך בהצעת החוק הזאת, היא גם כתבה שהיא אמרה את זה לוועדת השרים. לא זאת אף זאת, היא כתבה בחוות הדעת שלה שמשום שהוקמה ועדת מנכ"לים, על-ידי הממשלה, על-ידיכם, אתם הקמתם ועדת מנכ"לים כדי שתבחן את פעולתה של החטיבה ואת הדרך הנכונה לטפל בה, ולכן, מן הראוי לתת לוועדת המנכ"לים לסיים את עבודתה, להגיש את מסקנותיה, ואז לעשות מה שצריך, חקיקה, לא חקיקה, מה שצריך.

על הראש של כל החלקים, גם של הממשלה, גם של ועדת השרים, גם כמובן של היועץ המשפטי לממשלה, אתה מביא את החוק הזה. עוד סיפרה לנו בחוות הדעת שלה דינה זילבר שהיא ביקשה שבועיים,

היועץ המשפטי לממשלה ביקש שבועיים כדי לפרוס בפניכם את כל המגוון, ויש מגוון ומבחר בעיות בחוק הזה, ובכל זאת לא, ועדת השרים לחקיקה החליטה בכל זאת להראות מי בעל-הבית, להראות שהיא לא סופרת אף אחד, בטח לא את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. ידע היועץ המשפטי לממשלה המיועד, מי שזה לא יהיה או תהיה שרואה את עצמה כמועמדת, מה צפוי לה בלשכת היועץ המשפטי כשתיבחר ליועץ החדש. היא לא מנהלת את המדינה,

אז דינה זילבר עשתה את חובתה כעובדת ציבור, חבר הכנסת ינון מגל, איך אני נהנה לומר את השם, חבר הכנסת ינון מגל, אנא בטובך, שב בנחת, זקנך משווה לך מעמד של מתינות. שר המשפטים מינה אותה. אני רק אומר שהיועצת המשפטית לממשלה לא מנהלת את המדינה.

מזכיר לי כאן חבר הכנסת, יושב-ראש האופוזיציה, מר הרצוג, זה נותן לו מידה מסוימת של בגרות,

שמי שמינה את המשנה הזאת הוא שר המשפטים נאמן, תנוח דעתכם, כך שהמדובר בעובדת ציבור שעושה את עבודתה המקצועית והציבורית לעילא ולעילא. עכשיו צריך להגיד לסיום,

אני כבר מסיימת, ואני רוצה להגיד: צריך להגיד, אתה צודק, חבר הכנסת סמוטריץ, בדבר אחד: אנחנו, המפלגה שלנו, היא אכן שם נרדף להתיישבות. אנחנו אכן ההתיישבות האמיתית, בנגב, בגליל, בתוך גבולות מדינת ישראל. אותה התיישבות שאתם, בין השאר באמצעות החטיבה להתיישבות, מייבשים, לא מאפשרים לה לבנות, הורסים לה את החקלאות, גומרים את החקלאים, לא מאפשרים להם להתפרנס בכבוד,

לא מאפשרים להם להתקיים כמו שצריך, מייבשים את ההתיישבות והחקלאות בתוך מדינת ישראל,

מעולם לא קראתי לאדם לסדר.

בשביל לתת את זה רק לחברים שלכם מחוץ לגבולות המדינה, ונגד זה אנחנו הצבענו.

נגד זה אנחנו הצבענו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך. הודעה אישית של חבר הכנסת אראל מרגלית. תודה, אדוני היושב-ראש, שנתת לי לדבר לפנים משורת הדין, אני מעריך את זה מאוד. חבר הכנסת גפני, קודם כול אני מברך אותך על הצעת החוק, יישר כוח.

רק רוצה לומר לכולנו מה באמת צריך לעשות כדי לעשות מהפכה בתעסוקת חרדים וחרדיות במדינת ישראל. תראו, לפני מספר שנים, בתקופה שרענן דינור היה מנכ"ל משרד ראש

קורה עכשיו?

בתור היושב-ראש של השדולה לתעסוקת חרדים וחרדיות? מכיוון שהמדינה לא מתקצבת את התוכנית הזאת. היום, על כל משרה שפתוחה לחרדי

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה), התשע"ה 2015, הנמקה

הצעה של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. אם ההצעה תעבור, היא תועבר לדיון בוועדת הכספים.

להשיב, אז בואו נצביע. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס

הנערים, של ילדינו,

אם הייתה במוקד איזושהי הזנחה, היא הייתה רק בגלל זה שכבר רגילים שיש הטרדות. הצעת החוק הזאת באה למנוע את ההטרדות על-ידי זה שייתנו עונשים למטרידים.

יעלו עליהם, ייתנו להם עונשים כספיים ואולי גם עונשים אחרים, וכתוצאה מזה לא יהיו הטרדות. הסכמתי שזה יהיה מתואם עם המשרד לביטחון פנים, תוך התחייבות שבמושב הבא זה יעבור כהצעה משולבת. תודה לך, אדוני.

למטרידים לא תהיה תקווה. חבר הכנסת בר-לב, גם אתה מצטרף, אנחנו מצמידים את זה. גם אתה יכול, אם אתה רוצה. אני אומר את זה בנימוס, גברתי. יש לך דקה, בבקשה. מהצד. אדוני היושב-ראש,

זה באמת הצעת חוק שאני הגשתי לפני שלושה שבועות. הממשלה, ועדת השרים, ביקשה שאדחה את זה בחודש. החלטתי למשוך את זה. ביחד עם ידידי ניסן, ובזכותו, הקשרים שלו עם הקואליציה קצת יותר חזקים משלי, הצלחנו לשכנע את המשרד לביטחון פנים שיסיר את ההתנגדות שלו.

בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית נשמע את ההערות שלהם ונוציא הצעת חוק טובה וראויה. תודה רבה. תודה רבה. השרה גילה גמליאל מוזמנת להשיב בשם הממשלה. בבקשה, גברתי השרה. כן, גברתי, בבקשה. אני מתנצל, לא ראיתי, סליחה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק העונשין (תיקון, פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, מבקשת לתקן, כפי שהוא הציג, את חוק העונשין, התשל"ז 1977, לקבוע עבירה חדשה של פנייה בקריאת שווא לעזרה למוקדי החירום וההצלה, ובכללם המוקדים של המשטרה, מגן-דוד-אדום ושירותי כבאות והצלה. ההצעה מוצעת לנוכח התרחשות מקרים חמורים של הטרדת שווא של מוקדי החירום, הטרדות שיש בהן כדי לפגוע פגיעה ממשית בעבודת המוקדים וביכולתם להגיב למקרי חירום אמיתיים. תכלית ההצעה היא למנוע הישנותם של אירועים אלה ולהביא לצמצום התופעה. בהידברות עם משרד המשפטים, הסכים המציע שהמשך קידום ההצעה יהיה במתווה שונה מעט, ולפיו תיקבע חזקה משפטית שלפיה השיחה שהתבצעה ממכשיר טלפוני בוצעה על-ידי הבעלים של אותו המכשיר. עניין זה אמור לשרת היטב את אפשרות האכיפה בעבירות של הטרדת מוקדי החירום, החוסות כבר היום תחת כמה איסורים המופיעים בחוק אבל סובלות מקשיי אכיפה, חלקם מסיבות משפטיות. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, ובהתאם לסיכום עם הח"כ המציע, לצורך גיבוש נוסח מוסכם,

בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. תודה רבה, גברתי השרה. אנחנו מתנצלים, אנחנו רוצים, גברתי השרה, להצמיד עוד הצעה אחת לכך, ונאפשר לחברת הכנסת מרב מיכאלי לומר. את תחליטי אם את רוצה להסתפק בתשובה הזאת, או, ברגע שחברתי, חברת הכנסת מרב מיכאלי, תסכים לאותה התניה של חבר הכנסת סלומינסקי, אז ודאי ובוודאי נתמוך גם בהצעתך. ועמר בר-לב. בהחלט כן. תודה רבה, גברתי. אני רק רוצה להגיד שבאמת הצעת החוק המדוברת מבקשת לעקור מהשורש את התופעה המגונה והמסוכנת, שיש מי שחושבות וחושבים שלשחק בחיי אדם זה משעשע,

או כל דבר מהתחום הזה, ולכן מרשים לעצמם להתקשר למוקדי חירום, שעניינם באמת הצלת חיי אדם, לבזבז את זמנם, לתפוס את הקו,

כאמור, לעשות זילות של הקריאה, ובמשתמע, ולא רק במשתמע אלא כתוצאה מכך בפועל, לעשות זילות של חיי אדם. זה דבר שאנחנו לא יכולות ויכולים להרשות לעצמנו. אסור שנרשה לעצמנו. אנחנו מדינה שיש בה,

מספיק סיבות לקריאות אמת, מספיק פעמים שחיי אדם אכן זקוקים להצלה או לעזרה. אנחנו חייבות וחייבים לוודא שקווי ההצלה שלנו באמת עומדים לרשות מי שזקוק להם,

כשצריך להציל חיי אדם, אפשר יהיה לעשות את זה בצורה הראויה. אז אנחנו, רק לסכם: הצעת החוק מציעה להבהיר,

שפניית שווא היא אסורה, ושאם היא נעשית בזדון, אז העונש עליה הוא קנס כספי כבד. תודה רבה. תודה רבה.

ניגש לשלוש הצבעות על-פי ההצעות של חברי הכנסת. את רוצה לומר משהו, גברתי השרה? כבוד היושב-ראש, למען הסר ספק אני רק רוצה לוודא, מפאת העובדה שיש שלושה מציעים, שני מציעים ומציעה, לוודא עם כולם שהם בעד אותה התניה של משרד המשפטים. חבר הכנסת בר-לב, פונים אליך עכשיו. אז נותר רק חבר הכנסת עמר בר-לב, האם גם אתה מאשר את זה שאתה בעד ההתניה של משרד המשפטים?

על כן, אנחנו בהחלט נתמוך בכל ההצעות.

חבר הכנסת ביטן, זה לא פייר שאתה לא משתף אותנו בשיחה. זה נראה הרבה יותר יצרי, הרבה יותר מעניין, ואנחנו פה. אז אנא בטובכם. אנחנו עוברים להצבעה, בהתאם להתניות שהזכירה השרה שהשיבה בשם הממשלה. שלוש פעמים אנחנו נצביע: פעם אחת על ההצעה של חבר הכנסת סלומינסקי, פעם אחת על ההצעה של חבר הכנסת בר-לב ופעם אחת על ההצעה של חברת הכנסת מרב מיכאלי. חברות וחברים, ניגש להצבעה. בבקשה. פעם ראשונה, מה שנקרא, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ה 2015, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אם כן, בעד, 39, נגד, אפס, נמנעים,

הצעתו של חבר הכנסת סלומינסקי עברה. ההצעה תעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת הכנה לקריאה ראשונה, בהתאם להתניות עם הממשלה.

ההצבעה עכשיו על הצעתו של חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה. גם היא בכפוף להתניות

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק היא מאוד פשוטה: לתת גמלת אבל

בתיאום עם משרדי האוצר, הרווחה והמשפטים. אם זה מקובל על המציע, אנחנו תומכים. אדוני חבר הכנסת מגל, האם זה מקובל עליך? מקובל.

אם כן, אנחנו ניגש להצבעה.

מי בעד הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, גמלת אבל)? אנחנו מצביעים, בבקשה. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

אם כן, חברים, תוצאות ההצבעה, אני מבקש להוסיף גם את חבר הכנסת ז'קי לוי וגם את חבר הכנסת איציק כהן וגם את חבר הכנסת יואב בן צור. 36 בעד, אפס נגד, אפס נמנעים. ההצעה תעבור, בהתאם להתניה, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אם כן, חברים, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא עכשיו הוא הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, הבהרת מצג כשרותי אסור), התשע"ה 2015. ינמק מהמקום חבר הכנסת יואב בן צור, ובמידה שהדברים יאושרו, ההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

גם על ההצעה הזאת את משיבה? אוקיי. אדוני, אני רוצה להתנגד.

אבל חברת הכנסת שפיר הצביעה לפנייך.

אדוני היושב-ראש, אפשר להתחיל, אדוני?

למה שניים? יש שניים, אז אחד עליזה ואחד, אין בעיה. תודה למפשרת הלאומית חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מאוד מאוד שמח על הכישורים הבית-הלליים שאת מפגינה בימים אלה. תשעת הימים.

בית הלל זה אני.

בבקשה, חבר הכנסת בן צור.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד לנמק בקצרה בפניכם הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון,

חוק איסור הונאה בכשרות נועד להגן על צרכני הכשרות במדינת ישראל ולמנוע את הונאתם. תכלית זאת מושגת באמצעות הקביעה בחוק שמצג כשרותי לגבי בית-אוכל או מצרך הוא אפשרי אך ורק אם ניתנה לבית-האוכל או למצרך תעודת הכשר מטעם הגורם המוסמך בחוק. המחוקק כבר לפני עשרות שנים הגן על צרכני הכשרות בכך שהעניק בלעדיות לגורמים המוסמכים על-פי החוק לקבוע אם בית-האוכל או מצרך המזון הוא אכן כשר. בהתאם לפרשנות החוק שנהוגה עד כה, עשרות שנים, החוק נאכף אף על בתי-אוכל שהוצג בהם מצג כשרותי שניתן להבין ממנו כי המקום או המוצר הנם כשרים, ואף אם המילה "כשר" על הטיותיה השונות לא צוינה במסגרת מצג זה במפורש, ואף אם לא צוין במסגרת המצג שהכשרות היא דווקא מטעם הרבנות הראשית או הרבנות המקומית. במשך יותר מ-30 שנה החזיקה מערכת אכיפת החוק בפרשנות אחת ברורה בסוגיה זו: מי שהציג בפני לקוחותיו מצג שלפיו הוא מוכר אוכל כשר בעוד המדינה, באמצעות הגורמים המוסמכים בחוק, לא הכירה בו ככזה, נחשב עובר על החוק. בעקבות פרשנות מחודשת שהיועץ המשפטי לממשלה גיבש לחוק איסור הונאה בכשרות, המדינה חדלה מלהגיש כתבי-אישום וקנסות על בעלי בתי-אוכל שבמקום תעודת כשרות של הרבנות מציגים תעודה פרטית אחרת, שלפיה המקום שלהם מפוקח או מושגח על-ידי גורם שאיננו מוסמך. באמצעות תיקון חוק זה נוכל להבטיח המשך השמירה על הסטטוס-קוו ולמנוע הונאת לקוחות, ולתת באמת, למי שרוצה לאכול כשר, לדעת שבאמת המקום שבו הוא אוכל הוא אכן כשר ומפוקח על-ידי הרבנות הראשית לישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת בן צור. אנחנו מצמידים להצעה הזאת גם את הצעתו של חבר הכנסת משה גפני, הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה). חבר הכנסת גפני, תוכל גם אתה להציג מהמקום. בבקשה, אדוני. דקה גם לך. אדוני היושב-ראש, אני ממשיך את דבריו של חברי חבר הכנסת בן צור. החוק לא הוצמד, החוק אושר גם בוועדת השרים, גם מבחינת הזמן, ואני מבקש להצטרף בהצעת החוק של חבר הכנסת מקלב ושלי להצעת החוק הקודמת שהגיש אותה חבר הכנסת יואב בן צור. אני רוצה להגיד לכנסת שני דברים.

היה נראה מלכתחילה, גם בתוך הקואליציה היה נראה כאילו החוק הזה בא לשנות סטטוס-קוו. אז אני מודיע לחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, החוק לא בא לשנות סטטוס-קוו, לחלוטין, לא לרעה ולא לטובה. אדם נוסע בכביש הערבה, גר בדימונה, נכנס למסעדה והוא רוצה לדעת בדרך כלל האם האוכל כשר או לא כשר. לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, עלול להיות מצב שבו הוא רוצה לאכול כשר, הוא יחשוב שזה כשר בגלל שיהיה שלט כלשהו שיגרום לכך, והוא לא יאכל כשר, מכיוון שאין למקום הזה השגחת כשרות. אנחנו דיברנו על העניין הזה והגענו להצעת פשרה, והצעת הפשרה תהיה גם כאשר זה יידון לקריאה הראשונה. הצעת הפשרה אומרת, שבעל המקום יוכל לכתוב שלט, אם אין לו כשרות של הרבנות הראשית, שהמקום בפיקוח בעל העסק ואין לו השגחה של הרבנות. זאת הפשרה שהגענו אליה. הוא לא יוכל לשים שם סמלי זיהוי כלשהם לגבי העניין הזה. הוא לא יוכל לכתוב שהמקום בהשגחת רב מסוים, סתם למצוא איזה רב שייתן לו. הרגולטור בעניין הזה זה הרבנות הראשית. כך היה עד היום, זה הסטטוס-קוו. אני מבקש את הסבלנות שלך, אדוני היושב-ראש, רק לגבי עוד דבר אחד. התעוררה במהלך הדיון, זה לא שאלה של הסבלנות שלי,

זה חב לאחריני,

לא, בסדר, אבל יש פה דבר שלפי דעתי חשוב, מכיוון שהתעורר חשד או חשש שזה יפגע ברפורמת הקורנפלקס. יש רפורמה שבאה להוזיל את מוצרי המזון שמייבאים אותם מחוץ-לארץ והם מגיעים לכאן, ושר האוצר מבקש באמצעות הרפורמה הזאת להוזיל את מחירי המזון, ואז יש חשש שזה יפגע בעניין הזה. ואז אני באתי והצעתי: הסטטוס-קוו יישמר, ומה שיקרה, זה יבוא לוועדה, נדון על העניין הזה, כדי שהסטטוס-קוו יישאר כמות שהוא, לא לטוב ולא לרע. ואם יהיה צורך, ואני מניח שיהיה צורך, זה יחזור חזרה לקריאה ראשונה לוועדת השרים לחקיקה. החוק הזה, אני מודיע על דעת כל המציעים, החוק הזה לא ישנה את הסטטוס-קוו.

אצלך דקה זה לא 60 שניות? לא למדתי ליבה, איך אני יודע שדקה זה 60 שניות? אתה רואה, רחמנא ליבא בעי.

אתה דורש ממני יותר מדי.

מסיים, מסיים. החוק הזה, בסופו של דבר, בקריאה השנייה והשלישית שלו, ישמר את הסטטוס-קוו. גם בבתי-אוכל כאן, גם בייבוא מוצרים מחו"ל.

אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעות הללו.

תודה רבה לך, אדוני. ישיב שר הדתות חבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה, אדוני, תשובתך. אדוני היושב-ראש, עמיתי השרים, חברי חברי הכנסת, חוק איסור הונאה בכשרות הנו חוק צרכני ומשקף הגנה ומניעת תרמית צרכנית ראשונה במעלה. בשנים האחרונות יש הגברה, אפשר לבקש בספסלי הקואליציה שקט, בבקשה? חברים, אנא. בבקשה, אם אפשר לבקש שקט. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת דיכטר, חבר הכנסת אלי כהן, שבו, בבקשה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

אז תעמדי, בבקשה. עמדי, בבקשה. אני מתנצל, את צודקת. יש לזה פתרונות, אבל תבואי אלי אחר כך. בבקשה.

בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. בשנים האחרונות יש הגברה והעצמה של החובה להביא לידיעת הצרכן נתונים שונים ביחס למוצר מסוים, לתוכנו, לרכיבים הכלולים בו, ועוד פרטים שהצרכן מבקש שיהיו בפניו, כדי שתהיה לו האפשרות לקבל החלטה אוטונומית טרם רכישת המוצר אם לרכוש אותו אם לאו. בדרך זו אנחנו מבקשים שתסתכלו על החוק המדובר, שהוגש על-ידי שני חברי כנסת, חבר הכנסת יואב בן צור וחבר הכנסת משה גפני. ואורי מקלב. ואורי מקלב, שהוא שותף למשה גפני. אני פשוט דואג לחבר הכנסת מקלב. בעת חקיקת החוק, בראשית הדרך, אמר מעל במה זו השר המנוח יוסף בורג כהאי לישנא: "הכוונה היא להגן על כשרות המוצרים. אם יש על מוצר תו שהוא כשר, זה צריך לשקף את האמת. זה חוק בעד האמת ונגד השקר". החוק נועד למניעת הטעיה, למניעת כזב ולמניעת כחש. כשרות המוצר כמוה כתו תקן שניתן על-ידי הגורם המוסמך. במדינת ישראל קיים ציבור רחב מאוד השומר כשרות, דתיים ושאינם דתיים כאחד, כאשר הרוב בציבוריות הישראלית מעוניין בכשרות ממלכתית מפוקחת וממוסדת. לציבור הרחב אין הכלים לשפוט מה כשר על-פי הגדרתו של גוף פרטי הנותן כשרות, והאם ארגון כזה או אחר אכן ערך את כל הבדיקות לפי כל פרטי ההלכה, וכך לא מאפשרים לו לצרוך את המוצר בידיעה כי המוצר עומד בכל כללי הכשרות. חברי חברי הכנסת, לא מדובר כאן במונופול,

עצור שנייה בבקשה. חברים, אני מוכרח להגן על שר הדתות, השר אזולאי, שרוצה לומר דברים, נכוחים לפחות לדעתו.

אני רוצה לתת לך לדבר, אבל חבר הכנסת ליצמן מפריע. בבקשה, אדוני. אני מודה לך, אדוני. רואים שפעם היית איש חינוך. לא פעם. אדוני היושב-ראש, אין מדובר פה במונופול של הרבנות הראשית. הרבנות הנה גוף רגולטורי, שעליו לבצע את הוראות החוק כפי שהסמיכה אותו הכנסת כרשות מחוקקת. אינני דואג כאן רק למהדרים בכשרות. דאגתנו בראש ובראשונה היא לכלל ישראל השומר מסורת ומעוניין בכשרות, ורוב אזרחי מדינת ישראל מעוניינים בכשרות של הרבנות הראשית. כאשר אזרח מהשורה נכנס למסעדה או לאטליז ורואה תעודת כשרות, עלינו, כמחוקק, לעשות הכול למנוע תרמית בנושא הזה. הפרטת מערכת הכשרות הממלכתית של מדינת ישראל תוך מתן סמכות לחברות בע"מ ליתן כשרות תפגע ללא ספק ביכולת למנוע הטעיה והונאה בנושא כל כך רגיש לאזרחי מדינת ישראל, שכבר לפני 32 שנים ראתה לנכון הכנסת לייחד לו חוק עצמאי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין שתמיכת הממשלה בהצעת החוק הנה בכפוף להסכמות הבאות, וכאן אני מציע לכל אלה שמתנגדים לחוק, שימו לב לסיכומים שהגענו אליהם: א. התיקון לא ישנה את המצב החוקי הקיים ביחס למוצרי מזון מיובאים ויישמר הסטטוס-קוו בעניין הזה, בדיוק כפי שאמר חבר הכנסת משה גפני,

התיקון להגדרת בית-אוכל ככשר יחול על בתי-אוכל ותשולב ההסכמה לעניין הגנת פיקוח עצמי,

אחרי האישור בקריאה טרומית, שאנחנו נעשה היום, יגובש נוסח חוק בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה, ד. זה הדבר האחרון, והוא חשוב: בטרם העברה לקריאה ראשונה הנוסח יובא בפני ועדת השרים, ועדת שרים לענייני חקיקה. ככה שכל אלה שיש להם עדיין אי-אלו ספקות בכל מה שקשור לחוק הזה, אני מציע בעניין הזה לשים לבכם לארבעת הסעיפים הללו. בסופו של יום, היום זה יעבור בקריאה טרומית, ואם לא יעמדו האנשים המחוקקים, שלושת המציעים,

יצטרכו להביא את זה מחדש בפני ועדת שרים לחקיקה, מתוך מטרה לוודא כי השפעת החוק על מוצרי היבוא תהיה באופן שלא יפגע במלחמה ביוקר המחיה מחד, ומאידך תישמר הרמה הנאותה של הכשרות. אדוני היושב-ראש, בהתחשב באמור, אני מבקש לתמוך בהצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, הבהרת מצג כשרותי אסור), התשע"ה 2015, ובהצעת החוק השנייה, איסור הונאה בכשרות (תיקון, הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה), התשע"ה. לכן אני פונה ומבקש, חברים, השר רוצה לומר את המשפט האחרון בדבריו. חבר הכנסת צחי הנגבי, אתה מוכן לעזור לי להשכין שלום ושקט באזורך?

אדוני היושב-ראש, מי שטוען שיש כאן חוק עוקף-בג"ץ, שיסלח לי, זה לא נכון, זה לא הכיוון. בעצם העובדה שאנחנו חוזרים לוועדת שרים לענייני חקיקה, אין פה חוק עוקף-בג"ץ, שמו הרבה שלשלאות לאותם מחוקקים. לכן ההצעה שלי היא שתקבלו,

שמתנגדים לחוק הזה, לאפשר לו להתקדם. אנחנו לא מתקדמים אתו עד שזאת תהיה ההסכמה של כל הגורמים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

יש לנו שתי התנגדויות, כנגד שני החוקים. המתנגדת הראשונה, חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. את יכולה לעלות ולהתנגד. שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו ניצבים היום בפני עוד אחת ההחלטות ההזויות מבית היוצר של הקואליציה הנוכחית. החוקים שעומדים לפנינו, שני החוקים שעומדים להצבעה, קובעים שכל מי שרומז לזה שנשמרים אצלו דיני כשרות ואין לו תעודת כשרות מהרבנות הוא עבריין, עוד עבריינים למדינת ישראל. ואני תוהה, מה השלב הבא, האם כל מי שישים תמונות של צדיקים על הקיר במסעדה שלו תהיה עבריינית או עבריין, האם כל עובד מסעדה חובש כיפה יהיה עבריין, האם אדם הקובע מזוזה בפתח של מסעדה יהיה עבריין? למה לא לבוא ולראות את המצוקה, שהולכת וגוברת נוכח אי-שמירה של המועצות הדתיות ושל מי שהיה אמור לפקח על הכשרות? הרי אתם יודעים בדיוק מה קורה במערכת הכשרות. אנחנו נמצאים בתשעת הימים. במקום לבוא, לתקן, לאפשר, ולא לשלוח כל מי שפותח איזה פיצרייה לאיזה ספק חסה ספציפי בשוק, כי אחרת הוא לא יוכל לקבל את תעודת הכשרות לאותה מסעדה שהוא פתח, בואו תתקנו, אז אתם באים ועושים עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק.

מה אתם רוצים להביא בזה? המערכת רקובה, המערכת רקובה מהיסוד. ההצעה הזאת באה בתגובה ליוזמות פרטיות, וזה לא סוד, יוזמות פרטיות של אנשים שמבקשים שתהיה פה מערכת אמיתית ונכונה שתאפשר כשרות במדינת ישראל. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בדרך הראשית? בואו נתקן בדרך הראשית. אבל אתם לא רוצים לתקן את הדרך הראשית, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שמקבלים טובות הנאה, ועל זה בואו ונדבר. אז אתם עושים עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. אכפת לכם באמת מצרכני הכשרות? אם באמת אכפת לכם, אל תעשו עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. במקום לתמוך ביוזמות, אתם ברבנות בוחרים להתנכל לאותם גופים, והיום אתם מגדילים לעשות ומנסים להפוך את היוזמים של הכשרויות הפרטיות לעבריינים. הרבנות מתנהלת כמונופול לא רק בנושא הזה. הציבור מביע פעם אחרי פעם, הרי רבנות מדינת ישראל נחלשת והולכת אחורה, ובמקום שהיא תהיה באמת רבנות ממלכתית שמדברת אל כל אזרחי מדינת ישראל, הרבנות הולכת אחורה, נחלשת בקרב הציבור. אז עוד מעט יהיו בתי-דין פרטיים לגיור, ויהיו גופי כשרות פרטיים, למה אתם עושים את זה? תגידו לי, למה? אם באמת הכשרות חשובה לכם וחשוב לכם שעם ישראל יאכל כשר, בואו תתקנו את המערכת הקיימת. אתם יודעים שהיא רקובה. אתם יודעים שהיא לא ראויה. רק ביום ראשון האחרון הגשתי בקשה לדיון מהיר בוועדת הפנים בשל חשדות לשחיתות במועצה הדתית בירושלים, ורק אתמול התבשרנו שהמשטרה פשטה על המועצה הדתית בנתניה בגלל חשדות לשחיתות. אז אם הכשרות הייתה בראש מעייניכם, חברי מגישי ההצעות, הייתם מתמקדים בשחיתות במועצות הדתיות ובמערכי הכשרות בערים השונות. במקום זאת אתם מנסים לפגוע דווקא באלה שרוצים לשמור את הכשרות לפי חוקי כשרות אמיתיים. וחשוב להזכיר שהתיקונים המוצעים יפגעו בעיקר בבעלי עסקים קטנים. גברתי,

בתי-קפה קטנים ושכונתיים קורסים תחת הנטל. אז בואו תתקנו את הכביש הראשי של מערכת הכשרות הממלכתית במדינת ישראל ותהיו שותפים, תודה רבה.

חברת הכנסת סתיו שפיר, התנגדות שלך. בבקשה, שלוש דקות. תודה לך, כבוד היושב-ראש. אני ביקשתי להשתמש, היא צודקת, ההתנגדות היא של מרב, לא שלך. סליחה, סליחה, מרב, בבקשה. טעות שלי. תן לה עוד תור, היא עלתה כבר. אי-אפשר. תן לה דקה.

אז דברי דקה, ואחר כך את דוברת. אני חושבת שאפשר להקדיש לנושא הזה מעט יותר מדקה, מאחר שיש פה הרבה עניינים שעל הפרק,

ואני אעשה את זה בקצרה. אני שמחה מאוד שחבר הכנסת סמוטריץ נכנס בחזרה למליאה, כי הנושאים האלה מתייחסים אליו. חבר הכנסת סמוטריץ דיבר מאוד מאוד יפה על ההתיישבות, אבל חבל שתוך כדי דבריו הוא שכח לספר שמתוך התקציבים האדירים שקיבלה, חברי, קשה לי לדבר כשלא מקשיבים לי. תפעיל את השעון. אבל חבל שתוך כדי הדברים שאמר, החליט חבר הכנסת סמוטריץ שלא לציין, אתה צודק, טעיתי בשם, זה קורה. טעיתי. לא זה, טעיתי. טעיתי. לא בגלל זה, למה לא טעית אתי גם?

כי אז היו אומרים שזה בגלל שאתה במפלגה שלי.

חברים בקואליציה, אני יודעת שזה לא נוח לשמוע את הדברים האלה ולכן הייתם מעדיפים שהם לא יישמעו. אני מתנצל, אני מודה שטעיתי.

התבלבלתי בשם. סגן יושב-ראש הכנסת כנראה התבלבל מאחר שאני ביקשתי מספר פעמים לעלות ולהתנגד לחוקים שעברו,

כי לא יכולתי לשבת בשקט ובשלווה לנוכח השקרים שאני שמעתי פה מהדוכן, ולא בפעם הראשונה. מגיע חבר כנסת ממפלגה שפעיליה מקבלים כסף מהמדינה, מכספי ציבור, באמצעות גוף שנקרא החטיבה להתיישבות, אבל במקום להתעסק בהתיישבות הוא מתעסק בהעברת כספים לא חוקית. חברת הכנסת סתיו שפיר, זאת לא התנגדות לחוק הזה,

את ממש הזויה. הנה הכיבוש, חבר הכנסת חזן, אנא בטובך.

מספיק. בסדר גמור. אני רוצה, תעצרו בבקשה כאן. אנא עצרו כאן. אתם לא תלמדו אותי שיעור על מה מותר לדבר במליאה. חבר הכנסת חזן, בבקשה. חבר הכנסת סמוטריץ, בבקשה. תודה, תודה,

אתם לא תלמדו אותי שיעור באיך,

אנא בטובך תעצרי,

אני אגיד במשפט אחרון. אתם אישרתם פה, את הזמן. אדוני היושב-ראש, זה לא לסעיף הזה.

בגוף שאתם אלה שמאפשרים את השחיתות בו ממילא.

והדבר הזה חייב להיפסק, ואנחנו נילחם בו בכל צורה ובכל דרך, עד שנחזיר את ההתיישבות למדינה. תודה. מרב, בבקשה. מרב.

אוקיי, אנחנו ניגש להצבעה. מילא

אנחנו ניגש להצבעה. אנחנו ניגש להצבעה. לא, רגע, אתה חייב לתת לה.

גברתי המזכירה?

חייב, ואישרת את זה. אין דבר כזה. מה שאמרת למיקרופון, אתה לא יודע,

זה מה שהיא אומרת.

חברים, אני מפעיל את ההצבעה. מי בעד? הצבעה שמית אתה רוצה? אלקטרונית.

רגע, רגע, הם עוד לא החליטו אם שמית או רגילה.

בבקשה, אני מפעיל את ההצבעה.

איך השם שלך הוזכר? היא יכולה להביע דעה אישית, מרב? היא אומרת שהוזכר שמה. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, הבהרת מצג כשרותי אסור), התשע"ה 2015, לוועדה

אבל ראוי שתדעו שהסיבה לכך שהיה צריך להביא את ההצעה הדרקונית הזאת,

היא דווקא שהמצב החוקי הקודם כבר לא עובד לכם. חברת הכנסת רחל עזריה בשבתה כסגנית ראש העיר ירושלים הקימה את "השגחה פרטית", שבאה לתת שירות כשרות לא דרך הרבנות הראשית, בגלל שיותר ויותר אזרחיות ואזרחים ויותר ויותר בתי-עסק לא רצו את הכשרות של הרבנות הראשית. רצו ורוצות ורוצים כשרות, ולא את הכשרות של הרבנות הראשית. הציבור מצביעה ברגליים, חברי וחברותי. אם אתם חושבים שאתם תחמירו את הסנקציות ותחזקו את הכפייה ואז זה יעבוד לכם יותר טוב, יקרה ההפך הגמור. בדיוק מה שקורה בכל מקום היום בארץ, שיותר ויותר ציבור מוצאת לעצמה את הכשרות שנכונה לה, שטובה לה, שלא מתבססת על שררה ויחסי כוח, כפייה ואילוצים, אלא על יחסי אמון של קהילה ועל הזכות של כל אחת ואחד שההלכה תהיה גם שלה ולא רק שלכם. לא יעזור לכם, הצעת החוק הזאת יכולה לעבור קריאה שלישית, אבל זה בדיוק אחת הגזירות שהציבור לא רק לא יכולה לעמוד בה, גם לא רוצה לעמוד בה, ובצדק רב. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. כדי שיהיה ברור, ההצעות עברו לוועדת הפנים. ועדת כלכלה. ועדת כלכלה? לא, לא, לא. אז אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת לקבלת ההחלטה. מה עוד,

ועדת הפרדס. ועדת הפנים. ועדת השקיפות של סתיו. עוד פעם, ההצעות עוברות לוועדת הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי-חיים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איציק שמולי. ישיב שר החקלאות חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת איציק שמולי, יש לך עשר דקות להציג לנו את החוק. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, רבותי השרים ועמיתי חברי הכנסת, אתמול דהר רכב ברחבי תל-מונד, איזה טנדר קטן כזה בצבע לבן. הוא דהר כמו מטורף. ולטנדר הייתה מחוברת איזושהי עגלה. ולעגלה היה מחובר כלב, בעל-חיים שנגרר ונגרר ונגרר ברחבי תל-מונד. ואנשים רדפו אחרי הרכב הזה וניסו לעצור אותו כי אולי יצליחו להציל בזמן את בעל-החיים. אבל עד שהצליחו לעצור את הרכב היה כבר מאוחר מדי. לפני כמה חודשים, כמה שבועות, אני עליתי לכאן וסיפרתי לכם על מקרה מזעזע נוסף שבו בהשראת "דאעש" איזה פרחח נעל כלב בכלוב, בכלוב ברזל, והצית אותו. הוא הותיר שובל של בנזין ופשוט הצית אותו. בל"ג בעומר האחרון אני השתתפתי, לא סיפורים ולא מעשיות, אני השתתפתי במבצע ארצי עם 600 מתנדבים ב-54 יישובים שהצילו 40 בעלי-חיים מהטרנד החדש, כבר לא בפינות רחוב אפלות, טרנד חדש: לקחת גורים של כלבים וחתולים אני מצטער שאני מזעזע אתכם, אבל צריך לזעזע את הקירות של הבית הזה, לעטוף אותם בנייר כסף כדי שהסבל יהיה מתמשך ולזרוק אותם לתוך המדורות. אתם חושבים שבזה תמה ההתעללות? אז הנה באו המפעלים עכשיו. מפעל "דבאח", בית-השחיטה הכי גדול במדינת ישראל. אני אומר לכם מכאן, כבר בפתח הדברים שלי, שכל אחד יעשה את הבחירה שלו. מי שרוצה להיות צמחוני שיהיה צמחוני, מי שרוצה להיות טבעוני שיהיה טבעוני, מי שרוצה לאכול מאכלים כאלו ואחרים, כשר ולא כשר, כל אחד יעשה מה שבא לו בבית שלו. אני לא בא מהמקום הזה. אני מאמין שגם מי שצורך בשר לא מוכן לקבל תופעות כפי שהתגלו במפעל "דבאח" ובמפעל "זוגלובק", ולפני זה ב"אדום-אדום", ולפני זה עוד פעם ב"זוגלובק". מה מביא בני-אדם לקחת עגלים רגע לפני שהם נשחטים, להטיח בהם את שער הברזל, להצליף בהם בלומים ובצינורות פלסטיק,

ואחרי ששוברים להם את הרגליים והם לא יכולים לקום, לקחת שוקר, שלא הגיע לשם במקרה, אחד הבעלים דחף להם את זה, ולחשמל את העגל שוב ושוב ושוב בראש, ובאשכים, ובמקומות הכי רגישים, עד שהם מתים מכאב. ועגל שהתמזל מזלו ומגיע כבר לעמדת השחיטה, אז הפלא ופלא: אחרי ששוחטים אותו, פתאום קם על הרגליים. ואז מגיע "זוגלובק", וב"זוגלובק" העובדים מצאו תחביב חדש: לקחת תרנגולת ולהתחיל לשחק אתה משחק הטבעות, או סטנגה, כאילו איזה כדורגל. אני חושב שהיום הבית הזה צריך לומר: עד כאן, והוא אומר: עד כאן. אבל הפעם הזו אנחנו לא מסתפקים בלהגיד: עד כאן. 80 חברי כנסת חתמו על הצעת החוק שלי, מכל סיעות הבית. הפעם הזאת אנחנו דורשים משהו אחד מעבר, הפעם הזו הבית הזה מתאחד כדי לבוא ולומר שאנחנו דורשים פעולה שהיא נחושה והיא אגרסיבית והיא מיידית.

כדי למנוע התעללות בבעלי-החיים נדרשת פעולה בכל המישורים. בראש ובראשונה במישור של החינוך. אם ילדים בבתי-הספר ילמדו יותר על הקשר המיוחד שתמיד היה בין בעלי-החיים לבני-האדם, יכול להיות שלא נגיע למחוזות האלה. והיום לא נעשה מספיק. צריך לפעול גם במישור של האכיפה. בשנים 2013 ו-2014 נפתחו 400 תיקים למתעללים בבעלי-החיים, רק ב-30 מהמקרים הוגשו כתבי-אישום. למה אין ענישת מינימום בחוק שאתה מציע? כי זה הבניית ענישה, ואנחנו, במשטרה, למרות שיש לנו תקוות רבות מהשר הנוכחי, שנכנס לתפקידו, הנושא הזה קרוב ללבו מאוד, עד היום האכיפה, ומידת החשיבות שהמשטרה העמידה לטיפול בתופעה הזו, לא הייתה גבוהה. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בחינוך ובאכיפה, אנחנו צריכים לפעול גם במישור של הענישה. ואני מביא לכאן היום את הצעת החוק הזו, שהגישו אותה גם קודם, לפני, בכנסות קודמות, רונן הופמן בכנסת הקודמת וחבר הכנסת ניסן סלומינסקי בכנסת שלפני כן, שאומרת דבר פשוט: אנחנו רוצים להתמודד גם במישור של החמרת הענישה ולהעלות את הענישה משלוש שנים לחמש שנים, ולא לאפשר יותר מצב שבו בעבירות שתיארתי לכם קודם אנשים מגיעים לבית-המשפט, ובגין גרירה של כלב, שקושרים אותו למכונית ופשוט מתחילים לנסוע, מישהו יוצא בעונש של שלושה חודשים על-תנאי. די, די.

אני מבין שהשגתי את מטרתי,

מישהו יוצא מבית-משפט במקרה אחר עם קנס של 300 שקל.

מותר להטיל קנס, לפי החוק, של עד 226,000 שקל. מה מביא שופט במדינת ישראל להחליט שאפשר בגין עבירות כאלו להסתפק ב-300 שקל? גם בג"ץ קבע בשנת 2012 שיש מקום להחמיר את הענישה על מתעללים בבעלי-חיים. בבג"ץ 8122/12

"יש מקום להחמיר בענישה הנוגעת לפגיעה בבעלי-החיים, הן חיות הבר הן חיות הבית. התאכזרות ופגיעה בבעלי-החיים, מעבר לפגיעה העקיפה שהיא גורמת לבני-האדם, מעידות על אטימות לב ועל קהות חושים". ולכן אני אומר לכם, חברי, לא מדובר פה רק על מאבק של שוחרי הסביבה ובעלי-החיים. מדובר פה על מאבק על דמותה ועל אופייה של החברה הישראלית ועל הכיוונים המטורפים שאליהם היא לפעמים הולכת. כי מי שמסוגל לקחת גור כלבים ולעשות לו את המעשים האלו, לא ירחק היום שהוא יעשה דברים נוראים כאלו גם לבני-אדם. ולכן, אני קורא לכם היום לתמוך בהצעת החוק. אני לא יכול שלא להודות, בראש ובראשונה, לשר החקלאות אורי אריאל. מהרגע שאתה נכנסת לתפקידך, אתה מגלה יוזמה, נחישות, אגרסיביות בלתי מתפשרת מול המתעללים בבעלי-החיים. וצריך לומר גם, רק אתמול הנחתם את הצעת החוק הממשלתית שנועדה להתמודד עם אותה התופעה, הצעת חוק שבחלק מהמרכיבים שלה היא אפילו יותר מרחיקת לכת ויותר טובה מהצעת החוק שלי, ואני כמובן מברך עליה, ושתי ההצעות יוצמדו. אני מברך גם את שרת המשפטים איילת שקד, שלמרות שהפקידים במשרד המשפטים גילו עמדה כללית חיובית אבל היו להם תיקונים והסתייגויות אין-סופיות, ראתה את התמונה הכללית והחליטה ללכת עם הצעת החוק. וכמוה גם השר יריב לוין, שריכז את העבודה בוועדת השרים. אני מודה גם לאבי גבאי, השר להגנת הסביבה, ליו"ר ועדת החינוך וליו"ר ועדת הכנסת, לראשי השדולה למען בעלי-החיים, לעמיתתי יעל גרמן, ולראשי השדולה הקודמים, שעשו עבודה מופלאה בכנסת הקודמת, איתן כבל ודב ליפמן. ומעל כולם, לארגונים למען בעלי-החיים, שפועלים שנים על גבי שנים על גבי שנים, גם כאשר זה לא פופולרי, חושפים התעללויות, מקדמים חקיקה ודואגים לרווחה היומיומית של בעלי-החיים. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. ישיב שר החקלאות חבר הכנסת אורי אריאל. ברשות יושבת-ראש הישיבה, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מברך את ידידי חבר הכנסת שמולי, שפועל במרץ בכנסת למען רווחת בעלי-החיים. ציין חבר הכנסת שמולי ש-80 ח"כים חתמו.

זה כמעט 100% בהתחשב בכך שיש ממשלה של 40. ההישג הוא מלא, יוצא דופן, ומלמד שאפשר להתאחד למען הרבה דברים משותפים, ואחד מהם הוא צער בעלי-חיים. ברוך השם שזכינו למציאות הזאת.

החקלאות ואנוכי פועלים במרץ לשיפור רווחתם של בעלי-החיים בישראל. זה כולל את עניין תנאי הגידול של תרנגולות, שזה בהיקפים של מיליונים. חבר הכנסת תיאר כמה מקרים קשים, אבל יש פה דבר הרבה יותר גדול, רוחבי. מדובר על עשרות-מיליוני בעלי-חיים, שאכן סופם ידוע מראש, אבל גם אז אנחנו נקפיד על תנאי הגידול, והם יהיו יותר טובים או הרבה יותר טובים מאשר היום. מדובר גם על עגלים ופרות, אפרוחים, תרנגולות וכן הלאה. זה החלק,

היותר-משמעותי בגודל שלו, בהיקף שלו, ואנחנו נמצאים באמצע העבודה, ואנחנו מתכוונים להשלים אותה יחד עם המגדלים ויחד עם ארגוני צער בעלי-חיים.

בשבועות האחרונים נחשפנו לתמונות קשות של התעללות בבתי-מטבחיים ובמשחטות. אני אמרתי ואני חוזר ואומר שננהג באפס סובלנות כלפי הדברים האלה. אמרתי שנעשה ביקורי פתע, ואכן עשינו אחד כזה, בינתיים, במשחטת "זוגלובק", ואנחנו נעשה נוספים. אני מקווה שהמפעלים יפנימו את העניין, ועד שמפעל שהיינו בו וראינו בעיה, לא יתקן את הדברים, אנחנו לא נאפשר לפתוח אותו. יש בית-מטבחיים בדרום הארץ שסגור כבר חודשיים, מי שמבין מה הנזק הכלכלי למפעל הזה, מבין, והוא לא ייפתח אם הוא לא יעמוד בתקנים. זה לא מייתר את החקירה המשטרתית, במפעל "זוגלובק", אחרי עבודה מאומצת של המשטרה ושל יחידת הפיצו"ח שלנו, של משרד החקלאות, יש חקירה לגבי שבעה חשודים. אני מעריך, הלוואי שלא, אבל אני מעריך שחלקם יועמד לדין. אנחנו הבאנו חוק חדש בעניין, ציין זאת חבר הכנסת שמולי. החוק הזה מונח על שולחנכם.

בדברים מסוימים הוא יותר חמור מהצעת החוק הפרטית.

כמובן, הגענו להבנה שמצמידים ומתקדמים בתיאום, לזה אני צריך לקבל הסכמה ממך, ואני אומר לפרוטוקול שנאמר נכון, ואנחנו כך נעשה את זה, ואנחנו מתכוונים בעזרת ועדת החינוך, דיברתי עם היושב-ראש, חבר הכנסת מרגי, לקדם את זה במהירות ובעדיפות כדי להקטין את צער בעלי-החיים ככל שזה רק ניתן ותלוי בנו. אני חוזר ומציין שהדברים האלה מופיעים אצלנו בתורה. הם לא דברים של השנים האחרונות. נכון שיש התעוררות, וטוב שכך. יש שיתוף פעולה עם הארגונים. הייתי ב"תנו לחיות לחיות", באחד המקומות שלהם ליד כפר שילת. אני מבקש להקריא מ"קיצור שולחן ערוך", אני מצטט: "אסור מן התורה לצער כל בעל חי, ואדרבה, חייב להציל כל בעל חי מצער". לא רק שאסור, צריך לעזור, שלא יהיה. "ואפילו של הפקר" זאת אומרת, אתה רואה כלב שאין לו בעלים, אין לו כלום, זה לא פוטר אף אחד מלעזור לו בשעת צרה, והתורה שלנו מלאה ערכים בתחום הזה. הלוואי שנזכה לעשות יותר ויותר בתחום הזה. אמרתי ואני חוזר ואומר שאנחנו בודקים את האפשרות לשים מצלמות בכל המקומות הללו, בשידור קבוע,

כך שאפשר לראות את הסרטים האלה לאחור ולבדוק אותם. אנחנו מקיימים בשבוע הבא ישיבת עבודה מעשית, לראות איך לקיים את ההנחיה שלי ולהביא אותה לידי ביצוע מהיר. אני משתמש בבמה כרגע ופונה לציבור הרחב לגבי מנהג הכפרות, ערב ראש השנה ויום הכיפורים. זהו מנהג עתיק יומין, ומנהג הוא יותר מדין אצלנו, אצל היהודים, אבל יש עוד מנהג, שבמקום לעשות כפרות עם התרנגולות מעל הראש, אתם מכירים, "זאת כפרתי" וכו' נותנים צדקה, ואז עושים דבר כפול במובן של המצווה: פעם אחת נמנעים מצער בעלי-החיים, ופעם שנייה נותנים צדקה לעניים. מה יכול להיות יותר טוב מהעניין הזה? זה תלוי בחינוך והרבה הסברה. אנחנו פועלים גם בתחום הזה. דיברתי עם רבנים מראשי העדה החרדית. זה מסובך, אבל אני מאמין שזה יתפוס. היום זה כבר קיים יותר ויותר. כל שנה יש יותר יהודים שנותנים צדקה, ולא עושים את מנהג הכפרות בצורה הזאת. אני יכול לומר לכם שאני הייתי נגד סירוס כלבים. ידידי חבר הכנסת כבל הציע את ההצעה הזאת. אני הצבעתי נגד, כי אמרו לי רבותי שזה מנוגד להלכה. אבל יש בשורה: יש לנו מחקר שמראה שעל-ידי הורמונים אפשר לקיים את זה, וזה לפי ההלכה. לכן, כשנסיים את המחקר הזה, סירוס כימי. אני לא כזה בקי, אבל אמרו לי אנשים שמבינים בעניין, אדוני השר,

אבל ברשות היושבת-ראש,

לפני שאתה יורד, שאלה חשובה.

מה הבעיה, מה אתה לחוץ? אני רוצה לשאול שאלה. בכל אופן, אני אומר לאיתן, לאחרים, לכולנו, בתקווה שאכן יש סירוס הורמונלי או כימי כזה או אחר, והוא לפי ההלכה, אני ודאי הראשון לתמוך ולהגיש הצעת חוק בעניין הזה, כך שנוכל להתקדם גם בזה. בסך הכול אני מנצל את הבמה ופונה לציבור: תגישו תלונות, זה בידיכם. הרי כל אחד רואה ליד הבית שלו את הדברים. יש היום מצלמות לכל אחד, בניידים, ואנחנו מבקשים, הייתי אומר, כמעט דורשים מהאזרחים, תהיו שותפים למאמץ. אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום בכל דקה, אבל בכל מקום יש מישהו שיכול להתלונן. אנחנו מבטיחים לעשות מאמץ לחקור את זה. לסיום, אני ממליץ לחברי הבית לתמוך בחוק הזה, להצמיד אותו לחוק הממשלתי, החוברת הכחולה שמונחת אצלכם. קיבלנו הסכמה מחבר הכנסת המציע, חבר הכנסת שמולי, לתאם את ההצעה שלו ולקדם אותה יחד אתנו.

אדוני השר, אפשר לשאול אותך שאלה?

אם היושבת-ראש, קצר, מהמקום. מהמקום, בוודאי. דיברת על עופות, ופורסם עכשיו בערוץ 2 שיש מיליון עופות שיש בהם חיידק הסלמונלה, ואתם קיבלתם החלטה בכל זאת להפיץ את זה לציבור, רק לבקש להרתיח את העופות.

מה יש לך לומר בנושא הזה? אני אענה מאוד בקצרה. זה לא קשור לנושא.

זו התייחסות חשובה. אני אענה.

אפשר להגיש שאילתה, אבל כאן במקרה הזה חרגתי. זה בסדר.

בבקשה, כבוד השר, בקצרה. אני עונה בקצרה. הנושא מוכר. הוא נמצא באזור מטה-אשר, המועצה האזורית מטה-אשר, בתחום לולים, חוות לולים של מפעל "מילואות" ועוד מפעל. והווטרינר הראשי, שעובד באופן מקצועי נטו, הוא לא מהימין,

הוא הווטרינר הראשי של מדינת ישראל, למרות שאני חשבתי שצריך להוציא צו השמדה כי יש בזה בעייתיות, לדעתו המקצועית, והתווכחנו ודנו, אבל הוא הצד המקצועי, לא אני, והוא אומר שלא צריך להשמיד ולא האנשים בבית מרתיחים אלא המפעל, יש מפעלים שעושים הרתחה לעופות. ולכן הקביעה שלו אומרת שהם לא יכולים לשווק את זה לשוק באופן רגיל, סליחה, הם מחויבים לשחוט אותם בקווים נקיים, לטובת העופות האלה, כדי לא להעביר מקו לקו את המחלה, ואז להעביר אותם הרתחה, ואז אפשר לשווק אותם. זה מכביד מאוד על המגדלים, אנחנו יודעים. זה יכול ליצור איזשהו חוסר מסוים, כרגע, לרגע, אבל אנחנו, כידוע, מכבדים את אנשי המקצוע שלנו. זה מה שהם קבעו, יהיה פיקוח על התהליך הזה?

יש פיקוח צמוד על השחיטה והשיווק ועל זה שמרתיחים אותו,

לא בבית, ורק ככה הם יצאו לשוק. אנחנו מכירים את הנושא, מטפלים בו מזה עשרה ימים. הייתי בביקור שם, ראיתי, ואנחנו מקווים שלא יהיו עוד מחלות. יש לנו עוד בעיה קטנה, סיימתי, גברתי היושבת-ראש, יש בעזה, בעזה, הרבה מקרים של שפעת עופות כרגע. אנחנו כמדינת ישראל, בכספים של מדינת ישראל, בהיקף של 600,000 700,000 שקל, העברנו ציוד וכל מה שצריך כדי הם יוכלו לטפל. אנחנו מקווים שהם יעשו את זה באופן מספיק טוב וזה לא יגיע ליישובי עוטף-עזה, וממילא אחרי זה יתפשט הלאה ויגרום לנו נזקים גדולים. העניין בטיפול, כרגע בשליטה. אני מקווה שכך יהיה.

תודה רבה לשר החקלאות חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה להציג התנגדות להצעה. איזו התנגדות, יש כאן בקשה להתנגדות. זכותו, ואנחנו נשמע אותה.

אני רוצה להתנגד, בחוק השני. אני מבקשת, החוק השני. על הכשרות. לא על הכשרות, כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עומד בפניכם המום. בגלל אהבתי הלא-סופית, אין-סופית, לבעלי-החיים ומחויבותי העמוקה כל החיים שלי להגן עליהם, אני נאלץ לעמוד כאן ולתהות בפניכם ולפנות אליכם באותה התלהבות ובאותה מחויבות שבהן פנה אליכם חבר הכנסת שמולי:

אותם חברי כנסת שיצביעו היום בעד החוק הזה יתכנסו בעוד חצי שעה בוועדת הפנים וחלקם יצביע על חוק המכשיר עינוי בני-אדם? אבל זה לא, ממש לא יכול להיות, בני-אדם הם גם בעלי-חיים, כבוד השר. לא יאומן. אתה אולי רואה אותם, הכנסת, כבעלי-חיים. בני-אדם, עושה הכול, זה לא בעלי-חיים. עושה הכול, חבר הכנסת גטאס,

כבני-אדם אותה, דרגה של, אנחנו מדברים על בעלי-חיים.

אני רוצה, זה בדיוק העניין. להגן על בעלי-חיים, אתה מוריד מעצמך. שנקראים בני-אדם. בני אדם,

כל הגדרה ביולוגית, הם בעלי-חיים. אני רוצה לצטט אותך אחר כך,

הכנסת מכשירה,

עומדת להכשיר בוועדת הפנים, הלילה וביום שני, עינוי,

הפעלת כוח. הפעלת כוח. פעם ראשונה, תגיד לי, אין לך מה לדבר? נכתב בפירוש, שאתה מדבר שטויות? בחוק שמותר להפעיל כוח בשביל להאכיל אסיר שובת רעב. אסירים שובתי רעב,

שיזכו לפחות לטיפול בני-אדם, ולקצת רחמים, שמתאכזרים לחיות, ראוי שנתאכזר אליהם.

תודה רבה לחבר הכנסת גטאס, למרות שההתייחסות הייתה ממש לא לעניין. אנחנו נגיע להצבעה. זה ממש לעניין, ואת לא קובעת לי מה אני מדבר. בבקשה. אתה רשאי להצביע מה שאתה חושב לנכון. בוודאי. הוא חייב להצביע נגד ברגע שהוא הציג את ההתנגדות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי-חיים),

49 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. מה זה אומר?

הוא פשוט לא הצביע. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון, שם המדינה), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אורן אסף חזן. ישיב על ההצעה הזאת, בשם הממשלה, שר הפנים חבר הכנסת סילבן שלום. חבר הכנסת חזן, בבקשה. יש לך עד עשר דקות. גברתי היושבת-ראש,

ביום ה' באייר התש"ח, 14 במאי 1948, התכנסו האבות המייסדים של מדינת ישראל, התכנסו בתל-אביב והכריזו על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת ישראל. ההכרזה נפתחה במילים: "בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי". ההכרזה כשלעצמה לא כוננה או המשיגה את העם היהודי, שהנו מהעמים העתיקים ביותר, אלא הכריזה על ייסוד המדינה בטריטוריה הטבעית של העם היהודי מימי קדם. הערכים המעוגנים בהכרזת העצמאות הם ערכים של שלום. כך הוכרז: "אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו". לצערנו, היד המושטת לשלום נדחתה על-ידי הערבים מבית ומחוץ, פעם אחר פעם. אז, בתקופתו, פרצה מלחמת העצמאות, והיום זה נקרא חוליית המפגע הבודד. אך ידנו עדיין מושטת לשלום. בהכרזת העצמאות הוכרז כי שם המדינה היהודית ייקרא "ישראל". "עד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר מה-1 באוקטובר 1948, תפעל מועצת העם כמועצה מדינית זמנית ומוסד הביצוע שלה, מינהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של הממשלה היהודית אשר תיקרא בשם 'ישראל'". הצעת החוק המונחת לפניכם ומונחת לאישורכם הנה תיקון לחוק הדגל, אשר מרים על נס לא רק את הדגל שמגן-דוד מעטר אותו ולא את סמל המדינה, אלא חשוב לא פחות מכך: את שמה. שם המדינה זכאי לכבוד הראוי לו כסמל ישראלי ממלכתי. אין שם למדינה? אין שם? הצבעה בעד ההצעה משמעותה אמירה ברורה כי כבודנו הלאומי לא בא לידי ביטוי רק בסממנים חיצוניים כגון הדגל והסמל, אלא גם בשמה, של מדינת ישראל. מי שיפגע במדינת ישראל ובסמליה ראוי לגינוי והוקעה. אילו היינו שואלים היום את החתומים, ידידי אוסאמה, אתה מספיק זמן בבית הזה כדי להמתין בסבלנות.

סבלנות היא ערך עליון. תקשיב בסבלנות, תשכיל. אילו היינו שואלים היום את החתומים על מגילת העצמאות האם הם חושבים שיש להגדיר את שם המדינה בדין, ברור לכל בר-דעת כי התשובה הייתה חיובית. הרי כוונת החותמים על הכרזת העצמאות הייתה שבחתימתם הם מכריזים ומכוננים את מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, שתיקרא ישראל. וכך נכתב: "לפיכך נתכנסנו היום, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת ישראל". החותמים סברו שהם מחוקקים את החוק שהוא החוקה הזמנית, החוק שקובע שכל המוסדות זמניים, פרט לשמה של המדינה.

פסיקת בית-המשפט העליון החלישה את מעמדה החוקתי של מגילת העצמאות, והתייחסה אל ההכרזה כדקלרטיבית בלבד ולא כחוקה של ממש. חברים, הצעת החוק נועדה לבצר את העוגן של שמה של מדינת ישראל, ואף את הגדרתה כפי שהוגדרה בהכרזת העצמאות, בית לעם היהודי.

ההצעה שואבת מהכרזת העצמאות ומעגנת את המדינה כמדינה שאופייה יהודי. מי שמצביע היום נגד, מצביע למעשה בעד פגיעה בכבוד במדינה, בעד חרמות, נגד שמה ומעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מי שמצביע נגד, מצביע נגד בן-גוריון ויתר החותמים והחותמות על הכרזת העצמאות. אני קורא לכל החברים בבית הזה, מימין ומשמאל, מכל הפינות, מכל הקצוות, ללא הבדל דעה,

אחרי 67 שנה, להצביע ולעגן לראשונה בחוק את שמה של מדינת ישראל, היא מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אורן חזן. יש זמן להתנגדות כרגע. השר ישיב, ואחר כך, חבר הכנסת פריג', רשום אצלי שאתה רוצה להתנגד. כרגע ישיב שר הפנים חבר הכנסת סילבן שלום. בבקשה. אני יכול להסביר להם, לא, לא, לא. לא סיימנו. בבקשה, כבוד השר. אני מציע לכם לקחת שיעורי הבנת הנקרא.

חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, אני מבקשת לתת זכות לשר הפנים להשיב, ואחר כך נמשיך בדיון. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, תודה, כנסת נכבדה, הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון, שם המדינה), התשע"ה 2015, הצעת החוק של חבר הכנסת אורן חזן, מבקשת לתקן את חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט 1949, על דרך הגדרת שמה של מדינת ישראל בחוק זה והרחבת ההגנה שכבר חלה על דגל המדינה וסמל המדינה, כי יש חוק דומה לעניין הזה, מפני זילות או הטעיה גם על שמה של המדינה. למרות שהייתה התנגדות, מאחר שהייתה טענה שיש חוק דומה, אני החלטתי לאשר את החוק הזה ולהודיע לוועדת השרים לחקיקה שהמשרד תומך בהצעה ואני תומך בהצעה כדי שתוכל להביא אותה לכאן בהנמקה מהמקום ובתמיכת הממשלה. עם זאת, אתה צריך להסכים למה שאני אומר עכשיו במשפט הבא: ועדת השרים החליטה לאשר את קידום הצעת החוק רק לעניין שם המדינה וללא סנקציה פלילית. מאחר שכל חברי הוועדה, כולל משרד המשפטים, היו צריכים להסכים לכל העניין הזה, יש התניה לגבי המשך החקיקה. אנחנו נאשר את החקיקה הזאת גם בוועדות וגם בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אני חוזר, ועדת השרים החליטה לאשר את קידום הצעת החוק רק לעניין שם המדינה וללא סנקציה פלילית. לאור האמור לעיל, לאחר שאורן חזן מאשר, אתה מסכים לזה?

אני מבקש את אישור הכנסת להצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לכבוד השר. חבר הכנסת פריג', עכשיו יש לך זמן להתנגדות. בבקשה לכאן, יש לך שלוש דקות להתנגדות שלך. כבוד היושבת-ראש, מכובדי השרים, אורן, אני ציפיתי בכיליון עיניים להצעת החוק הראשונה שלך כמו שהבטחת, שאתה מביא הצעת חוק לחובת לימוד השפה הערבית. ככה אני הבנתי. ידידי, סליחה, בוא אני אעשה לך סדר. אני עמדתי ואמרתי, ואני מתחייב להעביר את הצעת החוק ללימוד ערבית. יחד עם זאת, יש תקנון, וצריך לכבד אותו.

עברו 45 יום, . עם פתיחת המושב הבא, אני מתחייב שהצעת החוק הראשונה שאני אביא לוועדת השרים תהיה הצעת חוק לימוד ערבית. עכשיו אני מבקש שתצביע על שם המדינה שאתה חלק ממנה,

גר בה, משתמש בתשתיות שלה,

היא גורמת לך היא שומרת על הביטחון. אז בוא נעביר את, כל הכבוד. חבר הכנסת חזן, שמענו. אני מבקשת להפסיק כרגע.

ראשית, אתה לא עמדת בהבטחה שלך. לא, לא, לא הבטחה.

לא העברת את החוק. חבר הכנסת חזן, רק לידיעתך, יש לך זכות לחזור לכאן לשלוש דקות נוספות. בסדר? עכשיו אני מבקשת לא להפריע. הזמן.

בסדר גמור.

חבר הכנסת חזן, בכנסת העשרים החוקים נשברים אחד אחרי השני. צריך לרצות ח"כים. צריך לרצות ח"כים. אז חבר הכנסת חזן, שלא ימרוד, שיצביע, אנחנו צריכים, אנחנו 61, בואו נרצה אותו. גילינו את אמריקה, פתאום אין שם למדינה. חבר הכנסת חזן בא כאן באופן רשמי להכריז על הקמת מדינת ישראל. בן-גוריון החדש. בן-גוריון החדש קם והכריז. כאילו, הרצל. הרצל. עיסאווי, הרצל. לחיי סומקות, עיסאווי, לחיי סומקות. בא אורן חזן ומכריז באופן רשמי. בא אורן חזן ומכריז באופן רשמי. הרצל החדש, שמו אורן חזן. אני מכריז בזאת באופן רשמי על הקמת מדינת ישראל. בראבו, אורן חזן. עיסאווי, עיסאווי, תיאודור חזן. תיאודור חזן. בראבו, חזן. שאלתי את כל החברים, אפילו נכנסתי לגוגל, קראתי את החוק. מה חדש בחוק? מה אורן חזן גילה שכל ממשלות ישראל לדורותיהן לא גילו? מה גילית? אני קראתי את זה, כתוב בפירושים מדינת ישראל. אבל שאורן לא יכעס, בואו תרצו אותו. אפילו שר הפנים, ועדת השרים, בואו תנו לו במושב הראשון. הבטחנו לו חוק, שיקבל. יאללה, נוסיף שם. אתם עושים צחוק. איך אתה מרשה להם, אורן, שיקנו אותך במילה, הוספה לחוק? זה המחיר? זה הזילות? הגענו עד כדי כך, אורן? אתה צריך בשר. לפחות תכבד ותגיד ידידי סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אורן חזן. אתה עוד מעט עולה לכאן. תעמוד בזה.

אני רק מתפלא,

למען האמת, התרשמתי שאורן חזן הולך להשיג משהו כבד. ואללה, נתנו לך, שינו לך את השם. עכשיו, מה הוא הוסיף? מה אתה מוסיף בזה? להגן על הכבוד, ומי שמצביע נגד, הוא מצביע נגד כבוד המדינה.

איזו הכרזה: מי שמצביע נגד, הוא מצביע נגד, מה אמרת? בעד חרמות.

איזה משפטים. אורן,

ידידי, אתה, תקשיב טוב, ידידי חבר הכנסת חזן. סגן יושב-ראש הכנסת.

אתה מתעקש שנקרא לך סגן יושב-ראש הכנסת?

ברגע שתשב כאן, נברך אותך. לא, חבר הכנסת פריג', אני מבקשת לסיים. זמנך תם.

אני מבין שאתה מאיים על חברי הקואליציה ועל ראש הממשלה. תודה. נכון?

לזילות. חבר הכנסת פריג', אני מבקשת לסיים. אני מסיים. משפט אחרון.

חבל על הזמן שלנו שאתם בשעה כזו מעסיקים, וגילית אחרי 68 שנה שלמדינה אין שם. תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת אורן חזן, עכשיו יש לך שלוש דקות לשכנע. אדוני, שלוש דקות שלך. גברתי היושבת-ראש, חברי, האמת שאני קצת מבולבל. מצד אחד, אני רוצה להגיד תודה רבה לחברי חבר הכנסת עיסאווי פריג', אזרח מדינת ישראל בארץ-ישראל, שכן שלי. מצד שני, אני מבולבל. נראה כי חבר הכנסת עיסאווי פריג' בלע ליצן. תקשיב.

נראה כי חבר הכנסת פריג' בלע ליצן. אורן הרצל חזן, ידידי, ידידי היקר,

בוא ניתן לרגעים הקרובים, בואו ניתן, אורן הרצל חזן, תעמוד בפרופיל שנייה, אנחנו רוצים, עיסאווי, זה הרגע, הצליח לשבור אותי, אני מציעה לעבור להצבעה.

חבר הכנסת פריג', אתה ניצלת את הדקות שלך. חבר הכנסת חזן, אם יש לך מה להגיד, בוודאי. נא להגיד, כי אני מעוניינת לעבור להצבעה. לנוכח השעה והיום הארוך, הנה התמונה של הרצל,

חבר הכנסת פריג', שמענו אותך. אני קוראת לך לסדר בפעם הראשונה. אני ביקשתי יפה. בבקשה, חבר הכנסת חזן. עשה קומבינה, אתה צריך מים להרגעה? כוס מים. אתה בינתיים צוחק על חשבונך, אתה מבין את זה, כן? לא, אני צוחק על חשבונם.

ככה זה. חברי עיסאווי, בואו נהיה לרגע רציניים, נניח את הצחוקים בצד. לליצן שבלעת ניתן להתבטא אחר כך.

אני מוכן לסדר לך במה ב"קאמל קומדי" או בכל מקום אחר. פה, בכנסת ישראל, בבית הזה, אחרי 67 שנה, ולאור המציאות היומיומית שאתם, החברים שמייצגים את הרשימה הפלסטינית בכנסת, הגיע הזמן לעשות סדר. אמרתי מהצד ואני אגיד לך בפנים: אתה אזרח מדינת ישראל, תושב מדינת ישראל, מקבל כסף ומשכורת מהמדינה, משתמש בתשתיות שלה, נהנה מהיופי שלה, מהנופים, משדה-התעופה, מהאזרחים הנפלאים, כמוני וכמוך שווים. הגיע הזמן שפעם אחת תוכיחו, לפחות בצעד קטן,

די לסימונים, די לחרמות, די לשנאת חינם. די, מספיק, לא נמאס לכם? חברים, יש כאלה, ואני אשתדל לסיים בזה, יש כאלה שבעיניהם ההצעה הזאת באמת זולה. אז זה עוד דבר. בן-גוריון. היו כאלה שמתהדרים עד היום, עד היום מתהדרים בדרכו, רק שהם שכחו את דרכו. השאירו אותה אי-שם, אצל הזקן והים. אחרים, שמסתכלים קדימה אבל לא רואים את היום.

הגיע הזמן פעם אחת להראות שגם אתם,

עיסאווי, גם יתר החברים, בכלל לא משנה, יהודים וערבים כאחד,

חלק מהמדינה. בואו, תראו קצת חום ואהבה. בדיוק כמו שבחוק הבא, בהצעת לימודי ערבית, אני מזכיר לך שאני הנחתי בכנסת הזאת ואני מקדם אותה, בוא תראה שגם לך וליתר החברים יש רצון אמיתי להביע מעט, מעט אהבה לארץ הזאת. אני שוב קורא לכולם להצביע בעד הצעת החוק, תודה. ואני מזכיר: לא יעזור, זוהי ארץ-ישראל, היא לעם ישראל,

אנחנו מחבקים גם את האורחים שבה, ואנחנו לא נפסיק לאהוב אתכם. תודה רבה לחבר הכנסת אורן אסף חזן. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, חברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת, אני ממתינה. תעמוד שנייה, חבר הכנסת חזן, נא לשבת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הדגל,

והמנון המדינה (תיקון, שם המדינה),

52 בעד, תשעה נגד, אחד נמנע. ההצעה עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. הצעה לסדר-היום מס' 980, של חברת הכנסת זהבה גלאון, הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: סירוב הממשלה להבין שהסכם המעצמות עם איראן עדיף על המשך התגרענותה של איראן ללא הסכם, וניהול קרב מאסף המחבל ביחסי ישראל ארצות-הברית. חברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי, יש נורא רעש. חברי הכנסת, אני מבקשת להירגע. חבר הכנסת מקלב, חברת הכנסת עזריה, אנחנו ממשיכים בדיון, אני מבקשת לשבת. אני לא שומעת את עצמי. חבר הכנסת חזן. בבקשה לצאת. אם אתם רוצים לדבר, בבקשה בחוץ. כן, גברתי, עכשיו את יכולה להתחיל. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מגישה היום בשם סיעת מרצ בקשה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעקבות הכישלון המהדהד של ממשלת נתניהו בהתנהלות מול השיחות עם המעצמות, השיחות מול איראן בנושא הגרעין, וגם לנוכח העובדה שהממשלה סירבה ומסרבת להבין את מה שמבינים כבר בכל העולם, שהסכם עם איראן עדיף על המשך ההתגרענות שלה ללא הסכם. חברי חברי הכנסת, במקום לתת להסכם סיכוי, במקום לראות בו הזדמנות, ממשלת ישראל ממשיכה במדיניות של ראש בקיר ושוחקת באופן קונסיסטנטי את היחסים האסטרטגיים עם ארצות-הברית. ואנחנו מבקשים לבדוק, אנחנו רוצים לדעת למה ראש הממשלה נתניהו התנגד לכל פתרון דיפלומטי, למה הוא החרים את השיחות של המעצמות עם איראן, למה הוא התנגד להסדר הביניים כבר ב-2013, איך ראש הממשלה נתניהו הפך את מדינת ישראל ללא-רלוונטית להסכם שנחתם, ולמה, חברי חברי הכנסת, הוא ממשיך לשחוק את היחסים האסטרטגיים שבין ישראל לארצות-הברית ולא מציע שום חלופות להתמודדות עם האיום האיראני. האם שמעתם אותו פעם אחת מציע חלופה? האם שמעתם אותו פעם אחת אומר שיש לו דרך אחרת מלבד לזרוע פחד וייאוש? היכולת של ראש הממשלה להיבחר שלוש פעמים על כנפי האיום האיראני, כשהוא מייצר מצב שביטחון מדינת ישראל חשוב רק לו, ולמי שחושב שההסכם הזה היה חשוב, עדיף איראן עם הסכם מאשר איראן בלי הסכם, הוא הופך אותו ללא פחות מאמין בצורך בהגנה על קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, שלא יובן שלא נכון. אף אחד מאתנו לא חולק על כך שלאיראן יש תוכנית גרעין מאיימת, ואף אחד מאתנו לא יכול להעלות על הדעת שאפשר לחיות בשלום עם איראן עם נשק גרעיני, אבל בניגוד לראש הממשלה נתניהו, אנחנו מבינים שהאינטרס של עצירת איראן מלהגיע לפצצה זה גם אינטרס בין-לאומי, זה לא רק אינטרס ישראלי. ואני מסרבת לקבל את הטענה הבסיסית, שראש הממשלה נתניהו חוזר עליה שוב ושוב, שעדיף היה שלא להגיע להסכם עם איראן ולאפשר לה להמשיך ולדהור לעבר פצצה גרעינית, מאשר להגיע להסכם במתכונתו הנוכחית.

חברי חברי הכנסת, ההסכם עם איראן ממש ממש לא מושלם, אפילו רחוק מכך, אבל כנראה הוא לא ממש גרוע כמו שראש הממשלה נתניהו מנסה לצייר אותו. והדברים שאני אומרת כאן מבוססים על הבנה של מיטב המומחים לגרעין, לא פחות מראש הממשלה נתניהו. והמומחים האלה קובעים, רבותי השרים, שההסכם ירחיק את איראן למרחק שנה מצבירת החומר הדרוש לייצור פצצות גרעין וישאיר אותה שם בעשר השנים הקרובות, תחת פיקוח אינטנסיבי, פיקוח חסר תקדים של הקהילה הבין-לאומית, של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית. הפיקוח יימשך גם בתום תקופה זו. בהסכם יש אופציות לפעולה במידה שההסכם יופר, והסרת הסנקציות הכלולה בו תהיה הדרגתית למדי, ויש אפשרות להחזיר אותן אם המערב יגלה שאיראן מפרה את ההסכם. אני רוצה להזכיר לכם, חברי חברי הכנסת, שכששיחות הגרעין יצאו לדרך, איראן הייתה במרחק חודש וחצי מהשגת החומר הדרוש לפצצה. ובואו תודו על האמת, שאלמלא נפתח המשא-ומתן היום, איראן הייתה קרובה היום לנקודה הזו עוד יותר.

חודש וחצי,

עוד חודש וחצי תהיה לה אפשרות, היא מעשירה אורניום, היא תייצר פצצה גרעינית. והודות לשיחות שניהלו המעצמות, תוכנית הגרעין האיראנית נסוגה לאחור, לראשונה זה עשור. במילים אחרות, חברי חברי הכנסת, אילו המערב, אותו מערב שראש הממשלה נתניהו מנסה לצייר כנאיבי, היה מקבל את עצתו של ראש הממשלה נתניהו ולא פותח בסבב השיחות האחרון, היום איראן הייתה קרובה בהרבה להשגת פצצה גרעינית. העובדה שהגענו למצב שבו נחתם הסכם בין-לאומי, עם השלכות כל כך משמעותיות על מדינת ישראל, ולממשלה שלנו, שזה דבר שצריך להדיר שינה מעינינו, אין שום השפעה עליו, זה פועל יוצא של ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו, שמאפיינת אותו לא רק בנושא האיראני. מה שמאפיין את נתניהו זה גישה שמרנית, פסיבית, שלילית, עם אפס יצירתיות ותעוזה מדינית. שימו לב למה אנחנו עדים פה, מדיניות של ראש בקיר, שהפכה אותו ואת ישראל לחלק מהבעיה במקום להיות חלק מהפתרון. ועם כל הברברת הזאת של ראש הממשלה על הנושא האיראני, הרי אין נושא שהוא אוהב לדבר עליו יותר מאשר איראן, הוא לא הציע ולו פעם אחת, השר שטייניץ, פעם אחת, אלטרנטיבה, תוכנית אופרטיבית, רק הפחדות, איומים, התקרבנות,

נכון, לפעמים שמעתי כאן שרים בממשלת ישראל שגם מאיימים באופציה צבאית. כל האופציות על השולחן, אמרו לפני כמה ימים שרים בממשלה. ואני שואלת אתכם: על מי אתם עובדים בעיניים? יש היתכנות בכלל לאופציה צבאית? הרי אין אפשרות בכלל לאופציה צבאית יעילה ללא פלישה, אומרים את זה כל הגורמים. נראה לכם שמישהו ייקח על עצמו עכשיו לפלוש לאיראן? ונשיא ארצות-הברית אובמה הציב את הנתונים במשוואה הזאת באופן ברור. הוא אמר: הסכם או מלחמה אזורית. ונשיא ארצות-הברית בחר, והוא בחר בהסכם. ואולי הדבר החמור ביותר, חברי חברי הכנסת, אחרי שהמערב בחר בהסכם, והנשיא אובמה בחר בהסכם, הדבר החמור ביותר הוא מה שקורה עכשיו, וזה ההתנהלות ההיסטרית והמזיקה של ממשלת ישראל מאז שההסכם נחתם, עם הברוגז המיותר עם הבית הלבן ועם הניסיונות להשתתף בפוטש נגד הנשיא בקונגרס האמריקני. זה מה שעושה מנהיגות אחראית? במקום לקחת את עצמם, לשלוח נציג בכיר, אולי אפילו את ראש הממשלה עצמו, ואני מזכירה לכם שהוא גם שר החוץ, לשבת עם הנשיא אובמה, לדבר על ההסכם, על הפרצות שבו, ויש בו פרצות ויש בו חורים, בהסכם הזה, וזה דבר שצריך להדאיג אותנו, אבל במקום לשבת עם הנשיא אובמה על איך מוודאים באמצעים מודיעיניים שונים שההסכם הזה לא יופר ועל איך ישראל יכולה להרוויח ממנו, במקום לתאם חבילת הבנות עם ארצות-הברית כדי לשפר את היכולת שלנו להשפיע על ההסכם, כדי לאזן את החלקים הבעייתיים בהסכם, ראש הממשלה נתניהו ממשיך עם שחיקת הברית האסטרטגית עם החשובה שבמעצמות, עם החשובה שבידידות שלנו, וזו ארצות-הברית. חברי חברי הכנסת, שמעתי את ראש אמ"ן לשעבר, האלוף זאבי פרקש, והוא אמר שהדבר שהכי מאיים על מדינת ישראל זה טווח הטילים מאיראן, ואם ישראל תגיע לחבילת הבנות כזו שתמנע, שתמנע, בגלל שיש עכשיו שמונה שנים לפיקוח על ייצור נשק טכנולוגי ואמצעים טכנולוגיים, שתמנע מאיראן לייצר את הטווח הזה, אז לא יהיה איום איראני. אז במקום שנתניהו ייפגש עם אובמה, במקום ששליחים מטעמו ייפגשו עם הגורמים המקצועיים בממשל האמריקני, במקום שישראל תבהיר למעצמות שהיא מצפה מהן להתגייס, לא רק כדי לייצר חבילת הבנות אלא גם נגד האופן שבו איראן מחמשת את "חיזבאללה" וארגוני טרור נוספים, במקום לייצר מערך שיחות כזה, ראש הממשלה נתניהו, לא רק שהוא החרים את שיחות הגרעין, הוא הודר מהן והפך ללא-רלוונטי להסכם הסופי. כך גם עכשיו, במקום לקבל את ההסכם כעובדה מוגמרת ולדאוג איך משפרים אותו, הוא לוקח על עצמו את התפקיד של אותו אדם נרגן של הדיפלומטיה העולמית וממשיך במסלול ההתנגשות מול הממשל האמריקני.

יש כנראה כמה דברים בהסכם שמוציאים את ראש הממשלה מדעתו. העובדה שבכירים במערכת הביטחונית כבר מעזים לדבר על הסרת האיום האיראני מראש האיומים הביטחוניים על ישראל אולי מפחידה אותו, כי כל הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה בנויה על הפחדה מהאייטולות. פתאום ראש הממשלה נתניהו יצטרך לדבר על החיים עצמם, חוסר היכולת של הממשלה להציע פתרון לכך שישראל שולטת על עם אחר, שהיא לא משתלטת על יוקר המחיה, על מחירי הדיור, בשאלות הקשות של מקומה של הדת ושל הרבנות בישראל.

מה הוא יעשה? ככה היה לו את האיום האיראני, האיום האיראני, האיום האיראני. האיום האיראני, כבר אמרנו? חברי חברי הכנסת, לסיכום, מה שבאמת מפחיד את ראש הממשלה נתניהו זה האופציה שאולי הוא יצטרך להתחיל להיות פחות "מר איראן" וקצת יותר "מר ישראל". ואולי מה שמפחיד אותו כאן זה משהו הרבה יותר עמוק, שאל מול רטוריקת ההפחדות, האיומים והייאוש בהסכם הזה, יש אולי גם תקווה, אולי אפשר לראות בהסכם הזה הזדמנות. אבל עם המילה הזאת,

ראש הממשלה נתניהו ממש לא יודע איך להתמודד.

תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מזמינה להשיב בשם ראש הממשלה את השר יובל שטייניץ. גברתי היושבת-ראש, שמעתי את חברתי, ידידתי, חברת הכנסת זהבה גלאון אומרת, מדברת על הממשלה כמי שהלכה עם הראש בקיר. זהבה, אני לא יודע אם אנחנו הלכנו עם הראש בקיר, אבל את הולכת עם הראש בחול.

אפשר לתמוך בהסכם, לתת להסכם הזדמנות. מה זאת אומרת לתת להסכם הזדמנות? כמו שיפן ודרום-קוריאה נתנו הזדמנות להסכם עם צפון-קוריאה ב-2007? מה קרה עם צפון-קוריאה?

אני אסביר מה קרה עם צפון-קוריאה, טוב שאתה שואל. צפון-קוריאה השמידה חצי, אולי אתה לא יודע מה קרה עם צפון-קוריאה, אז אני אאיר את עיניך. יש בפקיסטן נשק כל כך הרבה שנים. אפשר היה לחיות עם זה. אילן, זרקת קריאת ביניים אבל נדמה לי שעכשיו אני מדבר,

היושבת-ראש. חבר הכנסת גילאון, אני מבינה, אבל תן בבקשה לשר

חבר הכנסת גילאון כנראה חושב שחברת הכנסת גלאון לא דיברה מספיק טוב. כולם באים עלינו להשמידנו. חבר הכנסת גילאון, אני כל כך מכבדת אותך. אל תיתן לי לקרוא לך לסדר. חבר הכנסת גילאון כנראה לא מרוצה מנאומה של זהבה גלאון,

אני חושב שהנאום של זהבה גלאון היה ממצה. אתה יכול לשבת בשקט ולשמוע את התגובה. עשה לי טובה, אל תסדר לנו את העניינים. אני דווקא נהנה לסדר לכם את העניינים.

אתם לא משעממים את עצמכם, תגיד? חבר הכנסת גילאון, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. בשנת 2007 נחתם הסכם עם צפון-קוריאה, והעולם כולו חגג ומחא כפיים לניצחון הדיפלומטיה. ההסכם הזה קבע הקפאה של תוכנית הגרעין של צפון-קוריאה, פירוק של אלמנטים קלים, בעצם הקפאה, הפירוק לא היה משמעותי, ופיקוח חודרני ומשמעותי על צפון-קוריאה. אמר אז הנשיא קלינטון שההסכם הזה,

הוא דיבר עוד על הסכם קודם, גם ב-1998 היה הסכם, אז אני מצטט מהסכם קודם, היו כמה הסכמים עם צפון-קוריאה, שההסכם הזה ישרת את ביטחון העולם ואת ביטחונן של דרום-קוריאה ויפן, בעלות-בריתה של ארצות-הברית. ב-2007 נחתם הסכם סופי עם צפון-קוריאה. העולם כולו מחא כפיים, ואני רוצה לומר לך: גם עבדכם הנאמן ביחד עם כל העולם בירך על ההסכם עם צפון-קוריאה, עדיף דיפלומטיה על מבצע צבאי או המשך ההתנגשות והלחץ. מאחר שזה היה הסכם לא טוב, לא מספק, עם חורים, עם פרצות,

שבע שנים לאחר שההסכם הזה נחתם, לצפון-קוריאה יש כ-14 פצצות אטום, יהיו כנראה עוד, וצפון-קוריאה כבר איימה, והאזרחים בדרום-קוריאה וביפן חיים תחת איום גרעיני של רודן מטורף שמענה את בני עמו, עם גישה קומוניסטית סוציאליסטית רודנית. ועד כדי כך, ועד כדי כך, עד כדי כך, עד כדי כך שדרום-קוריאה ויפן כבר החליטו להשקיע מיליארדי דולרים במערכות הגנה בפני גברתי היושבת-ראש, אני בדרך כלל מאוד מעריך את חבר הכנסת גילאון, אבל אני לא יודע מה קרה לו.

הוא לא מסוגל לשמוע בנחת. אני ביקשתי לא להפריע. זה מאוד מפריע. הוא שמע בנחת את זהבה גלאון, אבל הוא לא מסוגל לתת לאחרים לדבר פה. לא רוצה להוציא אותך מהאולם. אבל אתה שוכח שהטילו סנקציות על צפון-קוריאה.

חופש הדיבור, כן, חופש המִחזור, לא.

חבר הכנסת גילאון, אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר אליך יותר. חבר הכנסת גילאון, אני קוראת לך לסדר פעם שנייה. אני מבקשת לתת לשר להשיב. הערת הביניים הלגיטימית שלך הפכה להשתוללות גסת רוח. לא רוצה להגיב יותר. לא מתאים לך. לא מתאים לך, אתה חבר כנסת מכובד, שלא צריך להשתולל באופן כזה, להגן על איראן וצפון-קוריאה באופן כזה. הוא לא מגן על איראן ועל צפון-קוריאה. אל תסיט את הדברים, בזה את צודקת. בזה את צודקת. אבל אם הוא ידבר יותר בנימוס, אז גם לא אענה לו בצורה כזאת. לא, תענה לעניין. בסדר. חברת הכנסת גלאון, התשובה היא אלייך. שמעתי אותך ואענה לך לעניין. מי שלא מסתכל על מה שקרה בהסכמים דומים בהיסטוריה, מי שמתעלם ממה שקרה בהסכם עם צפון-קוריאה ומהעובדה שאזרחי דרום-קוריאה, אזרחי סיאול ואזרחי טוקיו חיים היום בתחושת חרדה תחת איום גרעיני של משטר מטורף, שמקווים שלא יפעיל את האיום הזה אבל לא בטוחים, עד כדי כך לא בטוחים, שלוקחים עכשיו מיליארדים, שיכלו להשקיע אותם בחינוך ובריאות ורווחה, ומשקיעים אותם בהגנה מפני טילים. מי שמתעלם מהדבר הזה, זהבה גלאון, הוא לא הולך עם הראש בקיר, הוא הולך עם הראש בחול. ואתם הולכים עם הראש בחול.

ספר שיש משטר של סנקציות על צפון-קוריאה, וזה לא עזר. אתם מציעים משטר סנקציות על איראן. יש משטר סנקציות על, חברת הכנסת זהבה גלאון, את עשר הדקות שלך מיצית. כרגע תני בבקשה זכות לשר להשיב.

עכשיו, שאלה זהבה גלאון, למשל, תקשיבו טוב: למה התנגד נתניהו להשתתפות בשיחות עם איראן? זהבה, יש לי בשורה בשבילך:

שמנהלות את השיחות עם איראן אלה חמש המעצמות הקבועות של מועצת הביטחון,

ישראל, מה לעשות, היא מדינה חזקה, אבל היא לא מעצמה גלובלית, אולי לא ידעת.

היא לא חברה קבועה במועצת הביטחון. היא אפילו לא חברה לא קבועה במועצת הביטחון. לא שאלתי למה ישראל לא, שאלתי למה ישראל, ולכן השאלה שלך, למה ישראל או למה נתניהו התנגד להשתתפות בשיחות, היא ממש שאלה מצחיקה, ממש מצחיקה. למה נתניהו התנגד לשיחות? הוא לא התנגד לשיחות. לא התנגדנו לשיחות. גם לא התנגדנו לפתרון דיפלומטי של הסכם. אבל הסכם צריך להיות הסכם דבר דבור על אופניו. הסכם צריך להבטיח את עתיד העולם ואת עתיד מדינת ישראל.

אובמה,

יש לנו כאן שאלה של חבר הכנסת זאב בנימין בגין. רגע, עוד שנייה. דקה, אתן לך דקה לשאול, בסדר? בישראל יש ראש ממשלה שמבין בזה. בישראל הוקם צוות בראשותי שכלל את המומחים הכי טובים מהמוסד,

מאמ"ן, מהוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית, ממשרד החוץ.

חברת הכנסת גלאון, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה.

את לא נותנת זכות לדבר. ולכן הסכם צריך להיות הסכם שאפשר להסמיך עליו את ביטחון ישראל וביטחון העולם, ולא הסכם רע ומלא פרצות. ההסכם עם צפון-קוריאה היה הסכם גרוע.

לא התנגדנו להסכם. חברת הכנסת זהבה גלאון, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. ההסכם עם צפון-קוריאה היה הסכם גרוע עם תוצאות גרועות מאוד. ההסכם עם לוב ב-2003 היה הסכם טוב עם תוצאות טובות. מה ההבדל? ההסכם עם לוב היה הסכם של פירוק והשמדה של תשתית גרעין שנבנתה באופן חשאי ובלתי חוקי. ולוב, משנת 2003, עוד לפני נפילתו של קדאפי, חלפו כמה שנים, לכן לא ניסתה להתקדם יותר במסלול הגרעיני. ההסכם עם צפון-קוריאה היה הסכם של הקפאה ופיקוח במקום פירוק והשמדה, ואנחנו יודעים מה התוצאה. לצערנו הרב, ההסכם עם איראן דומה למודל של ההסכם עם צפון-קוריאה שנכשל, ולא למודל של לוב שהצליח.

ואנחנו על הסכם כזה לא יכולים לסמוך.

וגם בארצות-הברית חלק גדול מהמומחים וראשי מערכת הביטחון לשעבר, כולל מהמומחים שפרשו בעבר ממשטר אובמה, כמו דניס רוס, שהיה אחראי על העניין האיראני במשטר אובמה, אומרים שההסכם הזה הסכם מלא פרצות, הסכם שאי-אפשר לסמוך ולהסמיך עליו את הביטחון של ארצות-הברית ושל העולם כולו. אנחנו לא היחידים שספקנים, אבל אנחנו היחידים שמדברים בקול רם וצלול, כי זה נוגע לעתידנו. אנחנו לא שוטים, אנחנו לא סומכים על כל הסכם באופן אוטומטי בלי לבחון אותו. בחנו את זה לעומק, וכל המומחים וכל שירותי המודיעין וכל זרועות הביטחון של ישראל חושבים שההסכם הזה הסכם בעייתי ומלא פרצות. בכמה זה מקדם אותנו להמשיך ולדבר עכשיו באותו להט נגד הממשל האמריקני? שנייה, אתייחס גם לזה. ההסכם הזה הוא לא טוב לעשר השנים הקרובות, כי יש בו פרצות. למשל, פיקוח באתרים צבאיים חשודים, שבמקום לוח הזמנים של הפרוטוקול הנוסף שמדבר על פיקוח שבין שעתיים ל-24 שעות, כלומר ביקור פקחים, כאן במקום ביקור תוך 24 שעות נתנו ביקור תוך 24 ימים. תוך 24 ימים אפשר להסתיר כמעט כל דבר, חוץ מניסוי עם חומר רדיואקטיבי, שאת זה קשה גם אחרי 24 ימים להסתיר. זאת אומרת, מתוך בערך 30 אלמנטים של פיתוח נשק גרעיני, 29 אפשר תוך 24 יום להעלים לחלוטין, יש רק אלמנט אחד שאולי הוא בעייתי. אז פיקוח כזה הוא פארסה. וזהבה גלאון רוצה שאנחנו נברך על דבר כזה. שנית, מה קורה אחרי עשר שנים?

מה עושים עכשיו? שנייה. מקריבים פה, זהבה חשבה שההסכם טוב ושצריך לסמוך עליו. לא אמרתי את זה. אתה עוד פעם מסלף את הדברים שלי. אמרת שצריך לתת להסכם צ'אנס. אמרתי שההסכם בעייתי וצריך לתת לו סיכוי. אבל שצריך לתת לו צ'אנס. אוקיי.

אז אל תסלף את הדברים שלי. אתה מסלף את הדברים שלי.

עכשיו, בנוסף אמרת שיש פה פיקוח חסר תקדים. אמרת. כתבתי את הציטטה שלך. ואני אומר לך: יש פה פיקוח חסר תקדים ברשלנות של הפיקוח. אמרת שלא היו לישראל הישגים, גם זה לא נכון. הדברים הטובים היחידים בהסכם הם כמעט כולם תוצאה של השפעה ישראלית: הורדת האורניום המעושר מ-20% ל-3.5% זה רק בזכות המעורבות שלנו מול הצרפתים במקרה הזה, הפיקוח על ה-weaponization, על פיתוח הנשק, כל זה ישראלי. אבל מה קורה? לא שינינו את המסגרת. אני מסיים. אם אחרי עשר שנים איראן יכולה לחנות שבוע מהרבה פצצות גרעין, אז מכרו פה את עתיד העולם למען הסכם מפוקפק בהווה. עם זה אי-אפשר להשלים. הצגנו אלטרנטיבה, הצענו שיהיה הסכם, אבל הסכם על-פי המודל הלובי שהצליח ולא על-פי המודל הצפון-קוריאני שנכשל. ישראל מנעה מאיראן עד היום נשק גרעיני, בזכות ראש הממשלה הוטלו סנקציות על איראן, וללא המדיניות הישראלית איראן כבר הייתה מגיעה לנשק גרעיני ובשנתיים האחרונות היה נחתם הסכם שהוא עוד גרוע בהרבה מההסכם הבעייתי הנוכחי. לכן, גברתי היושבת-ראש, לא ועדת חקירה פרלמנטרית צריך להקים פה, כי בסוגיה הזאת לראש הממשלה מגיע בהחלט צל"ש על מנהיגות יוצאת דופן שהצליחה להעיר את העולם כולו מתרדמתו, למרות שההישג הסופי רחוק מלספק. תודה רבה. חבר הכנסת זאב בנימין בגין, אתה עדיין מעוניין לשאול? לא.

תודה רבה לכבוד השר. רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה שמית. אני רק רוצה להסביר לכם מה המשמעות של ההצבעה: בעד מצביעים אלה שמבקשים להעביר את ההצעה לוועדת הכנסת, נגד מצביעים אלה שמבקשים להסיר את ההצעה ולא להקים את הוועדה הפרלמנטרית. ברור?

גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת להתחיל בהצבעה.

עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, בעד רבותי. שנייה. גברתי, אני מבקשת שנייה. חברי הכנסת של המחנה הציוני.

תודה רבה. אנחנו מבקשים שקט באולם. חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, אנחנו מבקשים שקט באולם. קשה מאוד לנהל את ההצבעה כשלא שומעים את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל,

זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד דני דנון,

אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון,

אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן,

יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר,

חמד עמאר,

רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ,

נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לחזור על השמות של חברי הכנסת אשר לא השתתפו בהצבעה כאן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת גלעד ארדן, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח שרון גל,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת יצחק הרצוג, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד אינו נוכח ינון מגל, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, בעד שי פירון, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד,

האם יש באולם חברי כנסת, חברות כנסת, שלא הביעו את עמדתם? אין, לא שומעים. חבר הכנסת אבו מערוף, אתה מעוניין להשתתף בהצבעה?

אוקיי. גברתי, אני מבקשת להציג לנו את התוצאות של ההצבעה. תוצאות ההצבעה הן: בעד, 37,

57. ההצעה לסדר-היום של חברת הכנסת זהבה גלאון הוסרה מסדר-היום. עוד פעם, כמה? תוצאות: בעד, 37, נגד, 57. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות

עטר, מבקשים שקט, שומעים את הקול שלך. בשביל רויטל אני מוכן גם, בבקשה, רויטל, זכית. כן, גברתי, את יכולה להתחיל.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, איזה יום סוער אנחנו עוברים פה במליאה. איזה יום שוקק חיים, דמוקרטיה בעיצומה. הלילה עוד לפנינו, אבל יש משפחה אחת שלפני עשר שנים בנם גל יצא מהבית עם חבריו ולעולם לא שב אליו. הוא לא שב אליו מכיוון שהייתה תאונת דרכים קטלנית. הוא לא שתה אלכוהול, הוא לא נסע בפראות, הוא לא חצה באור אדום, הוא נהג באופן תקין, רכב על קטנוע, נכנס לצומת באור ירוק ומעולם לא שב הביתה. עשר שנים חלפו, משפחת בק איבדה תקווה, התיק נסגר אחרי שבועיים ימים. גל, זיכרונו לברכה, נותר זיכרון כואב, מדמם, אצל בני המשפחה. והנה, אחרי עשר שנים, בגלל פרשייה קשה מאוד שהתנהלה בפרקליטות בנוגע לרות דוד, פרקליטת המחוז, ובנוגע למעשי שחיתות שאינם קשורים לפרקליטות, אבל ככל הנראה ועל-פי החשד קשורים למה שנקרא פרשיית פישר, מחליטה משפחת בק לנסות ולפתוח את הנושא מחדש. ומה מתגלה? מתגלה שהייתה עדות של נהגת מונית, שהייתה הבסיס לסגירת התיק, והעדות, כך על-פי תחקיר, כנראה איננה נכונה. מסתבר שהיו עדי ראייה לאירוע, שפרטיהם היו ידועים למשטרה, אבל משום מה אף אחד לא פנה אליהם ולא גבה את עדותם. מסתבר שיש דוח של בוחן תנועה שקובע כי יש פה עבירה פלילית, עם המלצה לפתוח ולחקור, ובכל זאת הפרקליטות סגרה את התיק אחרי שבועיים-שלושה. והיום, היום אנחנו עומדים במצב שבו סימני השאלה, התמיהות, הקושיות שעולות מפרשיית דריסתו של גל בק ז"ל מביאים אותנו לאיזשהו מצב של חוסר שקט רב. הוריו של גל בק פנו לפרקליטות ופנו למשטרה, אך משום מה הם אינם נענים, ורק זועקים, נא לסיים.

משום מה הם רק נענים בתשובה, כפי שהתראיינו בפרקליטות, שמקיזים את דמה של הפרקליטות. עכשיו, אני רוצה לומר דבר אחד על הפרקליטות. הפרקליטות עושה עבודת קודש, ועושה עבודה חשובה ונאמנה בהרבה מאוד תיקים. אבל כדי שלא תהיה תחושה קשה בקרב כל הציבור, ואני הבאתי את זה היום לדיון במליאה בגלל שהציבור רוצה להבין מה קרה פה. וכדי שצדק ייראה וגם ייעשה, ולא רק ייעשה אלא גם ייראה, מן הראוי שהפרקליטות, כדי להשיב את אמון הציבור בפרקליטות, כדי להשיב את אמון הציבור במערכת המשפט, תמצא לנכון לבדוק היטב מה היו הנסיבות שהביאו לסגירת תיק ללא חקירה ממצה, דבר אחד, ואחרי תקופה כה קצרה. הדבר הזה ראוי ומחויב המציאות גם עבור משפחת המנוח גל בק, זיכרונו לברכה, וגם עבור הציבור, כדי שימשיך להאמין בפרקליטות ובמערכת המשפט.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת קארין אלהרר. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, הסיפור של גל בק הוא קצת הסיפור של החברה הישראלית. בשנים האחרונות אנחנו רואים סביבנו יותר ויותר התרשלות של גופים ואנשי ציבור. אנחנו גם עדים לשחיתויות שחוגגות. אנחנו רואים שהאמון של הציבור במערכות ובמוסדות מתערער. הציבור חש שמשהו מאוד לא טוב קורה פה. בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, עשר שנים אחרי שמשפחת בק השלימה עם מות בנה, התעורר הסיפור הזה להזכיר לנו דבר אחד וברור: לאף אחד אין חסינות בפני החוק. אני אגיד את זה שוב, לאף אחד אין חסינות בפני החוק. המקרה הזה מוכיח את השילוב הלא-ראוי בין כוח,

כסף, והתחושה שיש לי כאזרחית היא שיכול להיות שהיו אנשים שעד היום היו מעל החוק, והחוק הזה אפשר להם, הוא יכול היה לאפשר להם לקחת אחריות על המעשים שלהם, אבל הם לא עשו את זה. ויכול להיות שיש אנשים שלא שילמו את חובם לחברה, ויכול להיות שיש אנשים שלא הועמדו לדין, שלא בצדק.

אחרי שהתעורר הספק הלא-קל, יש חובה לפרקליטות המדינה לפתוח מחדש את התיק הזה. אני גם פניתי לשרת המשפטים וביקשתי ממנה, ולו כדי לבדוק את עצמנו שוב הפעם, ולו כדי לבדוק שוב שלא נעשו טעויות שהן טעויות שייצרבו לנצח לא רק בלבה של המשפחה, אלא גם בלבה של החברה הישראלית, חייבים לפתוח את התיק הזה שוב. הסיבה השנייה היא האמירה, אמירה על מערכת המשפט בישראל. אני משפטנית, ואני גאה להיות משפטנית בישראל, אבל הדבר הזה יהיה כתם, ואני באופן אישי לא אוכל להשלים אתו. אני באמת שוב פונה, שרת המשפטים כאן באולם, אני פונה ומבקשת: אל תיתנו לדבר הזה לעבור. התעורר ספק, הוא קשה מנשוא. תיתנו לכולם לנשום לרווחה ולהגיד שאין פה שום דבר, תבדקו את זה עוד פעם, מקסימום נגיד כולנו: הייתה טעות, מודים. אבל יכול להיות שלא הייתה טעות, ולו בגלל הסיבה הזאת, גברתי שרת המשפטים, חייבים, אין ברירה אחרת אלא לפתוח את התיק הזה מחדש.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. שלוש דקות שלך, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, גברתי השרה,

אני רוצה להתחיל בזה שאני משתתף בצער המשפחה, כמו בוודאי ובוודאי כל היושבים כאן. נמצאים אתנו עדני דגן, שהוא הדוד של גל בק, זיכרונו לברכה, ועודד ורותי בק. אני בטוח שקשה לכולנו על הלב על האסון שעברתם, ואני יכול להגיד לכם שכולנו אתכם בלב,

אני שוחחתי עם המשפחה, וכל האירוע הזה מוכר לכולנו גם מהתקשורת מהתקופה האחרונה. לגבי החקירה, ברור שנעשו כמה פגמים שחייבים לגרום לפתיחתה, מהעובדה שחקירת הנהגת הפוגעת כמעט שלא מוצתה ולא נעשתה, אם בכלל, בחינה מדוקדקת של עדות נהגת המונית, שהיא בעצם זו שגרמה לכל הסתירה ובעקבות זה למעשה לא הייתה הרשעה, או לא היה תהליך, התיק נסגר. יש הרבה והרבה דברים, אני לא רוצה להיכנס ולהלאות פה את המשתתפים בדיון, אבל חד-משמעית, אפשר להגיד שהחקירה, כפי שבוצעה, יש בה הרבה פגמים. טעויות קורות. אני לא מאשים פה אף אחד, ואני לא בא לטעון לאשמה כזו או אחרת של חוסר ניקיון כפיים, אבל כולנו בני-אדם וכולנו טועים, ואין ספק שמהתמונה שמצטיירת הייתה פה טעות קשה, ואני מקווה שבאמת בזה מדובר, ולא בסצנריו או סיטואציה אחרת. ולכן, הבקשה הראשונה שלי, וזה באמת לשרה, את בטח מעודכנת יותר, לפתוח את החקירה המשפטית והחקירה המשטרתית, ולהגיע לחקר האמת מוקדם ככל האפשר, ולא רק עקב הערר שהמשפחה הגיעה אליו, אלא באמת לרדת לעומקם של דברים, זו בקשה אחת. בקשה שנייה, זה דווקא לשר לביטחון פנים גלעד ארדן, שאיננו פה, זה למשטרה, וזה בגלל הרגישות הגבוהה של התיק הזה. הייתי מבקש שייקבע איש קשר במשטרה, שיהיה בקשר עם המשפחה, כי שמעתי דברים קשים שהמשפחה מרגישה גם היום, מנותקת מהתהליך שקורה, לא מקבלת עדכונים וצריכה להילחם על כל פיסת מידע. חשוב שיהיה איש קשר, שהוא זה שיוכל, הרמת טלפון, ויהיה קשר שיוכל לעדכן את המשפחה. בקשתי האחרונה, וזה באמת גם כן לשרה. למעשה, שמחתי לשמוע שאת מסכימה, שהדיון הזה החשוב כל כך ימשיך בוועדת חוקה, ואפילו בשבוע הקרוב, לפני שאנחנו יוצאים לפגרה. אני גם דיברתי עם יושב-ראש ועדת חוקה, יש לי דיון בנושא אחר שאמור להתקיים, ואם הלו"ז יחייב, אני אחליף את הדיון שאני אמור להיות בו עבור הדיון הזה, הוא מאוד חשוב. אני חושב, למשפחה אני אומר, יש לכם פה אוזן קשבת, הדבר חוצה את כל הבית הזה. אנחנו אתכם, אנחנו מחזקים אתכם, אני בטוח שגם השרה, שגם, אני יודע, נפנתה לדבר אתכם, קשובה לכם. אני מאוד מקווה שלפחות נגיע לחקר האמת מהר ככל האפשר.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חברת הכנסת זהבה גלאון,

שלוש דקות שלך, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, משפחת בק שיושבת כאן באולם המליאה, אני יודעת איזה רגע קשה זה לבוא לפה אחרי עשור, כשכל הפרשה מתפוצצת מחדש, אחרי שהבן שלכם בן ה-16 נהרג, חברי חברי הכנסת, תעשו את זה בחוץ, תודה, אחרי שהבן שלכם נהרג כשחצה צומת בתל-אביב. הוא נפגע ממכונית שחצתה את הצומת והתנגשה בו בעוצמה. הייתה חקירת משטרה, התיק נסגר בפרקליטות, במסגרת חקירת התאונה המשטרה המליצה להעמיד את הנהגת לדין, אבל פרקליטות המדינה החליטה לסגור את התיק בנימוק של סיכוי נמוך להרשעת הנהגת. אני לא רוצה לחזור על הדברים שדיברו חברי, באמת מתוך כאב גדול. אני רוצה להודות לחברתי רויטל סויד שהעלתה את הנושא לדיון. אני רוצה להציע כמה הצעות, ברשותכם, חברי חברי הכנסת. אין בכלל ספק שהתחקיר של איילה חסון בערוץ הראשון חשף מערכת ליקויים שמחייבת בדיקה מחודשת של המוות של גל בק, ונדרשת בדיקה אם יש אחראים לטיוח או השפעה פסולה על תוצאות החקירה הראשונה ועל ההחלטה של הפרקליטות לסגור את התיק ללא העמדת הנהגת לדין. אני לא מבינה את ההתנהלות של הפרקליטות, אני חייבת לומר. זה ממש לא ראוי שבמקרה הזה הפרקליטות תתבצר מאחורי טענה טכנית של התיישנות. נכון, יש התיישנות, אבל זאת טענה טכנית. ואני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת, גם אם חלה התיישנות, הרי שחקירה אמיתית בכל זאת נדרשת, ולו רק כדי לעשות את הדבר הבסיסי הזה שנקרא צדק, צדק עם המשפחה של גל בק. ודווקא מאחר שיש חששות וחשדות, צריך לומר את זה בצורה ברורה, לשיבוש של הליכים, עדים שלא הוזמנו, עדויות שהוכחשו בדיעבד, לתיאום גרסאות, שימוש בקשרים ובהונאה כדי להביא לזיכוי של הנהגת, ואני אומרת לכאורה, כי צריך לחקור ולברר ולוודא, אז חשוב שבעתיים, חברי חברי הכנסת, לדאוג שהצדק גם ייעשה וגם ייראה, וזה ממש לא המצב במקרה של גל בק. לא ייתכן שאנחנו נאפשר מצב שהכנסת, זו אחריותה של הכנסת לדרוש את זה, לא יכול להיות שנאפשר מצב שאדם תופר לעצמו כרטיס יציאה מהכלא בעזרת קשרים, כסף, השפעה, וכשזה ייחשף, וזה נחשף, זה לא ייחקר. אני חושבת שצריך לחשוף, שצריך למצוא את כל מי שלקח בכך חלק. אי-אפשר ולא ראוי להותיר את הפרשה הזאת עטופה בכל כך הרבה סימני שאלה וחשדות.

גברתי שרת המשפטים, לא צורת טיפול שמשקפת התנהלות אחראית ורגישה שמחויבת ומתחייבת בטיפול במקרה של מוות. ואני רוצה גם לומר שגם אם לא ניתן להרשיע את הנהגת בנהיגה פרועה או בהריגה בשל התיישנות, יש קושי, אני מבינה את זה, העבירה שנעברה או העבירות, הרי שחובתנו לבחון האם אכן הייתה כאן התערבות פסולה בחקירה או בהחלטה לסגור את התיק, וחובתנו לחשוף את האחראים. ואני מצטרפת,

חברי חברי הכנסת, לקריאה של חברת הכנסת רויטל סויד לפרקליטות לפתוח מחדש את התיק ולפעול לתיקון ולחשיפה של העוולות שנעשו בחקירה הראשונה, לפני עשור. משפחה יקרה, אני רוצה לומר משהו, אני חייבת לומר בהתרגשות, אני יודעת שלא ניתן להחזיר את גל לחיים, אבל אולי ניתן לטהר את השם שלו ולעשות עם המשפחה שלכם צדק. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת אורי מקלב ביקש למסור שהוא הוזעק בדחיפות לוועדת הפנים והוא לא יוכל להשתתף בדיון.

אני מזמינה את שרת המשפטים להשיב. שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, משפחה יקרה, עודד ורות היקרים, למדתי להכירכם ככה זמן קצר, ואני יודעת שגם הזמן הארוך שעבר מאז התאונה הנוראית לא הקהה את הכאב, ואני חושבת שכל חברי הכנסת כאן, ובכלל הציבור, אתכם. ביררתי גם אחרי השיחה שלנו, ממש מה שנקרא, זיקקתי את המצב לאשורו, וכפי שאמרתי לכם, וחברי הכנסת, תשמעו את זה גם אתם, כי חלקכם כאן פשוט לא ידעתם, פרקליטות תל-אביב חידשה את החקירה ופתחה את התיק מחדש, היא גבתה וגובה כרגע עדויות חדשות. בסוף התהליך, פרקליטות תל-אביב תגבש עמדה מחודשת, העמדה תועבר למחלקת עררים בפרקליטות, ופרקליט המדינה או המשנה לפרקליט המדינה יקבלו החלטה אם ניתן או יש מקום להגיש במקרה הזה כתב-אישום. זה הנוהל שעושים בעקבות עררים, ובמקרה הזה, מכיוון שמדובר כמובן בתיק של אדם שקיפח את חייו, אזי באופן אישי או פרקליט המדינה או המשנה לפרקליט המדינה מחליטים האם מגישים כתב-אישום. זה מה שיש לי להגיד, לפחות גם שחברי הכנסת באמת ידעו את המצב לאשורו, כי דיברתי קודם עם חברת הכנסת קארין אלהרר וגם עם חבר הכנסת יואב קיש, שלא ידעו שפתחו את התיק מחדש וחידשו את החקירה, חשוב להגיד את זה. אני כמובן מסכימה פה עם כולם שהנושא יועבר לדיון בוועדת החוקה. ואני גם אדבר עם יושב-ראש הוועדה שיקיים את הדיון עוד במושב הזה.

גברתי השרה,

יש כאן שאלה של חבר הכנסת יואב קיש. בנוגע לקשר עם המשפחה,

או מהפרקליטות או מהמשטרה, שתהיה להם נקודת קשר שתוכל להיות אתם בקשר שוטף ולעדכן אותם מקורית, או שהם יהיו מעודכנים ברמה של מה שניתן, ולא שהם מחפשים תשובות ואין עם מי ליצור קשר.

כרגע המשפחה גם בקשר אתי, אני חושבת שזה בסדר. ובעניין הפרקליטות והמשטרה, הם צריכים לנהוג לפי הנהלים, כמו שהם נוהגים בכל מקרה כזה. אבל אני חושבת שמכיוון שהמשפחה עכשיו בקשר גם אתי, זה בסדר.

תודה רבה, גברתי השרה. יש עוד שאלה נוספת? הבעת דעה. בבקשה, חבר הכנסת סעוד מנעים. מסעוד גנאים. מסעוד גנאים. זה נראה כמסעוד. אני לא רואה מכאן. מסעוד גנאים. ע'נאים אולי קשה, גנאים, אבל יש ע'ין גם בעברית. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ראיתי את התחקיר של איילה חסון בערוץ 1 ועקבתי אחרי כל הכתבות. זה מזעזע, מחריד, מפחיד, עצוב מאוד. בסוף, מותו הטרגי של הנער גל בק, שהוא דוגמה, שואל האדם הפשוט את עצמו: אז למי להאמין? מי יגן עליו בסוף? הן בקלות, בעבודה חפיפניקית, לא יודע, בצורה כזו מסלפים, מזייפים, חורצים גורלות של אנשים, לא מביאים, לא מוציאים את הצדק לאור. זה מזעזע. זה נותן לאנשים לא להאמין בשום דבר. צריך לעשות צדק, צריך לעמוד על הדין עם כל עבריין ופושע, ככל שיהיה מעמדו או מי הוא או בן איזו משפחה. באמת מזעזע ומפחיד. אנחנו מזדהים עם המשפחה, אלה ימים לא קלים, אבל אפילו אם עברו עשר שנים צריך לעשות צדק.

תודה רבה. יש בקשה לדעה נוספת מחבר הכנסת חזן. אדוני, יש לנו דקה, בבקשה להזדרז. גברתי היושבת-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, משפחה יקרה, אני לא רוצה להכביר מילים, אני רק רוצה להגיד לכם עד כמה כואבת המציאות העגומה שבה במדינת ישראל מי שאין לו יכולות ואין לו כוח, ולפעמים גם לא את שם המשפחה הנכון, יכול למצוא את עצמו במצבים, הוא פשוט לבד, מתמודד עם כאב, מתמודד עם צער, מתמודד עם אסון. איך אומרים, אני לא רוצה להשתמש בביטויים גסים כמו "הכלבים נובחים והשיירה עוברת", אבל הגיע הזמן שאנחנו, חברי הכנסת, נשתמש בזכות שניתנה לנו כדי להפעיל את כל הלחץ לעשות סדר

במחדל הזה שבו אנשים, אנשים טובים, אזרחים למופת שחיים את חייהם יום-יום, שנותנים הכול למדינה, המדינה תדע לשמור עליהם בחזרה. התשובה בסוף, לאן נגיע, מה תגיד החקירה, איך זה ייגמר, היא בכלל לא רלוונטית. עצם העובדה שיש אנשים שמתמודדים לבד עם כאב, והדבר היחיד שהם מוצאים לנגד עיניהם זה דלת טרוקה, ותשובה כאילו, היה, בדקנו, ובזה זה נגמר, מספיק. אני חושב שמהמקרה הזה, עם חיבוק כמה שיותר חזק וכמה שיותר ארוך ומלווה למשפחה, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולהגיד: לא עוד. לא יהיו עוד מקרים שבהם יהיו מצבים שאנשים, תודה. ברשותך, במילה אחת. שיש להם אולי קצת יותר השפעה, קצת יותר כוח, ואולי גם אין להם פחד להגיד ולסגור דלתות, ישתמשו בזה כדי לפגוע באנשים שבסופו של יום, כמו שאמרתי, משתתפים ומתמודדים עם הצער לבד. משפחה יקרה, אני שמח שבמצב הזה סוף-סוף שוב יש פה אחדות בין קואליציה אופוזיציה.

אנחנו עם רחום וחנון, והחמלה שבתוכנו צריכה לבוא לידי ביטוי. אני מתפלל עמוק בפנים שהצדק יצא לאור, אבל עוד הרבה לפני, שנתחיל לגלגל את הגלגלים שמובילים לאותו צדק.

תודה רבה לחבר הכנסת חזן. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. יש כאן הצעה של שרת המשפטים להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוקה. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אני הייתי מעביר את זה לוועדה לביקורת המדינה. יואל, אל תתחיל עם זה,

זה יידחה עכשיו ללא יודע כמה זמן. זה לא בסמכות שלה, סגרנו ועדת חוקה. אתם רוצים, בעד, 26 חברי הכנסת, לביקורת המדינה, קארין, את יכולה לנהל דיון נוסף אצלך. בוועדת חוקה. רבותי, הנושא עובר לדיון בוועדה. סגרנו ועדת חוקה, אם לא נגיע להבנה,

זה צריך להיות בוועדת חוקה. זה יתחיל ברדק, חבל. סגרנו ועדת

קארין, את יכולה לנהל דיון נוסף אצלך. בוועדת חוקה. זה לא יידון בשבוע הבא אם זה הולך לוועדת הכנסת, כי עד שהכנסת תדון בזה אנחנו יוצאים לפגרה. סיכמנו ועדת חוקה, נו,

-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 42) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או סגן שר), המכונה "החוק הנורבגי הקטן", מאפשרת לשר או לסגן שר להתפטר מחברותו בכנסת, ובכך לפנות את מקומו לבא אחריו ברשימה. על-פי החוק, ההתפטרות תהיה וולונטרית ותהא נתונה לשיקול דעתו של חבר בממשלה. החוק יחול על שר או סגן שר, אחד מכל סיעה. אם השר או סגן השר סיים את כהונתו בממשלה, בין שפוטר בין שהתפטר, הוא ישוב, או היא, ישובו לכהן כחבר או חברת כנסת, ואילו חבר הכנסת האחרון בסיעה יסיים את כהונתו בכנסת. הרציונל העומד מאחורי הצעת החוק הוא שהמצב שבו חבר כנסת מחזיק בכפל תפקידים ומכהן גם כשר או סגן שר וגם כחבר כנסת פוגע הלכה למעשה בתפקודה של הרשות המחוקקת, שתפקידה, בין השאר, הוא לפקח על עבודת הממשלה. הצעת החוק מבקשת לאפשר לשר להתמקד בעבודתו הממשלתית, ולחבר הכנסת שיבוא במקומו, להתמקד בעבודתו הפרלמנטרית. על-ידי כך נוכל להבטיח את קיומו של עקרון הפרדת הרשויות באופן הטוב ביותר ולייעל את כוח העבודה בממשלה ובכנסת. אשר על כן, הממשלה תומכת בהצעת החוק. רבותי, נרשמו כאן 38 דוברים. אני מתחילה להזמין, על-פי השמות. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, אתה במקומו. אני רק מציינת שהבקשה היא שהחוק יועבר להידון, כמו כל חוק-יסוד, בוועדת החוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת יואל חסון.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, איזו בשורה הממשלה מביאה לנו, איזה שינוי בשיטת הממשל, איזו רפורמה מדהימה ושיטת ממשל מדהימה שאתם בונים לנו, שנולדה מתוך חשיבה עמוקה, משמעותית. היא נולדה מדבר אחד בלבד, צרכים פוליטיים. שוב צרכים פוליטיים שעבורם משנים חוקי-יסוד ויוצרים כאן חוקים של טלאי על טלאי. ועכשיו גם יהיה קל לממשלה הזאת, כי הממשלה הזאת לא תצטרך לחפש קיזוזים. פחות קיזוזים, יותר חברי כנסת, וגם ככה כל השרים, שגם ככה מגיעים לכאן בחוסר חשק, אז יהיו כמה שיהיו פטורים מזה לחלוטין. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא הצעה מגוחכת. היא לא נותנת פתרונות אמיתיים. הדבר היחיד שהיא נותנת זה שיהיו כל מיני סגני שרים,

כמו סגנית השר חוטובלי, שאם היא לא תהיה חברת כנסת יהיה לה כנראה יותר זמן לתפוס בשלשלאות,

לתפוס בשלשלאות כל מיני דיפלומטים ושרים ואורחים מחו"ל ולגרור אותם בכוח לכותל. לגרור אותם בכוח לכותל, כי זה מה שיהיה לכבוד סגנית שר החוץ, יש לך בעיה עם הכותל?

אין לי שום בעיה עם הכותל, אבל אני לא רוצה, גברתי סגנית השר, שיגררו אותי בביקור ממלכתי בחו"ל לכנסייה או למסגד. לא מעוניין שזה יהיה. אני רוצה שמי שרוצה לבוא יבוא באופן וולונטרי, ואם הוא רוצה לבקר, בבקשה. אני בטח לא רוצה לכפות את זה, ואני בטח לא רוצה לגרור אותם. אבל יהיה לך המון זמן. אני לא יודע אם את גם חלק בחוק הנורבגי, או לא בחוק הנורבגי, מי יודע? מי יודע כמה סגני שרים ייכנסו? ובכלל, גברתי, סגנית השר חוטובלי, אני רוצה לומר לך שאני זוכר, או קראתי בעבר שאת כתבת איזשהו מסמך שנקרא "תוכנית חמשת השלבים לארץ-ישראל השלמה".

כתבת מסמך כזה? ואת כתבת, לדוגמה, שבתוך עשור יעלו למדינת ישראל 2 מיליון יהודים.

לפחות בשנת 2014, עלו רק 26,000, פחות או יותר, יהודים לארץ.

תכפילי את זה בעשור, כנראה לא עוזר, התוכניות שלך, וגם זה לא קורה. אבל אולי אם תהיי סגנית ולא חברת כנסת,

אולי יהיה לך יותר זמן להביא עוד יהודים, ולהביא אותם,

רצוי להביא לכותל, כי זה חשוב שיהודים יבקרו בכותל.

גברתי סגנית השר, שאת בעד חוק אזרחות תמורת שירות לאומי,

אז אני בטוח, גברתי, שבמסגרת המדיניות הכללית שלך כסגנית שר החוץ לעצור כל הסדר מדיני ולמנוע פתרון של שתי מדינות, אז באמת בסוף הפלסטינים, מה זה שייך לחוק?

הפלסטינים יקבלו כאן זכות הצבעה, יקבלו כאן זכות הצבעה, די, די, די עם השטויות האלה, יואל. ותהיה פה מדינה דו-לאומית, ואת תוכלי גם אותם לשלוח לשירות לאומי, גברתי סגנית שר החוץ החרוצה. יואל, יואל, רק הערה, אני מסכים אתך בעניין של חוטובלי, מה זה שייך? הליכוד לא בתוך החוק הזה, אתה לא מבין? הליכוד לא מפטר אף אחד, הוא לא בתוך החוק הנורבגי. הם לוקחים לי זמן, אדוני.

לסיים.

לא, לא, זה לא דיאלוג. אני מסכים אתך בעניין של חוטובלי, זה סיעות אחרות, אנחנו לא בחוק הנורבגי הזה. אתה אולי לא מבין את זה, אבל זה המצב.

ולנהוג בכל מיני שיטות, מה זה שייך לחוק הזה?

שמתאימות אולי, גברתי סגנית השר, להתלהמויות במליאה, ולא מתאימות לטרקלינים חשובים ולישיבות חשובות בעולם הדיפלומטי, גברתי סגנית השר.

ובסופו של דבר, מה שאני בא לומר, מה שאני בא לומר, חבר הכנסת ביטן, וכדאי שתבין, אנחנו לא בחוק, דבר לעניין, זה הכול. החוק הזה לא חל על הסיעה.

שינויים משמעותיים. מילא, אתה יודע מה עמדתי האמיתית בעניין הזה? אני אומר לך שכל השרים בממשלת ישראל לא צריכים להיות חברי כנסת, זה ערבוב מסוכן של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת.

אם הייתם מביאים הצעה כזאת כהצעה אמיתית, היה על מה לדבר.

אבל אתם מביאים טלאי על טלאי, ואתם מביאים ועושים נזקים גם לחוקי-היסוד של מדינת ישראל, גם לדמוקרטיה, באותה מידה, כמו שלמנות את סגנית השר האמונית חוטובלי להיות סגנית שר החוץ זה נזק למדינת ישראל, תודה. זה נזק לשירות החוץ. לא, אתה לא, זה נזק לשירות החוץ, גברתי. את יודעת שאת גורמת נזק, את יודעת שכל ההצהרות הפופוליסטיות שלך מסבכות

יואל, נא לסיים.

אתה כל יום צריך לחשוב למה אתה יושב שם ואני יושבת פה. אתה יודע למה? כי עם ישראל מאמין בדרך שלנו, בדיוק בגלל זה. היא רוצה להגיב על מה שהוא אומר. יש לה פה ארבע דקות.

את מכירה את הנוהל, אני משרתת את העם שלי. יואל, משפט סיכום.

את מכירה עכשיו את הנוהל שנקרא מברקים ודיווחים שמגיעים מכל השגרירויות במדינת ישראל, ואת יודעת שכל הצהרה שלך אני לא בטוח שהיא פותחת את הנוהל. וכל פיגוע דיפלומטי שאת מוציאה מפיך, גברתי, מביא עומס של מברקים ושאלות, שצריך לתת מענה לשרי

אתה מפריע לי. אבל חייבים לשמוע אותו עוד הפעם, הנימוקים שלו היו,

בבקשה, גברתי. שלוש דקות. אנא תאפשרו לה לדבר. אם אדוני יאפשר לי עם הקהל

זה לא כל כך מסתדר עם החוק שמובא כאן היום, זה בטח לא הסתדר עם תיקוןן חוק-היסוד הראשון שהביאו להגדלת מספר שרי הממשלה. אבל עכשיו זה עוול על עוול. הציבור הרי מייחל לכל השינויים והרפורמות שהכסף הזה יכול היה להביא. מיליונים בודדים של שקלים יכולים לשנות את המציאות של צעירים ומבוגרים בחינוך, בבריאות וברווחה. למה לבזבז את הכסף הזה לשטויות האלה? למה? כשהאזרח הקטן ניגש לקלפי, הוא הלך להצביע למפלגה מסוימת, עם הרכב מסוים, כשהוא מכיר את השיטה הישראלית, הוא יודע שזה מי שייצג אותו בשנים הקרובות, או בשנה הקרובה, כי בכל זאת אנחנו בישראל, ממשלות פה לא מחזיקות יותר מדי. אף אחד לא רוצה הפתעות. אין שום סיבה בעולם שבתפקיד שרי הממשלה יכהנו אנשים שלא באים מתוך הכנסת, שאין להם מחויבות לכנסת, לעבודה של הכנסת, ומעל הכול, הם נבחרו בתהליך דמוקרטי אחרי שהמפלגה שלהם קיבלה כוח מהציבור. החוק הזה, כמו שאמרתי בתחילת דברי, הוא עוד מחטף מבית היוצר של ממשלת ישראל, כי שוב מדובר בשינוי של חוק-יסוד ללא דיון מעמיק, כי למה צריך את זה? הכנסת הרי מיותרת, חברת הכנסת יחימוביץ, לא צריך אותה. אפשר לעשות הכול בלי. המטרה היא מאוד מאוד ברורה: רוצים לסדר ג'ובים.

זה אפילו לא נראה טוב, זה ממש לא נראה טוב. אני מזכירה לכולם, מדובר בחוק-יסוד, והממשלה הזאת דואגת בכל פעם מחדש לזילות של הדבר הזה. חוק-יסוד, חוק, נוהל, תקנה, הכול פה נראה אותו דבר.

סיימת בזמן, בדיוק.

תודה, חברת הכנסת אלהרר. מיקי לוי, ואחריו סגנית השר חוטובלי. בבקשה, ארבע דקות לרשותך. תודה, אדוני.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 עוד פעם מדובר על שינוי חוק-יסוד. כמה פעמים בתקופה כזאת קצרה משנים חוק-יסוד?

הזילות הזאת של חוקי-יסוד? הרי זה לא להאמין, שינוי חוק-יסוד בהליך מהיר ומזורז. אין לכם טיפת כבוד? אין לכם טיפת כבוד לבית-המחוקקים הישראלי?

אין לכם טיפת כבוד לחוקי-יסוד?

מה, זה דבר של מה בכך? אני באמת לא מבין, זה הרי מוציא אותי מדעתי. ושוב הממשלה הזו מבקשת פטור מחובת הנחה, שוב מדברים על הצורך לאשר חקיקה זו באופן מהיר. מה קרה? מה בוער לכם? אני לא מבין. מה הבהילות? מה בוער? לאן אתם רצים? אלוהים, לאן אתם רצים? כל יום אתם מבטלים חוקי-יסוד? מדוע כל חקיקה אצלכם מקבלת פטור מחובת הנחה? תסבירו לי מדוע. ולא עומדים בנהלים הקבועים בחוק לקיים הליך חקיקה. חבל שהיושב-ראש הקבוע אינו נמצא. איך זה שהוא לא שומר על כבודה של הכנסת? איך זה שהוא נעתר כל יום וחצי להביא שינוי בחוקי-יסוד? אני לא מבין היכן האיזונים. מה קורה פה במליאה הזו. אתם לא עומדים לא בהליך החקיקה ולא בשקיפות, ושום דבר לא תקין. הזילות בחוקי-יסוד: אחרי שינוי חוק-יסוד: הכנסת, כבר שיניתם, שינוי חוק-יסוד: הכנסת לטובת שינוי מועדי התקציב, וחוק-יסוד: הממשלה לטובת הגדלת מספר השרים, בנימוק של חיזוק המשילות, מגיעה עוד הצעת חוק שטוענת כי יש לקדמה בהקדם, לחיזוק המשילות עוד פעם. ראה זה פלא, מילת הקסם: חיזוק המשילות. לא יאומן. אם רציתם לחזק את מעמד הכנסת, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, מדוע מיניתם כל כך הרבה שרים וסגני שרים? הרי רק במשרד השיכון, לקחו לו את כל הסמכויות, לשר השיכון, את כל הסמכויות, כולל מינהל מקרקעי ישראל, ועוד נתנו לו סגן. מה שניהם עושים בתוך המשרד הזה, אלוהים יודע. והכול תחת הכותרת חיזוק המשילות. לא יאומן. אם רציתם לחזק את מעמד הכנסת, מדוע מיניתם כל כך הרבה שרים, סגני שרים? התיקון יגרום לגידול בהוצאה הציבורית עבור חמישה חברי כנסת, לשכות, יועצים וכיוצא בזה. אני אישית חושב שצריך לחזק את הכנסת. אני חושב שאנחנו אחד הפרלמנטים הכי קטנים בעולם, אבל לא כך. איך אמרה שרת המשפטים? "מיני חוק נורבגי". היאומן? אתם שומעים? מה, זה שמלת מיני? זה לא מכסה את הברכיים? "מיני חוק נורבגי". ככה מחוקקים חוקי-יסוד? אני לא מבין אתכם. אם היינו מתחילים מההתחלה ואומרים: בואו נבחר לא 120 חברי כנסת, 140 חברי כנסת, כדי לחזק את כנסת ישראל, מעבירים חוק לקראת הקדנציה הבאה, ניחא. שרת המשפטים, ללא בושה עומדת פה ואומרת: "מיני חוק נורבגי". בושה וחרפה. משפט סיום. אדוני, יש לי עוד שמונה שניות. לא מדובר בחוק הנורבגי כהווייתו, מדובר בחוק ג'ובים, שיסדר כניסה לכנסת לזמן מוגבל למאוכזבי המפלגות השונות שלא נכנסו לכנסת בגלל דין הבוחר. זהו חוק פרסונלי. אנחנו נגד חוקים פרסונליים, ויש להתנגד להצעת החוק הרעה הזו, שפוגעת בחוקי-היסוד ומהווה זילות של הפרלמנט הישראלי. פשוט בושה. אני מתבייש בשבילכם.

תודה, חבר הכנסת לוי. כמה בושות ביום אפשר?

בושה רודפת בושה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתה יודע, לא כל יום אני זוכה לכבוד, באמת כבוד גדול, שנאום שלם של חבר כנסת מהאופוזיציה מוקדש לי, לפועלי, לאג'נדה שלי, לאידיאולוגיה שלי ולמשרד החוץ של מדינת ישראל. אז אני מאוד שמחה שנתת לי במה מאוד חשובה לדבר על מדיניות החוץ של מדינת ישראל. לדעתי זה לא פחות חשוב מהחוק הנורבגי, ואני חייבת להגיד כמה דברים. קודם כול, בתור מדינה מבודדת, נראה שמשרד החוץ מאוד עסוק. ראש ממשלת איטליה עומד כאן היום, על הדוכן הזה, יום ונושא נאום שהוא לא פחות מציוני. מחבק, אוהב, מתרגש מההשראה האדירה של ישראל עבורו, מדינה שהיא כולה השראה ליצירתיות, מדינה שהיא כולה השראה לברית עמוקה של מדינות שיש להן שורשים עמוקים. אבל יש מי שלא נוח להם עם השורשים האלה, כנראה. כל כך לא נוח להם עם השורשים, שמדלגים מבית"ר לתנועה, מהתנועה למחנה הציוני, למפלגת העבודה. קשה, קשה כשאין שורשים, כשאין אידיאולוגיה. מאוד מאוד קשה. זה עדיף מאשר להיות באולפני טלוויזיה ולהגיע לפה.

אני חלק מממשלת ישראל, ואתם באופוזיציה, ויש לזה סיבה. והסיבה היא שעם ישראל בוחר בנציגים שיכולים לשמש לו דוגמה להיסטוריה שלו ולקשר העמוק שלו לארץ הזאת. ודיפלומטיה אין פירושה כניעה פעם אחר פעם ואמירת "הן" לכל מציאות בין-לאומית שפוגעת במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לך משהו: תראה, בכל זאת יוצא לי קצת להיחשף בחודשיים האחרונים, הייתי קוראת לזה ליחסים שלנו בעולם. אני רוצה להגיד לך, שבתור מדינה מבודדת, לשיטתכם, יש לנו יחסים מצוינים עם ארצות-הברית. כן, מותר להגיד את זה כאן, במקום הזה. מחלוקת כמו שהייתה לבגין עם הממשל האמריקני, כמו שהייתה לבן-גוריון עם הממשל האמריקני, היא דבר לגיטימי לחלוטין. מי שחושב אחרת לא מבין את פירושה של ידידות בין מדינות,

לא מבין מה משמעותה של מדינה ריבונית, לא מבין מה פירוש שירות החוץ של ישראל. אנחנו שירות החוץ של מדינה שיש לה שורשים עמוקים מחד גיסא ואיומים קיומיים מאידך גיסא,

ומדיניות חוץ נבונה היא מדיניות שמאזנת בין השניים. מדיניות חוץ נבונה היא כזאת שכשמגיעים לכאן מבקרים רשמיים, ואני מאוד גאה בהחלטה שלי להביא מבקרים רשמיים לכותל, זאת מדיניות שלא רואה את הנרטיב שלנו כנרטיב של "יד ושם" אלא כנרטיב שקושר אותנו למלכות דוד, כנרטיב שקושר אותנו לכך שאנחנו עם עתיק שחזר למולדתו. זאת המדיניות. ראש הממשלה מתואם אתך במדיניות האמונית הזאת,

ואני חייבת להגיד לכם, שמי לא מוכן לנהל את המערכה על ירושלים, יפסיד בתל-אביב, יפסיד ברמת-גן, יפסיד בכל מקום. המערכה על ירושלים, יש לך מדינות בעולם, כמעט כולן, שלא מכירות בריבונות שלך על עיר הבירה שלך, אז אתה לא צריך לנהל את המערכה הזאת? אתה צריך להרכין ראש? אז אני רק רוצה להזכיר מנהיג שבדצמבר 1949 הלך נגד כל העולם והעביר את כנסת ישראל לירושלים מתל-אביב.

והמנהיג הזה עשה את ההחלטה הזאת בניגוד לעמדת העולם. אז אתה היית אומר: אוי, זה נורא ואיום, הוא הסתכסך. בזכות ההחלטה הזאת אנחנו כאן, הכנסת הזאת ממוקמת כאן. בזכות ההחלטה הזאת ובזכות ההיסטוריה שלנו. אז אני מאוד גאה בהחלטות האלה. אני חושבת שמשרד החוץ של מדינת ישראל חייב, חייב להיסטוריה היהודית, גם את השורשים וגם הסתכלות באמת בהירה, ואם העולם טועה, מותר לנו להיות זה שאומר שהעולם טועה, כמו בסוגיה של ההסכם האיראני. ואני רוצה להגיד לך משהו: תודה על הזכות לעמוד כאן על הדוכן, להגן על שירות החוץ של ישראל, להיות גאה בזה שאני מייצגת היום את מדינת ישראל בעולם. וזאת הסיבה שעם ישראל בוחר בנו פעם אחר פעם אחר פעם, כי הוא רוצה לשמוע אמת היסטורית, והוא רוצה לשמוע אמת דיפלומטית, ואני שמחה לעשות את זה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, סגנית השר חוטובלי, על הדברים. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דניאל עטר. לא, לא, נכון, נכון.

עליזה לביא. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, סגנית השר חוטובלי, את יודעת, פשוט נמאס לי לשמוע את האדנות הבלתי-רגילה שאתם משדרים כל פעם שאתם עולים לכאן: אנחנו כנגד העולם. אפשר לחשוב. אנחנו נמצאים בכזה מצב טוב שאנחנו יכולים לעמוד כאן ולהרגיש את התחושה של אחרי מלחמת ששת הימים, את צעירה, את לא זוכרת את התחושה הזאת, שהובילה אותנו לאחת הטרגדיות הגדולות. היו זהירים בתחושה הזאת של אנחנו כנגד העולם.

אין שר באולם.

אנחנו נדבר. איפה גילה? השרה גמליאל פה.

גילה שרה מכובדת. גילה פה. ברשותכם, גברתי השרה, אז ציפי, תמיד כשאת עולה לדבר, ועוד חבר'ה שמדברים כמוך, הצניעות יפה לכם. לזכור שלהוביל מדינה ולהיות בתפקיד כזה מכובד של סגנית שר החוץ, זה להיות זהירים, להיות מאופקים, ולא לחשוב שאנחנו מלכי העולם, כי אנחנו לא. המציאות העכשווית מוכיחה לנו עד כמה שאנחנו לא. הבידוד הזה שאליו נקלענו הוא תוצאה של האמירות חסרות השחר וחסרות הבסיס שלך ושל החברים שלך. היי זהירה בזה. אני רוצה להגיד משהו על החוק הנורבגי. אילו שאלו אותי לפני הבחירות, אני הייתי בעד החוק הנורבגי. אני בהחלט חושב שצריכה להיות הפרדה מלאה של הרשויות ושיש מקום לחוק הנורבגי. אבל ראו, באמצע המשחק, סגנית השר, לא משנים כללים. אתה לא יכול להתחיל את המשחק ובדקה ה-45 להחליט: אני אומנם במשחק כדורגל,

אבל אני מתחיל לשחק בכללים אחרים. והיה ראוי שאם לא התחלנו את הקדנציה עם החוק הנורבגי, לשמור עד לבחירות הבאות. אבל מה? מחליטה הממשלה, בגלל חלוקת ג'ובים, בגלל כל מיני סיבות שאין להן קשר לכנסת הזאת, להוציא את ההישרדות. אני חייב לציין את השר גבאי. הוא התנגד, הוא התנגד. יש צדיק בסדום. אמרו לי במהלך היום, דיברתי עם חברים מהקואליציה, אדוני היושב-ראש, ואמרו לי שזה עולה רק 7 מיליון שקלים. השרה גמליאל, חשבתי מייד מה אפשר לעשות עם 7 מיליון שקלים. כנראה שאנחנו מתעסקים עם כל כך הרבה מיליארדים שמה זה בשבילנו לשלם אתנן 7 מיליון שקלים? ראו מה אפשר לעשות: להכניס עוד 100 משפחות ל"נושמים לרווחה". דני, זאת תוכנית נהדרת, תשאל את החברים מהרשויות. להכניס עוד 100 משפחות, לקלוט עוד 100 עובדות סוציאליות למשרדי הרווחה שקורסים, להקים עוד חמישה מועדונים לנוער ללא עורף משפחתי, לבנות 14 מעבדות ללימודי המדעים בפריפריה, להאיר את כביש דימונה ירוחם, שם בפריפריה, הכביש החשוך הזה שנהרגים שם אנשים, לפתוח ארבעה מרכזי גמילה לנרקומנים. ראו כמה אפשר לעשות עם 7 מיליון שקלים, שבשבילכם, סגנית השר ואנשי הקואליציה, אפשר, יאללה לזרוק, לא קרה שום דבר. מיני, חוק קטן. פרופסור יונה, כמה נלחמנו בשביל השקלים הקטנים האלה, ופה זורקים אותם בכדי לתת אתנן פוליטי. זה אתנן פוליטי ואת זה צריך להפסיק. את זה צריך להפסיק, פעם אחת. אני בעד החוק הנורבגי, לא עכשיו, לא באמצע המשחק. לא משנים את כללי המשחק. אני מקווה שהתבונה תיכנס לראשכם ונדחה את הדבר הזה. אפשר להסתדר בלי לדאוג לג'ובים של החבר'ה.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת חיים ילין, אם יהיה פה, ואחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. גברתי, ארבע דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה, אתה יודע, אדוני? החוק הנורבגי לא הוחל פה מעולם, ולהביא אותו בכזאת צורה של מחטף בשעת לילה מאוחרת שכזאת, את זה כבר חווינו בממשלה האומללה הזאת, אבל מה שאנחנו רואים כאן זאת סחיטה. תקשיבו מה אמר ראש הממשלה לחברי הקואליציה כולם. הוא אמר להם, כדאי שתדעו: אם אתם לא תצביעו לפי ההסכם הקואליציוני על החוקים של הדיינים והשופטים, אני לא מעביר לכם את החוק הנורבגי. כלומר, היום תהיה פה קריאה ראשונה, ואם לא ירצו את ראש הממשלה והמועמדים שלו, של הקואליציה, לא יעברו, לא בוועדה לדיינים ולא לשופטים, הלך החוק הנורבגי. זאת ממשלה רצינית? זאת ממשלה שבאמת חושבת שצריך את החוק הנורבגי? אני לא מדברת על זה, למה פתאום צריך? כי כל כך הרבה סגני שרים ואנשים לא ברורים לא יודעים את מה הם צריכים לעשות, וגם לא עושים. אבל להתנות את החוק הנורבגי בנושא הזה שאנחנו כל כך עמלים ועובדים עליו, לבחור שופטים ראויים, לבחור דיינים?

בכנסת הקודמת העברתי את שני החוקים, גם לגבי הוועדה למינוי דיינים וגם לגבי הוועדה לבחירת שופטים. לגבי הוועדה לבחירת שופטים אמרנו שהכנסת תבחר גבר ואישה, נוספה אישה, בוועדה למינוי דיינים, בפעם הראשונה, סוף-סוף ארבע נשים חברות בוועדה למינוי דיינים, ואחת מהן,

היא נציגת הכנסת. אני מזכירה לכם שלא רק שאין דיינות במדינת ישראל, גם בוועדה למינוי דיינים מעולם לא הייתה אישה באופן רשמי. רק פעם-פעמיים הייתה על-ידי לשכת עורכי-הדין, שמינו אישה. אז תשימו לב מה קורה כאן: אתנן פוליטי.

בעצם, במקום הזה של לבוא ולבחור את האנשים הראויים שיהיו בוועדה למינוי דיינים ובוועדה לבחירת שופטים, השופטים והדיינים של מדינת ישראל, אנחנו רואים את המשחק הציני הזה: נו נו נו, אם לא תבחרו את נציגי הקואליציה, לא יעבור החוק הנורבגי. אז למה צריך את החוק הנורבגי, אדוני ראש הממשלה? למה צריך אותו? למה צריך אותו? אם אתה בעצם מתנה את זה ואם לא יצביעו אז תבטל אתה בעצמך, אז אולי תרד מכל העניין הזה? גם אם אני חושבת שיש פעמים שחוק כזה יכול לבוא ולהיטיב, זה לא הזמן, זו לא השעה, זו לא הדרך. אדוני היושב-ראש. אתה יודע? כל כך הרבה נושאים עומדים לפתחה של ממשלה. הרבה דברים נדחו מהכנסת הקודמת. אני ניסיתי להעביר את חוק דמי לידה לעצמאיות, מנסה לטפל בארוסות חללי "צוק איתן" שתי ארוסות שצריך היה לתת להן תנאים כמו לחברותיהן החילוניות, או כמו לנשים דרוזיות מאורסות, שנותנים להן את הזכויות. לאף אחד אין זמן, לאף אחד אין רצון. אבל כשרוצים באישון לילה מוצאים את סעיף 25, או אני לא יודעת מה, כדי להעביר את החוק הנורבגי, כי רוצים לרצות עוד כמה וכמה אנשים. גם את כל הדיונים בהצעות לסדר-היום, שהם מאוד מאוד חשובים, הצעה לסדר-היום שלי על ביטול פרויקט בגרות ללוחמים, אחד הפרויקטים היותר-יפים של הצבא, לבוא ולסייע ללוחמים שנתנו שלוש שנים מחייהם, הקריבו את חייהם ובאו ועזרו ושמרו, באים כלאחר יד ולוקחים לנו את הבמה הערב. לא נותנים לנו להעלות את ההצעות לסדר-היום, כי יש פה כל מיני שיקולים פוליטיים ואחרים. ואתם יודעים, חברים? בשעת לילה זאת, זה באמת כל כך מתסכל, ולפעמים כשאני מתוסכלת אני חוזרת ל"נסיך הקטן". אני רוצה לספר לכם קטע קצר ממנו. הוא פוגש את העתק. "מה אתה עושה כאן?" שאל הנסיך הקטן. "אני ממיין את הנוסעים לקבוצות, בכל קבוצה אלף", אמר העתק. "אני שולח לדרכן את הרכבות שמסיעות אותם: זו ימינה,

ורכבת מהירה מוארת חלפה כרעם מתגלגל והרעידה את הביתן של העתק. "הם ממהרים מאוד", אמר הנסיך הקטן. "מה הם מחפשים?" "אפילו האיש שבקטר אינו יודע", אמר העתק. ושוב חלפה ברעם רכבת מהירה מוארת, הפעם בכיוון ההפוך. "הם כבר חוזרים?" שאל הנסיך הקטן. "אלה נוסעים אחרים", אמר העתק, "הם מתחלפים". "הם לא היו מרוצים במקום שהיו שם?" "איש אינו מרוצה במקום שהוא שם", אמר העתק. והנה התגלגל רעמה של רכבת שלישית. "הם רוצים להשיג את הנוסעים הקודמים?" שאל הנסיך הקטן. "הם לא רוצים להשיג שום דבר", אמר העתק, "הם ישנים שם, או מפהקים. רק הילדים לוחצים את האפים שלהם אל השמשות". "רק הילדים יודעים מה הם מחפשים", אמר הנסיך הקטן, "הם מבזבזים את זמנם על בובת סמרטוטים והבובה נעשית חשובה מאוד, ואם לוקחים אותה מהם, הם בוכים". "יש להם מזל", אמר העתק. אבל לממשלה הזאת, לצערי הרב, אין מזל. והחוק הנורבגי, אם אתם חושבים שהוא חשוב, אל תתנו אותו, הוא לא אתנן פוליטי.

תודה, חברת הכנסת לביא. חבר הכנסת חיים ילין,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה ואחריה,

בבקשה, אדוני. ארבע דקות. כבוד היושב-ראש, שרים, חברים, חברות, 7 מיליון שקלים, זאת העלות של החוק הנורבגי. עכשיו אני אסבר לכם את האוזן. אנחנו קולטים עכשיו משפחות בעוטף-עזה ומנסים לקדם אותן. כידוע, זה לא קל להביא משפחות לתוך העוטף, אבל מדינת ישראל עדיין בועטת,

ומשפחות באות. אבל אנחנו לא יכולים לקלוט.

אין מגרשים. מה לעשות, אין מגרשים. 30 משפחות בסכום הזה אנחנו יכולים לקלוט בעוטף-עזה, שלא יגידו שאין אלטרנטיבה לכסף. והאלטרנטיבה הזאת היא הציונות. ואנחנו כל הזמן עושים את אותה טעות: בשביל פוליטיקה קטנה, בשביל לדחוף עוד ארבעה,

שבעה חברי כנסת, אנחנו בעצם משלמים במקום אחר. אני לא סתם שואל כל הזמן מה המקור התקציבי, כאילו יש קופה שנמצאת באיזשהו מקום וכל אחד יכול למשוך מתי שבא לו, איך שבא לו. אין ראייה כוללת. אלף-בית של כל מי שבנה תקציב אי פעם במועצה, בעיר, בארגון, להסתכל על התמונה בכללותה, להגיד: אלה המקורות, אלה השימושים, ובסופו של דבר לאזן תקציב. אבל במדינת ישראל זה לא קיים. הפוליטיקה מעל הכול. והחוק הנורבגי הזה, העלות של כל ח"כ, 1.5 מיליון, 1.6 מיליון שקל עם העוזרים. אז נכון שזה מקום עבודה, אבל יש מקומות עבודה שב-7 מיליון השקל האלה אנחנו יכולים לחולל מהפכות מאוד מאוד מאוד גדולות. לכן אני מתנגד בכל תוקף לחוק הנורבגי. אבל ניחא, נגיד שזה מה שרוצים. אז רוצים את החוק הנורבגי כשאנחנו גם הגדלנו את הממשלה בשרים?

אם היינו באים ואומרים: תראו, חברים יקרים, אנחנו צמצמנו את הממשלה, כבוד היושב-ראש, נורא קשה. חבר הכנסת חזן, אם אנחנו מפריעים לך, אנחנו נצא.

לא, אני בתחושה שאני, שיח כזה, אתה יכול להישאר.

אני רוצה להיות שותף לשיח,

הוא רוצה את תשומת לבם של השרים. אם הם היו מדברים דברי טעם,

אל תחליט מי מדבר דברי טעם. בבקשה, אדוני. סליחה, אל תזלזל,

דיברתי אליך. הוא גם

משהו בחיים, אתה יודע, אורן. אני היחידי שמדבר פה עכשיו. מה אני צריך להבין? שרק מה שאתה אומר זה דברי טעם?

לא, בסדר, אין לי שום בעיה. אנחנו נביא את דגל בולגריה וננפנף אותו פה, באוויר, כי זה דברי טעם. שלי אומרת דברים טובים, יעל גרמן אומרת דברים טובים. מזל שהוא לא שמע.

ועכשיו עוד פעם נהיה בלילה בשביל שעוד כמה חברי כנסת ייכנסו? אין שום טעם לחוק הזה. זה לא נראה הגיוני. וכבוד היושב-ראש, אני אזכיר תמיד את השיעור הראשון שקיבלתי כחבר כנסת חדש במליאה, שהיושב-ראש בא ואומר לי: הציבור לא מאמין לכנסת ישראל. אני, אם הייתי עכשיו ציבור, גם לא הייתי מאמין. בתור חבר כנסת אני גם לא מאמין. עד איפה הפוליטיקה יכולה להגיע? עד איפה היא יכולה להביא אותנו בכלל? כבוד היושב-ראש, אני מבקש מכולם, אם יש יושרה, אם יש יושר, אז להצביע נגד החוק הנורבגי, שהוא עוד פעם מביא אותנו לחוסר אמון טוטלי של הציבור.

תודה רבה, חבר הכנסת ילין. חברת הכנסת סבטלובה, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת רוזין, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, גברתי. ארבע דקות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים, כשנודע לי שאנחנו עומדים לדון היום בחוק הנורבגי, החלטתי אני לעשות מעשה ולהתקשר לנורבגיה. אמרתי: בנורבגיה, מדינה יפה כזאת, שהיא ארץ הפיורדים והטרולים ומה לא, וגם החוק הנורבגי, בוודאי הם יסבירו לי. חברי הפרלמנטרים הנורבגים יסבירו לי במה מדובר כשאנחנו מדברים על החוק הנורבגי. אז קודם כול חברי הנורבגים שאלו אותי: קסניה, מדוע הממשלה שלכם רוצה להרוס את כפר ערבי בשם סוסיא? ולא היה לי מה להגיד להם. אמרו לי: אנחנו אחת מתוך 28 מדינות באירופה שמתנגדות נחרצות לפינוי ולטרנספר של האנשים המסכנים והגלמודים שגרים בכפר בדרום הר-חברון ששמו סוסיא, ושאלו אותי מה פשר הדבר. אמרתי להם: אינני יודעת להגיד לכם, אני לא מבינה את פשר ההחלטה הזאת. אני רק יודעת שבעצם יש במקום התנחלות שהוקמה בשנת 1983, והיא רוצה להתרחב לחלק מהאדמות של הכפר סוסיא, וכמובן, בעיני בזה מדובר. אמרתי להם: בכל מקרה, אני רוצה להתעקש ולקבל מכם הסבר מהו החוק הנורבגי. אנחנו נדבר על סוסיא ועל התנחלויות בפעם אחרת, כנראה מחר ומחרתיים ובעוד יום. אני רוצה להזכיר שאת קיבלת פרס על הכתבות שלך על סוסיא.

כך קרה, והזכרתי להם גם שאני אמשיך לטפל בנושא הזה, כי הוא חשוב לכולנו, הוא חשוב לנו כחברה דמוקרטית וכמדינת ישראל דמוקרטית. אמרתי: בכל מקרה, הנושא שעליו אני רוצה לדבר אתכם, מהו החוק הנורבגי? אני רוצה להבין. אמרו לי: החוק הנורבגי בעצם נועד להפריד את הרשות המבצעת מהרשות המחוקקת וכדי שהשרים המכהנים לא יתפקדו גם כחברי כנסת, זו מעמסה גדולה. אנחנו ראויים לכך שכל חברי הכנסת שלנו יהיו פעילים, שיהיו בוועדות, שהעומס יתחלק ביניהם, ושלא כל אחד ירוץ לחמש ועדות, וככה זה בעצם אצלנו בנורבגיה, שאנחנו מדינה דמוקרטית ומתוקנת, ואנחנו כל הזמן גם שואפים לתקן את עצמנו. אז שאלו אותי: האם את החוק הזה הממשלה שלכם מתכוונת להעביר? אמרתי להם: לא. ממה שהבנתי, זה לא. זה החוק הנורבגי הצנום, הצנוע, המצומצם והקטן, ממש ממש לא מה שיש בנורבגיה. בעצם מדובר באיזשהו חוק שיש בו תנאים מוזרים לכך: שזו מפלגה של לא יותר מ-12 מנדטים, שחבר כנסת שהוא שר אחד יוצא והשני נכנס, ובעצם הוא תפור למישהי מסוימת, שאנחנו מכבדים אותה מאוד, אבל מה לעשות, לא ניתן לתפור חוקי-יסוד לאדם מסוים ולמפלגה מסוימת. בעצם אנחנו מדברים על כך שאנחנו עכשיו תופרים משהו, אנחנו תופרים את ההצעה הזאת כדי להתאים אותה לצרכים הישראליים. הדבר הזה לא מקובל. אנחנו מדברים על גרסה קטנה ורזה ומצומצמת מאוד של החוק הנורבגי האמיתי, שאני תומכת בו. אילו היינו דנים היום באמת במהות של החוק הנורבגי, שנועד לצורך ממש חשוב, להפרדת הרשות המבצעת מהרשות המחוקקת, אני חושבת שאז התמיכה הייתה הרבה יותר גורפת. אבל מכיוון שאנחנו מדברים ממש לא בחוק הנורבגי אלא בגרסה המוקטנת שלו, אני קוראת לכל חברי חברי הכנסת להתנגד נחרצות לחוק הזה ולזלזול הזה בחוקים של מדינת ישראל ובחוקי-יסוד. הרי אנחנו מדברים פה על חוק-יסוד, שזה משהו שהוא עצם הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו באמת צריכים להתייחס לזה בכובד ראש, ובטח לא במצב כזה, ששר אחד שנמצא פה בעצם בכלל לא מאזין לחברת הכנסת שמדברת ומתנגדת לחוק הזה, ורוב חברי הקואליציה בכלל לא נמצאים כאן כדי לשמוע אם כדאי להם להצביע עבור החוק הזה.

תודה, חברת הכנסת סבטלובה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת דב חנין. כבר אמרנו שעניין המזגן הוא עניין מגדרי לחלוטין. חברות הכנסת קופאות מקור. כבוד סגן יושב-ראש הכנסת, כבוד השר והמליאה, אני חייבת לומר לכם שאני קצת מתלבטת איך לקרוא לחוק הזה, כי באמת זה קצת מעליב את הנורבגים, שם החוק, ואולי צריך לקרוא לו על שם חברתנו שולי מועלם-רפאלי, או אולי אכרם חסון.

אנחנו צריכים למצוא שם יותר קונקרטי להצעת החוק הזאת מכיוון שהיא הרי עוסקת בפרסונות מסוימות מאוד. ושוב מביאים לנו תיקון של חוק-יסוד. הרי מתחילת הכנסת הזאת, במושב אחד כבר תיקנו את חוק-היסוד לפחות פעמיים, ושוב מביאים לנו.

לא ברור. הרי התירוץ שלנהל קואליציה של 61 זה קשה מכיוון שאתם צריכים לרוץ בוועדות היו כבר קואליציות של יותר, של 67, 76. היו הרבה יותר שרים, הרבה יותר סגני שרים. יכלו גם לוותר על כמה סגני שרים פה בליכוד, אתם יודעים, שעושים תפקיד נורא דחוף ונורא חשוב. יכלו לוותר עליהם, שירוצו קצת בין ועדות הבית. במיוחד שאותם אלה שנבחרו להיות סגני שרים הם חברי כנסת שבפעם הראשונה נבחרו להיות חברי כנסת. עוד לא למדו את התפקיד, עוד לא מכירים את הכנסת ואת הממשלה, הם כבר סגני שרים. חלקם עכשיו אולי יתפטרו, לא יהיו לא בממשלה ולא בכנסת. זה לא יחול על הליכוד. לא יחול על הליכוד.

זו גם שאלה, מדוע זה לא חל על הליכוד. אם כל כך חשוב שיתפנו חברי כנסת שירוצו בין הוועדות ויהיו יותר אצבעות להצביע, מדוע זה לא חל על הליכוד? זו שאלה, אתה יודע, נסתרת פה. והאם החוק הנורבגי חוק נורבגי קטן, חוק נורבגי גדול, האם זה מצדיק את מה שאמרתי בתחילת הדברים, שזה סידור עבודה בתוך המפלגות הבינוניות-קטנות לחברי המפלגה בגלל הלחץ שהם הפעילו בתוך המפלגות שלהם? לא רק זה, גם התפטרות השרים.

הם גם קובעים מנגנון בהצעת החוק, שאפשר יהיה להתחלף אחרי שנה. שנה אחת אריה דרעי לא יהיה חבר כנסת, ושנה אחת בנט לא יהיה חבר כנסת, ואחר כך איילת שקד לא תהיה חברת כנסת. הם יעשו החלפות, שנה-שנה.

שתוך פחות משנה נופלת הממשלה, ולכן אף אחד פה לא יספיק לעשות שום החלפות.

זה מתחיל להיות בדיחה ומגוחך, ובוודאי כשמדובר בסגני שרים, כמו שאמרתי, סגן שר שבעצם הוא לא משתתף בישיבות ממשלה מחד גיסא, ומאידך גיסא הוא לא ישתתף בישיבות הכנסת. מי יודע איפה הוא יהיה, זאת שאלה. יהיה פה סגן שר, לפחות אחד אני יודעת שמתפטר, שהוא יהיה נעלם, בחזקת נעלם. הוא לא יהיה לא בכנסת ולא בממשלה, לצערנו הרב. אבל אני רוצה להציע הצעה: לפחות אם אתם עושים את המהלך הזה, שבעיני הוא מוטעה, כי כל הרעיון של הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו זה שהשרים ברובם הגדול הם חברי כנסת, ושהממשלה היא בעצם חלק מהכנסת. וכשאתם מגיעים לפה, ואנחנו שמחים לראות אתכם כאן, השר דרעי, כי אז אנחנו יכולים לדבר אתכם, אני מסכימה עם השמחים. שמחות.

שאנחנו שמחים, מכיוון שזו הדרך שלנו לתפקד, להיפגש עם השרים, להיות בתקשורת אתם, לשכנע אותם בנושאים מסוימים. ופתאום הם לא יהיו כאן, הם ייעלמו. הם ישלחו כל מיני חברי כנסת חדשים, זוטרים יותר, זוטרים פחות, לרוץ בין הוועדות, אבל בעצם לא תהיה להם מחויבות לכנסת, וזה שורש השיטה הפרלמנטרית שלנו. ואני רוצה להציע הצעה לסיום, ואולי תאמצו את זה, קחו את זה לוועדה ותהיו אמיצים בעניין הזה: לפחות שיושבי-ראש הסיעות של המפלגות יהיו חייבים להיות חברי כנסת. הרי חוק-יסוד: הממשלה קובע שראש הממשלה חייב להיות חבר הכנסת. מדוע לא השרים, ובוודאי יושבי-ראש הסיעות? לא ראוי שיושבי-ראש הסיעות לא יהיו פה חברי כנסת.

תודה, מיכל, על השמירה על הזמנים. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אחריו, חבר הכנסת אראל מרגלית. בבקשה, אדוני. ארבע דקות. מי שלא נמצא, יימחק. אגב, הרשימה סגורה. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לנקות את הדיון הזה מהשאלות הפרסונליות. כי, למשל, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שכתוצאה מהחוק הזה ייכנס לכנסת, כך אני מניח, הוא חבר כנסת מצוין. עשה עבודה מצוינת בכנסת. גם שולי נהדרת, אין לי טענות לשולי. וחברת הכנסת שולי מועלם היא חברת כנסת מצוינת. ויעקב אשר? ויעקב אשר חבר כנסת מצוין. לכן, אדוני השר, אנחנו לא מנהלים את הוויכוח הזה,

הוא נהדר, אפשר

אדוני השר, אנחנו מנהלים את הוויכוח הזה לא ברמה הפרסונלית, כי באמת במקרה המסוים הזה, כשאתה מסתכל על חברי הכנסת שייכנסו,

הזכרתי פה שלושה, חברי כנסת מצוינים, עשו עבודה טובה,

לנושאים חברתיים. זה תמיד דבר טוב בכנסת, במיוחד כשהממשלה היא לא ממשלה חברתית במיוחד. איפה הבעיה? הבעיה היא קודם כול בכך שאתם בחוק הזה מרסקים את המערכת הפרלמנטרית. המערכת הפרלמנטרית בנויה בכך שהממשלה נבחרת מתוך הכנסת והיא חלק מהכנסת. זה עיקרון שלא ראוי, לא נכון, לא מועיל לפרום אותו. זה נכון שמערכת פרלמנטרית היא מערכת לא פשוטה. שרים צריכים להיות בכנסת, בוודאי. יש עבודת ועדות, יש עומס גדול. בהחלט, כולנו נושאים בעומס הזה. יש חברי קואליציה, חברי אופוזיציה. אבל אלה הם כללי המשחק במערכת הפרלמנטרית, והניסיון שלנו בשעטנז, אדוני השר, אני יודע שאתה מכיר בוודאי טוב ממני דיני שעטנז, והניסיון בשעטנז הוא ניסיון לא מוצלח. כשאתה מערבב מין בשאינו מינו התוצאה היא לקויה, בעייתית ומזיקה. וזה מה שקורה בחוק הזה. כמובן, מעבר לנימוק העקרוני, כי אני מתנגד ברמה העקרונית לחוק הנורבגי בכל צורה. אני חושב שהחוק הנורבגי איננו מתאים לישראל. אני חושב שהכנסת היא מוסד שצריך לחזק אותו, והדרך לחזק את הכנסת היא בזה שהממשלה היא חלק מהכנסת, בזה שהשרים נמצאים בכנסת. חייבים להימצא בכנסת. צריכים לבצע קיזוזים אפילו בכנסת. זה חלק מכוחה של הכנסת, שהשרים צריכים להגיע לכאן ולהיפגש אתנו במסדרונות ולתת תשובות ולהתייחס, ולא לשלוח אלינו רק שליחים ולנהל אתנו הידברות מרחוק. זה כוחה של הכנסת, ואת כוחה של הכנסת אסור להחליש. אבל מעבר לזה, מעבר להתנגדות העקרונית הזאת, החוק הזה הוא חוק תפור פרסונלית, וזה בכלל לא קשור אם במקרה הזה האנשים שבשבילם החוק תפור או המפלגות שאותן הוא משרת הן מפלגות או אנשים שיכולים לתרום לכנסת בצורה כזאת או אחרת. עצם העובדה שבונים ותופרים חוק כדי לספק צרכים פוליטיים קונקרטיים, וכך מתנהלים עם חוקי-יסוד, אתם בעצם מערערים את הענף שעליו כולנו יושבים. כך התחילה הממשלה הזאת וכך היא ממשיכה. הדבר הראשון, הדבר האמצעי וגם הדבר האחרון שהממשלה עושה במושב הזה זה שינוי חוקי-יסוד, שינוי כללי משחק, שינוי נורמות, כדי לאפשר לעצמכם חיים יותר נוחים, כדי לאפשר לעצמכם חיים יותר קלים. לא כך מתנהלים עם נורמות.

גם חברים בקואליציה, להתנגד להצעת החוק הזאת. תודה, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. אחריו, אם יהיה, חבר הכנסת מרגלית, ואחריו, חברת הכנסת גרמן. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אדוני היושב-ראש, בקדנציה הקודמת חוקקו את חוק המשילות. בתחילת הקדנציה הזאת המשילות לא מתאימה,

אנחנו עד היום לא מצליחים לדעת מה הסמכויות של כל שר ושר, עוד שינויים ועוד שינויים, מעבירים סמכויות מפה לשם. העניין של החוק הנורבגי, איך שקראו לו, למרות שזה לא החוק הנורבגי, כי מדברים על שר אחד, מה זה אומר? ג'ובים חדשים לאנשים חדשים. זה, 1. 2. השרים רוצים להתנתק מהכנסת, לא רוצים להגיע לפה, כי יש להם אנשים אחרים שיעשו את העבודה. ואם הם כבר לא חברי כנסת, אז הם לא מחויבים לבוא ולהצביע, ולא צריכים להעמיד שר לענות על הצעות חוק, שידבר וידבר עד שמגיע הזמן שיש לו את הרוב. מתחיל לדבר עוד ועוד, ולא משנה מה הוא מדבר,

העיקר, עד שמצביעים, יש לו רוב. את השינויים שעשו בחוקים הם עשו הוראת שעה. בואו נראה: החוק, אפילו מספר השרים וסגני שרים, חוקקו אותו רק לקדנציה הזאת. ועכשיו החוק הנורבגי, כשמדברים עליו, ברור שגם הוא יהיה לקדנציה הזאת, כי ישנו אותו אחר כך, וזה אך ורק למציאת ג'ובים לאנשים. אבל אני שומע פה, כבוד השר דרעי, אני שמעתי פה שיש מישהו שהתנה: אם לא מצביעים, אז גם העניין של הדיינים הוא בסכנה. אם כן, אם אני מבין בחוק, ואני לפחות מבין קצת בחוק, זה מה שנקרא סחיטה באיומים, ואני מציע להגיש תלונה במשטרה, תלונה במשטרה על סחיטה באיומים. כי אם מדברים על משילות, מדברים על חוק, זה לא יכול להיות תלוי באיומים כאלה. עכשיו, חברי הכנסת האלה שייכנסו, הם יהיו גלגלי ספייר. כי ביום שמפטרים את השר, משום מה, השר צריך לחזור לכנסת, וזה צריך לצאת החוצה. גם הוא לא יכול לתפקד כמו שצריך, גם הוא בסכנה והוא מאוים, וגם העלויות הכספיות. העלויות הכספיות האלה שמדברים עליהן, לא משנה כמה, יש הרבה שקופים, כבוד השר. יש המגזר הערבי, שהסכומים האלה יכולים להציל לא מעט משפחות בתוכו, שיוכלו לעלות

הסכומים האלה יכולים להיות חלק מהסדרת מקומות עבודה לנשים במגזר הערבי. כבוד השר, כשענית פה מעל במה זו אמרת שבתוכנית, עד 2020 העסקת נשים במגזר הערבי תגיע ל-41% והעסקת גברים תגיע ל-78%. מה זה אומר? שבממוצע אנחנו אפילו פחות מ-60%, וזה אומר שיותר מ-40% הם לא מועסקים. אני חושב שבסכומים האלה אפשר למצוא מקומות עבודה ליותר ויותר אנשים ונשים אקדמאים שיכולים לעבוד. לכן אני אומר שחוק כזה הוא לא מחויב המציאות,

חוק שאסור אפילו לחשוב עליו, כי אם חושבים על חוק כזה, זה אומר שאנחנו נבלה את כל הקדנציה הזו בלהתעסק בחוקים והעסקה והעברת סמכויות, והעיקר לא יתקדם. ומה שעושה הממשלה פה זה "שב ואל תעשה", כי אנחנו לא רואים שום עשייה, אנחנו מתעסקים רק בסמכויות,

בתפקידים ובדברים שוליים, ולא בעיקר. וממשלה כזאת, אין לה אפילו זכות קיום ואין לה זכות למשול.

תודה, חבר הכנסת. חברת הכנסת יעל גרמן. אני מבין שאראל מרגלית לא נמצא. חברת הכנסת יעל גרמן, אחריה, חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, החוק הנורבגי הוא דבר אדיר, דבר פנטסטי. אני חושבת שחברתי קסניה, שלא נמצאת כאן, היטיבה לתארו. היא דיברה בצדק, החוק הנורבגי בא קודם כול לבטא את הפרדת הרשויות, שלא קיימת אצלנו פה בכנסת. אין הפרדת רשויות. כאשר ועדת שרים לענייני חקיקה יושבת וקובעת לכנסת מה היא תצביע ואחר כך הכנסת מצביעה בדיוק כמו שוועדת השרים לענייני חקיקה החליטה, זו לא הפרדת רשויות. אז בואו נודה בזה: לנו במדינת ישראל אין הפרדת רשויות. והלוואי שבאמת יהיה אצלנו החוק הנורבגי, חוק כזה שיבוא ויאמר: יש שרים, ותפקידם לבצע, ויש חברי כנסת, ותפקידם לחוקק, ואין אלו מתערבבים באלו ואין אלו משפיעים על אלו. כך הדמוקרטיה צריכה להתנהל. אבל מה שמציעים לנו, חברים יקרים, אדוני השר המכובד, לא, אתה לא תפריע לשר עכשיו להקשיב.

מה שמציעים לנו זה לא החוק הנורבגי, זה חוכא ואטלולא. לקחו את החוק, גזרו אותו מפה, ואמרו: רגע, לא כל השרים יתפטרו אלא רק שר אחד מסיעה, וגם תלוי כמה יש לו, וגם כשהוא מתפטר נותנים לו, מה שנקרא, מצנח ביטחון, נותנים לו רשת ביטחון, שמא הממשלה תתפזר, ואז הוא חוזר לכנסת, ואותו חבר כנסת שנכנס, עד שהוא כבר הצליח ללמוד, הוא יֵצא, חבר הכנסת החדש יֵצא והשר יחזור, כן? אני שומע בקשב רב.

עכשיו אמרת אמת,

זו המהות שלו.

לא נכון. החוק הנורבגי,

החוק הנורבגי לא מאפשר בנורבגיה, שר.

התפטרת מהכנסת, זה לא מאפשר לך לחזור אם איבדת את המשרה שלך בממשלה.

יש מדינות שזה מאפשר ויש מדינות שזה לא מאפשר. מיקי, יש מדינות שבהן באמת ניתן. סליחה, גם היום,

כל שר רשאי להתפטר מהכנסת והוא יכול להמשיך להיות שר. חבר כנסת, כן, אבל הוא לא יכול לחזור לכנסת. הוא מאבד את המשרה שלו.

אדוני היושב-ראש, אתה מוסיף לי שתי דקות? שאפשר להחזיר, כבוד השר, אני, אני לא אפריע לך. עוד דקה.

לא, זה היה שתי דקות.

דב חנין, חברי כנסת נפלאים, שאני מאוד מאוד אשמח לחזור ולפגוש אותם

עסקו. אבל האם לשם כך הכנסת

וכדי שנהיה בטוחים שהחוק שרוצים להעביר הוא לא חוק שבא למעשה לזלזל בכנסת ולמצוא מקומות עבודה ולתת אתנן פוליטי, נעביר אותו, וכמו שעושים בחוקים רציניים, נחיל אותו החל מהכנסת ה-21. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת ברושי, וחבר הכנסת אוסאמה סעדי

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רק שואל את עצמי מתי כבר הממשלה הזאת תפסיק להתארגן. היא כל הזמן מתארגנת מאיזושהי תחושה של זמניות ששוררת בה. אני מניח שזה יקרה תוך כמה חודשים, אבל אז בעצם תתחיל כבר הספירה לאחור. אין דבר יותר קבוע מהזמני. אני יודע, אדוני, אני יודע, אני מכיר את זה. הזמניות מאפשרת תמיד גם לגבות איזה מחויבויות מצד זה או אחר, ותמיד להיות קצת תלוי, אבל יש סיכון מסוים בלהיות תלוי על הסף, כי אז אתה עלול גם ליפול לכיוון שלא התכוונת.

נראה לי שהממשלה לא גמרה את תהליך ההקמה שלה, ועכשיו היא מביאה אלינו עוד חוק רע אחד, עוד שינוי רע אחד בחוק, מתוך כוונה לייצב את עצמה, אבל אני בכלל לא בטוח שהיא תייצב את עצמה,

לפנינו מונח עוד אחד מאותם פתרונות רעים למצב שהוא בעייתי בפני עצמו, אבל זה פתרון רע.

שהקבוצה שאמורה להיכנס לכנסת, כולם אנשים טובים.

את חלקם לא, אבל אין לי בעיה אישית. אני רק שואל את עצמי, איך זה יקרין על הפעילות הפרלמנטרית שלהם? הם ישבו פה, הם יהיו תלויים באופן מוחלט, הלוא, בשרים שפינו את מקומם עבורם. הם יהיו חייבים להם את זה. העצמאות שלהם כחברי כנסת כמובן תיפגע, התפקוד שלהם יהיה תפקוד חלקי ובעייתי. הם גם כן, כמו בזמניות שדיברנו עליה הרגע,

הם גם כן ישבו חצי-חצי, כי הם לא ידעו כל רגע האם הם בעצם באו כדי להיות או באו כדי למלא איזה חור שמישהו פתח כדי שהם ישלימו אותו. אני יודע שזה יעזור לקואליציה במידה מסוימת בהצבעות, ראינו היום עוד ביזיון אחד לקואליציה,

61 מול 59 זה קשה מאוד. איפה היה היום? היום הפסדתם הצבעה. אולי אתה לא יודע, כי לא היה אכפת לכם. נכון, היה לך "בלאק אאוט". הייתה הצבעה, חוק, שנפל לכם.

נפל או עבר? נפל. לא היית בארץ?

אתם האופוזיציה, חוק שאתם תמכתם בו. אתם, אתם הבאתם. ש"ס לא כל כך רצו בחוק.

לא יותר מאשר, איווט לא אתנו. חוק נכה זה היה. תראו, אני מניח שאתם תעבירו את זה, אבל אני באמת אומר לכם: תתחילו לנהל את המדינה, ותפסיקו להתעסק עם הדברים האלה. תפסיקו לשנות חוקי-יסוד בהתרעה קצרה רק בגלל שאתם צריכים איזה חיזוק. חוק-יסוד באמת נועד להיות יסוד מוסד בפרלמנט, בכנסת, בעבודת החקיקה שלנו, ולא איזושהי פלטפורמה לשינויים בלתי פוסקים. ואני אומר לכם, לכו לטפל בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. איכשהו עברה לנו היום מתחת לרדאר יוזמה אירופית חדשה, להטיל סנקציות על הבנקים בישראל. אני מניח שמחר או מחרתיים זה יתחיל להדהד בצורה יותר משמעותית בעיתונים, ואולי כתוצאה מזה תבינו. באיחוד האירופי שוקלים להטיל סנקציות על בנקים ישראליים ולכפות עליהם לנתק את עצמם מכל פעילות כספית שהיא בשטחי יהודה ושומרון, אני מניח שגם חלק מירושלים ורמת-הגולן. זה אולי אחד הצעדים ממשפחת הסנקציות החמורים ביותר שאפשר להטיל על מדינת ישראל. זה יוצא והולך מבריסל, ומתחיל להתגלגל, ויש הד גם לרעיון עצמו, וכמובן גם ליישום שלו. לא שמעתי היום שום תגובה, שום הערה, שום התייחסות. כשהזכרתי את זה בנאום שלי, החברים שלך, אותי. אולי הם עוד לא הבינו במה מדובר. אין ספק שזה הנשק הכי חד. איך אני יודע את זה? כי הטילו סנקציות כספיות בנקאיות על איראן, ואת התוצאה ראינו עכשיו, שאיראן נאלצה לעצור את תוכנית הגרעין שלה ולהסכים לוויתורים בגלל הסנקציות האלה, הכספיות, שהוטלו על המערכת הבנקאית שלה. זה מה ששוקלים עכשיו לעשות כנגד ישראל באיחוד האירופי. אז אני מציע לממשלה: תכניסו חמישה, תוציאו חמישה, תחשבו איזו מפולת מחכה למדינת ישראל אם האיחוד האירופי ימליץ ואם מדינות אירופה ילכו בדרך של הטלת סנקציות על המערכת הבנקאית בישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת שי. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה.

חבר הכנסת

אני חושב שההצעה של החוק הנורבגי, אפילו אם יקראו לו "קטן", היא בעצם המשך של אותם הסכמים קואליציוניים שהיו בהם חוסר מחשבה וחוסר אחריות עד כדי קושי גדול להציג תקציב מדינה, ולא משנה אם עכשיו נשחק במספרים ונסביר מה אפשר לעשות בסכום הזה. דמוקרטיה תמיד עלתה ותעלה כסף,

זה לא הנקודה של כמה זה, אלא איך זה נראה.

תמיד אמרו: לא חשוב כמה יעלה, העיקר שייראה צנוע. לאחרונה פרסמו את הצניעות של בית הנשיא, אז אנחנו יודעים שגם פה הבעיה היא לא כמה זה עולה, אבל זה לא נראה צנוע. לכן אני חושב שיש כאן טעות.

הייתה פה הצבעה שעוררה מחלוקת במחנה הציוני ובאופוזיציה סביב השאלה של החטיבה להתיישבות. אני רוצה לומר שאני לא הייתי מרוצה מחלק מהדברים שנאמרו על-ידי כל הצדדים, כי היה בהם גם חוסר הבנה, ואולי גם התלהמות מיותרת. אני רק רוצה לומר שבהצבעה שלי בעד החוק שהוצע, לא הייתה תמיכה לא במציעי ההצעה, תמיכה אישית, לא בבית היהודי וגם לא בממשלה. אבל זה לא מפתיע ששלושת החברים שתמכו בהצעה מהאופוזיציה הם באים מההתיישבות, וזה מבטא חלק מהפער שקיים בין נקודות מוצא והשקפות שונות של חברים בהבנת המציאות. ההתיישבות בנגב ובגליל זקוקה לחטיבה להתיישבות, והיא לא יכולה לסבול את ההקפאה שנגזרה עליה כבר חודשים ארוכים, וגם תמוה בעיני שחברי הכנסת ויתרו, אלה שהתנגדו, על היכולת לעצב את הכללים, וכאילו למסור את זה לוועדת מנכ"לים. הרי אותם מנכ"לים הם שליחי אותם שרים שיושבים בוועדת שרים לחקיקה. לעומת זה, חברי הכנסת גם מהאופוזיציה יכולים וצריכים להשפיע דרך הוועדה. אני לא בטוח שזה עד כדי כך בשיקול דעת. אני רוצה לומר שהחטיבה היא לא מטרה, היא אמצעי והיא כלי. המטרה זה ההתיישבות, וברכות שקיבלתי קיבלתי גם מערים וגם מגופים שהם לא רק ההתיישבות. אני חושב שהוויכוח הזה הפך להיות מוגזם ביחס למשקל שהנושא הזה מקבל, אבל מרגע שמתקיים הוויכוח הזה, אני חושב שהעמדה של לסגור את החטיבה הייתה שגיאה של המשנה ליועץ המשפטי, שגיאה של חברים. עד כדי כך אולי הדיון הזה תרם, שיש כמה חברים שהזדרזו להגיש הצעות אחרות. מוטב היה להגיש אותן כבר מזמן. ראשי התנועות של ההתיישבות מכל המפלגות, ראשי המועצות האזוריות מכל המפלגות, אבל גם מהמחנה הציוני וגם ממרצ וגם מיש עתיד, עומדים מאחורי הדרישה להפעיל את החטיבה להתיישבות, ועכשיו. גם ההמתנה הזו הייתה מיותרת. לכן אני קורא מכאן לגורמים האחראים לתקן את הליקויים,

אם צריך להחליף, את מי שנושא באחריות לתקלות וכישלונות, ומצד שני, מי שילך עכשיו לעוטף-עזה יראה שהגורם היחיד שעובד, לצערי, כי הממשלה משותקת, זה החטיבה להתיישבות, בשינוי דרמטי בעשרות-מיליוני שקלים של תשתיות, בעיקר בקיבוצים, ובעיקר צמודי-גדר. לכן, הניסיון לומר שהכול מושחת, והניסיון לומר שהכול רק יהודה ושומרון, הוא יותר מהכול מעיד על ניתוק מהמציאות. לכן אני חושב שבדברים שאני מבטא, אני מבטא אחריות, אני בטוח שגם בשם נוספים,

להתיישבות ואחריות למה שאני חושב שהיה בבסיס מפלגת העבודה, שממנה אני בא. אני לא הצטרפתי למפלגת העבודה לפני שנה או שנתיים, אני גדלתי שם. אה, זאת, החטיבה להתיישבות מאז ומעולם? במרצ, למשל, אין אף נציג מההתיישבות. זה לא מפתיע. נא לסיים. במרצ אין אף נציג מההתיישבות. זה לא מפתיע שנציגי ההתיישבות תמכו בהחלטה, גם דני עטר וגם חיים ילין, כי אנחנו באים ממקום אחר. לכן אני אומר שאנחנו דואגים לשקיפות לא פחות מאלה שהתמנו לוועדת שקיפות. אנחנו דואגים לכל מה שצריך לדאוג לא פחות מאחרים, אבל אנחנו גם דואגים להתיישבות.

אני לא צריך את העצות שלך, זהבה. לכן אני אומר, אנחנו ב-23:00. זהבה, אני רוצה לסכם. אני מסכם ואני אומר שהתמיכה,

אתה טוען עלינו או על המפלגה שלך, אני באמת לא צריך את העצות שלך. מיכל, תודה רבה. שאלה, לא הייתה עצה.

תני לו לסיים, בבקשה. אני חוזר ואומר שזה לא מקרה שבמרצ אין אף נציג מההתיישבות. לכן אני חוזר ואומר שהתמיכה שלי, רגע, ולכן

התמיכה שלי לא הייתה באיש שמציע, לא במפלגה ולא בממשלה, אלא דאגה כנה. ואפשר גם לתקן את הליקויים וגם לפעול למען ההתיישבות.

תודה, חבר הכנסת ברושי. לגנוב סוסים ביחד, אה?

לגנוב סוסים זה בסדר. הודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה. לא חשוב,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר,

הטיפול בנפגעי אסון הגז בשכונת גילה בירושלים. תודה. תודה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי באופוזיציה, משנה סדורה, היא לא דומה למשנה שלך. חבר'ה, אפשר לכבד את הדובר? גושי התנחלויות,

מיכל, את מפריעה לאוסאמה לדבר. את באמת רוצה לצאת מהאולם בשעה כזאת, נסדר לך את זה.

אני מאפס לך את הזמן. אדוני השר, אני פונה אליך כיוון שאתה שומע אותנו ושומע את הביקורת ואת ההסתייגות שלנו מהחוק הזה. שלא יגיד, די, מיכל, את מפריעה לי.

כבוד השר, אני לא יודע למה כבודך, ואנחנו רוחשים כבוד גדול לך, למה אתה צריך להגן על החוק הזה, שנקרא "החוק הנורבגי הקטן", כאשר אין לכם בתנועת ש"ס כל עניין בחוק הזה. אנחנו מדברים על מפלגות בקואליציה שהחוק הזה לא חל עליהן, שיש להן מעל 12 חברי כנסת, החוק לא חל. למה לא 13? למה לא 14? הרשימה המשותפת, 13. ברור שיש כאן חקיקה פרסונלית שמכוונת לשתי מפלגות בתוך הקואליציה, שאף אחד מהנציגים שלהן לא נמצא פה, בכנסת, במליאה.

מדובר בחקיקה פרסונלית, תוך תיקון חוק-יסוד חשוב מאוד בספר החוקים של מדינת ישראל, חוק-יסוד: הכנסת, כאשר המטרה המוצהרת היא לתת כלים פרלמנטריים, להכניס עוד חברי כנסת שיעבדו בוועדות הכנסת, שיפעלו על מנת לפקח על עבודת הרשות המבצעת, תוך הקפדה על העיקרון הבסיסי בדמוקרטיה, העיקרון של הפרדת הרשויות. אבל אנחנו רואים, ואני הסתכלתי, כבוד השר, על הוועדות ועל הרכב הוועדות. מי שיש לו את הבעיה האקוטית והחריפה בעניין של חברי כנסת, ואנחנו בוועדות רואים את זה, שהם מתרוצצים מוועדה לוועדה, יש כאלה בליכוד שהם חברים בשש או שבע ועדות, ואז הם באים רק תוך קריאה: תבוא תצביע. אחרת הוא לא בא להצביע, ולא בא לישיבות, ולא שומע בכלל מה קורה בדיונים של הוועדות.

את הבעיה הזו לא ראיתי שיש לבית היהודי,

יש לכם יושבי-ראש ועדות, יש לכם חברים בוועדות, הם מגיעים לוועדות. הבעיה היא בליכוד. אבל איזה פלא? החוק הזה לא חל על הליכוד. אני חשבתי שיגידו: החוק הנורבגי, הליכוד, יש לו בערך 15,

17 שרים וסגנים, אי-אפשר לתפקד בכנסת, כל חבר כנסת יש לו חמש או שש ועדות חשובות, אי-אפשר ככה לנהל כנסת. אבל פה אנחנו רואים שהחוק הזה לא חל עליהם. תיקון חשוב מאוד, כבוד השר, ואני חושב שאפילו לא חשבתם על זה ברצינות וביסודיות, שסגן שר לא יהיה חבר כנסת. זה תקדים מאוד מסוכן. עד עכשיו היו במדינת ישראל כמה שרים שהם לא חברי כנסת, אבל מעולם לא היה סגן שר שהוא לא חבר כנסת. עכשיו רוצים שגם סגן שר יוכל להתפטר, אבל איזה ביקורת ואיזה פיקוח יש לכנסת על סגן השר הזה? לפחות, אם הוא סגן שר, יש לנו ביקורת עליו, הכנסת יכולה לבקר, אבל סגן שר יכול להיות סגן שר ולא חבר כנסת, ואני חושב שזה תיקון מאוד מאוד מהותי ויסודי שלא שמתם לב אליו.

כאשר מדברים על הפרדת רשויות ועל כך שהכנסת צריכה לבקר את עבודת הממשלה, תגיד לי, כבוד השר, איך חבר הכנסת המחליף יבוא ויצביע נגד הממשלה כשהוא יודע שאם הוא יפיל את הממשלה חבר הכנסת המוחלף ייפול עם הממשלה, ואז הוא צריך לחזור לכנסת, ואז הוא צריך לצאת החוצה? ולכן, אין, מה שאמרו, אני חושב שחבר הכנסת מרגלית, הוא שבדרך כלל יש בשיטות של הממשל בעולם את האפשרויות ששר יתפטר וייכנס במקומו חבר כנסת שיעבוד בכנסת, אבל אז הוא לא חוזר, ואם הוא חוזר אז הוא חוזר בנסיבות מאוד מאוד מסוימות. אבל תגיד, יכול להיות מצב שחבר הכנסת ייכנס ואז אחריו ייכנס עוד חבר כנסת או עוד שניים, ואז כשמחליפים, כשהשר מתפטר, הוא צריך לחזור. במקום מי הוא צריך לחזור? במקום זה שהיה צריך להיכנס ממילא, אם נגיד חבר הכנסת היה מושעה, או היה מתפטר, בלי קשר לחוק הנורבגי, ואז הוא היה צריך להיכנס. אבל עכשיו נכנס זה שאחריו, וזה שאחריו עכשיו הוא נכנס, אבל אם השר התפטר אז הוא צריך להתפטר, ואז אין לו מקום בכנסת. זה פשוט חוסר לוגיקה, ואתם לא שמים לב שאתם, במקום למשול, במקום לעבוד בהכנת תקציב למדינה, דחיתם את זה עד נובמבר, אתם מתעסקים כל הזמן

תודה, חבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת רוזנטל, בבקשה, לאחריו, חבר הכנסת עפר שלח. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר דרעי,

אתם לקחתם את החוק הנורבגי, עשיתם לו ככה, יצא דג סלמון בכלל. זה לא החוק הנורבגי.

אתה אומר שזה חוק נורבגי, אפילו השרה עמדה פה והתביישה, אמרה: זה מיני חוק נורבגי. וזה אפילו לא מיני חוק נורבגי, אלא זה חוק ג'ובים ישראלי. אין שום קשר בין החוק הנורבגי לחוק שאתם הצגתם פה. ואני, עכשיו, ברצינות, מצא את ההבדלים. זה נהוג בכל מיני מדינות, השר דרעי, אבל לא מקובל לקחת רק את הדברים שמתאימים לכם ולהרוג את הרציו של החוק הנורבגי. הלוא מה אומר החוק הנורבגי? בחלק מהמדינות, אדוני היושב-ראש, שמור על האפשרות שלי לדבר.

חבר הכנסת טיבי, תכבדו את הדובר, בבקשה.

ברוב המדינות, בחוק הנורבגי המקורי, אסורה כהונה כפולה. זה אומר שכל הממשלה, היא לא נמצאת בכנסת. בשיטה שלנו, הממשלה היא בכנסת. עכשיו צריך להחליט, או שעושים את זה, או שעושים את זה. אבל אתם עשיתם חצי. זאת אומרת, לקחתם רק מה שנוח לכם. למשל, בחלק מהמדינות, אתה צודק, אולי בשלוש, ארבע, מדינות שבדקתי, יש אפשרות, מיני,

יש אפשרות, אכן, שהשרים שמונו ואחר כך פוטרו או התפטרו, יכולים לחזור לכנסת, אבל אין אפשרות שכל הממשלה גם מכהנת בכנסת וגם יש לה ג'וב. אין אפשרות כזאת. זה משהו ישראלי. זה משהו ישראלי, אבל זה ישראבלוף. כמו שאתה יודע, זה ישראבלוף. חברי הכנסת שייכנסו מבורכים, באמת: חברת הכנסת שולי מועלם מוערכת מאוד, הייתה חברת כנסת מצוינת, חבר הכנסת מיכאלי שיחזור לכנסת הוא חבר כנסת מצוין, אין טענה, חבר הכנסת יעקב אשר, כולם טובים ומבורכים. אבל מה ההיגיון מאחורי החוק הנורבגי? לא דג סלמון, אלא שהכנסת תוכל למלא את תפקידה. מה עשיתם? אתם עושים הרי את החוק פלסתר. השינויים התכופים האלה של חוקי-יסוד הופכים את כל המערכת הזאת לבדיחה. כי כללים וחוקים, בוודאי חוקי-יסוד, יש לכבד, ואם רוצים לשנות אותם, עושים את זה בדרך כלל מהכנסת הבאה. עצם העובדה שעשיתם את זה באותה כנסת, בבהילות של אותו שבוע, בואו נעשה את זה עכשיו מהר ונגמור את החוק הזה בתוך שבוע, היא ברורה לציבור כולו. אתם צריכים לדאוג לחברים, שזה בסדר, אבל העובדה שאתם משנים כל הזמן את הכללים תוך כדי משחק אומרת שאתם רומסים את הדמוקרטיה הישראלית, את הכבוד של הבית הזה, ובכלל, את כל הכללים הפוליטיים המינימליים. השינוי הכללי הופך להיות כבר מהותי. עצם השינויים התכופים האלה, הם מגבירים את חוסר האמון של הציבור בדמוקרטיה הישראלית, כי זה נהיה כל כך שקוף וכל כך נורא, שזה כמעט בלתי אפשרי יותר להאמין לכם שאתם באמת מתכוונים לטוב.

מסכן, הוא סובל פה כל כך הרבה זמן. כוס מים לא מביאים לי.

הוא סובל פה כל כך הרבה זמן. אני שומע את, ואני משתכנע לא, חס וחלילה. הרציו של החוק אומר שחברי הכנסת של הקואליציה לא יצטרכו לרוץ כמו דחלילים מוועדה לוועדה ולהצביע על דברים כשהם לא מבינים על מה הם מצביעים בכלל, שלא לדבר על זה שזה חשוב מאוד להשתתף בדיונים עצמם, כדי שאנחנו נצליח לפקח על עבודת הממשלה, כדי שאנחנו נחוקק חוקים טובים יותר. וחברי הכנסת של הקואליציה בכלל לא נמצאים. הם באים ומצביעים, שואלים: על מה?

אנחנו בעד או נגד? הם לא יודעים אפילו על מה הם מצביעים, והם רצים להצביע בוועדה הבאה, וכל העניין הזה הופך להיות בדיחה. מה שעצוב הוא, שהבדיחה הזאת היא על חשבוננו. תודה לחבר הכנסת רוזנטל, שעמד בדיוק בזמן. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת משה גפני. גפני לא פה. למי אתם מדברים בשעה כזאת?

לעצמי.

כבודו שר הכלכלה, אם אתה רוצה להוסיף משהו בעניין החטיבה, אני אשמח לשמוע אותך. כנראה שהנושא כבר ירד מהפרק. כבוד היושב-ראש, תודה לך, ושלום, חברי, חבר'ה, בואו בשעה כזאת נשמור קצת על שקט.

אדוני השר, חברת הכנסת שפיר מנסה ללכוד את תשומת לבך. אדוני השר דרעי.

זה לא מצליח לך. אפילו לך, חיליק, זה לא מצליח. הוא מרוכז מדי בשרון גל. שרון גל הוא אכן דמות מעניינת, אבל אני אשמח

שרון,

אני מבקשת את הזמן האבוד בהמתנה בחזרה. הנה, אני מסכים לך. בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש.

אנחנו עוסקים פה בעוד אחד מני חוקים שמטרתם לעסוק בסוגיה מבנית שכביכול מעידה על חוסר משילות או על בעיית המשילות של ממשלת ישראל, בעיה שאנחנו חוזרים אליה בכל פעם: פעם אחת בהסכמים קואליציוניים, פעם אחת בדרישה להגדיל את כמות השרים. עכשיו אנחנו חוזרים לזה עוד פעם בסוגיית החוק הנורבגי, איזה שם יפה לחקיקה שכל מטרתה לסדר עוד כמה ג'ובים למפלגות הקואליציה וקצת לחסוך לכם עבודה בוועדות הכנסת, כשגם ככה,

העבודה מתבצעת בהן בצורה עילגת ולא מספקת, שלא מספיק מכבדת את כבודה של כנסת ישראל. הייתם באמת רוצים להגדיל את המשילות, הייתם באמת רוצים לעשות פה רפורמה אמיתית, שהייתה מחזקת הן את עבודת הממשלה והן את עבודתה של הכנסת, הרי הייתם בוחרים לעשות משהו אחר, כבוד השר דרעי. הייתם מסתכלים על הנתונים, על כמות החלטות הממשלה שקיבלתם אבל מעולם לא התממשו, ובודקים מדוע הן לא התממשו, הייתם מסתכלים על האופן שבו מתנהל תקציב המדינה, תקציב שהוא כולו אסופה של הטעיות, שהרי אין שום קשר בין התקציב שאנחנו נצביע עליו פה, ביום מן הימים, מתישהו בשנה הקרובה, לבין התקציב האמיתי שאתם בסוף מעבירים בהעברות תקציביות, בשנה שעברה זה היה 64 מיליארד שקלים,

נכנס בדיוק בתזמון מושלם יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, לבין התקציב האמיתי שהעברתם פה. החוזה הבסיסי שאתם עושים מול אזרחי ישראל על הכסף שלהם, על כספי ציבור, נשחק ונרמס על-ידי הממשלה בטענה של חוסר משילות, בשעה שזה עודף של העודף של העודף של המשילות שיכול רק להיות. איזה חוסר? ועדיין אנחנו מתעסקים פה בכל מיני מבנים מדומיינים, בזמן שצריך להתעסק בָּאמת.

והזכרת את זה נכון, השר דרעי, על החטיבה להתיישבות. לא סתם אנחנו מתעקשים להעלות את הנושא הזה, ולא סתם אנחנו מתעקשים להיאבק בחוק מזלזל כמו החוק של סמוטריץ שעלה פה היום, ולצערי הקואליציה הצביעה בעדו. אני יודעת שהרבה מחברי הקואליציה לא רצו להצביע בעד החוק הזה, כי החוק הזה מגלם בתוכו את הנושא שאנחנו מדברים עליו פה, נושא המשילות, ואיך צריכה לעבוד ממשלה מתפקדת בישראל. כי מה עושה הממשלה באמצעות הגוף הזה שנקרא החטיבה להתיישבות, גוף שמשוחרר מחובת מכרזים, גוף שמשוחרר מחובת דיווח, גוף שמשוחרר מביקורת?

היא מקיימת באמצעות הגוף הזה את כל הפרויקטים שלא נעים לה להגיד כאן במליאה שהיא מקיימת אותם. כי אם הממשלה הזאת הייתה רוצה באמת לפתח את מפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון, הייתה הממשלה הזאת, ממשלת ימין טהורה, יכולה להעביר: תעבירו חוק שאתם רוצים להעביר עכשיו חצי מתקציב המדינה להתנחלויות. למה אתם לא מעבירים? אתם רוצים שזה מה שיהיה, תעבירו. תעבירו את זה בשלוש קריאות, תאשרו את זה ברוב הקואליציוני הקטן שלכם, אומנם הצר שלכם, אבל אתם תאשרו את זה. אין שום בעיה. אבל אתם לא רוצים הרי לעשות דבר כזה כי אתם יודעים שבשנייה שתספרו לציבור כמה כסף אתם מחליטים לרכז באזור אחד, פוליטי, למטרותיכם הפוליטיות, במקום להעביר את הכסף הזה לגליל, ולנגב, ולגולן, וליישובים החלשים יותר, וליישובים שתוקצבו בחוסר בשנים האחרונות, אתם יודעים שהציבור יזעם. ולכן אתם מעדיפים לעשות את זה בעקיפין, דרך צינורות שאורגנו עוד לפני זמן רב, ושגם למפלגתי,

יש יד בהם. העניין הוא שהמפלגה שלנו, ובאמת אנחנו היינו קצת קרועים, כי המפלגה שלנו צריכה להכריע באיזו דרך היא הולכת. למפלגה שלנו יש כוח ויכולת, בין היתר בגופים כמו הקרן הקיימת לישראל, יש לה כוח ויכולת להשפיע על דרכם של גופים כאלה, שהיסטורית אנחנו לקחנו חלק גדול בהרכבתם, ויש לנו גם אינטרסים גדולים במימוש היעדים החיוביים והחשובים של הגופים האלה, כמו חיזוק מפעל ההתיישבות, כמו חיזוק הפריפריה. אבל אנחנו חייבים לקבוע דרך שתוביל רפורמה מאוד מאוד משמעותית בתוך הגופים האלה, שתכניס לתוכם כללים של מינהל תקין, של צדק, של שקיפות, שתחייב אותם לעבוד לפי כללים שמתאימים ל-2015, עם שקיפות לציבור, עם שיתוף ציבור, עם מחויבות להעביר תקציבים, כספי ציבור, לנהל אותם בהגינות המרבית. לא יכול להיות שכסף של אזרחי ישראל יועבר למטרות מושחתות. לא יכול להיות שהוא ישמש לחלוקת ג'ובים ולפיטום של כל מיני עסקנים במפלגות. זה פשוט לא ייתכן. ואנחנו פה,

גם בתוך המחנה הפוליטי שאני מגיעה ממנו, צריכים להגיע להכרעה הזאת, וצריכים להחליט מי אנחנו ואיזו דרך אנחנו מובילים.

היו פה האשמות שהן נכונות לחלוטין,

שנייה, בבקשה, אני אסיים. כי הימין וסמוטריץ, שהביא היום את החוק הזה בשם מפלגתו, שמקבלת הרבה מאוד כסף דרך החטיבה להתיישבות כדי לפטם את המפעל הפוליטי הפרטי שלה, ושלא כחוק, הם יודעים מה הם עושים. יש להם שיטה: הם לקחו את הגוף הזה, שמטרתו מאוד מאוד חשובה, כל השנים, שמו בגוף הזה כסף מכספי המדינה, העבירו מתוך כספי המדינה כספים לכל מיני עמותות של החזרה בתשובה ושל שירותי דת במרכזי הערים, במרכז הארץ, בתל-אביב, רמת-אביב ג', בשינקין יש ארגון כזה, ברעננה ובהרצליה, גופים שאין להם שום קשר להתיישבות. הגליל והנגב משמשים עלה תאנה, כי הם מקבלים פחות מ-25% מהתקציבים של החטיבה להתיישבות. אם החטיבה להתיישבות הייתה היום עוברת את הרפורמה הזאת של שקיפות ושל מינהל תקין, בגליל ובנגב היו מקבלים פתאום כל כך הרבה תקציבים, שהם לא היו יודעים מאיפה זה נפל עליהם, תקציבים שמגיעים להם כחוק, שהועברו אליהם בהחלטות ממשלה, שהתקבלו כאן בהחלטות דמוקרטיות, אבל במקום להגיע לשם הם נבלעו בתוך מעטפת השחיתות הבלתי-נתפסת הזאת, שהתקיימה בתוך החטיבה להתיישבות. והמפלגה שהרימה את הדגל הזה, דגל השחיתות, היא זו שגם מנסה להנציח את השחיתות באמצעות החוק של סמוטריץ, ולזה אנחנו התנגדנו. אבל גם אצלנו צריכים ללכת את הדרך הזאת, גם אצלנו צריכה להיות הגדרה של דרכה של התנועה שלנו, ולאן אנחנו מובילים, ואיך אנחנו הולכים לקחת את הכוח החשוב שיש לנו בתוך הגופים האלה, הגופים שהיו חלק מהקמתה של המדינה, הגופים שלוקחים חלק במפעל החשוב ביותר של מדינת ישראל, מפעל ההתיישבות, ואיך אנחנו מעניקים להם דרך חדשה ונקייה, כזאת שמהווה דוגמה, כזאת שמשתמשת ביכולות ובכישורים הנהדרים שנרכשו לאורך הדרך כדי לעשות פה, כדי לבנות ולבנות פה את הארץ שלנו בצורה הטובה ביותר. זו השאלה, וזו אחת השאלות החשובות ביותר שאנחנו, בתוך השיח על מהי ציונות ומהי ישראליות ומהי מדינת ישראל שאנחנו רואים אותה בחזוננו, זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול, ובשאלה הזאת אנחנו צריכים להכריע. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת סתיו שפיר. חבר הכנסת משה גפני. אני מוותר.

חבר הכנסת דני עטר. למה אתה, מוותר.

רויטל, למה?

עיסאווי, אתה לא צריך לצעוק, אתה מוזמן לדבר. גפני,

רוצים, בבקשה, אדוני. לשמוע את עמדתך. דני עטר, חשוב לנו לשמוע,

את עמדתך בעניין החוק הנורבגי. מעולה. אז עכשיו, לפי הרשימה זה דני עטר, מה, מה, אחרי, תפגין, את ההשראה הזאת פה. יאללה. דני, אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו,

בדג סלמון או בדג מרוקאי. אבל אמרתי, נעשה את זה בהזדמנות אחרת. דג סלמון, בשעה כזאת,

אז הכול מותר בכנסת, בממשלה של בנימין נתניהו, לעשות צחוק מכולם.

הבאתי לכם שר,

נכון מאוד. שר, כל אחד פה מדבר,

יועץ התקשורת של שר התקשורת, שיגעתם כבר.

עיסאווי, אנא.

יועץ התקשורת, של סבתא שלך. חברים, בחודש אחד אני עושה, הלו, הלו, הלו, הלו, יותר מאשר אתה תעשה.

ביום אחד.

אתה רואה למה הם דורשים תוספת זמן? כן. השר אקוניס, בגלל זה, הם דורשים תוספת זמן.

שחודש אחד אני אעשה מה שהוא לא יעשה,

בבקשה, לעניין. איזו רמה. זאת הרמה, מה שאתה עושה, איזו רמה. סליחה, זאת הרמה, תלמד, אתה שר, תקשיב.

תקשיב. חבר הכנסת פריג' זה לא יכול להימשך ככה. דבר לעניין, בבקשה.

תהיה רציני פעם אחת. אני

אני עוד לא דיברתי.

משפט סיכום. אתה אמרת לו: משפט סיכום. סליחה, בסוף משפט שמים נקודה. אתה כבר אחרי הזמן שלך, נתתי

בבקשה, אדוני.

אם לא יהיה הפרעות, אני אחרי ארבע דקות אבקש ואדרוש לסיים.

אם יהיו הפרעות הם יקבלו תוספת זמן, כולם. אם לא יהיו, מאה אחוז. אם אנשים יכבדו את מעמדם ולא, תוציא אותו, תוציא אותו. למה אתה לא מוציא אותו?

אתה כבר בקריאה ראשונה, אני מזכיר לך. אני מזכיר לך. תאר לעצמך שזה היה מהצד הזה, או-אה, או-אה, אני כבר הוצאתי את חבר הכנסת

נפתור בעיות פנימיות. האמת היא שהממשלה הזאת היא כולה בלוף, ממשלת בלופים.

אני לא יודע מה יהיה בתוצאות ההצבעות בעוד שעה,

אני מקווה שה-common sense יגבר,

תתרגם לחברים. אחמד, תתרגם, חבר הכנסת חזן, תחזור למקום. אתה הדובר הבא, תפסיק. חלק מהאופוזיציה, אתה צודק, לפעמים חלק מהאופוזיציה, חבר הכנסת גטאס, נמשכים במגנט לכיסאות העור, עור הצבי. אל תקל ראש בכוח המגנטי המושך של עור הצבי ליד השולחן הזה. מי שישב פה פעם, ישבנו תובע את חזרתו.

עכוזו.

עכוזו זה במקצוע הקודם שלי, זה לא, תראה מה השעות האלה עושות, ולכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נתנגד לחוק הזה, כי הוא כזה מעקף לרצון הבוחר. הבוחר רצה שהרשימה המשותפת תקבל 13, וכולנו יקבלו עשרה, או, כמה קיבל הבית היהודי? קַדֵיש בית יהודי? 11, לא?

הבית היהודי פחות, לא? שמונה, משהו כזה. שמונה, נכון. זה רצון הבוחר.

לא צריך לעשות ניתוחים מלאכותיים או צעדים דרסטיים כדי, אני רוצה, שמעתי היום בתקשורת שגזרו את דינם של אנשים ששרפו את בית-הספר הדו-לשוני בירושלים.

היות שהבת שלי לומדת שם, א. אני שמח שנגזר דינם.

לצערי הרב. אבל חבל שהמבצעים בלבד באו על עונשם, ולא אלה שהסיתו אותם ושלחו אותם. לא הביעו חרטה. לא רק שלא הביעו חרטה, היום הם שרו וכמעט רקדו בדרך לבית-המשפט. הם כנראה מרגישים סביבה אוהדת. הם כנראה מרגישים סביבה אוהדת. אדוני היושב-ראש,

מה זה הדבר הזה?

אני עכשיו מוסיף לו חצי דקה בגלל ההערה שלך.

ועל עוגמת נפש עוד חצי דקה.

חצי דקה, אחמד, לא הפריעו לך. יחסית לא הפריעו לך. על תיקון עולם עוד דקה. היושב-ראש, אל, מר מזוז, כשתהיה סגן יושב-ראש הכנסת אני אתן לך

כי אם אתם תפריעו בשעה כזאת, אני אוסיף זמן, גם לכם, גם אם יפריעו לכם. סליחה, אבל לא הייתה הפרעה.

אורן, אתה בקריאה שנייה. אני מציע לך.

בבקשה, אדוני, חצי דקה. אני בהחלט מבין ללבו של חבר הכנסת סגן השר ירון מזוז, כי להשוות את רהיטות נאומו והמהות הפורצת מעל הדוכן הזה לנאום של חבר כנסת ערבי צנוע כמוני,

איך אפשר להשוות? איך אפשר להשוות?

ירון מזוז, תגלה נדיבות לב ותן לי לומר משפט. בכל זאת, את התעודה עוד לא לקחת ממני, אולי תיתן לי בכל זאת לומר משפט.

משפט סיכום. הממשלה הזאת היא ממשלה כושלת, הממשלה הזאת, הממשלה הזאת, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. אני לא מפריע לך, סגן השר מזוז, תתאפק, והוא יסיים. תתאפק, והוא יסיים. אתה מושך אתו זמן, הממשלה הזאת היא ממשלה כושלת. הקואליציה הזאת, חיליק, זה לא פייר, חיליק.

אתה רוצה עוד חצי דקה שאני אוסיף לו? עוד חצי דקה?

אתה מכריח אותי? תוסיף לו עוד 20 דקות. אז בבקשה. עוד 20 דקות תוסיף לו. הממשלה הזאת היא ממשלה כושלת. הקואליציה הזאת היא קואליציה איתנה, שעמודי התווך שלה הם ירון מזוז, אורן חזן, מיקי זוהר, הרצל חזן או חזונו של הרצל? ככה נראית מדינת ישראל היום.

אם היינו יודעים שכך תיראה המדינה, היינו נותנים לכם להקים אותה מזמן. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת באסל גטאס,

אדוני היושב-ראש, אני, אני שוב אומר לכם, אתה בקריאה שנייה, חבר הכנסת חזן. אם לא תפריעו, אחרי ארבע דקות יסיימו לדבר. הארכת הזמן היא בגלל ההפרעות שלכם, ואם יפריעו לכם גם אתם תתקבלו הארכת זמן, אני כבר אומר לכם.

תוציא אותו וזהו. די, נמאס לנו ממך.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת,

אנחנו מתנגדים. אפתח ואגיד שאנחנו מתנגדים לחוק הנורבגי, במיוחד בצורתו הנוכחית. אבל אני עומד כאן בשעה כזאת מאוחרת ועדיין לבי מלא, לא בכעס, אני לא רוצה להשתמש במילה כעס, אלא בתהייה עמוקה. לפני כמה שעות עמדתי כאן, כמו כל חבר כנסת אחר שרואה את תפקידו בלהביא חוקים, להציע חוקים, בשביל זה נבחרנו. בשם הרשימה המשותפת, המפלגה השלישית בגודלה, באתי והצעתי הצעת חוק. ניתנו לי עשר דקות להסביר את הצעת החוק. עבדתי שעות על נאום פוליטי למהדרין. לא הייתה בו מילה אחת של פרובוקציה, או של התלהמות, או של הסתה נגד מישהו או משהו. הסברתי למה לדעתי ולדעת הרשימה המשותפת צריך חוק החרם לעבור מהעולם. ציטטתי את בית-המשפט העליון האמריקני, קראתי מתוך מסמכים שחתמו עליהם ממשלת ישראל והסתדרות המורים, הכול בוויכוח פוליטי רציונלי, בשביל לשכנע. וקמה מהומת עולם באולם הזה. אני כמובן לא מצפה ממרבית חברי הכנסת כאן שיסכימו לדעות שלי או יסכימו לניתוח הפוליטי הקר והרציונלי שהבאתי. אבל שיקום חבר כנסת מסיעת העבודה, המחנה הציוני, ויטיח בי ויאשים אותי בזה שאני רוצה להעיף את מדינת ישראל, לנפץ אותה, להחריב אותה, ויקום שר, שר בממשלת ישראל, זאב אלקין, כנראה ייקח לו עוד שנים להתרגל לזה שהוא שר ולא חבר כנסת זוטר שתפקידו רק לנגח חברי כנסת מהאופוזיציה, ויגיד שהוא פראייר: אנחנו פראיירים שאנחנו נותנים לכם לשבת כאן, ויגדיל לעשות אחר כך השר בנט, שר החינוך, ויגיד שאני השתתפתי במשט של טרור. עמד כאן יצחק וקנין, יושב-ראש ועדת האתיקה, לפני כמה ימים ואמר על תרבות, והתריע מפני תרבות השיח בכנסת.

מה היה הקטע שחווינו היום אם לא הסתה פרועה,

מהצד הזה ומהצד הזה של האולם? כמובן, ההסתה הזאת לא תרתיע אותנו מלהמשיך ולהגן על העמדות שלנו, על העמדות הפוליטיות שלנו, על העמדות איך אנחנו רואים את המצב ואיך ומה צריך לעשות בשביל להגיע לשלום צודק; מה צריך לעשות בשביל להגיע סוף-סוף לחיים משותפים שווים, שמושתתים על ערכי צדק, שזה זר לך, שרון גל. אני יודע. ערכים של צדק ושוויון הם זרים לך. אין לי ציפיות.

אבל אנחנו נמשיך להגן על הערכים האלה ועל איך שאנחנו רואים שהדברים צריכים להיות. לא תרתיעו אותנו מלהמשיך לעשות את זה. תודה רבה, חבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת בהלול. המשפט הראשון שלי מהעמדה הזו,

מיועד לידידי עיסאווי פריג': חלומות באספמיה, אין בבניין הזה הפרדת רשויות, אלו הם תעתועי המציאות, או אם תרצה, זו הפטה-מורגנה. מה שמלמדים בבית-הספר בשיעורי האזרחות, שיש שלוש רשויות במדינה, זה לא נכון. יש שתי רשויות, ואת השלישית מנסים לסרס. אז כך שיש עירוב של רשויות ויש רמיסה של הערכים של הדמוקרטיה. אדוני היושב-ראש, כאיש משפחה נאמן ומסור, ראיתי את חמשת ילדיך שולחים לך ד"ש עם רעייתך.

רוצה לומר לך, כשהייתי בגיל של הילדים שלך קראתי שני דברים ולא הבנתי, ואני הייתי תלמיד לא מצטיין, אבל תלמיד סקרן וספקן. ראיתי שם של מדינה מובילה בעולם, ארה"ב. הלכתי למות, לא הבנתי מה זה ארה"ב, כי לא לימדו אותי בבית-הספר הערבי שיש קיצורים ויש גרשיים בשפה העברית. ובוש ונכלם, אפילו לא הצלחתי לשאול את ההורים שלי, כי אז היו מגחכים עלי או כלפי, עד שהבנתי שארה"ב זו ארצות-הברית. ודבר שני שלא הבנתי, עסקת חבילה. תמיד כאשר דיברו על עסקת חבילה, חיפשתי את החבילה בתוך העסקה ולא מצאתיה. ספקן שכמוני, כששמע שיש חוק נורבגי, הלכתי מתוך ספקנותי וסקרנותי לבדוק מהי נורבגיה. ידעתי שזו מדינה סקנדינבית. אבל לא הבנתי, למשל, כאשר קראתי, איך בנורבגיה, שיש בה כמעט 5 מיליון בני-אדם, כי אם חוק נורבגי, אז שתהיה עסקת חבילה עם נורבגיה. אם המדינה רוצה להעתיק או לחקות את מה שקורה בנורבגיה מבחינת החוק שהיא רוצה לאמץ, אז בואו נאמץ כעסקת חבילה את כל נורבגיה. בנורבגיה יש עודף של טריליון דולר בשנה מנפט. בישראל יש גז שיכול להביא עודף של טריליון דולר למדינת ישראל. אבל מה לעשות שממשלת בנימין נתניהו מתעתעת בגז ומוסרת אותו לטייקונים, כך שאפילו בעוד עשר שנים לא ניהנה לא מטריליון דולר ולא ממיליון דולר.

לא, עוד לא סיימתי. אבל

נורבגיה היא מדינה ששומרת על זכויות האדם. אני רוצה שבמדינת ישראל, זוהיר, נגמר הזמן. כדורגל משחקים 90 דקות, זוהיר. חבר הכנסת בהלול, רק הזמן, אז, בבקשה, משפט אחרון. הזמן שלנו תם. בממשלתו של בנימין נתניהו, שיהיו זכויות אדם. כדורגל משחקים 90 דקות, ידידי. אתם יודעים שבשעה הזאת בנורבגיה השמש קורנת, כי נורבגיה, היא תקועה מִצְּפוֹנוֹ של הקוטב הצפוני. נגמר הזמן. משפט אחרון, בישראל בשעה כזאת שוררת עלטה, תרתי משמע, ובאופן מטפורי. עוד נקודה, בנורבגיה יש סובלנות כלפי מיעוטים. השם הנפוץ ביותר בנורבגיה הוא מוחמד.

גם בהולנד.

חברי הכנסת הערבים בכנסת ישראל, ולא מצאתי אפילו מוחמד אחד.

אדוני, גם תוספת הזמן

חזן, מאותו רגע, הפכת להיות הרצל. צריך לומר בעברית: הרצל. חסר שנביא לך מרפסת כדי שתכריז על הקמת המדינה הבאה. חבר הכנסת בהלול, בזבזת את המשפט האחרון.

אבל אתה כבר בחריגה גדולה. בנורבגיה יש שני המנונים. ההמנון היחידי בישראל מדיר את הערבים.

אני מציע שגם במדינת ישראל יהיו שני המנונים, שייצגו את הכמיהות של המיעוט הערבי.

תודה רבה לחבר הכנסת בהלול. חבר הכנסת שרון גל. זוהיר, לפחות לנו יש מדינה. אצלכם זה הכול בגדר חלום, וגם הוא לא מתוק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה את ארבע הדקות הקרובות להקדיש לנאום קצר על זיקית פוליטית. דמיינו לכם טבלה: בצד אחד לפני הבחירות, בצד השני אחרי הבחירות. לפני הבחירות המחנה הקרוי המחנה הציוני, הלוא הוא מפלגת העבודה, מתחבט ומתלבט, חוכך בדעתו. יש שם התייעצויות ודיונים ומהלומות מאחורי הקלעים: האם לפסול את חנין זועבי בוועדת הבחירות המרכזית, כן או לא? חלק אומרים: זה לא טוב לנו, יש לנו ברית עם הרשימה המשותפת. והאחרים אומרים: מה פתאום? צריך לגנוב קולות מהימין, צריך לפסול את חנין זועבי. ואז כל ההצגות האלה נגמרות. בסופו של יום מחליט בוז'י הרצוג, למורת רוחם של סתיו שפיר ומרב מיכאלי ועוד כל מיני חברים, חבר הכנסת חזן,

במחנה הקרוי המחנה הציוני, ומחליטים בסופו של דבר, לתמוך בוועדת הבחירות המרכזית. אחרי הבחירות, כשמגיע חוק זועבי לכנסת, מה עושים חברי מפלגת העבודה? עומדים מחוץ לדלת, כמו בגנון, בהנהגתה של מרב מיכאלי, ונכנסים בריצה להצביע כדי להציל את הבובות של עזמי בשארה, שמנהל אותם בשלט רחוק אי-שם מקטאר, או השד יודע מאיפה. זה המחנה הציוני?

זה המחנה הציוני? האנטי-ציוני, האנטי-ציוני. עונש מוות לטיפשים, מתי תקדם את החוק הזה? מה אתה צועק?

אדוני היושב-ראש, משהו לא נכון ממה שאמרתי? מה אתה צועק? השתמע מדבריו. והנה עוד זיקית פוליטית, שום דבר, לא נכון. עוד לא הצלחת להוציא מילה אחת אמת מהדמגוגיה שלך. יאיר לפיד, חברות וחברים, יאיר לפיד, זה שהלך לכותל והעלה לפייסבוק פוסט ומתעטף בטלית. אני אומר: תודה לאל אם הוא באמת מתחזק. אני הראשון שיעזור לו. אולי נעשה פה איזה חברותא גם, פעם בשבוע, אדוני היושב-ראש. שיתעמק בגמרא, למה לא? בכיף. יש גם תפילת ערבית מדי פעם, אפשר להצטרף לאנשי ש"ס ויהדות התורה. איפה לפיד?

החברים שלו, האדון ישב פה, אה רגע, סליחה. לפני הבחירות יאיר לפיד מדבר על ה"זועביז", תוקף אותם. הוא כאילו נהיה מתון, או ימין, פרגמטי כלשהו, איזשהו משהו כזה בין לבין. ועכשיו גם הוא מריח אולי בחירות, אז הוא הולך לכותל, מתעטף בטלית, מניח תפילין, מצלם את עצמו. כי היועץ האמריקני, חברים ביש עתיד, אמר ליושב-ראש שלכם שהוא חייב להיות מרכז-ימין, כי שם רוב הקולות מרוכזים. הוא לא יכול להמשיך להיות שמאל כמו שהוא באמת. ומה הוא עושה בפועל היום? יד ביד עם גברת מיכאלי. הוא יושב במליאה ולא מצביע. אבל החברים שלו, שחלקם,

רצו לתמוך בחוק זועבי, נאלצים לקבל את דין הדיקטטור. מה לעשות, אין, אין שום מצפון, אין שום זה. מרב, מה קרה? לפני הבחירות תמכתם בוועדת הבחירות המרכזית בפסילתה של חנין זועבי. אולי תסבירו לבוחרים שלכם מה קרה היום. מחנה השמאל הקיצוני בתוך המפלגה ניצח את המחנה הכאילו-מתון? מה קרה, שמולי? מה קרה? אתה עומד כאן ובצדק לוקח איזה צעד ואומר לחברי הכנסת הערבים: אל תסיתו. ציוני אמיתי, צריך לכבד אותו. תגידו את האמת, מה קרה? הסתכלתי ברשימה, כאיש אחד נכנסתם לכאן, כאילו היה פה איזה גיוס, כאילו מה רצינו לעשות. שלא יקראו לחיילי צה"ל רוצחים, זה מה שרצינו לעשות, שלא יוכלו לעמוד פה ולתמוך בטרור, זה מה שרצינו לעשות. דני עטר, אתם לא מסכימים לזה?

אתם לא מסכימים לזה? תחליפו את השם חזרה, תעשו טובה. תחזרו לשם,

מפלגת העבודה, או מפלגת האבודה, או משהו כזה. תודה רבה לחבר הכנסת גל. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

ארבע דקות,

תודה רבה. לכבוד היה לי לככב בנאומו של חבר הכנסת שרון גל. זה כבוד מאוד מפוקפק, האמת.

כל מה שקשור לשרון גל הוא מעט מפוקפק. אני בכל זאת אדבר על החוק שעומד לפנינו, חברות וחברים, שני חוקים. שוב אנחנו בשינויים דרמטיים שנעשים בחטף, כלאחר יד, בשביל סידור עבודה משנים סדרי שלטון, פשוט בשביל לארגן את הקואליציה קצת יותר לנוחותו של ראש הממשלה מר נתניהו, שפשוט לא יכול לתפוס את האופציה שבאמת אולי יום אחד הוא לא יהיה ראש ממשלה. מבחינתו זו נחלת אבות. הוא כבר עצמו גם האבא וגם הממשיך וגם, כנראה לנצח. אני רוצה להגיד, חברות וחברים, שהפרדת הרשויות הזאת שחוזרות ומדברות בה, הפרדת הרשויות, שהיא עקרון יסוד בדמוקרטיה הישראלית, ספגה פגיעה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה כשנתניהו נבחר ב-2009 להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. באחת נמחק הפער, ההבדל,

בין הקואליציה לבין הממשלה,

מה שלפני כן היה בכנסת ישראל נשק יום הדין, משמעת קואליציונית, הייתה נשלפת אך ורק כשהממשלה הרגישה שיש משהו שהיא ממש לא יכולה בשום אופן שיעבור, או לחלופין, שהיא ממש חייבת להעביר, הפך להיות עניין שהוא ה-default, הוא ברירת המחדל. על כל דבר ועניין שהממשלה מחליטה, הקואליציה מחויבת להצביע. כן לפי המצפון, לא לפי המצפון, כן לפי הבטחות, לא לפי הבטחות, שום דבר.

לא תמיד היה. שער בנפשך, חבר הכנסת סמוטריץ, אדוני היושב-ראש, לא תמיד היה כזה דבר.

הייתה פה הצבעה בכנסת הקודמת בסוגיית העיתון המכונה "ישראל היום", והיה חופש הצבעה. זה היה יום חג.

לראשונה לא ידעת מה יהיו תוצאות ההצבעה.

היה טעם ללכת לנסות לשכנע חברות וחברי כנסת להצביע ככה או להצביע אחרת, מחזה שכבר פשוט שכחנו איך הוא נראה. אז ככה שנתניהו באמת באמת חיסל את ההפרדה בין הרשויות האלה, אז עכשיו באים ומוכרים לנו שכאילו באים לחזק את האין-הפרדה הזאת? חברות וחברים יקרות ויקרים, חברי הכנסת.

בואו ננסה קצת להנמיך את הדציבלים של השיחות האישיות, חבר הכנסת פירון, חברי הכנסת, ונכבד את חברת הכנסת מיכאלי.

נאריך את הזמן. חברי הכנסת. תנסי להמשיך. תודה רבה, אדוני.

הפגיעה שפגע מר נתניהו מאז 2009 בדמוקרטיה הישראלית, בהפרדת הרשויות, ביכולת לנהל ממשל שהוא באמת תקין ובאמת מייצג את האזרחיות והאזרחים ופועל לטובתם, היא פגיעה אנושה. התיקון הזה הוא בבחינת לעג לרש. לא זו בלבד שהוא לא משפר את המצב, הוא אפילו מחמיר אותו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת אורן חזן,

אורן, דבר מהמרפסת, מהמרפסת. ארבע דקות לרשות אדוני.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי, חברותי, חברי הכנסת, אני לא שומע.

הביקורת מגיעה מאנשים שלעתים שוכחים להסתכל על עצמם במראה. יושב אחד, ספן, יועץ למשטי טרור, ומבקר, מבקר בנמל, מבקר בדרך לעזה. יועץ אחר,

הוא יצא מהאולם, הייתי שמח אם הוא היה כאן, מי שהיה יועץ של טרוריסט, ארכי-טרוריסט, מעז לפגוע בכבוד ראש הממשלה, מעז לפגוע בכבוד השרים. אתם החלקתם על הראש? אתם שוכחים באיזו מדינה אתם נמצאים?

לפחות קיבלנו היום גושפנקה. עומד אותו טיבי על הבמה, גטאס, אני מבין שעדיין אתה שומע את הים באוזניים. אני מציע לך לשבת בשקט ולא להפריע. חבר הכנסת גטאס, לא בעמידה.

אני מציע לך, תכבד, תשב במקום, תשב במקום שלך ותדבר מהמקום בכבוד. לא טוב, יש אונייה שיוצאת בדרך, אתה יודע לאן. אורן, העם אתך. תודה רבה, חבר הכנסת גילאון. הוא כמו מטוטלת, הוא עוד לא מרגיש קרקע יציבה, הוא עוד מרגיש את הגלים בדרך לעזה. חברים, אתם מתעסקים לי פה בנורבגיה, בסיפורים, אם הייתה פה הבנה אמיצה של חלק מחברי הכנסת שצריכים להבין שבסוף התהליך, מעבר לכיסאות עור הצבי, מעבר לפופוליזם, יש עם ואזרחים שצריך לטפל בהם, למשל האזרחים הערבים של מדינת ישראל, שיש להם 13 נציגים בכנסת, רק שאף אחד מהם לא טורח לתת יד בשביל לטפל בהם.

האנשים האלה, היו מבינים שמקומם מחוץ לכנסת, אולי לא היינו נדרשים היום להציג את החוק הזה על שולחן הכנסת. הבחור שהיה אמור לעשות את זה יישם את זה הלכה למעשה. פשוט לא רואים, חברי חבר הכנסת שרון גל, שאני, אתה יודע, אני מחייך.

במקום, זה אחר כך ייכנס לסיכום השבועי באתר ערוץ הכנסת. קח כוס מים. חבר הכנסת פירון, יש לך פה מתחרה ראוי בהחלט. משאף? אתה רוצה משאף? חבר הכנסת שי פירון, למה אתה מקבל את העונש הזה? מה לא בסדר בך שאתה מקבל את העונש הזה? אורן, לאט-לאט. לאט-לאט. מישהו יכול להביא את המשאף מהמקום של אורן? סמוטריץ, אני נותן לו את הדקות שלי. יש לנו עוד כמה שניות כדי להגיד את הדברים בצורה ברורה. קח לך עוד דקה. לא, לא, אני ארד עוד רגע. אורן, הוא הוסיף לך עוד שתי דקות. אני רוצה לסכם, מכיוון שהבריאות חשובה, מעל הכול. חברי חברי הכנסת, הגיע הזמן, אחת ולתמיד, שתהיו הגונים מספיק, הפריעו. אמרנו שהבריאות חשובה, מעל הכול. בשעות האלה אני גם לא יודע אם רופא הכנסת כאן,

אולי צריך לנסוע למיון.

אני אסכם ואני אומר: הגיע הזמן שתפסיקו עם הרדידות, תפסיקו עם הפגיעה, אורן, אל תסכם, עוד לא דיברת. עוד לא דיברת,

צחוק אחרון ומשפט סיכום.

אנחנו נצביע על החוק, נעמיד אתכם במקום, תדעו ותבינו שזוהי מדינת ישראל, יש פה כבוד מלכות, ואם לא תבינו ותדעו, כמו שאמרו לכם לפני, נראה לכם את הדרך הנכונה למקום שאליו חפץ לבכם. וכדבריו של אחמד טיבי שאמר: אם היה יודע הרצל שיש כאלה נבחרים היום, היה נותן לנו להקים מדינה, אז אני רוצה להדגיש, שיהיה ברור: לנו יש מדינה. מדינה פלסטינית לא תהיה פה. בשעה הזאת אני אומר ואומר שוב: מי שחלם וחולם על מדינה פלסטינית, רצוי שיחזור לישון, כי הדברים האלה יישארו בגדר חלום. והקואליציה הזאת הייתה חזקה, תישאר חזקה ואני גם מאמין שתחזיק כל ימיה.

תודה רבה, חבר הכנסת חזן. תרגיש טוב. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. ארבע דקות.

שלום, כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מציע שנתחיל לקיים פה דיונים מסוג אחר. אני חושב שכבר הספיק לנו כל ה"קשקשת ברשת" יש ביטוי כזה בצבא, למי שלא מכיר. אני רוצה להגיד לחברי הכנסת דני עטר ואיתן ברושי שאני מעריך מאוד את הצבעתם לטובת החטיבה להתיישבות, הצבעה עניינית בנושא ענייני, ואני חושב שזו קריאה לכולם. אנחנו לא צריכים לריב פה כל הזמן. יש דעות חלוקות, וזה ברור, ועם חברי הכנסת הערבים, על אחת וכמה, בוודאי כשמעלים את הנושאים הפלסטינים שבעניין,

לא רלוונטיים. איימן עודה, אני פונה אליך: בוא ננהל דיון מסוג אחר, בוא ננהל דיון אמיתי על הבעיות הכואבות לערביי ישראל, ואתה תמצא שותפים אמיתיים בקואליציה הזו.

לא שומע. אני מצטער, אני לא שומע. אני אגיד לך על מה אני מוכן, אני מוכן לדבר על כל בעיה אמיתית שקיימת לציבור הערבי במדינת ישראל, אזרחי ישראל. על זה אני אשמח, על כל דבר לדבר, ואני גם מבטיח לך שגם השרים בממשלה הזו יעזרו לציבור הערבי. אני רק רוצה להגיד לכם וחבל שחברת הכנסת חנין זועבי איננה פה, שהיא והמעשים שלה לא קבילים, ואת זה אנחנו לא נסבול, ועל זה לא נעבור לסדר-היום, ואת זה אנחנו לא נקבל. אז אנחנו מושיטים יד פתוחה לדיון מסוג אחר, דיון לא מתלהם, דיון אמיתי, שבא לטפל במקומות שצריך לעזור לערביי מדינת ישראל. אנחנו לא ניתן יד לפעולות איבה וטרור נגד זכותה הלגיטימית של מדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי, מדינה יהודית דמוקרטית.

תודה רבה. ישיב בשם הממשלה השר נפתלי בנט. בבקשה.

חברי חברי הכנסת, החוק המוצע הוא חוק ראוי, וכמו הרבה פעולות וחוקים, יש הבדל עצום בין השיח בציבור, שלעתים הוא פופוליסטי, אל מול המציאות. מהות החוק מאפשרת יותר אפקטיביות בכנסת, מאפשרת לחברי כנסת לעבוד כחברי כנסת. במדינות אחרות החוק הזה הרבה יותר נרחב וכולל את כל שרי הממשלה. יש הרבה דוגמאות לדברים שבציבור הם לא פופולריים, אבל במהות הם טובים. אני אתן עוד דוגמה: שרים ללא תיק זה משהו נורא לא פופולרי.

כחבר קבינט, אני יכול לומר שהיה מאוד רצוי שיהיה שר full-time,

שכל עיסוקו להעמיק בנושא הביטחון, להיות עין נוספת, עין מבקרת, עין בוחנת בתחומי מדיניות הביטחון.

למשל, השר בני בגין באותה תקופה היה מאוד אפקטיבי. אבל אם מישהו יעז להציע כזה דבר, זה יישמע לא פופולרי. אבל לא אלאה אתכם בנבכי החוק. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לייצר כמה חיבורים בין מדינת ישראל המודרנית לבין השורשים שלנו, התנ"ך. אז כמה אנשים יודעים מה המקור של הסמל מגן-דוד? מגן-דוד, מאיפה זה מופיע? מאיפה הגיעו שני המשולשים האלה? מישהו יודע? על-פי הרמב"ם, למנורת הזהב היה פרח שושן בכל קנה, ולשני עמודים בבית-המקדש היו, ואני מצטט: "כֹתרֹת אשר על ראש העמודים מעשה שוּשן", מלכים א', פרק ז', י"ט. פרח השושן הוא בעל שישה עלי כותרת, וכשמסתכלים עליו רואים שהם מסודרים כמו שני משולשים האחד על גבי השני, והוא ששימש מקור השראה לסמל מגן-דוד. גם הביטוי מגן-דוד תופס מקום חשוב בברכות ובתפילה, למשל בתלמוד הבבלי, שבו מופיע השם מגן-דוד, כמו שאנחנו מתפללים: ברוך אתה השם מגן דוד. מגן-דוד, על החוק אני חשבתי שכבר שכנעתי אותך, חברת הכנסת זהבה, ואני רוצה לתת קצת יותר תוכן בשעה כזאת. אמרתי לך, החוק הוא ראוי. דבר על השם מכלוף,

עכשיו, זו דוגמה אחת. אבל גם צה"ל של היום הולך בדרכי אבותינו בתנ"ך. הרי אנחנו כולנו יודעים שבצבא יש את הביטוי "אחרי", יש את המוסר "אחרי". מאיפה זה מגיע? אני חושב שפה אתם בטח כן יודעים, "ממני תראו וכן תעשו", בשופטים פרק ז', י"ז. הדוגמה האישית היא הדרך שבה הדריך גדעון את אנשיו לקראת המלחמה במדיינים. פסוק זה כתוב באותיות קידוש לבנה, איפה? במגרש המסדרים של בית-הספר לקצינים בה"ד 1. הוא מהווה אבן דרך לכל קצין בצה"ל. אבל מסתבר, יאיר, אתה בוודאי אוהב את הדברים האלה, זה התנ"ך. זה גם חלק מהחזרה בתשובה.

אני רוצה לחבר, באחת ההצבעות,

הם כבר חזרו בתשובה.

מופיע איוב קרא בתנ"ך? איוב קרא בתנ"ך. טוב, אני מציע שתעבדו בגוגל בזמן, בינתיים. אבל חשוב לדעת, הדוגמה האישית,

זה בגוגל, מסתבר שאת השיטה הזאת של הנהגת לוחמים כשהמפקד הוא בראש הנהיג בעם ישראל כבר משה רבנו, והמשיך בכך יהושע בכיבוש הארץ, ואחריו, דוד המלך, וגדעון. אז הרבה פעמים, כשאנחנו חושבים שהמצאנו את הגלגל, אוה, זה כבר רץ 3,800 שנים לפנינו. משה מחפש את המנהיג הבא "אשר יצא לפניהם ואשר יבֹא לפניהם" כשהוא מחפש את היורש שלו.

על יהושע בן נון כתוב: "וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו?" יהושע לא שלח חייל אחר לבדוק מי הזר שמתקרב למחנה, הוא עצמו הלך, עם חרב שלופה בידו, וזו הדוגמה האישית. ועוד דוגמה מדוד המלך: "וכל ישראל ויהודה אֹהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם". היה עוד דבר מאוד יפה, ואתה, חבר הכנסת עמר בר-לב, אתה מהמקימים של "אחריי!", אז אתה אמור להתחבר לזה מאוד. אז באמת, בהתאם למסורת, לא מהמקימים, המקים. המקים. רגע, יחד עם עופר אוגש, אבל.

לא, עופר היה המדריך ואני, עופר כבודו במקומו מונח. עכשיו תראו, לחברי מפלגת העבודה, או יש לומר המחנה הציוני, היום, כשאנחנו חלילה מדברים על התנ"ך, אז זה נראה לפעמים לא רלוונטי. אני שואל, מי אמר את המשפטים הבאים: "לפני כ-300 שנה הפליגה לעולם החדש אונייה ושמה 'מייפלאואר' היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, האם יש אנגלי אחד היודע אימתי הפליגה אונייה זאת, וכמה אמריקנים יודעים זאת? היודעים הם כמה אנשים היו באותה אונייה? ומה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם?" יאיר, מי אמר את זה? בן-גוריון. בן-גוריון, אמת. 11 שנים לפני קום המדינה התכנסה בירושלים ועדת חקירה ממלכתית בריטית, לא ועדת חקירה על איראן, אלא לקראת בדיקה מה עושים עם הבעיה של המצב בפלשתינה. הוועדה הוקמה תוך כדי פרעות 1936, והעד האחרון שהופיע בפני הוועדה היה דוד בן-גוריון, שבאותה העת היה יושב-ראש הסוכנות. שאל אותו היושב-ראש: "איפה אדוני נולד?" "נולדתי בפלונסק", ענה בן-גוריון. "איפה זה פלונסק?" "בפולניה", השיב בן-גוריון. "מעניין מאוד", אמר היושב-ראש. "רוב הנציגים היהודים שהופיעו בפני הוועדה לא נולדו פה. בעצם, המנהיגים שלכם" אתם בטח מתחברים לטיעון, "באים לבית שאדם אחר נולד בו ואומרים: זה הבית שלנו", לכו מפה. הוא לא היה חבר בבית היהודי. ואז ממשיך פיל ושואל את בן-גוריון: "יש לכם שטר בעלות? זה רשום על שמכם בטאבו? יש לכם הוכחה שפלשתינה היא שלכם? מה הקשר שלכם למורשת הזאת שבשמה אתם מבקשים בעלות על הארץ?" ואז עמד בן-גוריון על דוכן העדים, הניף את ספר התנ"ך ואמר לבאי הוועדה: "זה הקושאן שלנו". "התנ"ך הוא המנדט שלנו" על ארץ-ישראל, אין לנו מנדט אחר. זה מה שבן-גוריון אמר. הוא לא בחר בטיעונים ביטחוניים, זה גם היה לפני השואה, הוא לא בחר בטיעונים פרקטיים, הוא לא אמר: מגרשים אותנו מארצות אחרות, לא דיבר על אנטישמיות. התנ"ך, התנ"ך היה ביסוד תפיסתו של בן-גוריון. עמד פה ראש ממשלת איטליה,

הוא אמר משפט מאוד יפה שנבלע. הוא אמר: מדינת ישראל קמה למרות השואה, לא בגלל השואה. ואז הוא הוסיף, בן-גוריון, ואמר כמה משפטים בלתי נשכחים, שאנחנו חייבים ללמוד וללמד, וכשר החינוך של מדינת ישראל אני מתחייב לדאוג לזה שכל ילד במדינת ישראל יכיר את זה, והוא אומר ללורד פיל: לפני פחות מ-200 שנה הגיעו ראשוני המהגרים לצפון אמריקה, ואחר כך הם כבשו את ארצות-הברית של אמריקה, ב-4 ביולי 1776. המהגרים האלה, החלוצים האלה מה שנקרא pilgrims, יצאו מנמל אמסטרדם באונייה שנקראת "מייפלאואר". עד היום הכבוד הגדול ביותר של אמריקני הוא להגיד: אני לא מהגר פולני, אירי או היספני, אבותי מה"מייפלאואר". זאת האצולה של אמריקה. ועכשיו בן-גוריון שואל את הלורד פיל: האם יש מישהו בעולם שיכול לתאר לנו מה היה התפריט ב"מייפלאואר"? מה היה התאריך? לורד פיל צחק, ואמר:

מה זה חשוב מה אכלו לפני 200 שנה? החשוב, שבאו לארצות-הברית, אדוני השר, יותר מעניין. רגע, אני רוצה, ואז אמר בן-גוריון: הלורד פיל, רק 200 שנה עברו מאז שהוקמה ארצות-הברית הגדולה, ואף אחד לא זוכר מה אכלו ב"מייפלאואר" וזה היה מאורע גדול שלכם, "אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע אימתי הפליגה אונייה זאת, וכמה אמריקנים יודעים זאת?" אף אחד לא יודע. והנה, והנה ה-punch line, פרי, זה ה- punch lineעכשיו: והנה, 3,300 שנה לפני הפלגת ה"מייפלאואר" יצאו היהודים ממצרים, וכל יהודי בעולם, אפילו באמריקה או ברוסיה הסובייטית, יודע בדיוק באיזה יום הם יצאו, באיזה יום הם יצאו? ב-15 בניסן. וכולם יודעים בדיוק מה הם אכלו.

מצות. ועד היום אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו ב-15 בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות-הברית, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה. נלך בדרכו של דוד בן-גוריון. תודה רבה. אני מאוד מודה לשר נפתלי בנט. חבל שאין יותר חוקים לסכם, הייתי לומד עוד כמה דברים מן ההיסטוריה. חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע, שישב. אנחנו עוברים להצבעה. בסדר, עדיין צריך לשבת, לא? נכון, השר דנון? כבודו רוצה לשבת, והשר אקוניס, אני בטוח שרוצה לשבת. בזמן שאתם מתיישבים, נא לשמוע את ההודעה של מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 48),

2015, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על שני חוקים, ודאי בנפרד. הראשון הוא חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 42) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) הצבעה שמית. אם כן, אנחנו ערוכים, גברתי המזכירה. נא להתחיל את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן,

דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן,

אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, נגד מירב בן ארי,

אלי בן-דהן,

נפתלי בנט, בעד יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, נגד יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, נגד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס, נגד אילן גילאון,

שרון גל, בעד זהבה גלאון,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים,

משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד אבי דיכטר,

דני דנון,

אריה מכלוף דרעי, בעד צחי הנגבי,

יצחק הרצוג,

יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה,

שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

משה יעלון, בעד איתן כבל,

אלי כהן,

יצחק כהן, בעד מאיר כהן,

משה כחלון,

חיים כץ,

ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן,

סופה לנדבר,

יאיר לפיד, נגד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס,

ירון מזוז,

מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה,

משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי,

איימן עודה, נגד רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן,

שי פירון,

טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, בעד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

נחמן שי, נגד סילבן שלום,

עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, נגד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן,

גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דניאל עטר, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שלא קראו בשמו או בשמה? אני מזהה שניים: חבר הכנסת דניאל עטר, איך אתה מצביע, אדוני?

וחבר הכנסת עמיר פרץ?

נגד עמיר פרץ,

גברתי המזכירה, ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת,

אנחנו מייד עוברים להצבעה על החוק השני, הקשור להתפטרות חברי הכנסת. חברי הכנסת, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 42) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) בעד הצעת החוק, 67,

53. אני קובע כי אישרנו את הצעת החוק בקריאה הראשונה, והיא תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, גם כן לקריאה ראשונה. האם הממשלה מבקשת הצבעה שמית, כן או לא? לא, אלקטרוני. אנחנו נצביע אלקטרונית. הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, ההצבעה החלה. יש לי תקלה,

תקלה. להרים יד, מי שיש לו תקלה. אם כן, חברת הכנסת פלוסקוב. יש תקלה. אני בעד.

אז אנחנו מצרפים את הקול של חברת הכנסת פלוסקוב. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. אנחנו מקבלים 67 קולות בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה,

חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

שיפוטיות, יש לך הצעה לסדר. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברים נכבדים, לגבי ההחלטה, חברי הכנסת, נא להקשיב לדובר,

מי שרוצה ללמוד מה זה הצעה לסדר ולא סתם דיבור מן המיקרופון, יכול ללמוד מן המקרה הזה. חבר הכנסת ג'בארין העלה שאלה משפטית רצינית. אבל כפי שאמרתי, בדקנו מראש עם הייעוץ המשפטי את האפשרות הזאת, והעמדה החד-משמעית של הייעוץ המשפטי לכנסת היא שאין שום בעיה בקיום ההצבעה עכשיו.

הכנסת, נא להקשיב, על מנת למנוע לאחר מכן שאלות מיותרות לגבי סדרי ההצבעה. חברים, אני מבטיח לכם שאני יודע לקרוא. אני קורא את זה על מנת שיקשיבו. בחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, לוועדה לבחירת דיינים, לוועדת המינויים לקאדים ולוועדת המינויים לקאדים מד'הב. הכנסת בוחרת היום את נציגיה, חבר'ה, אולי קצת שקט, לכבד את היושב-ראש? חברים, השעה

ההודעה על מועד הבחירות נמסרה לחברי הכנסת מראש, וכל חבר כנסת שאינו שר או סגן שר יכול היה להגיש את מועמדותו לוועדות השונות. הבחירה תיעשה במקביל לכל ארבע הוועדות. בתוך הפרגוד מונח גיליון בחירה שבו תידרשו לסמן את בחירתכם באופן הבא לגבי שתי ועדות: הוועדה לבחירת שופטים והוועדה לבחירת דיינים, על הכנסת לבחור שני נציגים. לאור העובדה שיש לכל אחת משתי הוועדות יותר משני מועמדים, על כל חבר כנסת לסמן עד שני נציגים, אני חוזר, עד שני נציגים שהוא בוחר בהם. אפשר לסמן שניים, אפשר לסמן אחד, אפשר שלא לסמן בכלל, אך סימון של יותר משניים יפסול את החלק הזה של הטופס. אם לא תיבחר לפחות אישה אחת לכל אחת משתי הוועדות, תתקיים מייד הצבעה נוספת, אני חוזר, תתקיים מייד הצבעה נוספת, לאלה שיש להם תוכניות ללכת הביתה לישון, שבה יעמדו לבחירה רק חברות הכנסת שהגישו את מועמדותן לסיבוב הבחירה הראשון. לגבי ועדת מינויים לקאדים, על הכנסת לבחור שלושה נציגים, ולפחות שניים מהם צריכים להיות מוסלמים. יש שלושה מועמדים, ושניים מהם מוסלמים. לפיכך, הבחירה עבורם תיעשה בסימון בעד ונגד. כל אחד מהם שיקבל רוב של קולות בעד, נבחר לוועדה. הנקודה ברורה, כן?

גם אם אין יותר מועמדים, לא קיבל רוב קולות בעד, הוא לא יוכל להיבחר לוועדה. לגבי ועדת המינויים לקאדים מד'הב, על הכנסת לבחור, חברים, צופים בכם בטלוויזיה, נא להתנהג בהתאם. לגבי ועדת המינויים לקאדים מד'הב, על הכנסת לבחור שני מועמדים דרוזים. לאור העובדה ששני חברי כנסת דרוזים מועמדים, הבחירה עבורם תיעשה בסימון בעד או נגד. גם במקרה זה, אם הם לא יקבלו את רוב הקולות בעד, לא ייבחרו. אם לא יקבלו את רוב הקולות בעד, לא ייבחרו. לתשומת לבכם, אין לרשום שם או סימן מזהה כלשהו על הטופס או על המעטפה. סימון שיש בו כדי לזהות את הטופס או את המעטפה, יביא לפסילת טופס הבחירה כולו. מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת, וכל אחד ואחת ייכנסו אל מאחורי הפרגוד, יסמנו את בחירתם וישימו את גיליון הבחירה במעטפה. לאחר סיום ההצבעה תיקח ועדת הקלפי שמיניתי ותספור את הקולות. מייד עם סיום הספירה יימסרו התוצאות. אלה הם חברי ועדת הקלפי: חבר הכנסת יצחק וקנין, סגן יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש ועדת האתיקה ישמש יושב-ראש הוועדה, ולצדו, חברי הכנסת צחי הנגבי, מאיר כהן ועאידה תומא סלימאן. אבקש מחבר הכנסת יצחק וקנין לבדוק אם הקלפי ריקה. נא לגשת, אדוני, לוודא שהקלפי ריקה ושנמצאים בפרגוד טפסים כנדרש, ואז נוכל להתחיל בהצבעה. הכול תקין, אדוני? הכול תקין. אם כן, אבקש לשמור על שקט במהלך ההצבעה, ונוכל להתחיל בהצבעה. גברתי מזכירת הכנסת.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, מצביע טלב אבו עראר, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע מיכאל אורן, מצביע דוד אזולאי, מצביע

נכנסים עם פתק הצבעה מוכן, שהוא לא פתק הצבעה של ועדת הקלפי. אנא מכם, הוציאו אותו בחזרה, ואל תשאירו אותו שם, שעוד לא יצביעו עליו והפתק הזה ייפסל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתן ברושי, מצביע

בר-לב, מצביע ענת ברקו, מצביעה יוסף ג'בארין,

מצביע אילן גילאון, מצביע שרון גל, מצביע

אריה מכלוף דרעי, מצביע צחי הנגבי, מצביע יצחק וקנין,

זועבי, מצביעה ג'מאל זחאלקה, מצביע תמר

עבד אל חכים חאג' יחיא, מצביע ציפי חוטובלי, מצביעה אורן אסף חזן,

מצביע יואל חסון,

מצביע מרדכי יוגב, מצביע יוסי יונה, מצביע שלי יחימוביץ, מצביעה חיים

בעצם לא, זה נעול, הקופסה נעולה.

אתם יכולים לקחת את הקלפי לתוך חדר מזכירת הכנסת,

את הקלפי לשם, ויחד עם חברי הוועדה, חברי הכנסת מאיר כהן, עאידה תומא סלימאן וצחי הנגבי, להתחיל בספירה. מה שבינתיים יקרה, שימו לב, בסדר-היום יש לנו עוד חוק אחד, חוק האומנה, החלת דין רציפות על החוק הזה. פנתה אלי יוזמת החוק וגם ועדת העבודה והרווחה בבקשה שלא לחכות עד לתום הספירה ולהעלות עכשיו את הצעת החוק,

אני מבין, די בהסכמה בבית הזה, אף אחד לא הגיש התנגדות להחלת דין הרציפות. בדקתי את הנושא עם הייעוץ המשפטי, ואין להם בעיה עם זה, בדקתי את הנושא עם ארבעת חברי ועדת הקלפי, שהם בעצם בפועל מקוזזים, שניים קואליציה ושניים אופוזיציה, אף אחד מהם לא הביע שום התנגדות. לכן, אני אבקש מחבר הכנסת אלי אלאלוף לא, לא. קארין אלהרר. קארין בעצמה תציג את החוק, בשם ועדת העבודה והרווחה. שימו לב, יש הצבעה. אנחנו מדברים על בקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להחיל דין רציפות על הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה 2014. ההודעה נמסרה ביום 7 ביולי 2015, קרי, עברו 14 יום כנדרש. אני מבקש מחברת הכנסת קארין אלהרר להציג בקצרה את החוק. מייד לאחר מכן נקיים הצבעה. אדוני יושב-ראש הכנסת, תודה רבה, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני אבקש את הצבעתכם על חוק אומנה לילדים. החוק מעגן בפעם הראשונה בחקיקה בישראל את תחום האומנה, מסדיר את זכויות ילדי האומנה, הורי האומנה וההורים הביולוגיים. החוק הזה בא לעשות סדר במקום שבו יש אי-סדר, ובאמת לתת מענים לילדי האומנה, שנשארים כרגע היום עם המון סימני שאלה ופחות סימני קריאה. החוק הזה עבר ועדת שרים, דין רציפות, ואני מבקשת מכם לעשות את המעשה הנכון ולהצביע בעד ל החוק הזה, כדי שנוכל להמשיך בתהליכי החקיקה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

אני מודה לחברת הכנסת קארין אלהרר, שהציגה את הנושא בשם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בשם יושב-ראש הוועדה. חברי הכנסת,

ההסבר הוא פשוט מאוד: אנחנו מדברים על החלת דין רציפות. הצבעה בעד, מי שמבקש להחיל דין רציפות על הצעת החוק, הצבעה נגד, פירוש אי-מתן דין רציפות. אין סיעה שביקשה להתנגד לחוק, לא נמצאה סיעה כזאת, עבר פרק זמן כנדרש בתקנון. המחשב

המחשב לא עובד, אז תרימי יד בזמן ההצבעה. אני אחשב את הקול של חברת הכנסת סתיו שפיר כאילו היא הצביעה בעד או נגד, מה שהיא תצביע. בעד. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אני מפעיל את ההצבעה. מי בעד מתן דין רציפות? מי נגד? ההצבעה החלה. הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה 2014, החלת דין רציפות. בעד. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה 2014, נתקבלה. חברת הכנסת סתיו שפיר, אך את מצביעה

בעד. אם כן, 46 בעד, כולל סתיו שפיר, אין מתנגדים,

הודעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע, כי ועדת הכנסת החליטה שהצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, תועבר לדיון לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. אין צורך בהצבעה. בבקשה? מתי אתה מעריך שיהיו התוצאות? אנחנו מקווים מאוד שהספירה תסתיים מהר. בינתיים אני מחדש את ההפסקה בישיבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 03:34 ונתחדשה בשעה 04:35.) חברי הכנסת,

קודם כול, ברצוני להודות ליושב-ראש ועדת הקלפי, חבר הכנסת

אנחנו נבנה את המתח כמו שצריך. והיועצת המשפטית של ועדת הכנסת,

תודה לכולכם. הודעה שנייה, משמחת, באף אחת מן הוועדות לא נוצר מצב של תיקו, כך שבשעות הקרובות תגיעו הביתה, אם ברצונכם להגיע הביתה. ולהלן התוצאות: קולות פסולים, לגבי כל הוועדות, שני קולות פסולים. אנחנו נתחיל עם בחירת שני נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. הצביעו 120, מספר הקולות הכשרים, מטבע הדברים, 118. פסולים, כפי שאמרתי,

נבחרו חבר הכנסת רוברט אילטוב, עם 67 קולות, וחברת הכנסת נורית קורן, עם 69 קולות. זאת אומרת נורית קורן, 69 קולות, חבר הכנסת רוברט אילטוב, 67 קולות.

איילת נחמיאס ורבין, 52, ועפר שלח, 47 קולות. הוועדה לבחירת דיינים: הצביעו 120, מספר הקולות הכשרים, 118, שני קולות פסולים, חבר הכנסת אייכלר, 97 קולות, חברת הכנסת נאוה בוקר, 58, חברת הכנסת רויטל סויד 62 קולות, ישראל אייכלר ורויטל סויד יכהנו מטעם הכנסת בוועדה לבחירת דיינים. לוועדה למינוי קאדים הצביעו 120, 118 קולות כשרים, שניים פסולים, מספר הקולות לכל מועמד: חבר הכנסת יואב בן צור, 74, נגד, 15, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, 83, נגד, 9, חבר הכנסת עיסאווי פריג' 75,

12. קרי, כל המועמדים אושרו על-ידי מליאת הכנסת כנדרש, שני נציגים מוסלמים לפחות. אוסאמה סעדי, עיסאווי פריג' ויואב בן צור יהיו הנציגים שלנו בוועדה למינוי קאדים.

הצביעו 120, 118 קולות כשרים, שניים פסולים, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, 67 קולות בעד, 49 נגד, חבר הכנסת חמד עמאר, 66 קולות בעד, 48 נגד,

שניהם, עבדאללה אבו מערוף וחמד עמאר, יהיו נציגינו בוועדה למינוי קאדים מד'הב. עד כאן תוצאות הבחירות. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"א באב תשע"ה, 27 ביולי 2015, בשעה 16:00.